תודה, כבוד היושב-ראש. שאילתה דחופה בנושא פגיעה בתושבי הדרום לאור החלטת משרד התחבורה ורכבת ישראל. החלטת המשרד להפסיק את הרכבות הישירות מהנגב למרכז הארץ פוגעת קשות בתושבי הנגב, וזאת נוסף לפגיעה הקיימת כתוצאה מעבודות התשתית בתוואי הרכבת, וכל זאת, ללא מענה. ברצוני לשאול: 1. מדוע בוטלו הרכבות הישירות? 2. מדוע בוטלו רכבות הלילה? 3. מדוע בוטלו כלל הרכבות בסופי שבוע? 4. מהו הפתרון לתושבי הדרום?

תודה רבה לך, חברת הכנסת. אני חושבת שאת מכולם מאלה שיודעות עד כמה הדרום, הנגב והנגב המערבי חשובים לי.

אני חושבת שהמקומות שהייתי בהם עד היום כשרה הכי הרבה, פי כמה וכמה, הם בדיוק היישובים האלה. הייתי כבר בנתיבות, באופקים, הייתי בשער הנגב, הייתי כמובן בבאר שבע, הייתי בשדרות, ראיתי מקרוב את עבודות הפיתוח המרשימות, וגם התחלנו לקדם עוד תחבורה ציבורית ועוד מענים עבורכם שהם לא רק התחבורה הציבורית, שהיא באמת הדגל של משרד התחבורה בתקופתי, אלא גם בצמתים מסוכנים, בראש ובראשונה טיפול בצמתים מסוכנים בכבישים, בפיתוח השכונות החדשות ועוד. קודם כול אני רוצה להודות לראשי הרשויות, ובהם אופיר ליבשטיין, ניר זמיר, איציק דנינו ויחיאל זוהר, שפגשתי אותם והם דיברו איתי והפנו את תשומת ליבי למחאה ולמאבק של התושבות והתושבים בעניין הרכבת. אני מאוד מאוד מאושרת שיש לי בשורה בעניין הזה שנוגעת לכל תושבות ותושבי הנגב המערבי.

המידע שהתפרסם היה פשוט לא נכון, אבל הבשורה היא שממש בתוך כמה שבועות הרכבות חוזרות בגדול, בכל השעות, לכל היעדים, גם בשישי וגם במוצאי שבת, גם בלילה. יהיה קו חשמלי חדש. כל הסיבה להפסקות בנסיעות של הרכבת, ולא רק בשער הנגב אלא במקומות נוספים בארץ, הסיבה להפסקה בחלק מהשירות של הרכבת היא החשמול של הקווים. חשמול הקווים הוא פרויקט לאומי חשוב ממדרגה ראשונה לשירות של הנוסעות והנוסעים ברכבת, ליכולת שלה לנסוע בצורה יותר טובה, יותר שקטה, ובעיקר, יותר נקייה, לא לזהם. המעבר מדיזל לחשמל הוא מעבר שברמת איכות החיים של כולנו יש לו משמעות אדירה.

לשמחתי, יתחיל לפעול קו חשמלי חדש בין תחנות אשקלון, תל אביב והרצליה. בקו הזה כל הרכבות כאמור תהיינה חשמליות, ומ-13 בנובמבר יחודש השירות הרכבתי באזור הדרום, ובכלל זה באופקים, בשדרות ובנתיבות, באופן מלא, כמו שאמרתי, בכל השעות, בכל הימים, לכל היעדים. במהלך שלב ההפעלה החדש התחנות בקו אשקלון באר שבע ימשיכו לקבל שירות דיזל, כיוון שעדיין לא חושמל החלק הזה. אנחנו פנינו לוות"ל, ועדת התשתיות הלאומית, כדי להאיץ ולקדם מאוד מאוד את האישור לחשמול כל הקווים מאשקלון דרומה, וברגע שנקבל את האישור הזה, הכנו את התקציב במסגרת תוכנית החומש של הרכבת, הכנו תקציב מיועד, ייעודי, להאצה מאוד משמעותית של חשמול הקווים האלה. בינתיים, בזמן שהרכבת חוזרת, המשמעות היא שנעבור באשקלון מחשמל לדיזל, וזה אומר תוספת של סדר גודל של חמש דקות נסיעה בממוצע.

זה יהיה ככה: משדרות לתל אביב זה שלוש דקות, מנתיבות, חמש דקות, ומאופקים זה 11 דקות. זה המחיר של המעבר ההדרגתי מדיזל לחשמל, אבל הוא מעבר הכרחי, הוא מעבר רצוי, הוא מעבר נחוץ בצורה בלתי רגילה. לאור בקשת התושבות והתושבים, הרכבת בוחנת עכשיו גם הפעלת קווים ישירים בחלק משעות היום ובעיקר בלילה, סליחה,

אני לא שומעת אותך בגלל הרעש פה. אני ממש לא שומעת אותה, והיא עונה לי. זה לא מופנה אלייך. זו בעיה שלי.

אני רוצה לענות. יש לך שאלה נוספת, חברת הכנסת שפק?

כמו שאמרתי, גברתי חברת הכנסת, הרכבת בוחנת עכשיו גם הפעלה של קווים ישירים בחלק משעות היום והלילה, מה שיוסיף אומנם רכבות דיזל אבל יסייע כמובן לשירות. אנחנו, גם משרד התחבורה וגם רכבת ישראל, עושות ועושים מאמצים מאוד מאוד גדולים לשיפור השירות הרכבתי בכל הארץ, אבל בפרט בדרום. בעשור האחרון נפתחו הרבה מאוד תחנות, נוספו קווי נסיעה ונחנכו מרכזיים תפעוליים רבים, שמחזקים את האזור כולו ואת התושבות והתושבים שלו. לשמחתי, אכן אנחנו רואות ורואים עלייה מתמדת במספר המשתמשות והמשתמשים ברכבת מהדרום, ואני מבינה שכשיש הפסקה לצורך החשמול ועבודות פיתוח הרכבת, זה אכן מאוד מתסכל, ולכן אני שמחה שעכשיו נוכל להחזיר את התנועה במלואה. אני רוצה להתייחס להבטחה שלי שניתנה בעניין השאטלים. כשנכנסתי לתפקיד דרשתי מהרכבת לספק בכל מקום שבו אין שירות רכבתי בגלל פרויקט החשמול, בכל מקום כזה להוסיף שאטלים. ואכן, נוספו שאטלים, ביולי נוספו עד תחנת אשדוד. כשפנית אליי בקיץ, הרכבת מייד הוסיפה שאטלים אחת לשעה בשעות הערב מאשדוד לאופקים, לנתיבות ולשדרות. ברור לי שהשאטלים לא מחליפים את הרכבת באופן מלא. עכשיו, לשמחתי, הרכבת חוזרת.

ברגע שיהיה לנו אישור ות"ל נוכל לצאת לפרויקט חשמול קווי ההמשך מאשקלון. אני מצפה לזה בכיליון עיניים, אפשר להגיד. אני מאוד מאוד מצפה לזה. בכל מקרה, אני רוצה להגיד עוד משהו לתושבות ולתושבי שער הנגב: בגלל הקושי שעבר עליכם בתקופה הזאת, ובגלל שהשאטלים לא הסתדרו באמת כמו שהיה צריך, אנחנו פנינו לרכבת ישראל ועשינו יחד איתם עבודה כדי שהדבר הזה לא יקרה שוב. עכשיו יש פרוטוקול מאוד ברור שבכל מקום שבו יש עבודות חשמול ויש הפסקה או ירידה מסוימת בשעות השירות של הרכבת, יהיה יידוע ראוי, תהיה הכוונה ראויה, ובעיקר, שאטלים מספיקים. אבל לשער הנגב,

ב-13 בנובמבר הרכבת חוזרת במלואה. תודה רבה, גברתי השרה. אני רוצה רק לחדד משהו לאור מה שאמרת. אני לא מייצגת את שער הנגב, אני מייצגת את תושבי הדרום, אני מייצגת את הנגב המערבי. את כל התשובות שלך נתת לכיוון שער הנגב. לא, סליחה. אלא אם כן התכוונת להגיד "נגב מערבי". בגלל זה אני רוצה לתקן. לא, לא, רק על מנת, רק תני לי להשלים את השאלה. אני רק אתקן, ברשותך. אני אמרתי מפורשות: דרום,

נגב מערבי ושער הנגב. את כל אלה אמרתי וציינתי את כולם, משום שלכל החלקים האלה אני מתכוונת.

אני רוצה להשלים את שאלתי. חברת הכנסת שפק, קצר וקולע, בבקשה, כי זה לא דיון. זה לא דיון, כבוד היושב-ראש, אבל יש סעיפים שלא נענו, וקיבלתי את הבמה הזאת בגלל הדחיפות של הדבר. אבל אני רוצה להבהיר לך שיש דברים, חברת הכנסת שפק,

יש נושאים שהשרה רשאית להגיד לך: אני בודקת. אני רק יכול להביא את זה לתשומת ליבך. בבקשה. תודה רבה. קודם כול, אני רוצה באמת לברך, וזה לא מובן מאליו, שלמרות שהייתה החלטה מקורית לעשות את חשמול הרכבת רק עד אשקלון, בחרת לתת משאבים נרחבים ולהמשיך להרחיב את זה, ועל כך תודתי ותודת כל תושבי הדרום,

הערך של זה לא יסולא בפז. אני לא מתייחסת לזה. אני רוצה להתייחס לשלוש שאלות משלימות שלא קיבלתי תשובה עליהן, לחדד אותן: 1. קו הרכבת, ניקח את נתיבות, לדוגמה. הובטח שייקח שעה ושש דקות. במהלכים שלפני, ותוספת תחנות, הגענו לשעה ו-32, בלי עיכובים שקיימים כבר היום. הקווים בדרום הם הקווים הכי מעוכבים בתחום. בפתרון שניתן, לא ניתנה נקודה מאזנת. חברת הכנסת שפק, עם כל הכבוד, שאלה צריכה להיות קצרה וקולעת. אני לא יכול להפוך את זה לדיון מרכזי.

אוקיי, אני אקצר. האם באמת הכרח לעשות החלפה באשקלון, כשהנושא נבחן בצפון ולא בוצעה החלפה, מה שיקל על תושבי הדרום, כי זה לא 11 דקות אלא 25 דקות? האם באמת ניתן להתחיל את זה ב-13 בנובמבר, כשבעצם, כפי שתיארת, המהלך התכנוני לא יסתיים, ולכן מקשים על התושבים לפני שיודעים מה יהיה אורך העבודות שיהיו במשך השנים?

ואבקש לקיים דיון בנושא, אז זה יפטור אותנו מהשאילתות. לא, לא, זה לא למקום הזה. בבקשה, תגישי אותו בצורה מסודרת.

לגברתי יש כלים פרלמנטריים לקיים דיון. היא יכולה להגיש הצעה לדיון בוועדת הכלכלה או בוועדות אחרות, והיא מוזמנת להשתמש בכלים נוספים אם ברצונה לקיים דיון. אנחנו, כמובן, נשמח בכל עת. לעניין הזמן הנוסף, את הזמנים שציינתי לעניין תוספת הנסיעה אני אומרת באחריות, משום שנעשתה עבודה ברכבת של התאמת הזמנים. ברור שאין דרך לעבור לרכבת חשמלית מרכבת דיזל כל זמן שהחשמול עוד לא קיים לאורך כל המסלול, ויש צורך בהחלפה. אבל ציינתי את הזמנים המסוימים והמאוד-ספציפיים האלה משום שנעשתה עבודה בדיוק בשביל שלא לעשות הארכה מיותרת של 25 דקות אלא לצמצם ככל הניתן. נעשתה התאמה מחודשת, וברגע שהקו הזה ייפתח ובאמת אפשר יהיה להגיע בחשמל לאשקלון, ומאשקלון הלאה, אלה יהיו הזמנים ולא יותר מזה. אני רוצה להגיד,

שאני מודה לך על המחמאות, אבל חבר הכנסת סמוטריץ', שהיה שר התחבורה, הוא שהתחיל ופתח את המשך החשמול קדימה להמשך הדרום. אנחנו מאיצות את זה בכל הכוח, וכמו שאמרתי, פנינו לוות"ל, ואנחנו עושות כל מאמץ כדי שזה יקרה כמה שיותר מהר, אבל קרדיט צריך לתת למי שמגיע. לגבי כל דבר אחר,

חברת הכנסת שפק, אנחנו נשמח לסייע בכל דבר ועניין. תודה רבה. שאלה נוספת, בבקשה, חבר הכנסת

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. שרת התחבורה, ראשית, יש אמירה שאומרת: כל אומן שונא את בני אומנותו. במקרה הזה, כאחד שהיה סגן שר התחבורה לשעבר, אני אומר את ההפך.

ורק לוקח את המשוואה, אני מכיר את העבודה המורכבת, הקשה והמאתגרת שיש לך. אני באופוזיציה, ואני חושב שאת עושה את זה לא רק בהצלחה, בהצלחה רבה. דיברנו עכשיו על תחבורה ציבורית, ואני חושב שהתחבורה הציבורית השתפרה אפילו בתקופות שלך, במשמרת שלך. היא עובדת מצוין, וודאי וודאי נראה את זה הרבה יותר כשיהיה התקציב של 2022. לחלק הזה אני מקווה שאני לא אצטרך להתנגד. זה יום רביעי בבוקר. ביום רביעי בבוקר הפרשנים של הטורים הפוליטיים כותבים את הטורים שלהם. מעניין מה הם יחשבו על הדברים האלה. תודה רבה לך, חבר הכנסת מקלב.

לקחתי את הסיכון בעניין הזה, ואני עושה את זה באומץ.

אני גם מאמין בדרך הזאת. יתחילו עם מה שאמרת על סמוטריץ'. אורי מקלב (יהדות התורה): ברשותך,

המצב היום הוא שטסטים שנקבעים, נדחים, ויש זמן ארוך עד קביעת הטסט,

אדם שכבר מוכן למבחן המעשי, מחכה הרבה זמן. המצב לא בידיים של משרד התחבורה באופן ישיר, ואנחנו מכירים את אגף הרישוי בראשותו של אפי רוזן ואחרים שנמצאים שם. הם עושים עבודה נהדרת, אבל כפי שידוע, המבחן המעשי הוא על ידי זכיין חיצוני שעושה את זה. התופעה שיש, אנחנו לא צריכים להגיד. כולנו עברנו טסט ויודעים שיש הכנה למבחן, יש מתח, הצעירים מחכים לזה והזמן נמשך. זה גם הוצאות כספיות וגם עוגמת נפש והגבלה מאוד גדולה. מה שקורה הוא שהחברה נותנת תאריכים. נניח נותנים ל-1 בנובמבר, ב-26 באוקטובר מקבלים הודעה שהטסט נדחה, וזה חוזר שוב. אנשים מחכים חודשים רבים לטסטים. מה בדעת המשרד, איך את יכולה להתגבר? מה דעתכם לעשות את זה מול החברה הזכיינית, שגורמת לאנשים סבל רב וגם פגיעה כלכלית וכל הנלווה לכך מדחיית הטסטים?

חבר הכנסת מקלב, ואתה באמת נוגע בנקודה כואבת ומתסכלת בצורה בלתי רגילה.

כמי שמתנגדת בכלל להפרטה,

וחושבת ששירותים מסוג זה, כמו מבחנים של רישיון נהיגה למשל, לא צריכים בכלל להיות בידי זכיין פרטי אלא צריכים להיות בידי המדינה, אני חושבת שמה שתיארת, התפקוד הלקוי של חלק מהזכיינים, מוכיח שהפרטה היא לא מילת קסם והיא לא פותרת את כל הבעיות, גם אם היו קודם בעיות. בדרך כלל,

אנחנו נוכחות שוב ושוב שכשיש גופים ממשלתיים שמתפקדים בצורה לא טובה, זה בדרך כלל משום שייבשו אותם, פגעו בהם ולא נתנו להם את הכלים לעשות את העבודה בצורה מספיק טובה. כשהם כבר מיובשים ופועלים בצורה לא אפקטיבית, אז מפריטים.

אנחנו רואות שההפרטה, לא זו בלבד שלא פתרה את הבעיה, אלא לדעתי אפילו החמירה אותה בחלק מהמקרים מאוד מאוד. אנחנו מודעות מאוד לבעיה הזאת. פנינו לזכיינים ועשינו את כל מה שאנחנו, אתה יודע, יש הליך במסגרת ההתקשרות של המדינה עם גוף פרטי. פנינו אליהם, התרענו, ואם הדבר הזה יימשך אנחנו נשתמש גם בסמכותנו וביכולתנו להפקיע מהם את הסמכות ואת המכרז. אין ספק שהפגיעה הזאת בנבחנות ובנבחנים היא בלתי נסבלת, והיא לא יכולה להיות. משרד התחבורה פועל בעניין הזה מול החברות. אני אעשה כוכבית ואגיד שיש עוד עניין, וזה שיש טסטים שנדחים בגלל שיש בוחנים שחוששים לבחון נבחנות ונבחנים בלי תו ירוק. אני יכולה להבין את זה. אנשים יושבים באוטו במרחק קרוב מאוד מאוד, וחלק מהם לא צעירות וצעירים. משרד התחבורה דורש הרבה מאוד זמן להחיל תו ירוק רק במבחני נהיגה, משום ששם אנשים נמצאים במצב בלתי אפשרי, וזה, איך להגיד, במטחנות. אני מקווה שגם זה ייפתר בקרוב מאוד, וגם התורים האלה יפסיקו להיות מבוטלים. אני רק יכולה להבטיח לך שאנחנו לגמרי לגמרי על זה.

תודה רבה. שאלה נוספת, חבר הכנסת סעדי, בבקשה. כבוד היושב-ראש, גברתי השרה, בהמשך לשאלה של חברי חבר הכנסת מקלב על טסטים וזכיינים, אני רוצה לשאול על העניין של לימודי נהיגה באזור כרמיאל. יש שם בעיה קשה מבחינת העירייה, שסוגרת כבישים ועוד כבישים ועוד כבישים. מורי הנהיגה לא יכולים אין להם אפשרויות לימוד שם. אני פניתי למשרד שלך בבקשה לבדוק את הנושא הזה ואפילו לקיים דיון עם עיריית כרמיאל בנושא הזה, כי אנחנו מקבלים המון המון פניות ותלונות מצד מורי נהיגה מהאזור שם, ערבים ויהודים. אני פניתי בנושא הזה לאפי רוזן אצלך במשרד, אז אני מבקש ממך לבדוק את העניין הזה ולתת תשובה, אפילו במועד מאוחר יותר. ככה אני אעשה. תודה רבה, אוסאמה. אני רושמת לפניי. תודה רבה לחבר הכנסת אוסאמה. השאילתה הבאה היא שאילתה מטעם חבר הכנסת מלכיאלי, שאינו כאן. אני אישרתי לפנים משורת הדין שאת השאילתה יציג חבר הכנסת חיים ביטון.

אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, על פי נתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, מתחילת השנה נהרגו 270 בני אדם בתאונות דרכים, כולל התאונה הנוראה שקרתה בשבוע שעבר בכביש 89. בתקופה המקבילה בשנה שעברה נהרגו 233 בני אדם. עוד נמסר כי עלה מספרם של רוכבי אופנוע הרוגים בכבישים. שאלתי: מה עושה משרדך בנושא? תודה רבה לך,

ותודה לחבר הכנסת מלכיאלי, ששאל את השאלה במקור. הנתונים שאדוני נתן הם הנתונים הקשים שכולנו מכירות ומכירים, והם לא מפסיקים לזעזע בכל פעם מחדש. אתה ציינת את רוכבי האופנוע, שאנחנו יודעות ויודעים שהם מהיותר-נפגעים, אבל צריך להגיד שגם הולכות והולכי רגל,

הם קבוצה פגיעה, וגם תאונות שמעורבים בהם כלי רכב כבדים הם בעיה מאוד גדולה. בהמשך לשאלתו של חבר הכנסת סעדי, אנחנו גם יודעות שביישובים ערביים יש יותר תאונות דרכים, למרבה הצער. חד-משמעית. כל הדברים האלה הם דברים שמשרד התחבורה, כל הדברים האלה הם דברים שמשרד התחבורה בראשותי בוודאי מאוד מודע להם. אני חייבת להגיד לך שהדבר הראשון שעשיתי כשנכנסתי למשרד, אמרתי שככל שאנחנו מעבירות ומעבירים את כובד המשקל של המשרד מסלילת כבישים לתחבורה ציבורית, עדיין אנחנו משאירות ומשאירים בראש התיעדוף את כל מוקדי הסיכון בכבישים. כל הכבישים האדומים, הצמתים המסוכנים וכו' הם יטופלו ראשונים. זה דבר אחד. מעבר לזה, אני חייבת להגיד לך שההשקעה בתחבורה הציבורית, מעבר לזה שהיא הופכת את התחבורה ליותר שוויונית, יותר נגישה ומאפשרת לכל אחד ואחת יותר אפשרויות להגיע לאן שהן רוצות ורוצים בחיים, בסופו של דבר היא גם תפחית תאונות, כי יהיו פחות כלי רכב על הכביש, ויהיו פחות תאונות, לכן ההשקעה האדירה בתקציב חסר התקדים שהבאנו, בפעם הראשונה אי פעם, לתוכנית חומש לתחבורה הציבורית. ספציפית לעניין הבטיחות, אנחנו עובדות ועובדים עכשיו קודם כול על איוש המועצה של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מצאתי שם מועצה כמעט ריקה. כמו הרבה מאוד דברים שמצאנו מממשלות קודמות בתחום ההזנחה של המערכת הציבורית, מצאנו רשות שיש בה מינויים זמניים, שהמועצה שלה ריקה, ואנחנו פועלות איתם במקביל גם על האיוש הזה וגם על מציאת האלמנטים מתוך התוכניות שלהם שהם לתפיסתנו הכי אפקטיביים ושנוכל להוציא אותם לפועל בתוך התקציב. אני רוצה להגיד לך מה כבר כן נעשה.

ספציפית לאופנועים, אנחנו יודעות שיש עלייה בתאונות של אופנועים. תן לי לתת לך את הצעדים הקונקרטיים שנעשו: בנייה מחדש של תוכניות לימוד הנהיגה הבסיסיות לרוכבי האופנוע והטמעת תפיסת הסיכון בנהיגה,

צריך להגיד, באופנועים יש סיכון גדול הרבה יותר בנהיגה, וזה דבר שאי-אפשר להתעלם ממנו, פעילות הסברתית לרוכבים, אני הייתי אומרת "לרוכבות ורוכבים", אבל אני חושבת שהאחוזים שם הם מאוד מובהקים מגדרית. היית מסכים איתי, חבר הכנסת טופורובסקי, שיש יותר רוכבים מאשר רוכבות, בוודאי באופנועים הגדולים? כן, אבל יש הרוגים שהם נוסעים. הרוגות והרוגים, כן, אבל הרוכבים עצמם. פעילות הסברתית לרוכבים בכלי תקשורת דיגיטליים וברדיו עם שימת דגש גדול על הסברה בשפה הערבית, שיתוף פעולה עם אגף התנועה שבמשטרת ישראל. זה דבר מאוד מאוד מרכזי וחשוב. חברי השר עמר בר לב ואני דיברנו על זה פעמים רבות, ואנחנו משתפים פעולה בכל אחד מתחומי הבטיחות, כי זה בראש מעיינינו, גם הסברה, גם אכיפה במרחב העירוני וגם תמריצים לכמה מערכות בטיחות לאופנועים, כדי לעודד הבאה של כלים יותר בטוחים לארץ. לגבי הציבור הערבי, הרלב"ד שותפה לתקציב של 75 מיליון ש"ח לחמש שנים על ידי הרשות לפיתוח כלכלי. הרי הרבה דברים אנחנו עושות ועושים בשיתוף פעולה עם הרשות לפיתוח כלכלי של החברה הערבית במשרד לשוויון חברתי. במסגרת התוכנית הזאת יש בין השאר השלמת תוכניות תמרור ביישובים, שזה דבר חשוב מאוד, קידום מיזמים להורדה והעלאה בטוחה בסביבת בתי ספר יסודיים, הרחבת מיזם מרכזי ההדרכה, הדרכת צעירות וצעירים, מסעות הסברה מתואמים וממוקדים,

הכשרה ושיפור של גופי מתנדבים שיפעלו בחברה הערבית, כמו שפועלים בחלקים אחרים של מדינת ישראל. אני רוצה להגיד לך שבמאבק בתאונות הדרכים, בהרבה דברים בחיים אין בורג מרכזי. נגיד שוויון כללי, אין משהו אחד שאם תעשה אותו יבוא שוויון לעולם. גם המאבק בתאונות הדרכים הוא מאבק מאוד מורכב,

לגשת אליו מהרבה מאוד כיוונים בהרבה מאוד חזיתות, ולהביא בחשבון שזה מאבק ארוך מאוד, אבל אנחנו מושקעות ומושקעים בו בכל הכוח. תודה רבה. שאלת המשך, בבקשה. תודה לך על המענה, גברתי השרה.

אני מבקש, במסגרת הנושא של תאונות דרכים, יש הרבה מאוד סיפורים עצובים ותאונות קשות, ובאחת התאונות העצובות שקרו קורקינט פגע ברב אברהם אדרת, והוא נפטר השבוע. אני מבקש מכאן להביע תנחומים למשפחתו. הדבר השני, אני רוצה להציג את זה בלשון שאלה, גברתי השרה, ובלא הקנטה. אני חושב שזו שאלה של רבים מאוד מעם ישראל, המדינה היהודית והדמוקרטית. לא דווקא ברמה האישית, דווקא כאחת שיושבת בתפקיד של סמל שלטון, האם את לא חושבת שכפי שהיה בהיסטוריה לאורך כל השנים, ההקפדה היתרה שעשו השרים לאורך השנים, וראשי ממשלות, שלא לפגוע בציפור הנפש של השבת ולטוס דווקא בשבת, וזה לא ברמה האישית, אני לא שואל את השאלה בהקנטה. בלשון שאלה: האם את לא חושבת שבמדינה שלנו יש סיבה מספקת לכך שאפשר להתעכב עוד יום ולהגיע? א. תודה על השאלה, ב. כמו שמעיר בצדק היושב-ראש, אני לא סמל שלטון,

לטובה ולרעה, אני לא סמל שלטון, אני שרה בממשלת ישראל. סמל שלטון, נדמה לי שיושב-ראש הכנסת הוא סמל שלטון, ראש האופוזיציה הוא סמל שלטון, נשיא המדינה הוא סמל שלטון.

ראש הממשלה. ראש הממשלה, כמובן, וגם? שופטת בית המשפט העליון. נשיאת בית המשפט העליון, ולדעתי כיסינו את כולם.

אז ברוך השם, אני לפחות, את עדיין שרה, בבקשה, חבר הכנסת אבוטבול. העול של סמל שלטון, אני פטורה ממנו כרגע. יכול להיות שצריך לחשוב על השאלה הזאת שלך. אילו היה מדובר בנסיעה רשמית מטעם מדינת ישראל, יכול להיות שהיה מקום לשאול אם באמת ראוי לא לעשות אותה בשבת.

שאלה שיש לתת עליה את הדעת. אבל משום שלא היה מדובר בנסיעה רשמית כלל ועיקר, אני חושבת שזה פשוט לא רלוונטי. אבל כאמור, תודה על השאלה. תודה רבה. אל תרדי, בבקשה. מכובדיי, זה שבוע ראשון, ואני מבקש להגיע בזמן לשאלות המשך. לפנים משורת הדין אישרתי עוד חמישה לשאלות המשך, ברשותך. מה שתדעי להשיב, תדעי, מה שלא, יבקשו אחר כך. אני רוצה להגיד רק שכחברת כנסת הרבה שנים אני משבחת אותך על הדבר זה,

כי אני יודעת שאין דבר מתסכל כמו זה שרצת רצת רצת, באת, וכבר אי-אפשר לשאול שאלת המשך.

תודה על כך שאת מגלה הבנה לעניין. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה,

חבר הכנסת אופיר כץ, חבר הכנסת בועז טופורובסקי, חבר הכנסת מרגי וחבר הכנסת יצחק הלוי. קצר, בבקשה, וקולע, כולם יחד, אחד אחרי השני. השרה תרשום את השאלות כדי לחסוך בזמן. אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, גם בתאונות הדרכים, לצערנו, אחוז האוכלוסייה הערבית, כמו שכולם יודעים, הרבה יותר גבוה מהאחוז שלנו באוכלוסייה, וחוסר השוויון בכל מה שנוגע לתחבורה פוגע בכל רמות החיים. אני רוצה לשאול אם לא הגיע הזמן, אני יודע שייקח המון זמן לבנות כבישים ותשתיות וכו', אבל האם לא הגיע הזמן לבנות תוכנית לאומית ארצית כדי לסגור את הפערים, הפערים בתוך כל ענייני התחבורה ותאונות הדרכים שקיימים בכלל בארץ בין החברה היהודית לערבית? אנחנו כל הזמן שומעים על כבישי הדמים, ואנחנו יודעים שהם יותר קרובים למקום שבהם חיה האוכלוסייה הערבית. המספרים תמיד מזעזעים וכל הזמן מדברים על זה, לפחות עכשיו יש מודעות. האם לא הגיע הזמן שתהיה תוכנית-על ברורה, שאמורה לסגור את הפערים האלה? כי זה עולה לנו בהמון דם וסבל.

עוד שנייה. השואל הבא, נעשה את זה ברצף, בבקשה, ברשותך, חבר הכנסת אופיר כץ. תודה רבה. ראשית, נאחל לך מזל טוב, גברתי השרה. תודה רבה. כביש 65, הכביש בין עפולה לצומת גולני, נחשב כביש דמים. בעשר השנים האחרונות נהרגו על הכביש הזה כמעט 100 בני אדם. זה כביש מאוד מאוד קשה לנסיעה, מסלול אחד לכל כיוון, חשוך מאוד בלילה, ללא תאורה, ולכן יש גם הרבה תאונות דרכים עם הרבה הרוגים, כמו שאמרתי. אני יודע שהכביש הזה כן היה בתוכניות וכן הייתם אמורים לתקצב אותו על מנת להרחיב את המסלולים וגם לשים בו תאורה. משום מה, ממש יומיים לפני שהעברתם את התקציב, התוכנית הזאת של הרחבת הכביש ירדה מהפרק, והשאלה שלי היא למה זה ירד. כביש דמים בצורה כל כך מובהקת, למה לא להשקיע בו ולמנוע את התאונות הבאות? ואם אפשר שאלה נוספת, עד עכשיו לא שמענו אמירה מצידך לגבי מס הגודש, המס נגד תושבי הפריפריה, שהולך באמת להעלות להם את יוקר המחיה ואפילו להגביל אותם מלהגיע למרכז, אם כל תושב פריפריה שצריך לבוא לבדיקה רפואית או כל דבר אחר ישלם 37.5 שקלים.

חבר הכנסת טופורובסקי, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת מרגי. גברתי השרה, שלום ותודה רבה על שאת באה לענות בנושא הזה.

בתור מי שנמצא ומתעסק הרבה בתאונות הדרכים וכמי שעמד בראש ועדת המשנה לתאונות הדרכים, ובוועדת הכלכלה גם נעשה תהליך מאוד גדול עוד כשהיה יושב-ראש ועדה ממפלגתך, לא מיושמות כמעט כל המסקנות שמתקבלות, לא של ועדת הכלכלה, לא של הרלב"ד, לא של ועדת שיינין ולא של שום ועדה. אני רואה את התקציב, אני רואה את תוכנית העבודה. לצערי, אין כרגע בשורה כך שנוכל להגיד להרבה אנשים שעולים על הכביש שעושים מה שאפשר בשביל להציל את החיים, לא בתחום הטכנולוגי, לא בתיקון תשתיות, לא לרוכבי אופנועים. אני חושב שכשרת התחבורה והבטיחות בדרכים, אפשר וראוי שנעשה יותר. יש יותר הרוגים בתאונות הדרכים מבכל מלחמות ישראל, והגיע הזמן שגם משרד התחבורה יתייחס לזה כאל מלחמה.

תודה רבה. השואל הבא. תודה על המחווה, אדוני היושב-ראש. גברתי השרה,

ברוכה הבאה, שוב. תודה. הייתי רוצה להעלות בפנייך רעיון. כולנו מדברים על הפקקים וכולנו חווים את הפקקים. היום מיעד ליעד בתוך ירושלים, מרחק אווירי של 700 מטר מכאן, 40 דקות. כולנו רוצים שהציבור ישתמש בתחבורה ציבורית ושהיא תהיה נגישה לו. סוגיית הרב-קו: זה פתרון ישן, ארכאי. אני מודה לחבר הכנסת מקלב, שהעלה בדיונים בחוק ההסדרים את סוגיית האכיפה והקנסות. היום עברנו לטכנולוגיות של כרטיס נטען, שמחייב כל חודש, כמו כרטיס של חברות האשראי. אפשר לעשות את זה. אדם שהרב-קו שלו לא מתוקף, יחשוב פעמיים. אם יש לו רכב זמין ואין לו זמן, הוא ייקח את הרכב שלו. וגם נחסוך את סוגיית הקנסות, נחסוך את הסוגיה הזו של תופעות כאלה ואחרות. אני חושב שהגיע הזמן לבטל את הרב-קו המתוקף והנטען, לקחת כרטיס כמו כרטיס אשראי נטען לשימוש, בסכום מסוים, שמחויב בכל 1 בחודש, כמו שעושים בפנגו, כמו שעושים בהרבה דברים אחרים כאלה, ידידותיים וקלים, ועולים פחות. תודה רבה, חבר הכנסת מרגי. חבר הכנסת הלוי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, בראש וראשונה תודה רבה על המחווה. גברתי השרה, ראשית לכול, אני מדבר כאיש דרומי, בקצה הדרומי של מדינת ישראל. אני מזדהה לחלוטין עם המאבק של נירה שפק, ואני רוצה להגיד שצריך להבין את המשמעות של עוד 20 דקות נסיעה למרכז. מבחינת חלק גדול מתושבי הפריפריה זה אירוע שאי-אפשר לעבור עליו לסדר-היום. בואו נשער בעיני רוחנו שמבקשים מתושב רעננה להגיע לתל אביב בעיכוב של 30 דקות, אני מניח שמדינת ישראל הייתה נעצרת. אז כל דקה היא חשובה גם בחייו של איש דרומי, ולכן אני מזדהה עם המאבק. אני רוצה, ברשותך, שאלה והערה. שאלה אחת: משום נחיתת המטוסים הפנים-ארציים עכשיו בטרמינל 1, החשיבות של אותו אוטובוס אדום, שמתוקצב בנזיד עדשים, בנזיד עדשים, חשוב שהוא יחזור. הוא פונה בעיקר לאוכלוסיות חולות, גברתי השרה, ולכן אם יש קושי לאתר משאבים,

אני מפנה אותך לתקבולים משדה דב, שכבר הביאו 4.5 מיליארד שקל לקופת המדינה, לא מתוכננים, ואנחנו מדברים, על פי מה שאת דיווחת לי, על פחות ממיליון שקל לשנה. תחשבו כמה פשוט להקל על הרבה מאוד אנשים שסובלים רק משום שהאוטובוס, שהובטח להם,

יצא מהתוכניות, וחבל שכך. אני מבקש ממך להתערב, ונדמה לי שגם אמרת לי שתנסי לעשות את כל אשר לאל ידך. וכמובן, להגיד לך ולשר האוצר תודה על ההתקדמות המרשימה בנושא כביש הדמים, הלוא הוא כביש 90, כביש הערבה. אני בטוח שכבר בשנה הבאה עלינו לטובה נוכל לראות את,

משדרגים, עד צומת הערבה. אנחנו מדברים על זה עם השרה ועם שר האוצר, וכבר בוועדת הכספים, לשמחתי, שמענו, והרבה תודה רבה על העניין.

חבר הכנסת טופורובסקי, לשמחתי, ואני רוצה לציין באמת את שר האוצר על ההתגייסות לעניין הזה, כביש 90, אמרתי לכם, כשנכנסתי למשרד אמרתי: להשאיר את הכבישים האדומים, את מוקדי הסיכון, לא להשאיר אותם, להעלות אותם, להשאיר אותם, את הכבישים, למרות שבאופן כללי המעבר היה לשים לב לתוספות שירות בתחבורה הציבורית ולתוספות של אמצעי תחבורה ציבורית וכו'. כבישים אדומים, מוקדי סיכון,

נשארו, וכביש 90, אנחנו במאמץ מאוד מאוד גדול עליו. בהקשר הזה צריך להגיד גם על כביש 65. כביש 65, אני מסכימה שהוא אכן כביש בעייתי, אבל פשוט הוא פרויקט עצום, הוא פרויקט עצום גם כלכלית וגם תפעולית,

חבר הכנסת כץ, הקשבתי בקשב רב, וכמו שאתה מבין, אני יודעת במה מדובר, ולכן הוא כן נכנס לחלק השני של תוכנית החומש, משום שהוא דורש מאיתנו גם היערכות וגם, בסופו של דבר, בזמן הזה אנחנו יכולות ויכולים להספיק הרבה יותר מוקדים שהם פחות עצומים. אז הוא יטופל, הוא יטופל בהמשך. הדברים כולם נמצאים על סדר-היום שלנו. בהקשר הזה, להגיד גם לחבר הכנסת טופורובסקי שאני קודם כול יודעת.

חבר הכנסת גינזבורג ואחרות ואחרים כאן, שכל כך מושקעים במאבק בתאונות הדרכים, ובצדק, אתה יודע שהממדים הם עצומים, ההיקפים הם אדירים. אני חושבת רק על, יושב פה שר הבריאות, שתכף יעלה לענות על שאילתות, אני חושבת כמה זיהומים גורמים למקרי מוות בבתי החולים שלנו, אלפי אנשים בשנה, ואיזו היערכות צריך בשדרוג המערכת שלנו בשביל לטפל בדברים האלה. זה לגמרי לגמרי בראש מעיינינו, אנחנו לגמרי על זה. לצערי,

הייתי מאוד שמחה לקבל את כל התקציב בשביל לפתור את כל הבעיות שיש לנו.

חיות וחיים בשמיכה, ותקציב התחבורה לתקציב הקרוב, שנצביע עליו ונעביר אותו בתוך, כמה יש לנו, חודש לזה, אדוני היושב-ראש? הוא גדול באופן שבדיוק מתרכז בדברים שאמורים לצמצם את תאונות הדרכים: גם טיפול במוקדי סיכון, גם תחבורה ציבורית,

לאופנוענים ואופנועניות,

אני מקווה שתהיה לי בשורה בימים הקרובים לעניין הבטיחות שלהם, ככה שהדברים לגמרי לגמרי מטופלים. אני רוצה לדבר על הכרטיס הנטען. הנחיתי את הצוות המקצועי לפתח רפורמת שירות מקיפה, חבר הכנסת מרגי. חבר הכנסת מרגי, אני רוצה להגיד לך שהנחיתי את הצוות המקצועי וביקשתי מהם, ואנחנו מפתחים היום ומפתחות רפורמת שירות מקיפה שתכלול, בין השאר, גם שדרוג של היכולות לשלם בכל כלי התחבורה בצורה הרבה יותר נוחה, הרבה יותר יעילה ובאמת תפשט גם את האופן, אני לא רוצה עוד להיכנס לפרטים, כי הדברים הם בעבודה, אבל אדוני מתפרץ לדלת נכונה ופתוחה, ואני מודה לך על שאתה מציף את הדברים. זה מאוד נכון. אנחנו מתכננות ומתכננים רפורמת שירות מהממת. אותי באופן אישי זה מאוד מרגש. כשהם הראו לי את הדברים שכבר בעבודה, זה ממש היה אחד הרגעים בעבודה שאת נמלאת שמחה, שלשם שינוי זה לא משהו שאתה אומר "אי-אפשר", אלא להפך: וואו, דבר חדש ומגניב. יש למה לצפות.

הפקקים בירושלים, אני רוצה להגיד לך שכבר מתחיל לזוז הקו הנוסף של הרכבת הקלה בירושלים, שגם זה, אני בטוחה שמאוד יקל על הפקקים. זה אומנם ייקח את הזמן שזה ייקח, אבל לפחות כבר התחלנו את המסלול הזה. לגבי שאלתך הנוספת, חבר הכנסת כץ

לפני כן אני רוצה להגיד על היחס לדרום בהקשר הזה של כביש 90. אני חושבת, אדוני, מימיך הרבים והמצוינים כראש עיר ומביקוריי הלא-מבוטלים אצלך, אתה יודע היטב שלחשוד בי שיש לי העדפה לאנשים בצפון על פני אנשים בדרום, לא האדם הנכון להאשים אותו בזה.

אלוהים יודעת שגם כשיש חשמול צפונה אז אין שירות ברכבת צפונה, אין שירות לחיפה ברכבת כי אנחנו מחשמלים את הקווים, ואין מנוס מפרויקט החשמול, כי אנחנו לא יכולות ויכולים להישאר עם תשתיות ישנות ותשתיות מזהמות. אין מה לעשות, אין דרך אחרת. זה לא שאני יכולה לסלול במקביל קווים מקבילים. לכן ממש אין פה איזו קלות דעת ואין פה איזו גבהות לב,

יש מאמץ עצום. לכן אני עומדת על כך שבזמנים לא יהיו עיכוב של 20 דקות אלא של דקות ספורות, משום שנעשה מאמץ ברכבת לתזמן את הרכבות. זה לא החישוב של עכשיו, זה מה שיהיה ב-13 בנובמבר, כשיתחיל לפעול הקו החשמלי, והפגיעה תהיה מינימלית וההאצה של החשמול של הדרום תהיה מקסימלית. אופיר, אתה שאלת אותי, חבר הכנסת כץ,

כל קונספט אגרת הגודש איננו של משרד התחבורה, הוא של משרד האוצר.

מה שמעניין אותי הוא לתת מענים של תחבורה ציבורית, ולכן תוכנית החומש. האוצר העמיד את זה: תוכנית חומש מול הגודש. הדרך היחידה שלי לקבל תוכנית חומש מקיפה, משמעותית, מסיבית, שבאמת משדרגת את התחבורה הציבורית באופן שהופך אותה לאלטרנטיבה אמיתית, שתעביר אזרחיות ואזרחים מלהיות נוסעות ברכב פרטי להיות נוסעות בתחבורה ציבורית, הולכות רגל, נוסעות באופניים וכל מיני קישוריות אחרות שרלוונטיות, הייתה להסכים. אני חייבת להגיד שדחינו את הכניסה של זה לתוקף כי אמרתי כל הזמן: אי-אפשר בכלל לדבר על זה, ואני אומרת את זה גם היום. ויכול להיות שצריך, ואשמח לעזרתך, אתה יודע, אנחנו כבר כמה דיונים מנסים להיאבק. המאמץ של משרד התחבורה הוא בפיתוח תשתית של תחבורה ציבורית. אבל אין כרגע חלופה, זה בדיוק העניין. לכן זה גם לא נכנס לתוקף כרגע, זה חזון למועד. כרגע המאמץ של משרד התחבורה ממוקד בפיתוח תחבורה ציבורית בכל הכוח. אז ברגע שזה יהיה, אפשר לדבר על מס גודש. Last but not least, כמו שאומרות, תוכנית אב לתחבורה בחברה הערבית. חבר הכנסת אבו שחאדה היקר, במשרד התחבורה יש בעבודה תוכנית אב לתחבורה בחברה הערבית. לשמחתי, בתקציב החדש, שבו יופנו משאבים ותקציבים גדולים ורבים לחברה הערבית, ואנחנו משתפות ומשתפים בזה,

את הרשות לפיתוח כלכלי של החברה הערבית, וייעשו עבודות רבות ביותר. קודם כול, חברת נתיבי איילון כבר עובדת בתאוצה רבה על הרבה מאוד פרויקטים בהמון יישובים ערביים לשדרוג מסיבי של התשתיות, אבל יהיה הרבה יותר מזה. אני מבטיחה לך, בדיוק נעשית תוכנית אב. זה שקוראים לה "תוכנית אב" זו בעיה שאנחנו צריכות לדבר עליה באופן כללי, אבל בסדר, כאילו למה,

השאלה היא אם היא תכלול היבטים של בטיחות. היא תכלול בוודאי גם היבטים של בטיחות. חלק מההיבטים של הבטיחות פירטתי בתשובתי הראשונה, שאומנם הייתה לגבי אופנועים, אבל פירטתי. לא אחזור על זה כדי לא לשעמם ולא להטריח, אבל פירטתי גם לגבי החברה הערבית מה נעשה בענייני הבטיחות. תודה לכם.

גברתי השרה, ברשותך, לפנים פנים פנים משורת הדין אישרתי שאלה נוספת לחברת הכנסת ברק. אם את יכולה לשמוע אז אני אודה לך.

אני משבח אותך על זה שאת הגעת וענית על כל כך הרבה דברים בהרחבה.

גברתי, לא ענית לי על האוטובוס האדום. בסדר, אחזור לבדוק את זה שוב. בבקשה, חברת הכנסת ברק. השאלה שלי היא לגבי אל על. מה קורה עכשיו באל על? בעוד שלושה ימים נגמרים תשלומי החל"ת, ב-9 בחודש, היום אנחנו ב-6, מפסיקים תשלומי החל"ת. זה מתקשר לזה שאין פתרון לתיירות ולתעופה במדינת ישראל. נוסף לכל זה, החברה הלאומית שלנו מצמצמת יעדים, וחברת-הבת שלה, סאן דור, הפסיקה את הפעילות שלה בשבתות וחגים בחודשים האחרונים, וזה גם מוביל לפיטורי עובדים. זאת אומרת, החל"ת מופסק, סאן דור מצמצמת יעדים ולא טסה בלי להגיד, וזו החברה הלאומית שלנו. כל זה מביא לעוד פיטורי עובדים. אשמח לתשובתך. משרד התחבורה דרש, אני דרשתי גם ממשרד האוצר, וגם עירבתי בזה את ראש הממשלה כדי למצוא פתרון לחברות התעופה שלנו, שספגו פגיעה קשה ביותר בתקופת הקורונה, ובאמת הן היו מאלה שלא קיבלו מענה. יושבים עם חברות התעופה, אנחנו, משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה, ואני חייבת להגיד שנעשה מאמץ אמיתי כדי לסייע להן. הדברים שציינת, חלקם שיקולים מסחריים שמדינת ישראל לא יכולה להתערב בהם בחברה פרטית, אבל צריך להגיד שיש רצון טוב ונכונות מבחינת, זו החברה הלאומית שלנו,

בפירוש נעשה מאמץ רצוף, אני מדברת בכוונה בצורה לא מפורשת,

יש משא ומתן כל הזמן עם החברות.

אני יודעת שהמנכ"לית שלי נפגשה אתמול, למעשה,

ועוד לא התעדכנתי בפרטים, אבל ממש אמש הייתה לה עוד פגישה אחת עם אל על, ואנחנו על זה כל הזמן.

צריך להגיד שגם החברות וגם הבעלים של החברות, צריך להגיד את זה, גם הם צריכים לעשות מאמץ. זה, אין בעיה, אבל מה עם העובדים? יש בסוף, אז זה לא שאין בעיה, יש בעיה. אנחנו עושות כמיטב יכולתנו. אין ספק שהעובדות והעובדים הם בראשי מעייניי, זה מובן מאליו.

אני באמת מאמינה שחברות התעופה הישראליות הן אינטרס אסטרטגי של מדינת ישראל. זה סופר-חשוב שתהיה לנו עצמאות תעופתית. עם כל הכבוד לשמיים הפתוחים, זה לא מספיק שיש חברות אחרות שטסות לכאן. אנחנו צריכות את האפשרות שלנו לטוס, חברות ישראליות. גם החברות הישראליות פעמים רבות הוכיחו שברגעי משבר הן היו אלה שנשארו לטוס, ויש לנו הערכה ובאמת רואות חשיבות מאוד גדולה בדבר הזה. המאמץ נמשך כל הזמן. שני הצדדים צריכים לעשות מאמץ.

תודה רבה. כן, על העובדות והעובדים. גם, גם הם. תודה רבה. אני מבקש, כדי לחסוך זמן, צירפנו לך את השאילתות הרגילות, כדי שלא תצטרכי לרדת ולעלות, אז בבקשה תמתיני על הדוכן. נכון, עד עכשיו היו רק שאילתות דחופות. השאילתה הראשונה, חבר הכנסת איתן גינזבורג. אחריו, חבר הכנסת פינדרוס פעמיים, שתי שאילתות. בבקשה. חבר הכנסת גינזבורג,

אדוני היושב-ראש. לדעתי אנחנו נמצאים בשעת שאלות, לא בשעת שאילתות. אולי כדאי להחזיר אותה.

אנחנו חושבים על זה ברצינות, על היוזמה שעשית יחד עם חבר הכנסת ביטן. הנגבי, חבר הכנסת צחי הנגבי היה אז יו"ר הקואליציה, ועשינו אז שעת שאלות.

מזכירת הכנסת ירדנה מלר זוכרת בשמחה את האירוע הזה, שהיה באמת שמח. אז יכול להיות שנחזיר את החגיגה. גברתי השרה, בכביש 1, בקילומטר ה-26, המהירות המותרת משתנה מ-110 קמ"ש ל-90 קמ"ש. השינוי יוצר בלבול בקרב הנהגים, שכן מבנה הכביש נותר זהה ואין הצדקה הנראית לעין להפחתת המהירות באמצע מקטע נסיעה. רצוני לשאול: 1. מדוע קיים שוני במהירות הנסיעה באמצע הכביש בהיעדר שוני תשתיתי? 2. האם בכוונת המשרד לפעול לשינוי המצב ולהעלות את המהירות המותרת בכביש זה? אוקיי, אז שים לב, אנחנו בדקנו מול גורמי המקצוע בחברת נתיבי ישראל. מה שקרה זה שבקטע הדרך המתואר נוסף נתיב שלישי על חשבון מה שהיה שוליים, וזה יוצר חתך מאולץ מבחינת הזרימה שלא עומד בהנחיות לדרך מהירה. זאת אומרת, בשביל שאפשר יהיה לנסוע בכביש 110 קמ"ש, מבחינה בטיחותית צריך להיות לו תוואי מסוים. ההוספה של הנתיב השלישי על חשבון השוליים גרמה לזה שהכביש לא עומד בדרישות שמאפשרות לנסוע בו 110 קמ"ש. נעשתה בדיקה נוספת על ידי פרופ' שלום הקרט מהטכניון, אני מקווה שאני אומרת את השם שלו נכון, זה היה יחד עם הרלב"ד, לבדוק אם אפשר להעלות את המהירות בקטע הזה למרות החתך המאולץ, ומסקנות הבדיקה הייתה שזה מאוד לא מומלץ להעלות שם את המהירות, למרות שברוך השם אין שם מי יודע מה תאונות. לכן המסקנה של המפקח על התעבורה במשרד התחבורה הייתה,

אנחנו כל כך הרבה מדברות ומדברים פה על תאונות דרכים, שהדבר האחראי הוא להשאיר בקטע הזה את המהירות על 90 קמ"ש ולקוות, לא לקוות, לעשות כל מאמץ להפנות את תשומת לב הנהגות והנהגים שבקטע הזה באמת המהירות המותרת היא 90 קמ"ש. בבקשה. גברתי, כל מי שנוסע בכביש 1, ואת ודאי נוסעת בו יום-יום, אף אחד לא מבחין בשינוי התשתיתי כפי שמתואר בספרים. הדבר יוצר מצב שכמובן המשטרה מציגה את השינוי הזה, מעבר לתמרור היחיד שמופיע שם, על ידי זה שפשוט עוצרים את הנהגים שמרגישים שממשיכים לנסוע באותו כביש ונותנים דוחות, בצדק, שם מותר לנסוע רק 90 ולא 100, כשאין שום הבחנה באמת. הייתי מציע למשרד התחבורה לבחון זאת שוב. אני יודע שהיו חילוקי דעות בין גורמים בתוך המשרד וגם עם הממונה על התעבורה וגורמי המשטרה. מעבר לכך, אם תחליטו להישאר בהחלטתכם, שלדעתי היא לא סבירה, לחזק את הנראות שקטע הנסיעה שם משתנה, כי זה לא ניכר, זה פשוט לא נראה לעין בצורה בולטת, זה מאוד מאוד מבלבל הרבה אנשים וגורם לעוגמת נפש רבה.

בסדר גמור, חבר הכנסת גינזבורג. אני חייבת לומר כזה דבר: אעשה עוד סיבוב על הבדיקה הזאת, אבל בהנחה שאכן יחליטו להשאיר את המהירות שם 90, אני מבטיחה לך שנטפל בעניין התמרור באופן חד-משמעי. תודה רבה. חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה. גברתי השרה, אני אגש לשאילתה, אבל בעשר שניות אני רוצה לומר שיש לי תחושה שבמשרד לא העבירו לך את כל המידע בנושא כביש מס'

כי מהמידע שיש בידי היו קצת אי-דיוקים במידע שהעבירו אלייך,

וגם במציאות. כמו שאמרת, אין שם תאונות, במציאות נוסעים שם מעל 110 קילומטר, והשוטרים חוגגים שם. זאת המציאות בשטח בסופו של דבר, ולכן מישהו היה צריך לחשוב מחוץ לקופסה ומישהו לא העביר לך את כל המידע, לפי מה שאני יודע. האשמה חמורה מאוד, אבל בסדר גמור. אני חושב כך. אני אגש לשאילתה שלי: מדי שנה רבבות אלמנות, אלמנים ויתומים נאלצים להגיע למשרד הרישוי ולבזבז שעות כדי להעביר בעלות על רכב בירושה. הממשלה החליטה לפני עשור ששירותים ותשלומים ממשלתיים יבוצעו באופן מקוון. ברצוני לשאול: מדוע לא ניתן לבצע העברת בעלות רכב ליורשים באופן מקוון, או לכל הפחות באמצעות משלוח בקשה ומסמכים במייל? בעצם השאילתה השנייה היא די חופפת לשאילתה הזאת. היא נוגעת לשני שותפים, שעל פי רוב זה גם כן, מכיוון שהם יורשים. שני שותפים שרשום על שמם רכב,

אינם יכולים לבצע העברת בעלות מקוונת לרוכש באמצעות האזור האישי בממשלתי. ברצוני לשאול: מדוע לא ניתן, באמצעות האזור האישי, למחוק בעלות של שותף אחד כך שאחרי מחיקת שותף אחד השותף השני יוכל להעביר בעלות באופן מקוון באמצעות אזור האישי? כן, תודה רבה לך, חבר הכנסת פינדרוס. אני חייבת להבהיר שפשוט, ככל שזה חשוב למשרד להעביר כמה שיותר פעולות,

לאפשרויות נוספות, ודאי דיגיטליות, שתי הפעולות שציינת ספציפית, גם ירושה וגם שותפים, הן פעולות יותר מורכבות. פשוט הן הרבה הרבה יותר מורכבות, ולכן מבחינת התאמת המערכת כדי שתהיה יכולה לבצע את הדברים, עדיין לא הגיעו לזה, כי בסופו של דבר אלה דברים שיחסית מעט ציבור משתמש בהם, וזה היה מבחינת סדר העדיפויות במקום יותר נמוך. יגיעו אליהם, מן הסתם, אבל צריך להגיד פשוט שזה דרש משאבים כי זה יותר מורכב. יגיעו לזה, ייקח זמן. אבל כמו שהצעתי גם בשאילתה, לכל הפחות, ויש את זה בביטוח לאומי,

בנושאים שאי-אפשר מקוון, שייתנו אפשרות לשלוח את המסמכים במייל ופקיד יטפל בזה. את זה אני מבטיחה לבדוק. תודה רבה.

תישאר, השאילתה הבאה שלך גם כן?

אה, איחדת את שתיהן. יופי, אני מודה לך על העניין הזה. הוא פשוט חסך מילים.

תודה רבה לשרת התחבורה. אין לי אלא לשבח אותך על זה שהגעת ובצורה כזאת רחבה, זה בהחלט מרענן, השבת לחברי הכנסת.

והכבוד, צריך להגיד, הם שלי. ממש תודה רבה. שר הבריאות, ניצן,

חברת הכנסת וולדיגר, בבקשה. שאלת המשך? בבקשה. אני מוסיף עוד אחד, את חבר הכנסת אזולאי, ואני סוגר, כי זה בלתי אפשרי להמשיך כך, למרות שיש כבר שני שואלים. כבוד השרים, כבוד יושב-ראש הכנסת, החשוד ברצח ליטל מלניק עבד במוסד הפסיכיאטרי שבו היא התאשפזה. רצוני לשאול: 1. מהי ההכשרה וההשכלה של העובדים? 2. האם המשרד עורך בדיקות רישום פלילי לעובדים או דורש זאת מהמפעילים? 3. איך המשרד שומר על המוגנות של המטופלים שאינם יכולים להגן על עצמם? תודה על השאלה. הרצח של ליטל יעל מלניק הוא מזעזע. זה דבר טרגי, ואסור לתת למקרים כאלה לקרות. חובתה של מערכת הבריאות אגב, ושל כל מערכת אחרת, אם זה מערכת רווחה ואם מערכת חינוך, ששם נמצאים אנשים תחת חסות, להפיק לקחים ולפעול בעניין כדי להבטיח שהמקרים האלה לא יחזרו על עצמם. המקרה הספציפי נמצא בחקירת רצח של המשטרה, לכן אני לא יכול למסור פרטים ספציפיים על האנשים, אבל אני יכול להגיד לך שכבר היום אני מכנס את בכירי משרד הבריאות, בצוהריים, עוד כמה שעות, כדי לבדוק בדיוק מה הנהלים ומה האפשרויות לתת הגנה, ועם מיצוי מסקנות החקירה של המשטרה אנחנו נעשה בדיקה מעמיקה של האירוע במסגרת מה שנמצא בסמכותנו במשרד הבריאות.

אני רוצה לומר שמערכת הבריאות צריכה להיות מקום בטוח עבור אנשים שנמצאים במצבים הפגיעים ביותר, בוודאי במערך בריאות הנפש. בכלל חולה מטופל הוא פגיע, הוא חלש,

הוא נתון לחסדי המערכת, הוא חסר ישע בהרבה מאוד, שלא לומר היא, אז בכלל. כן. ושם צריך הקפדה יתרה. איפה הבעיה? ואגב, את בקיאה, כי את מעלה את העניין, וטוב שכך. שהמערכת בכלל מצויה בחוסר גדול ובמשאבים חסרים, והכול במצוקה, ואין מספיק אנשים, ואין מספיק כוח אדם, ואין מספיק תשומת לב, ואז גם נוצרות פגיעות. עכשיו ספציפית לגבי מה ששאלת, הכשרה והשכלה של העובדים. טוב, אז בבית חולים יש עובדים מכל מיני סוגים, לרוב במקצועות הרפואה. כוח אדם מקצועי שמוסדר בחקיקה, רופאים,

קרימינולוגים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, מחזיקים ברישוי ממשרד הבריאות, והם עומדים בדרישות החוק לעיסוק במקצוע שלהם. הסדרת הרישוי נותנת בידי משרד הבריאות לא רק סמכות לתת את הרישיון אלא גם לפעול במישור משמעתי בכל מקום שאיש מקצוע כזה כשל מקצועית או מוסרית בתפקיד שלו ולנקוט אמצעי משמעת שונים כנגדו, ובכללם התליה או שלילה של רישיון לעסוק במקצוע. במהלך ההכשרה המקצועית והאקדמית יש מקום משמעותי להכשרה גם בתחום האתיקה. בבריאות הנפש יש דגש מיוחד, וגם מלמדים את זה, על שמירת הגבולות בין מטפל למטופל, כי לפעמים במצבים האלה הגבולות מטבע הדברים מיטשטשים, ורע מאוד שזה יקרה. שאלת אם המשרד עורך בדיקות רישום פלילי לעובדים או דורש זאת מהמפעילים, אז ככה: בבתי חולים ממשלתיים,

כל בתי החולים לבריאות הנפש בישראל הם בתי חולים ממשלתיים חוץ משניים, של קופת חולים כללית, המשרד מבצע לכל המועסקים בדיקת רישום פלילי טרם קבלתם לעבודה לתפקיד. אגב, נבדקים גם עובדי קבלן, שלא מועסקים כעובדי מדינה, מתנדבים,

מורים, גם לגביהם בודקים רישום פלילי. חוץ מזה, כחלק מתהליך הרישוי המקצועי במקצועות האלה נעשית גם בדיקת רישום פלילי למועמדים לקבלת רישוי,

בלי קשר לשאלה אם הם עוסקים או פונים לעבודה בבית חולים. כל בית חולים פסיכיאטרי נדרש טרם קבלת עובד חדש לעבודה לקבל אישור משטרה לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין. בתי החולים נכללים בחוק הזה. שאלת איך המשרד שומר על המוגנות של המטופלים שאינם יכולים להגן על עצמם, אז ככה: קודם כול, לגבי מוגנות ילדים ונוער במערכת, יש שלושה רבדים. הרובד הראשון: סינון. הבסיס העיקרי לשמירת מוגנות הוא סינון המועסקים ובדיקת התנהלות עבר,

רישום פלילי. העובדים עוברים אוריינטציה ופיקוח מעצם מבנה המערכת. אח או אחות או מטפל לא עובדים בחלל ריק של מחלקה, הם עובדים תחת אחראי משמרת, אחראי מחלקה, אחראי חטיבה, והגבולות מובהרים כל הזמן בהדרכות ובישיבות צוות. גם בכניסה לעיסוק במקצוע וגם בכניסה לעיסוק במערכת יש יישור קו ביחס למועסקים עם בדיקת רישום פלילי. הרובד השני במעטפת זה הדרכות והכשרות שוטפות לכוח האדם שמועסק במחלקות, ורובד שלישי זה ביטחון פיזי, מצלמות ומאבטחים. עכשיו, אני יכול להגיד לך, מיכל, ואני אומר לך, האם יש מספיק מאבטחים בבתי חולים?

לפעמים יש תקיפות של אנשי צוות על ידי מטופלים. לא, אין מספיק מאבטחים בבתי חולים. זאת גם אחת הסיבות שקשה לגייס כוח אדם לעבודה במקומות האלה, כי הרבה פעמים יש שם אלימות, וזאת מציאות קשה. אני חושב שהקטנת הסיכון היא תוצאה ישירה של יחס טוב או יחס גבוה של מטפל מטופל. במחלקות הנוער היחס מטפל מטופל גבוה ביחס למחלקות המבוגרים.

המחלקות כוללות אנשי צוות אחרים: מדריכים,

אנשי חינוך מיוחד. יש במחלקות טיפול אינטנסיבי פרטני וקבוצתי שמפגיש את הילד עם הרבה גורמים שמאפשרים להציף מצוקות וצרכים, ובכלל זה גם מצבים, חס וחלילה, שילד או ילדה, נער או נערה, נפגעים על ידי גורם כלשהו במחלקה. אני אומר, כחלק מהאמצעים קיימות באזורים הציבוריים גם מצלמות. ברור לך שאי-אפשר לשים את המצלמות גם בתוך החדרים, יש גם עניין של פרטיות. כל הנושא הוא נושא קשה במציאות קשה, טעונה. והייתי אומר עוד דבר, זאת לא השאלה שלך אבל אני יודע שאת בקיאה. תראי, ברגע שיש צפיפות כזאת בבית חולים וכזה לחץ, ובמקום שניים בחדר יש חמישה בחדר ואין אפילו רווח בין המיטות, והכול צפוף ובתנאים קשים, אז זה פתח לדברים, זה פתח לדברים, לדברים לא טובים. לכן אני חושב שצריך גישה יותר, זה לא רק להביא עוד מאבטח, שזה חשוב, או לתת תיבת תלונות או באמת לנקוט צעדים, זה פשוט לשפר את התנאים במקומות האלה, ואז אני מאמין שהרבה דברים גם ישתנו לטובה מעבר לזה. כאמור, אני עושה עוד מעט פגישה עם בכירי המשרד כדי לבדוק בדיוק מה אנחנו יכולים לשפר,

את מוזמנת לבוא אלינו. אולי נעשה פגישה איתך, אם יש לך רעיונות ספציפיים, כדי שנשפר עוד יותר. אני כל הזמן שומע ממטופלים, ממשפחות, על כל מיני דברים, סיטואציות לא פשוטות. אני עושה הכול כדי לנסות לתקן את זה.

שאלת המשך, בבקשה. קודם כול תודה, השר, ותודה על ההזמנה. אני בהחלט אבוא כשיזמינו אותי, אני ארוץ,

לחלק מהדברים בוודאי הסכמתי. הנושא של מערכת מורעבת מלכתחילה, בהחלט בעיה.

ענה כבוד השר לגבי העובדים, שיש אחים ואחיות ורופאים שהם בהחלט עם הכשרה ולימוד,

כבוד השר בדיוק דיבר על מאבטחים. אנחנו מכירים,

גם כבוד השר וגם אני, את המכתב שנשלח לראשת בריאות הנפש במרץ 2021 על אותו מאבטח בבית החולים, אותו בית חולים שאושפזה שם ליטל, זכרה לברכה, שהייתה בעיה דומה. לשמחתי הרבה זה לא נגמר ברצח, אבל זה נגמר בתקיפה מינית. אני כן רוצה לשאול את כבוד השר. כתוב שם: מה נעשה בעקבות המכתב ההוא שנשלח במרץ? האם חודדו הנהלים, הופקו לקחים בכל הנוגע למנגנוני הפיקוח והגנה על ילדים ובני נוער השוהים באשפוז במרכזים הרפואיים? אני רוצה לצטט את מה שכתוב במכתב ממרץ: כדי שמקרים חמורים וקשים מעין אלה לא יישנו. לצערי הרב, המקרים האלה נשנו, והינה הראיה.

ההכשרות שדיברתי עליהן ורציתי לשאול עליהן את כבוד השר הן לגבי כל הרצף, מראשון המנקים ועד מנהלי המחלקות, תודה. איזה הכשרות מעבירים להם ביחס לחסויים, לבני נוער בסיכון, לילדים שהם נטולי כל יכולת לעזור לעצמם?

חברים, שאלת המשך היא בת משפט ורבע. לגבי המכתב הזה אני אברר, זה היה לפני תקופתי. גם התקופה שהיא הייתה מאושפזת הייתה לפני תקופתי, אבל אנחנו כמובן נבדוק את זה, קודם כול המשטרה בודקת את זה, ואנחנו נבדוק את זה אחר כך. לגבי מנגנונים לבירור תלונות, קודם כול, יש אחראי או אחראית פניות ציבור בתפקיד. הכול גם מפורסם באתר. יש פניות יזומות של אנשי צוות למטופלים באופן רציף, שואלים אותם אם יש משהו לא בסדר. יש תמיד אפשרות לפנות למנהלים במחלקה בבית החולים ולמנהל בית החולים במכתב במייל. כמובן, אפשר גם להגיש תלונה לנציבות התלונות למקצועות רפואיים במשרד הבריאות, ואפשר גם להגיש את זה באופן אנונימי. עכשיו, כן, אני יודע, אדם שהוא חסר ישע, שמאושפז, יש לו בעיה אינהרנטית, כי הוא, מה שנקרא, חסר כול. קשה לו. אין לו מייל. אז יש קושי לבטא את המצוקה, ויש גם לפעמים אנשים שקשה להם לבטא את זה מכל מיני סיבות, וקשה גם להעביר את התלונה החוצה. כשמבררים תלונה כזאת צריך רגישות ומקצועיות, כי יש גם תלונות שהן לא בדיוק לעניין, את בוודאי יודעת. לפעמים בנפגעי נפש, מתמודדי נפש, צריך להפריד בין התלונה כשלעצמה למה שקורה בעקבות המחלה. פה צריך איש מקצועי שיוכל לדבר עם הבן אדם ולהבין. אין ספק, צריך פה מערך בדיקה ייחודי לחסרי ישע, וזה צריך להיות פרואקטיבי, כי לפעמים בגלל המצבים אנשים לא מתלוננים ומפחדים. זה סיפור מסובך.

שגם לגבי עובדים אחרים שהם לא עובדים מקצועיים ברישיון צריך לעשות את ההכשרה הזאת, בין הם עובדי משק, עובדי ביטחון, קבלנים, מנקים. אבל צריך גם להבין עוד דבר: האנשים האלה עובדים קשה, בשכר מאוד נמוך, ומלכתחילה קשה גם להביא עובדים למקומות האלה, ומלכתחילה יש שם לחץ גדול, אז אני אומר, יש כאן מערכת שהיא לחוצה מכל הכיוונים. גם כאן צריך להבין את העובדים. לא פשוט לפעמים לעבוד במקום כזה. אנחנו משתדלים. אני חושב שהפתרון יבוא קודם כול על ידי משאבים למקום, ייראה טוב יותר, יהיה פחות צפוף, יהיו יותר אנשי צוות, יותר אחים ואחיות, יהיה מאבטח, תהיה עוד עובדת סוציאלית, אז פשוט יהיו יותר אנשים, יותר תשומת לב.

כשזה בן אדם אחד על הרבה חולים, מטבע הדברים קשה לו לקבל את כל התלונות.

אני אשמח לשתף אותך בהמשך הדרך, כי ברור שיש פה בעיה שצריך לפתור.

שאלות נוספות, כבוד השר: חברת הכנסת רוזין, אחריה, חברת הכנסת לוי, ואחריהן, חבר הכנסת אזולאי. בבקשה, ברצף, והשר יענה על כל שאלות ההמשך ברצף. כבוד השר, אני חושבת שזאת פעם ראשונה שאני עומדת פה ושואלת פה את כבוד השר שלי שאלה, שאלת המשך בשאילתה. אני יודעת עד כמה אתה מחויב לנושא בריאות הנפש וכמה גם תקציבית וגם עניינית יש כוונה מלאה לשפר את המצב בכל המוסדות הפסיכיאטריים. לצערנו, נחשפנו למה שקרה בבית החולים הפסיכיאטרי מעלה הכרמל, גם לרצח המזעזע של ליטל יעל מלניק, אבל גם הבוקר עובד בית החולים מתראיין ומספר על תרבות של השתקה, הטרדות מיניות ומנסים להשתיק תלונות.

פגיעות מיניות יהיו בכל מקום, בכל מוסד, בכל ארגון, לצערי גם בבית הזה, אבל השאלה או המבחן הם אם יש יכולת להגיש תלונות, אם מגישים תלונות. אנחנו יודעים שככל שיש תלונות זה מעיד דווקא על כך שהמוסד מטפל והמוסד נגיש להגשת התלונות, וכשיש פחות תלונות זה רק מעיד עד כמה העובדים והעובדות או השוהים והשוהות מפחדים להגיש תלונות. לכן זה מאוד חשוב, וענית על כך בהרחבה. אני רוצה בכל זאת לשאול, יש לי הצעת חוק בנושא וגם בעבר עסקנו בכך: לאפשר או לשקול לאפשר בחלק מהדיונים שתקיים במשרדך היום, כפי שציינת, לתת אלטרנטיבה או בחירה לאותם שוהים ושוהות, ילדים וילדות, וגם מבוגרים, אם להיות במחלקה מעורבת של נשים וגברים ואם להיות מטופלת על ידי נשים וגברים. ראינו שזה מאוד משמעותי גם ביכולת הטיפול וגם בשיקום. אני חושבת שזה נושא חשוב מאוד, כי אותן נשים, ונערות בוודאי, שנמצאות במקום הכי מוחלש והכי קשה שלהן, להתמודד גם עם הנושא המגדרי וההטרדות, וגם אם הן הטרדות וגם אם זה לכאורה בהסכמה,

אין פה הסכמה חופשית, אני חושבת שראוי לשקול את הדבר הזה כחלק מההתמודדות הנכונה, נתינת אלטרנטיבה.

תודה רבה. חברת הכנסת לוי, בבקשה. כבוד השר,

שאמרה חברת הכנסת מיכל רוזין אני רק אזכיר שכבר בשנת 2010 סגן שר הבריאות ושר הבריאות בפועל יעקב ליצמן הציע לעשות הפרדה במחלקות הפסיכיאטריות בטיפול הנפשי בין גברים לנשים. לצערי הרב היה ויכוח מאוד גדול בוועדת הבריאות בין חברי הכנסת ממפלגת העבודה לחבר הכנסת ליצמן, וטענו שם שהוא רוצה לעשות משטר אייתולות. חבר הכנסת פינס,

אם אתם רוצים, גם כלכליסט וגם הארץ שמדווחים על אותו אירוע שבו האשימו את השר שבגלל שהוא חרדי הוא רוצה לעשות הפרדות. אני חושבת שיש טעם מהותי, אמיתי, להפרדה בין גברים לנשים בטיפול הפסיכיאטרי. אדוני השר, לגבי דבר שציינת כבר קודם, דיברת על עניין של מניעת העסקתם של עברייני מין בכל מוסד שיש בו נגיעה לקטינים. זה חוק שאני העברתי, ושם לא דיברנו רק על מערכת החינוך, דיברתי על כל גוף, מוסד,

כי זה היה בעקבות אירוע שעמותה העסיקה מתנדבים בבית החולים והסתבר שאחד המתנדבים, הדוד המבוגר והטוב, היה מטריד סדרתי וניצל את העניין. אני רוצה לדעת מה עושה המשרד כדי למנוע הישנות של מקרים כאלה. האם יש בדיקות תקופתיות? מדוע המשרד לא יערוך עכשיו את הבדיקה אם כל העובדים שנמצאים בתוך המסגרות הפסיכיאטריות של טיפול נפשי בכלל הגישו את אותו מסמך שמחויב לפי החוק?

אני מגלה שבנושאים של הפסיכיאטריה החוק הזה לא מתקיים, לפחות לפי התשובה שלך. אנחנו צריכים לדעת אם יש לנו פדופילים ואם בכלל יש לנו עברייני מין בתוך המוסדות הללו. עכשיו לעניין שאנחנו מדברים פה.

המערכת הורעבה יותר מדי זמן. כאשר הייתי שרה בממשלה הקודמת הגשתי תוכנית יחד עם ארגוני הפסיכיאטריה הארצית, יחד עם רופאים וכל אותם גורמים שאמונים בקהילה, וישבנו על חלק מהמרכיבים שלה עם מנכ"ל משרד הבריאות דאז חזי לוי, מאז התחלף הצוות. אני שואלת אותך: האם אתה מודע לתוכנית שהוגשה, שמדברת על החיזוק של הטיפול הנפשי בקהילה לכל אותם נערים ונערות שאין להם מקום? אנחנו מגלים את זה גם מתוך ועדה שהייתה, בין שזאת ועדה לזכויות הילד, שנאמר בה על ידי ד"ר טל ברגמן, ראש האגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות, כי המשרד לא תמיד מודע לאישומים או להרשעות של עובדים במערכת, קיים היעדר פיקוח במוסדות סגורים, שרובם מופרטים, יש היעדר שיתוף פעולה ושיתוף מידע בין הגופים. יתרה מזו, לפי דוח מבקר המדינה משנת 2019, 195 נערים ונערות בסיכון מחכים להיכנס למסגרות חוץ-ביתיות, ואין להם מקום בגלל תורי ענק.

חוסר המענים בקהילה גורם לכך שהם מגיעים למוסדות שלא מתאימים להם.

ההידרדרות בתקופת הקורונה היא מאוד מאוד מהירה. לא סתם הגשנו הצעה מאוד גדולה לקבוע שזה מקצוע במצוקה. אנחנו מדברים על תקנים, 200 תקנים במיידי, שצריך להכניס, אנחנו מדברים על חיזוק הרפואה הנפשית בקהילה, ואולי גם מניעת אשפוזים מיותרים. בגלל המחסור באותם רופאים בקהילה, אנחנו נאלצים לשלוח אותם לבתי חולים שלא תמיד מתאימים להם. עכשיו שאלה נוספת ואחרונה, אדוני השר, בנוגע לכל אותו רצף טיפולי. גם כאשר הם משתחררים מהאשפוז הפסיכיאטרי, הם מגיעים לקהילה ואין להם רצף טיפולי, אין מי שילווה אותם. הקהילה לא יודעת מהן הבעיות שלהם, אין מי שמחכה להם, לכן כל ההישגים, אם היו הישגים באשפוז, לא יכולים להישאר לאורך זמן, ואנחנו לא יכולים לעקוב אחרי הטיפול באותם ילדים והם נזרקים בין הכיסאות. לצערי הרב, הרבה פעמים זה נגמר בטרגדיה אחת גדולה.

תודה רבה. יש בקשה נוספת שנעתרתי לה, בגלל שאנחנו בשבוע הראשון, אבל אני ממש מבקש, תקצרו את השאלות. זה לא נאום בן שלוש דקות, גם יותר מדי נתונים. תודה, אדוני היושב-ראש. אני ממש מעריכה. זה לא מובן מאליו, אבל אני כל כך בטוחה שהנושא הזה קרוב לליבך, לכן גם אישרת לי משפט וחצי. כיושבת-ראש השדולה למניעת אובדנות ובריאות הנפש, אדוני השר, היה פרויקט אדיר בקופות החולים: נתנו שלושה טיפולים חינם לאנשים שמגיעים עם מצוקות נפשיות. הם פוגשים בפעם הראשונה את האדם שיכול לאבחן ויכול לדעת אם אכן האדם הזה זקוק לטיפול הרבה יותר מקצועי. אדוני השר, אנחנו בגל הרביעי, וכתוצאה מהגל הרביעי יש תופעה של חרדות, דיכאונות וכו'.

תחזירו את זה, ואם אפשר יהיה לתגבר את זה, האמן לי, אני חסידת המניעה. אם אנחנו ננגיש שוב את הטיפולים האלה לציבור הרחב, נוכל למנוע בעתיד מצבים הרבה יותר גרועים. למערכת זה אפילו יעלה זול יותר. תודה רבה. תודה רבה. רק עוד רגע, בבקשה. חברת הכנסת סילמן, לפנים משורת הדין, איננה. היא ביקשה כל כך הרבה.

אנחנו יודעים כמה קשה להגיש תלונה על הטרדה מינית או פגיעה מינית, לא רק בבית חולים או בבית חולים פסיכיאטרי, במקום עבודה. כשאתה נפגש עם הממונֶה או הממונָה עלייך כל יום, קשה לעשות את זה. אז תחשבו שאתה מטופל, אתה חסר ישע, אתה סגור ואתה באמת נתון באופן מוחלט למרות בית החולים, המטפל הוא שולט בחייך, אז קשה לעשות את זה, ולכן גם צריך כאן, כמו שאמרתי, גישה פרואקטיבית. לגבי מחלקות מעורבות או הפרדה מגדרית,

צריך לבדוק את זה. זה דבר שהוא משליך על כל המערכת. הוא גם משליך על ענייני כוח אדם. לא תמיד יש רופאות או רופאים מספיקים. אני גם לא חושב שצריך תמיד לעשות את ההבחנה הזאת בין אנשי הצוות. זו סוגיה אתית לא פשוטה, לא פשוטה. אחר כך זה זולג גם לתחומים אחרים. יש כללי אתיקה ברורים מאוד למטפלים, לרופאים, לאחיות, לגבי גבולות שצריך לשים עם המטופל או המטופלת. הטיפול בזה לא יכול להסתיים רק בזה שנפריד בין גברים לנשים ובין רופאות לרופאים, אלא המטפלים עצמם צריכים להפנים את זה. עכשיו, רובם הגדול כמובן עושים זאת, והם אנשים וכו', אבל בבעיות הקשות צריך לטפל. עכשיו לגבי השאלה של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, אני מסכים לגבי העסקת אנשים עם עבר של תקיפות מיניות, מורשעי מין, במסגרות אחרות. צריך לוודא שזה מתקיים. אנחנו עושים את הבדיקות האלה במוסדות הממשלתיים. אני אבדוק לגבי מוסדות אחרים. אני חושב שזה נעשה, אבל השאלה היא עד כמה זה נעשה בקפדנות. לגבי הטיפול הנפשי בקהילה, אני מאוד מסכים. בית החולים הוא מוצא האחרון, וצריך שיהיו בקהילה מספיק כלים כדי למנוע הגעה לבית החולים. היום, במצב הקיים, תור לטיפול פסיכותרפי בקהילה יכול גם לקחת חצי שנה ושמונה חודשים, ועד שבן אדם מקבל תור בקהילה בקופת חולים, הוא כבר עלול לפגוע בעצמו או חלילה להידרדר ואז גם להגיע לאשפוז. לכן צריך לחזק את זה. בתקציב הזה, שיאושר בעוד חודש,

שלושה שבועות, בתקציב המדינה יש 400 מיליון שקלים תוספת לבריאות הנפש. אחת התוכניות המרכזיות שם היא קיצור תורים בפסיכיאטריה בקהילה, תורים בפסיכיאטריה

אדוני השר, לתגבר כוח אדם.

אבל זה בדיוק, כדי לקצר תורים צריך עוד כוח אדם, אז אנחנו מביאים לזה כסף. יש בעיה נוספת, שיש מחסור בפסיכיאטרים במדינה, כחלק ממחסור, אתה יודע למה, רבע משרה פה,

רגע, רגע.

כי פסיכיאטריה היא מקצוע מאוד מבוקש וזה בחוסר.

למשל תקנים פנויים בבתי חולים לבריאות הנפש, פנויים, ואנחנו לא מצליחים לאייש אותם בפסיכיאטרים.

נכון, נכון. כי אין להם חלקיות משרה.

הם מעדיפים, כי שם משלמים יותר, נכון, יפה מאוד.

אני גם לא יכול להכריח אנשים לעבוד במוסד מסוים. יש זכות לאדם לעבוד איפה שהוא רוצה. לכן אנחנו צריכים לתת את, יעלו את השכר, כן, אז אנחנו, תראי, זה לא רק עניין של שכר, זה לא רק עניין של שכר, כי רופאים מקבלים שכר יפה. זה לא רק העניין הזה. זה עניין של סטיגמה, זה עניין של בטיחות, זה עניין של ביקוש וזה עניין של תחרות.

לפעמים למערכת הציבורית הממשלתית קשה מאוד להתחרות במערכות פרטיות. את יודעת את זה היטב.

אדוני היושב-ראש, שנפלה כאן הצעת החוק הממשלתית להטיל היטל על ביטוחים פרטיים כדי לתמוך במערכת הבריאות הציבורית, אבל זה סיפור אחר. אבל פשוט חושבים שכל דבר אפשר, הדברים תלויים זה בזה. לכן, בתקציב הזה יש לנו תקציב להוצאת מאות חולים כרוניים מבתי החולים לבריאות הנפש. בבתי חולים לבריאות הנפש יש מצב שבגלל שאין לאן להעביר את האנשים, אז אנשים נשארים בבית חולים לפעמים עשרות בשנים. הייתי באיזשהו בית חולים, בבאר יעקב, נדמה לי, שבן אדם היה שם 30 שנה. עכשיו, בית חולים זה לא בית, הוא לא אמור לגור שם, הוא לא אמור להיות שם 30 שנה, אבל פשוט אין לאן להעביר אותו. מה יעשו? אין משפחה שתיקח אותו, לא נזרוק אותו לרחוב, אז הוא נשאר בבית חולים. עכשיו, במסגרת התקציב הזה, ולכן אני מקווה שגם את תתמכי בו ולא תתנגדי לו, של שנת 2022, כן, נו, אבל 2021 נגמרת, הכוונה לשנת 2022. כבר יוצאים מכרזים. זה כמובן כפוף לאישור התקציב בחודש הבא. רק שתבינו מה התקציב הזה ייתן, כי שלוש שנים לא היה תקציב ולא היה אפשר לעשות כלום, לא היה אפשר לעשות שום פיתוח, שום התקשרות,

אז עכשיו התקציב סוף-סוף יאפשר לפתוח את זה. אז אנחנו רוצים להוציא מאות חולים כרוניים, שגם תופסים מקום וזה גם לא מתאים להם להיות בבית חולים שנים על שנים, למסגרות אחרות כמו קהילות משקמות, אבל אני מסביר. הכול מאה אחוז, נכון, אבל בהשוואה למה שהיה עד עכשיו, זה בערך פי כמה וכמה וכמה. אז כמובן שזה לא כל מה שצריך, אני רציתי כפול, אבל גם זה תקציב יפה מאוד שעד עכשיו בכלל לא היה. אז אנחנו נעשה את זה, וזה העניין של מסגרות, מה שנקרא, חוץ-ביתיות, כי להרבה מהם אין כל כך בית לחזור אליו, את זה צריך להגיד בצער. עכשיו אני רוצה להגיד, קטי, לגבי האובדנות. ראינו בעקבות הקורונה, שנה וחצי של קורונה, תכף שנתיים, שיש עלייה מאוד גדולה בפניות, כולל צעירים, בני נוער, אפילו ילדים, דיכאונות, הפרעות אכילה, כולל מצבים של ניסיונות אובדנות. בבתי החולים, מחלקות הנוער עמוסות. עכשיו, אי-אפשר גם לקבל את כולם, כי יש עלייה. אתמול בדיוק ישבתי אצל שר האוצר ודיברתי איתו על הצורך להוסיף מקומות, להוסיף מיטות, במיוחד, בדגש על בני נוער, הפרעות אכילה, אבל זה לא רק הפרעות אכילה, אלה כל מיני דברים של דיכאונות וחרדות במצבים קשים, ואני רוצה גם לשבח אותו בעניין הזה. פה יידרש מהלך נוסף. אנחנו מגבשים את זה עם האוצר, אנחנו מודעים לזה. אני מקווה שניתן מענה. כל המערכת ממילא מתוחה, אבל פה באמת מדובר בהצלת חיים, חד-משמעית, ובילדים שאתה ממש רואה, אם מטפלים טוב, איך האשפוז מחזיר להם את הרצון לחיות,

אבל אתה יודע,

בתוך הקופות אתה מתחיל לאתר אותם. בתוך הקופות התורים ארוכים מאוד היום ומאוד קשה להגיע,

אבל בכל הארץ. בפריפריה זה שנה פלוס. זה חודשים אם אתה רוצה תור, אבל שוב, יש לנו גם לזה תקציב מסוים. אנחנו רוצים לקצר תורנויות, יש לנו מבחני תמיכה שאנחנו נפרסם לקופות לצורך קיצור תורנויות בטיפול פסיכותרפי, וצריך לדחוף את זה כל הזמן. מה לגבי השאלה שלי? אמרתי לך לגבי חרדות, דיכאונות. לגבי התוכנית לחיזוק הטיפול הנפשי בקהילה, זה מה שאנחנו עושים. אני לא קיבלתי את זה. אתה מודע לתוכנית שאני הגשתי? אני לא יודע ספציפית לגבי התוכנית שלך. ישבתי עם הגורמים המקצועיים, פסיכיאטריה, זה הכול לפי נתונים, וגם כמי שעוסקת תמיד בנושאים הללו, זה באמת משהו מובנה, מסודר. יש שם

כדי שיהיה יותר קל מבחינת יכולת, תודה. תודה, אדוני. בסדר, אני אבקש את זה מטל ברגמן. לגבי הרצף הטיפולי, זה לא תמיד עניין של כספים, זה עניין של היערכות בקהילה לקבל את המשוחררים האלה. זה נמצא בדיון עם

הוא ענה לה.

לא היית פה,

תודה רבה לשר הבריאות על התשובה הרחבה מאוד. תודה לכם. אני באמת מעריך ששרים מגיעים הנה ומשיבים בעצמם ולא דרך תיווך. תם זמן השאילתות. אנחנו נעבור להמשך סדר-היום, לחקיקה, הצעת חוק האנטומיה והפתולוגיה (תיקון, רצף פעילות בגוף שנותן שירות לנתיחת גווייה). החוק הזה הוא בתמיכת הממשלה. חבר הכנסת ווליד טאהא, וחברי הכנסת מנסור עבאס וגנאים מצטרפים לחוק הזה. ינמק את החוק הזה חבר הכנסת ווליד טאהא.

חברות וחברי הכנסת, כבוד שר הבריאות, אני מביא

של האדם לפני שטומנים אותו באדמה. על פי כל ההלכות ועל פי כל הדתות, כבוד נותנים לאדם מת בהבאתו לקבורה מהירה. מה שקורה בפועל הוא שכ-20% מתושבי המדינה שאינם יהודים לא הצליחו להביא את יקיריהם המתים שמסיבה כלשהי הגיעו למכון הפתולוגי, זה יכול להיות מוות כתוצאה מתאונת דרכים, זה יכול להיות מוות כתוצאה מתאונת עבודה, זה יכול להיות מוות שנגרם מרצח, זה יכול להיות מוות שהסיבות שלו מחייבות בדיקה משפטית של הגופה לפני שמביאים אותה לקבורה.

20% מאזרחי המדינה היו תלויים בסדר-היום של המכון הזה, שאיננו הולם את ההלכה שמבקשת מאיתנו לתת את הכבוד האחרון לאדם מת בהבאתו לקבורה מהירה. אני חבר כנסת מזה שנתיים, לא יותר, אבל מהרגע הראשון שנכנסתי לכנסת, אני מקבל פניות בצורה מתמדת על כך שצריך להסדיר את עבודת המכון הזה בצורה שתבטיח את הכבוד של המתים הלא-יהודים. ברור שאנחנו מדברים על סוגיה שהיא על-מפלגתית, א-פוליטית. אני לא מתכוון להתנגח על זה עם אף אחד. אני מתכוון לעשות דבר אחד פשוט: לכבד את המת בהבאתו לקבורה מהירה, בצורה שלא תשאיר אותו לעיתים יומיים ושלושה במקררים של המכון הפתולוגי אך ורק בגלל שהוא לא יהודי. בעניין הזה אני רוצה להבהיר שאין לי שום כוונה לפגוע בדת היהודית, ואני לא קורא מכאן להפר את הכללים שמקובלים על החברה היהודית ועל הדת היהודית. מצד אחר, אני מבקש להבהיר ש-20% מתושבי המדינה צריכים לקבל את הזכות הבסיסית הזו שלהם במכון משפטי רפואי. רבותיי, אנחנו לא מדברים על בית עסק שצריך לסגור בסוף שבוע. זה לא בית עסק, זה מכון משפטי רפואי, זה מכון רשמי שצריך לתת שירות לכל אזרחי המדינה, והכללים שצריכים לחול עליו הם כללים שחלים על מוסד רפואי.

אדוני היושב-ראש, לא סוגרים את הדלתות שלהם בסופי שבוע. הם חייבים לעבוד, הם חייבים לתת שירות לאוכלוסייה. מכאן אני אומר שהנושא הזה והסדרת הנושא הזה הם כל כך חשובים לחברה הערבית, שסובלת קשות

משפחה שמאבדת את אחד מבניה גם ככה נכנסת לטראומה, אז אם מוסיפים על הקושי, על הכאב ועל האובדן שלהם שהם צריכים לחכות יומיים-שלושה עד שהם מקבלים את הגופה של היקיר שלהם, אנחנו עושים פה עוול בלתי יתואר למשפחות האלה. שוב, אינני מתכוון להתנגח עם אף אחד. התחלתי את המגעים שלי עם שר הבריאות הקודם, מר יולי אדלשטיין, כאשר הצפתי בפניו את הבעיה. מר יולי אדלשטיין ציין אז שיש פה בעיה תקציבית.

מעבר לפעילות שתאפשר שחרור גופות, כולל שחרור גופות אחרי נתיחה, מחייב עבודת צוות של המכון ולא עבודת תורן אחד במכון, כי תורן אחד איננו יכול לנתח, איננו יכול לעשות CT לגופה, איננו יכול לעסוק ברנטגן ובכל הדברים האחרים שהוא חייב לעשות.

צריכים את הצוות הזה שעושה את כל העבודה,

כתיבת הדוח על סיבת המוות, ועל כן היה ברור שצריך להוסיף כסף וגם להתארגן מבחינת כוח אדם למשימה הזו. שר הבריאות הנוכחי, אני רוצה להודות לו. אני דיברתי איתו על הנושא הזה לפני חודשים רבים, והוא הביע הסכמה שצריך להגיע לפתרון בסוגיה הזו ואמר שאכן מדובר בסוגיה כואבת הגורמת סבל לאוכלוסייה רחבה. צריך לפתור אותה. הוא גם הוציא הנחיה לפני יומיים-שלושה שהוא מנחה את צוות המכון להתארגן לעבודה שבעה ימים. אדוני שר הבריאות, אדוני שר הבריאות, אני מבין שאנחנו צריכים להמשיך מכאן בוועדת הבריאות. אנחנו נגיע לכל ההסכמות הנדרשות כדי לעשות את זה בצורה שמצד אחד מבטיחה את הכבוד של המת הלא-יהודי, ומצד אחר אנחנו לא רוצים לפגוע בשום דת אחרת ולא חס ושלום להתגרות בשום גורם אחר. אנחנו מתייחסים לנושא הזה בצורה ספציפית, אנושית ומכבדת. כל אזרח שמגיע לסיטואציה הזאת חייב להרגיש שהוא לא עבר עינויים נוספים, נוסף לזה שיש לו מת מהמשפחה שלו,. ומכאן גם לעשות צדק עם החברה הערבית. אמרתי, זה לא נושא פוליטי, ואין לי כוונה להפוך אותו לכזה. כל מי שירצה להרגיש שהוא היה חלק, מוזמן להצטרף לתמיכה בהצעת החוק, והוא כבר חלק. אנחנו לא באים לחלק קרדיטים לאף אחד, אנחנו ביחד הולכים להירתם כדי לפתור סוגיה שעושה טוב לצדק במדינה, לחתך גדול מאוד של החברה. ברשות היושב-ראש, אני רוצה לעבור לכמה משפטים בערבית, יש לי עוד שתי דקות. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: אני פונה לאנשינו ולחברה הערבית ואומר:

העבודה במכון הרפואי באבו כביר, הוא נושא כואב מאוד לכל המשפחות אשר מאבדות את האהובים שלהן, בין שזה נגרם מתאונת דרכים תאונת עבודה או תאונה קטלנית מצערת מאוד. בעקבות זאת אני כרגע מקדם הנחה על שולחן הכנסת של הצעת חוק לפעילות של המכון הרפואי באבו כביר במשך שבעה ימים באופן שייתן את הזכות לכל משפחה שאיבדה את היקר לה לנקוט את הפעולות הנחוצות כדי לשחרר את הגופה לאחר קיום כל הפעולות הנחוצות מהצד החוקי והרפואי, והבאה של הנפטר למנוחתו

זה לא הגיוני שהבן אדם יישאר יומיים או שלושה ימים במכון

ויחכה לסיומו של החופש כדי שהעבודה ההכרחית על הגופה תסתיים כדי לשחרר אותה. לכן החוק הזה הוא חוק אנושי מהדרגה הראשונה, הוא חוק שנותן לנו את הזכות לקבור את המתים

כשנכנסתי לתפקיד נדהמתי לגלות שהמכון לרפואה משפטית באבו כביר, שהוא המכון היחיד בארץ שנותן שירותים של נתיחות פורנזיות לקורבנות שנפטרו ברצח, בתאונות דרכים, בהתאבדות או שיש חשד לפלילים במותם, אינו פועל שבעה ימים בשבוע. כך למשל באסון מירון, המכון עבד בלחץ גדול עד כניסת השבת כדי לזהות את הגופות של 32 מקורבנות האסון, ועם כניסת השבת פסק התהליך, כאשר 13 גופות לא זוהו. בצאת השבת עובדי המכון הוקפצו לתורנות כדי לסייע בהמשך מלאכת זיהוי הגופות. מדי סוף שבוע אנשי משרד הבריאות, הצוות שלי וגם אני באופן אישי, מקבלים שיחות של משפחות המתחננות לקבור את יקיריהן בהתאם לערכי הדת והמסורת שלהן. אני מקבל הרבה מאוד פניות מחברי הכנסת הערבים בעניין הזה, ואני מסכים עם חבר הכנסת טאהא שנכון להרחיב את ימי הפעילות במכון לרפואה משפטית ונכון לעשות זאת בהקדם. לאור זאת, ולאחר שחברי כנסת מרע"ם, הרשימה המשותפת וכמובן ממרצ פנו אליי בבקשה להקל על משפחות שניתוח הגופות של יקיריהן התעכב בשבת בגלל סגירת המכון, הנחיתי את גורמי המקצוע במשרד למצוא מודל מאוזן להרחיב את ימי הפעילות של עובדי המכון לרפואה משפטית באבו כביר בראשות הד"ר חן קוגל, שהוא, אפשר לומר, איש מקצוע מסור, שישים סוף לעוול שנגרם למשפחות שממתינות שעות, יממה, יומיים לקבור את יקיריהן. אני שמח להגיד שכבר קיבלנו הסכמה לתוספת תקנים ותקציב לצורך העניין הזה, והשלמת המהלך צפויה להתבצע בפועל עד סוף השנה. חודשיים. אני רוצה להגיד ביחס להצעת החוק ככלל שקביעה של היקף פעילות וזמינות השירות של נתיחות בעניין המוות היא לא בהכרח עניין לעיגון בחקיקה ראשית, אלא בהסדרה בנוהלי עבודה, בשיקול דעת של מנהל המוסד, איזה רעש, מה זה? זה באמת, רבותיי, בבקשה, אני מבקש מכל חברי הכנסת לשבת. בתאים של הסיעות, אם אתם לא תהיה בשקט אני אפנה גם את הקואליציה וגם את האופוזיציה. אני מבקש שקט במליאה. בבקשה. זה תלוי בשיקול הדעת של מנהל המוסד, ובהתאם ליכולות כוח האדם והתשתיות שעומדים לרשותו ובהסכמי העבודה של הרופאים ושל עובדי מינהל ומשק שצריכים לתפעל את המקום. חשוב לציין שבהצעת החוק הזאת יש גם בעיות נוספות, כמו הרחבת שעות הפעילות ל-24 שעות ביממה, שזה מטיל עלינו בעיות מבחינת המבנה הארגוני וכוח האדם שנמצא היום במכון לרפואה משפטית. כמו כן, ההצעה חלה על כל מוסד שמבצע נתיחות לאחר המוות, אף כי נכון להחיל אותה רק על המכון לרפואה משפטית, שנותן שירות יחיד מסוגו לציבור. בצד ההסתייגויות האמורות, והיות שיש לבחון מענה לצרכים של אוכלוסיות שונות בחברה הישראלית, וזה נושא רגיש, אני קורא לחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק המוצעת, והגעתי להבנה עם חבר הכנסת טאהא שהמשך הליך החקיקה ייעשה בתיאום איתנו, עם משרד הבריאות, במסגרת הדיון בוועדת הבריאות של הכנסת. אני חושב שבכך, באמצעות הפעולה המשותפת הזו, אפשר יהיה, חברת הכנסת סילמן, חברת הכנסת סילמן. אני אומר, בהמשך אפשר יהיה להביא לסיום הסאגה הזאת ולהסדרה של פעילות המכון לרפואה משפטית 24 שעות, לא 24 שעות, אבל שבעה ימים בשבוע. עכשיו אני רוצה להגיד שהמהלך הזה הוא חלק מהרחבה של שירותים נוספים במסגרת משרד הבריאות, בעקבות התוספת התקציבית שאנחנו מקבלים בתקציב הזה. במסגרת הזאת הובאו התקנים הזמניים של הקורונה, תקני הקורונה הזמניים, שנתנה הממשלה הקודמת, והופכים לתקני קבע במערכת הבריאות. נוספו תקנים נוספים, מאות תקנים, במסגרת מה שנקרא הפעימה הראשונה לגל הדלתא הנוכחי, וגם אלה בהסכמה עם האוצר. הם יהיו תקני קבע במערכת הבריאות, ויישארו הרבה אחרי הקורונה. הדבר הזה יאפשר לנו לחזק את מערכת הבריאות גם בעידן שלאחר הקורונה, ומי כמונו יודע עד כמה מערכת הבריאות בישראל צריכה חיזוק וצריכה תמיכה. ובהזדמנות הזו, במליאת הכנסת, אני רוצה להביע את הערכתי לצוותי הרפואה, לעובדי הניקיון, לעובדי המשק, לעובדי התחזוקה, לכוח העזר, לאחיות, לאחים, לרופאים, למנהלי המחלקות וגם לכל העובדים בארגונים, ארגוני ההצלה, ובראשם עובדי מגן דוד אדום, שבאמת נותנים את הלב ואת הנשמה בטיפול בחולי הקורונה ובכלל. לשמחתי, בשבועות האחרונים יש ירידה ברורה במספר הנבדקים, בשיעור החיוביים ובמספר החולים קשה שמאושפזים במחלקות בתי החולים. אנחנו מתחילים לראות ירידה גם במספר המונשמים כתוצאה מהקורונה. אנחנו עכשיו עומדים כבר על פחות מ-500 חולים קשה בבתי החולים, ואני מקווה שהירידה הזאת תימשך ושנוכל לצאת מהגל הזה.

אני רוצה להגיד שאנחנו לא מתכננים שום מסיבות לסיום הקורונה. אני חושב שזאת הייתה שגיאה בעבר לפרק מנגנונים שעסקו במאבק בקורונה, ונאלצנו להקים אותם מחדש. אנחנו מתכוונים להשאיר את כל המסגרות בתוקף, פועלות, מגן ישראל, מגן אבות, שיתוף הפעולה עם פיקוד העורף וצה"ל ומערכת הביטחון, כדי שנהיה ערוכים אם חלילה יהיה גל נוסף ואם נעמוד בפני צרכים אחרים של חירום במערכת הבריאות. איש מאיתנו, לצערי, לא יודע מה יהיה בעתיד וכיצד ניאלץ להגיב מול איומים. אני רוצה לסיים, חברת הכנסת סילמן, אני מסיים את דבריי, מודה לכם על הקשב וקורא לכם לתמוך בהצעת החוק הזו, כפי שהחליטה ועדת השרים לחקיקה. תודה רבה לשר הבריאות. חבר הכנסת גפני מתנגד. בבקשה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוני השר, 33 שנים אני בכנסת. אני לא זוכר מקרה אחד שבו הלכתי נגד ההלכה המוסלמית. לא היה דבר כזה.

אני יכול להצביע על הרבה מאוד דברים שתמכתי. זו גם חובתי, גם כחבר כנסת, אפילו כאדם דתי, לשמור על הדת של המוסלמים. אני מציע לא להביא את זה לשם, מכיוון, מה? אני מבקש. אני אוציא אתכם החוצה. בתאים של הסיעות, אתם מפריעים לחבר הכנסת גפני. הפרעתם קודם לשר הבריאות. אני מבקש שקט במליאה, לתת כבוד לחבר כנסת שעומד על הדוכן. אני מבקש שקט. יש חובה הלכתית, על פי הדת המוסלמית, לקבור מת בלי להלין אותו זמן רב מדי ולעשות את זה באופן מיידי. זאת, אגב, גם ההלכה היהודית. אסור להלין את המת, אלא אם כן יש שבת באמצע. ואז אנחנו נכנסים לבעיה שהמכון המשפטי, המכון לרפואה משפטית, פועל לא רק שישה ימים בשבוע, הוא גם פועל חצי יום, הוא לא פועל בלילה, הוא לא פועל בערב. הוא פועל רק במקום אחד. מדינה מתוקנת ונורמלית, כשחבר כנסת כמו ווליד טאהא מציע הצעה כדי לפתור בעיה של המוסלמים, כמו שעשו בעבר, יש חוק שעות עבודה ומנוחה, ליהודים זה שבת, למוסלמים זה יום שישי. מדינה מתוקנת מחפשת פתרון, לא להביא חקיקה. מה החקיקה הזאת תעשה? אני אגיד לכם בדיוק. הוא אמר את זה, השר, אתם לא שמתם לב. הוא יבוא למכון לרפואה משפטית והוא יגיד שצריך לעבוד 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, ויגידו לו: תביא תקציב. מאיפה הוא יביא תקציב? משרד האוצר ייתן לו? וזה מה שיהיה עכשיו, שיפתחו את המקום בשבת, כשחלק גדול, 80% מהאוכלוסייה, לא קובר בשבת. הצעת החוק, הכוונה שלה נכונה. היישום של החוק הוא טעות ממדרגה ראשונה, מכיוון שלא יהיה מזה שום דבר, חבר הכנסת ווליד טאהא. זה מס שפתיים ששר הבריאות משלם לך כדי להגיד לך: אני תומך בזה. אבל כשאתה תבוא מול האזרחים הערבים, המוסלמים, וישאלו אותך: אבל למה אי-אפשר לטפל בבעיה הזאת בפועל? הרי העברת חוק מה תגיד, תגיד שבינתיים זה לא מתקדם? מה שהיה צריך לעשות הוא לשבת עכשיו,

מה שאמר השר לשעבר יולי אדלשטיין, לשבת על פתרון שהוא פתרון יצירתי,

אני רוצה להגיד לכם אותו. משפט לסיכום. כן. זה רגיש מאוד. אני מבקש רק עוד דקה, שתיים.

מציע כמובן לדחות את ההצבעה על החוק הזה. אל תכריחו אותנו להצביע.

אל תכריחו אותנו לעשות את זה, אבל למה אי-אפשר לקחת למשל את בית החולים בנצרת, בית החולים הערבי שפועל, ויש שם רופאים מוסלמים והכול? למה שלא תהיה שם שלוחה, ששם ינתחו את הגופות, כשצריך לעשות את זה בשבת?

למה לא בא לפה שר הבריאות עם רעיון יצירתי, אמיתי, עם פתרון? בינתיים, על הדרך, גם נעזור לבית החולים הזה, וכשיהיה נפטר מוסלמי, אפילו לא, אפילו מרון. למה הם היו צריכים לנסוע בכלל לתל אביב? למה הם היו צריכים לנסוע לאבו כביר? למה לא היה אפשר בצפון לזהות אותם? למה אי-אפשר בנצרת? יש שם רופאים ברמה גבוהה מאוד,

עם פתרון מהיום למחר. רק רצון טוב. מה שהם עושים לך, חבר הכנסת ווליד טאהא, אני אומר לך מניסיון, הם אומרים לך: אנחנו בעד, אנחנו תומכים בחוק, ולך אין פתרון.

אני מציע לך, תעלה לכאן ותגיד: בואו נדחה את ההצבעה בשבוע. תבחנו את ההצעות. הרי הרופאים לא יסכימו להיות שם 24 שעות, השר אמר את זה. למצוא פתרון, והפתרון הוא בהישג יד, ואנחנו תומכים בך ומתנגדים לחוק.

תודה רבה, חבר הכנסת גפני. חבר הכנסת טאהא, אתה רוצה להשיב? בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אני סומך את ידיי על הדברים שאמר שר הבריאות. לא שומעים. חברי הכנסת, אני רוצה לסמוך את ידי על כל מה שאמר שר הבריאות. העניין של 24 שעות הוא לא העיקרון, העיקרון הוא לנתח גופות שבעה ימים. זו יכולה להיות עבודה של עשר שעות, שמונה שעות, תשע שעות, 11 שעות, זה לא העניין. אני לא מתעקש על כך שעבודת המכון תהיה 24 שעות, אבל כן מבקש את העיקרון של להביא מת לקבורה, כפי שההלכה מבקשת, בזמן הנכון וביום הנכון. אמרתי, הרב גפני, החוק עובר מפה לוועדת הבריאות. אנחנו נמצא את כל הניסוחים שיעשו כבוד לכולם. לא באנו לרמוס אף אחד ולא לפגוע באף אחד, ואנחנו מבקשים שכל האחרים לא יפגעו בנו. אז עקרון ה-24 שעות, אדוני שר הבריאות, זה לא עקרון ברזל. אנחנו נדבר על זה. הכוונה היא להביא לעבודה של שבעה ימים. למה זה לא נעשה? אמרת: השר לשעבר יולי אדלשטיין, אני התחלתי מולו לפני שנה ומשהו. למה לא נעשתה חלופה? אפשר לשאול הרבה מאוד שאלות. לא נעשה כלום, והגיע הזמן לעשות. תודה רבה. תודה רבה. האופוזיציה הגישה בקשה של 20 חתימות להצבעה שמית ומשכה אותה. בעקבות זאת הממשלה הגישה בקשה להצבעה שמית. מזכירת הכנסת, נא להקריא את שמות חברי הכנסת. בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, נגד סמי אבו שחאדה, בעד יולי יואל אדלשטיין, נגד אמיר אוחנה,

ניר אורבך, בעד בושה.

בושה. בבקשה שקט במליאה. זה לא מכובד באמצע הצבעה.

קחו אותו לכוס קפה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) ינון אזולאי, נגד ישראל אייכלר,

דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, נגד משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, נגד זאב בנימין בגין,

אוריאל בוסו, נגד ענבר בזק,

חיים ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, נגד ולדימיר בליאק, בעד מירב בן ארי, בעד רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר, נגד יואב בן צור, נגד נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב,

קרן ברק, נגד ניר ברקת, נגד יאיר גולן, בעד מאי גולן, נגד איתן גינזבורג, אינו נוכח יואב גלנט, נגד גילה גמליאל,

מאזן גנאים,

בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני,

סימון דוידסון, בעד אבי דיכטר,

גלית דיסטל אטבריאן,

אריה מכלוף דרעי,

צבי האוזר, בעד צחי הנגבי, נגד שרן מרים השכל, בעד מיכל וולדיגר, נגד רות וסרמן לנדה, בעד מכלוף מיקי זוהר, נגד אימאן ח'טיב יאסין, בעד ווליד טאהא,

בועז טופורובסקי, בעד משה טור פז, בעד אחמד טיבי,

בעד דסטה גדי יברקן, נגד מאיר יצחק הלוי, בעד אלי כהן,

מאיר כהן, בעד יום טוב חי כלפון,

כסיף, בעד אופיר כץ,

חיים כץ, נגד ישראל כץ,

רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו, בעד מיקי לוי, בעד אורלי לוי אבקסיס, נגד יריב לוין, נגד נעמה לזימי,

יעקב ליצמן, אינו נוכח גבי לסקי,

יאיר לפיד, בעד לימור מגן תלם, בעד אמילי חיה מואטי, בעד פטין מולא, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי,

בעד יוליה מלינובסקי, בעד מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז, נגד אורי מקלב, נגד אבתיסאם מראענה,

יעקב מרגי, נגד מופיד מרעי,

בנימין נתניהו,

יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר,

אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת עידית סילמן, בעד עלי סלאלחה, בעד בצלאל סמוטריץ'

אוסאמה סעדי, בעד מנסור עבאס, בעד איימן עודה, בעד חוה אתי עטייה, נגד יצחק פינדרוס, נגד שירלי פינטו קדוש, בעד מאיר פרוש, נגד יסמין פרידמן,

אביר קארה, בעד אלכס קושניר, בעד

גלעד קריב,

שלמה קרעי, נגד מירי מרים רגב, נגד מיכל רוזין, בעד שמחה רוטמן, נגד יעל רון בן משה,

שרון רופא אופיר,

מוסי רז,

אפרת רייטן מרום, בעד ג'ידא רינאוי זועבי, בעד יפעת שאשא ביטון, בעד אלון שוסטר,

יובל שטייניץ, נגד קטי קטרין שטרית,

אלעזר שטרן,

יוסף שיין,

עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן,

רם שפע, בעד נירה שפק, בעד עאידה תומא סלימאן, בעד נא לקרוא בסיבוב שני את אלה שהשם שלהם נקרא והם לא היו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) דוד אמסלם, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח מיכאל ביטון, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח איתן גינזבורג, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח פטין מולה, אינו נוכח מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת האם יש מישהו באולם שלא הצביע? תודה. תמה ההצבעה. ובכן, לתוצאות, רבותיי:

62. הצעת החוק עברה בטרומית ותעבור לוועדת הבריאות להמשך דיון. ועדת המדע.

ועדת הכנסת תכריע. תודה רבה. ועדת הבריאות. אמרתי ועדת בריאות. יש בקשה לוועדות

תכריע. ניר אורבך, בבקשה, הודעה בשם ועדת הכנסת. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ועדת הכנסת החליטה בישיבתה היום כי הצעות החוק הבאות יועברו לדיון בוועדות כמפורט להלן: ועדת החוקה, חוק ומשפט תידון בהצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון מס' 17, הוראת שעה) (תיקון) (הארכת תוקף), התשפ"ב 2021, מ/1449, ועדת חוץ וביטחון תדון בהצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 24), התשפ"א 2021, מ/1445. תודה רבה לך, אדוני. תודה, חבר הכנסת אורבך. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק לעניין ועדות הכנסת (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשפ"ב 2021, שהחזירה ועדת הכנסת.

אנחנו עוברים להצעה הבאה, הצעת חוק האקלים, של חברת הכנסת גילה גמליאל. בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מזכירת הכנסת ירדנה האהובה, חברות וחברי הכנסת, אני נרגשת לקראת ההצבעה על חוק האקלים הישראלי. מושב החורף עמוס בכל כך הרבה נושאים ובכל כך הרבה מחלוקות. אחד הדברים שצריך להיות בהסכמה כמעט גורפת של כלל סיעות הבית הוא נושא הגנת הסביבה. בשנה אחת בלבד כשרה להגנת הסביבה אני גאה בכך שהצלחנו להביא להבנה שהעולם כולו נמצא במצב חירום אמיתי. משבר האקלים כבר כאן, והוא הולך ומתעצם. מדינות הים התיכון, ובהן ישראל, צפויות לחוות אירועים קשים במיוחד כתוצאה ממנו. לצד הבשורות הרעות יש עוד תקווה. מדינות העולם כבר הבינו כי משבר האקלים כבר כאן, והתחילו לפעול על מנת למגר ולצמצם את הנזקים שלו. את חוק האקלים שהנחתי על שולחן הכנסת ועולה היום להצבעה הצגתי כבר בחודש אפריל כשרה להגנת הסביבה. יחד עם אנשי המקצוע של המשרד להגנת הסביבה ויחד עם עמותת אדם טבע ודין גיבשנו אותו במטרה לקחת את המאבק במשבר האקלים שלב נוסף קדימה ולהביא אסטרטגיה לחזון של עולם ירוק ודל פחמן. חוק האקלים הוא הפתרון למיגור משבר האקלים. חוק האקלים הוא ההוכחה לכך שגורלנו בידינו, למעשה, גורלנו באצבעותינו, מספיק אצבעות יצביעו בעד כאן, במליאה, ומדינת ישראל עוברת להילוך הרבה יותר גבוה במאבק במשבר ומצטרפת למדינות העולם שכבר נמצאות על המסלול הירוק. מדינת ישראל מהווה מגדלור בעיני מדינות העולם בתחומים רבים: בהייטק, בטכנולוגיה חקלאית, במים, בטכנולוגיה בכלל, ברפואה. אבל מה עם משבר האקלים? העוצמה שלנו מאפשרת לנו לנקוט צעדים משמעותיים ולתרגם את היוזמות והיצירתיות שלנו לטובת הפחתת פליטות והיערכות לשינויי אקלים. מעבר לחובה המוסרית שיש לנו כלפי כדור הארץ ולחובה הסביבתית והבריאותית שיש לנו בעבור האנושות, המאבק במשבר האקלים מהווה אינטרס כלכלי מובהק. הגופים הפיננסיים השמרנים ביותר כבר מדברים בשפת כלכלת אפס פליטות, בין שמדובר בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס, שכיום אני מכהנת בהנהגה הבוגרת שלו, ובין שמדובר גופים אחרים, כמו קרן המטבע העולמית, שמתחייבים לשרשרות אספקה דלות פחמן. לפני כחמש שנים מדינת ישראל חתמה על הסכם פריז ונטלה על עצמה שורה של מחויבויות בנושא משבר האקלים. במהלך חמש השנים הללו מדינת ישראל קידמה החלטות ממשלה שונות בנושא, אבל מדינות העולם כבר חוקקו חוקי אקלים שמגדירים דרכי פעולה במאבק במשבר, ואנחנו יכולים להפסיק להיות מאחור עם מספיק אצבעות כאן, במליאה, שיעשו את הדבר הנכון והמוסרי. חוק האקלים ייצור מסגרת ארגונית מתכללת שתוביל את ההתמודדות של מדינת ישראל עם משבר האקלים. יחד נשים דגש על שני ההיבטים המרכזיים של ההתמודדות שנדרשת במישור הלאומי. ההיבט הראשון הוא מניעה וצמצום של פליטות גזי חממה. יישום ההיבט הזה יביא ליישום המחויבות שלנו לאמנת האקלים. הוא יסייע למניעת החרפה של תהליכי שינויי אקלים, וכרוך במעבר הדרגתי לכלכלה דלת פחמן,

מעבר של המשק לתחליפים בני-קיימא בפיתוח תחום האנרגיות המתחדשות. ההיבט השני הוא קידום ההיערכות להשפעות הנובעות ממשבר האקלים. יישום ההיבט יעזור לנו להגן על הציבור ולשמור על בריאותו, ובעיקר על הדורות הבאים, שהם אלה שייאלצו להתמודד עם ההחרפה הצפויה של המשבר. חוק האקלים שהצגתי כשרה להגנת הסביבה ועולה היום להצבעה במליאה כולל שבעה מרכיבים שיענו על שני ההיבטים הללו. התחום הראשון, ולמעשה החשוב ביותר, הוא הצבת יעדים להפחתת פליטות גזי חממה. גזי החממה גורמים לאפקט החממה, כלומר להתחממות האטמוספרה ולעלייה הדרגתית של הטמפרטורה בארץ ישראל והטמפרטורה בכדור הארץ

היעדים להפחתת הפליטות שהגדרנו מחולקים לשתי תקופות, עד לשנת 2030 ועד לשנת 2050. חוק האקלים קובע הפחתה של לפחות 27% בפליטות גזי החממה עד שנת 2030. עד שנת 2050 החוק קובע הפחתה של לפחות 85%. נכון, לאחר שגיבשנו את היעדים הללו בממשלה הקודמת, הממשלה הנוכחית אישרה אותם, אבל רק במסגרת החלטת ממשלה. כל עוד היעדים הללו לא מעוגנים בחוק, אין להם ערך אמיתי. אין למשרדים השונים, שחלקם לא רואים את המאבק במשבר האקלים כערך עליון, מחויבות אמיתית לממש אותם. בעשור הקרוב צפויות לעמוד לרשותנו טכנולוגיות נוספות, הכוללות בין היתר ייצור ואגירה של אנרגיה מתחדשת. החוק קובע שיהיה ניתן לבצע הערכה מחודשת ולקבוע יעדים שאפתניים אפילו יותר. יש לך עוד דקה. אז אני אלך לעיקר. לצורך השגת היעדים שהצבנו נדרש תכנון אסטרטגי לטווח הארוך. לכן יצירת תוכניות לאומיות להפחתת פליטות גזי חממה היא דבר חשוב. עיקרון נוסף בחוק האקלים הוא הקמת ועדת מומחים עצמאית לעניין משבר האקלים. מרכיב נוסף באסטרטגיה ארוכת הטווח לטיפול במשבר האקלים הוא תמחור הפחמן, שמהווה כלי משמעותי להפחתת פליטות בכלכלה מודרנית. מהלך נוסף הוא ביצוע תזכיר לשינויי אקלים, על מנת שתוכניות ממשלתיות יובילו לכך שהן ייצרו את הפירוט המתבקש על מנת לקדם את הצרכים. חברותיי וחבריי חברות וחברי הכנסת, החוק שנצביע עליו ממש עוד מעט הוא לא עוד חוק שניתן לחלק לקואליציה ואופוזיציה. הצבעה בעד היא הצבעה בעד הילדים והנכדים שלנו ובעד כדור הארץ, הצבעה על הצטרפותה של מדינת ישאל למדינות המתקדמות בעולם, שבחרו להקשיב למומחים ולמדע ושבחרו להילחם על עולם טוב יותר, עולם דל פחמן. עלינו להישיר מבט אל המציאות ולהבין כי אנחנו במצב חירום. תודה רבה.

כיוון שנגמר הזמן, אומר משפט סיום. משפט מחץ כזה, איכותי. אני קוראת לכולם פה בבית הזה לזנוח שיקולים לא רלוונטיים, לא של קרדיטים, לא של מהלך קואליציה, של אופוזיציה קואליציה, ולתכנן מדיניות סביבתית לטווח ארוך ולהצביע בעד.

תודה רבה, חברת הכנסת גילה גמליאל. תשובת הממשלה, חבר הכנסת, השר ניצן הורוביץ, בשם השרה להגנת הסביבה, הנמצאת היום בדובאי.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני כאמור משיב על הצעת החוק הזו במקום השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג, חברתי. מדינת ישראל והעולם כולו ניצבים בפני משבר אקלים שמאיים על בריאותנו, איכות חיינו, ובעצם על עצם קיומנו. אני חושב שההכרה בכך הולכת ומעמיקה. זאת חובתנו, למען הדורות הבאים ולמען הדורות שכבר כאן, להתגייס למאבק במשבר האקלים, לקבוע מדיניות מיידית שתסייע במיתונו ולהיערך בכל הרמות לאסונות הבלתי-נמנעים שיגיעו בעקבותיו. במסגרת הזאת נדרשת חקיקה אקלימית מתקדמת, יעילה, שמבטיחה שנוכל להתמודד עם האתגרים שעומדים בפנינו. חברת הכנסת סילמן, אני רק מתריע שהתשובה לא תהיה ארוכה,

הצעת החוק הפרטית של חברת הכנסת גילה גמליאל, לשעבר השרה להגנת הסביבה, אומנם מבוססת על תזכיר חוק ממשלתי שהפיץ המשרד להגנת הסביבה להערות הציבור בחודשים האחרונים, אך בימים אלו עמל המשרד על עדכון ושיפור ההצעה, בין השאר בעקבות הערות הציבור החשובות שהתקבלו לתזכיר החוק שהופץ כחלק מההליך התקין של חקיקה ממשלתית. אבקש להדגיש את מחויבותה של הממשלה החדשה לנושא הזה ולציין את החלטת הממשלה המשמעותית שעברה כבר בחודש הראשון להקמתה, והציבה לראשונה יעדים אבסולוטיים למעבר לכלכלה דלת פחמן. השרה להגנת הסביבה סבורה שאין זה נכון לקדם חקיקת מסגרת רחבה מעין זו כהצעה פרטית, אלא יש לקדמה כהצעת חוק ממשלתית שאליה רתומים כלל משרדי הממשלה. כאמור, חקיקה ממשלתית בנושא כבר מצויה בתהליכי עבודה מתקדמים, והיא עתידה להיות מוגשת לאישור ועדת שרים לחקיקה כבר בשבועות הקרובים. לנוכח זאת, אבקש להתנגד לקידום הצעת החוק המובאת כעת להצבעה.

תודה רבה. רגע, אני רוצה לעלות. הצבעה.

אנחנו הולכים להצבעה. אמרת הצבעה, אמרת הצבעה. היא תקבע. מה שירדנה תגיד, אני אעשה.

המזכירה קובעת, מזכירת הכנסת.

אתה קובע. עידית סילמן ביקשה הצבעה שמית, והורוביץ ביקש הצבעה שמית בשם הממשלה. נא להתחיל בהצבעה.

לא בסדר, אדוני היושב-ראש.

אני תומך בחוק, אבל אני הולך לפי התקנון. עבודה בעיניים. עבודה בעיניים. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אל תתחצף. אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. שב בשקט. אני קורא אותך לסדר פעם שלישית.

אל תגיד ככה ליושב-ראש. יאללה, צא החוצה, צא החוצה, צא החוצה, צא החוצה. אתה תצביע ואתה תצא. אתה תצביע ואתה תצא. בחיים אל תפנה ככה ליושב-ראש.

שב, חצוף.

אתה לא אומר ליושב-ראש "עבודה בעיניים". חצוף שכמוך. נא להתחיל בהצבעה. אני לא מכופף את התקנון לפי מה שאתה רוצה. זה מה שעשית עכשיו, למה עיכבת את ההצבעה, שב בשקט. אתה יוצא מייד אחרי ההצבעה.

בעד סמי אבו שחאדה, בעד יולי יואל אדלשטיין, בעד אמיר אוחנה, בעד ניר אורבך, נגד ינון אזולאי, בעד ישראל אייכלר, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, בעד משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, בעד זאב בנימין בגין,

אוריאל בוסו, בעד ענבר בזק, נגד חיים ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, בעד ולדימיר בליאק, נגד מירב בן ארי, נגד רם בן ברק, נגד איתמר בן גביר, אם אתה לא מצביע, צא החוצה. אתה תצביע בסיבוב השני. נא להוציא אותו החוצה. אני אצביע בסיבוב השני. צא החוצה. תוציאו אותו. נא להוציא אותו. נא להוציא אותו מייד. איפה הסדרנים? אתה לא יכול להוציא באמצע הצבעה. איפה הסדרנים? נא להוציא אותו. אתה תצביע בסיבוב השני.

תלמד את התקנון.

תלמד את התקנון, יש הצבעה. אתה יודע מה זה הצבעה? נא להוציא אותו והוא יחזור בסיבוב השני, כפי שהוא ביקש. כפי שהוא ביקש. (חבר הכנסת איתמר בן גביר יוצא מאולם המליאה.) (קוראת בשמות חברי הכנסת) יואב בן צור,

נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב,

ניר ברקת, בעד יאיר גולן, נגד מאי גולן,

איתן גינזבורג, אינו נוכח יואב גלנט,

גילה גמליאל, בעד מאזן גנאים,

בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני,

סימון דוידסון, נגד אבי דיכטר,

גלית דיסטל אטבריאן,

אריה מכלוף דרעי, בעד צבי האוזר, נגד צחי הנגבי, בעד שרן מרים השכל, נגד מיכל וולדיגר,

רות וסרמן לנדה, נגד מכלוף מיקי זוהר,

אימאן ח'טיב יאסין,

ווליד טאהא,

בועז טופורובסקי,

משה טור פז, נגד אחמד טיבי, בעד אלון טל,

דסטה גדי יברקן,

מאיר יצחק הלוי,

אלי כהן,

מאיר כהן, נגד יום טוב חי כלפון,

עופר כסיף, אינו נוכח

בעד חיים כץ,

ישראל כץ, בעד רון כץ,

יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס,

יריב לוין,

נעמה לזימי, נגד יעקב ליצמן, אינו נוכח גבי לסקי,

יאיר לפיד,

לימור מגן תלם,

אמילי חיה מואטי,

פטין מולא,

טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז,

אורי מקלב,

אבתיסאם מראענה,

יעקב מרגי,

מופיד מרעי,

בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר,

אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת עידית סילמן, נגד עלי סלאלחה,

בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס,

איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, בעד

פינדרוס, בעד שירלי פינטו קדוש, נגד מאיר פרוש, נגד יסמין פרידמן, נגד בעד.

אבל היא עוד לא אמרה את הצבעתה.

"נגד".

אמרה את הצבעתה, ואני לא יכולה לשנות. אביר קארה,

אלכס קושניר,

יואב קיש, אינו נוכח גלעד קריב,

שלמה קרעי, בעד מירי מרים רגב,

מיכל רוזין,

שמחה רוטמן,

יעל רון בן משה, נגד שרון רופא אופיר, נגד מוסי רז,

אפרת רייטן מרום,

רינאוי זועבי, נגד יפעת שאשא ביטון,

אלון שוסטר, נגד יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, נגד יוסף שיין, נגד עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן,

רם שפע, נגד נירה שפק,

עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת נא לקרוא שוב בשמות אלה שלא הצביעו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) ישראל אייכלר,

דוד אמסלם, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח מיכאל ביטון, אינו נוכח איתמר בן גביר, בעד נפתלי בנט, אינו נוכח איתן גינזבורג, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי,

יעקב ליצמן, אינו נוכח מרב מיכאלי,

מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח בנימין נתניהו, בעד יבגני סובה, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת בצלאל סמוטריץ' בעד אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יואב קיש, בעד יובל שטייניץ, אינו נוכח עמיחי שיקלי, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת יש מישהו באולם שלא הצביע? ההצבעה הסתיימה. חבר הכנסת בן גביר, לא אישרתי לך לחזור. אני מבקש שתחכה בחוץ בינתיים. העיקר שלימדתי אותך פרק בתקנון, זה מה שחשוב. אני אלמד אותך. אתה תלמד את זה.

תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. אני שמח שלימדתי אותך. לך תשתה קפה בחוץ. אחלה קפה. חזור שנית, מה היה פה? הוא חשב שאפשר להוציא חבר כנסת באמצע הצבעה. לפעמים אנשים שבורים בתקנון מלמדים את אלה שמכירים אותו בעל פה. יפה, אתה מודה שלמדת.

נא לצאת. אני לא רוצה שהם יגררו אותך. תצא ברוגע החוצה ותשתה קפה. אני אצא ברוגע. לימדתי אותך וזה טוב.

תודה רבה. נא לצאת. נא לצאת. לא אישרתי לך,

לצאת. (חבר הכנסת איתמר בן גביר יוצא מאולם המליאה.) ובכן, לתוצאות: בעד, 47, נגד, 56. חבר הכנסת פרוש מבקש לומר שהוא התכוון לתמוך ולא להתנגד. תודה רבה.

הצעת החוק הבאה היא הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, דמי אבטלה לעצמאים). יציג אותה חבר הכנסת סמי אבו שחאדה. יש שתי הצעות מוצמדות אחרי ההצעה של סמי. היושב-ראש, כתוב בתקנון שהיושב-ראש קובע את סדר ההצבעה. ברגע שהכרזת על הצבעה הם לא יכולים להגיד כלום. אני שמעתי את עידית סילמן,

מבקשת הצבעה שמית, והשר ביקש. מותר בכל שלב להגיד. לפני שאמרת "הצבעה" או אחרי? כשאני אומר הצבעה, אז יש אופציה אחרי שאני מכריז על הצבעה לבקש הצבעה שמית בשם הממשלה. עד כמה שאני זוכר, כשבאנו לבקש שמית אחרי שהוכרזה הצבעה אמרו לנו שאי-אפשר. כי אתה אופוזיציה, אתה צריך להגיש רשימה של 25 חתימות. בניגוד אליך, יש מין פריבילגיה לממשלה שכשאני אומר הצבעה,

הם שוקלים לרגע, והם מבקשים הצבעה שמית או שותקים.

אבל כשאנחנו באים להגיש 25 חתימות אחרי שהוכרזה הצבעה, אומרים לנו: זהו, כבר הוכרזה ההצבעה. לא, לא, לא. אם הייתי מפעיל את ההצבעה, שלמה, זה כאילו הקטר יצא, אבל פה רק אמרתי: הצבעה. בבקשה. ואני רציתי שההצעה תעבור, אגב. אז תגיד "הצבעה" ותלחץ.

חברות וחברי הכנסת, יש מעט מאוד נושאים שכמעט כל סיעות הבית עסקו בהם ויש עליהם הסכמה, וזה בדיוק הנושא של החוק שאני מציג עכשיו, שזה דמי אבטלה לעצמאים. זה מס, זה מס אוסאמה-אוחנה.

חוק הביטוח הלאומי, מס נוסף לעצמאים, מס אוסאמה-אוחנה.

אביר, אתה לוקח כסף מעצמאים, אתה לוקח להם וקורא לזה דמי אבטלה, חבר הכנסת דרעי,

אתה לוקח להם את כספי הפנסיה שלהם וקורא לזה דמי אבטלה. חוצפן, מס אוסאמה-אוחנה, אתה לוקח את הכסף האישי שלהם ונותן להם את זה, שלא תהיה להם לא פנסיה ולא אבטלה. לשלם עוד כסף לביטוח לאומי, חוצפן. חוצפן.

אתה נכנס להם לחשבון בנק, לוקח להם

קרן. בין העובדים השונים במשק, בין השכירים לבין העצמאים, וזה פוגע בזכויות העצמאים לדמי אבטלה,

הוא גם נמצא בחלק גדול מתוכנית העבודה של סיעות האופוזיציה, ישנו איזשהו קונסנזוס. אני אמרתי שדווקא עכשיו, בתקופה של הקורונה, שהציפה בצורה הרבה יותר חזקה, אדוני היושב-ראש, את הנושא הזה של החשיבות של דמי אבטלה לעצמאים, הייתה פגיעה קשה מאוד במשק. אנחנו עדיין לא מכירים או לא יודעים מה יהיה גודל הפגיעה במשק, בענפים השונים במשק, אבל ללא ספק, אחד החלקים שהכי הרבה נפגעו כתוצאה מהקורונה היו העצמאים. יש לנו הזדמנות להגיד שאנחנו רואים אותם. יש לנו פה הזדמנות להגיד שהממשלה כן רואה את הצעקה של העצמאים במדינה ושהיא מוכנה ללכת לקראתם צעד אחד קטן,

בדמי האבטלה. הממשלה מבינה את חשיבות הנושא הזה, זה היה על סדר-יומה, גם סיעות האופוזיציה, וזה גם על סדר-יומנו. אנחנו רוצים שהדבר הזה יעבוד, ודווקא יעבור בקונסנזוס, וייתן איזושהי בשורה לעצמאים. אדוני היושב-ראש, החברה הערבית, שחלק גדול ממנה הם עצמאים, נפגעה בצורה מאוד קשה בגלל חוסר השוויון הקיים בעניין דמי האבטלה. זו ההזדמנות לעזור לעצמאים. זה נושא שהוא בקונסנזוס, אין איזושהי מחלוקת בנושא הזה. אני מבקש מכל סיעות הבית לתמוך בחוק.

תודה רבה, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה.

הרבה הערכה.

המוצמדת הראשונה היא של חבר הכנסת משה גפני. שלוש דקות למוצמדות.

אדוני היושב-ראש, בבקשה,

חברי הכנסת, פעמים רבות הממשלה ובעיקר משרד האוצר באים בהודעות אידיאולוגיות, וכתוצאה מזה הם רוצים לחסוך כסף או להכניס כסף לאוצר המדינה, כמו שהם עושים עכשיו בתקציב עם מס גודש, עם העלאת גיל הפרישה לנשים, עם רפורמה בחקלאות,

שמעלים פעם אחר פעם, ומסבירים, באים לוועדה ומסבירים למה זה חשוב, כשהכוונה היא ברורה. שיגידו לנו, לחברי הכנסת, איזה צדק יש בעניין הזה שהעצמאים לא מקבלים דמי אבטלה. השכירים מקבלים דמי אבטלה והעצמאים לא. העצמאים הם חלק מרכזי בכלכלה של ישראל, הם חלק מרכזי בכל ההתפתחות של המסחר, של העסקים. כולנו יודעים את זה. אנחנו קיבלנו פה הרבה מאוד תזכורות בעניין הזה. כולנו גם משתתפים בפנלים ובוועידות ואנחנו אומרים, אנחנו בעד דמי אבטלה לעצמאים. חבל שראש הממשלה לא כאן. כמה פעמים אמר בנט שימינה תביא את הנושא הזה של דמי אבטלה לעצמאים. הינה, אנחנו מביאים, מביא חבר הכנסת שחאדה, אנחנו מביאים את זה, חבר הכנסת ינון אזולאי. זאת הזדמנות שלך, בנט, לבוא ולהצביע בעד. חסר לי אביר קארה, אני משום מה לא רואה אותו. הוא היה כאן ואמר שהוא מתנגד להצעת חוק הזאת. מתנגד להצעת החוק?

אביר העצמאים, עכשיו הוא עשה עליהם סיבוב ולא מעניין אותו. הוא היה פה, צעק, הוא מתנגד להצעת החוק הזאת?

מיזמים חדשים שיש

זה היה הסמל שעליו הוא דיבר כל הזמן, הנושא של העצמאים. אם הוא היה בא והיה אומר: אני בקואליציה, אני נלחם על זה בתקציב המדינה, שבתקציב המדינה שמביאים עכשיו יהיה דמי אבטלה לעצמאים,

אז אני לא רוצה הצעת חוק פרטית. אבל זה לא נמצא, אין את זה בתקציב. אין יכולת, וגם לא תהיה. אם לא נתמוך עכשיו בהצעת החוק הזאת, זה כאילו אומר שאני נגד מה שאתה אמרת עכשיו, חבר הכנסת קרעי בשמו, זה כאילו שהוא אומר בפועל: אני נגד דמי אבטלה לעצמאים. זה היה הדגל שלו. אני מייצג את יהדות התורה. זה לא היה הדגל שלנו, אבל זה היה חלק מהמצע של יהדות התורה, צדק לעצמאים. לא על זה הלכנו לבחירות, אבל אין רגע שאנחנו לא מעלים את העניין הזה שוב ושוב, האי-צדק הזה שנגרם לעצמאים.

הוא בא, גפני. אני לא מאמין להם. אתה נגד החוק הזה? חד-משמעית, חד-משמעית. אני יכול להשיב, אם תרצו, אבל לא נותנים לי. אה, הבנתי. חבר הכנסת אביר קארה, בלי שתייה. נא לצאת החוצה, בבקשה, או שתיכנס בלי השתייה. אני לא מבין את הדבר הזה. נשברו, זה בגלל שהוא נגד. בכנסת הנוכחית נשברו שיאים בלתי נתפסים. אמר ראש הממשלה שהוא לא הולך עם השמאל. הוא חתם, לעיני כל ישראל הוא חתם שהוא לא הולך עם השמאל, וחתם איתם. יושב פה ניר אורבך ומצביע על חילולי שבת, לפתוח את המכון הפתולוגי בשבת. ניר אורבך. אני לא הכרתי אותו קודם. אתם אמרתם לי שהוא דווקא מאוד דתי והוא זה, ככה אמרתם לי,

אז הוא מצביע נגד.

מה, מישהו מאיתנו, חס וחלילה, רוצה לפגוע בדת המוסלמית? הכול כשר?

מה אתה אומר לי, שאני בגללך עכשיו לא אישן בלילה? אני שמעתי אותך, התרשמתי ממך, לא הכרתי אותך קודם, התרשמתי ממך שאתה איש רציני.

אתם מציעים להשית עוד מס על עצמאים כדי אולי לתת להם בצורה מאוד

אביר קארה, אני מודיע לך, אני את הנושא של דמי אבטלה לעצמאים, אתה יכול לראות את זה, העליתי פעם אחר פעם. היו לי מאבקים על העניין הזה. אם זה היה הדגל כפי שהוא הדגל אצלך, בצדק,

ב-11 בנובמבר זה יעבור, אל תדאגו, אני הייתי מצפה, יעבור? יעבור, אני הייתי מצפה, איך אתה לא מתבייש?

אין לך מילה, אתה סמרטוט. איך אתה לא מתבייש? חבר הכנסת קיש,

אתה לוקח,

חברת הכנסת קרן ברק, אני קורא אותך לסדר בפעם השנייה. זה פנסיה. פעם שנייה.

אדוני היושב-ראש, אתה סיימת, אבל הפריעו לך, לכן אתן לך כמעט דקה. אני מסיים, תודה. חבר הכנסת אביר קארה, כבר לא נשאר לי זמן. היושב-ראש, באדיבותו, מאפשר לי עוד דקה. השרה, אה, לא, החברה, חברת הכנסת, רק תני לי משפט איתו. אנחנו ככה מדברים מפעם לפעם. לא עושים דבר כזה. זה היה דגל אצלך באמת. אצלנו זה לא היה הדגל. אנחנו תמכנו בזה תמיד, הובלנו את זה. לעשות נזק לעצמאים?

אתה לא מאמין לעצמך. לעצמך אתה לא מאמין. איזה סמרטוט אתה יכול להיות? איך אתה לא מאמין לעצמך במה שאתה אומר?

איפה אתה? הבטחת, הבטחת. הינה, נראה אותך מצביע, נראה אותך נותן את הקול לעצמאים.

חבר הכנסת קיש, מה קראת לו?

קראת לו סמרטוט. אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה. אמרתי איך הוא לא מתבייש להתנהג כמו סמרטוט. לא, אמרת לו סמרטוט. לא לא. אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה. היית צריך לראות איך הוא התנהג, לא להפריע לי. דקה, אני מסיים. חבר הכנסת אביר קארה, אני מסיים בשקט. יש שתי תחנות הנראות לעין עכשיו בנושא של העצמאים: האחת, הצעות החוק הפרטיות שיש עכשיו, והשנייה זה תקציב המדינה. אלו שתי תחנות שאנחנו יכולים,

האי-צדק הזה כלפי ציבור כזה גדול של עצמאיים. אתה יכול להצביע עכשיו בעד, שזה יעבור טרומית, ואתה יכול להודיע לנו שבתקציב המדינה זה יהיה. אבל 12 שנה לא העליתם את ההצעה הזאת. למה, אם זה כל כך חשוב? כל עוד זה לא קורה, אז זה לא בסדר.

תודה רבה, חבר הכנסת גפני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

לך. אתה לא מאמין בעצמך לדברים

הם שלחו אותו.

דקה, אופיר.

חבר הכנסת אביר קארה, סגן השר. יא זלמה, אתה בשנייה.

הכיסא שאתה יושב עליו זה בזכותם, ואתה, אותם. תתבייש. בבקשה, חבר הכנסת מיקי זוהר. אתה מנצל את מושבך כיושב-ראש הישיבה כדי

בוועדת הכספים, רואים איזה רפורמות בחוק ההסדרים, דברים שלא היו ראויים בכלל להגיע מגיעים, אבל לזה אין זמן. יושב פה סגן השר אביר קארה, שהוא כביכול היה אביר השולמנים, נהפכת לשונא הגדול של השולמנים.

השולמנים היום מסתכלים וצוחקים עליך, מתביישים בך. אתה מאמין לעצמך? אתה לא מתבייש?

אני אומר לך, אביר, אביר קארה, אתה לא מאמין לעצמך כשאתה אומר את זה. אם יש בעיות, נתקן בוועדה, אבל אתה לא עושה כלום, אתה רק דיבורים, כלאם פאדי. אתה מכרת אותם, אתה זרקת אותם לזבל.

אתה הגעת למקום הזה, שכחת מה זה עצמאים. כלאם פאדי, אתה לא שווה כלום. אתה רוצה רשת ביטחון לעצמאים? תוריד את הרגולציה, לממשלה.

אביר קארה, אתה יודע מה? אני לא כועס עליך. אביר קארה, אני מרחם עליך, כי אתה נמצא במפלגה שהונתה את הציבור, ואתה ממשיך להונות את ציבור העצמאים ששלחו אותך. אמרת שהמקום שלך על העצמאים, וכל ששת המנדטים, אולי ארבעה מהם הבאת,

אבל אתה צחקת על הציבור. אתה זורה חול בעיניים של העצמאים. ישבת אצלי בחדר וכמעט אצל כל אחד מחברי הכנסת שפה, והיית מבכה את מצבם של העצמאים. יש לך את ההזדמנות לעזור ולסייע להם. מה אתה עושה? הוא עושה מה שראש הממשלה שלו עושה. אתה בסך הכול עושה הפוך. יאיר לפיד הגיש הצעת חוק, וגם הוא נעלם מפה, גדעון סער הגיש הצעת חוק, וגם הוא נעלם מפה. כל חברי הכנסת שהיום בקואליציה, חברי הממשלה, הגישו הצעת חוק כזאת ונעלמו.

נעלמת. אביר, הם מתביישים בך, העצמאים מתביישים בך. תתבייש לך. אתה היום, הם מסתכלים עליך ואומרים: חבל ששלחנו אותו. עוד הונאה של הציבור מבית היוצר של ימינה. לא שלח אותי. מתי שלחת אותי?

אני אומר לך: הם מתביישים בך.

זו ההזדמנות שלך לחזור ולהגיד: אני מצביע איתכם. זה יבוא, זה יכבד אותך. היחיד, מאיפה? אתה שכחת מה זה עצמאים. בעולם לא סבל כמו, אביר, אתה הגעת, אביר, אביר, סגן השר. תודה רבה, חבר הכנסת כץ. תודה רבה. חבר הכנסת כץ, תודה רבה. הטיפול,

אתה הגעת ממקום, רבותיי, אתם מתמקדים בהתקפות עליו, ואני לא יכול להוציא אותו. למה אתה לא יכול להוציא אותו? כי אתם תוקפים אותו כל הזמן. אבל הוא מתחיל, אתה לא שם לב? אנחנו, אה, הוא התחיל. הוא התחיל, אנחנו מגיבים.

אפילו גדולה יותר משל ראש המפלגה שלו. הונאת הבחירות הגדולה ביותר, אם הוא ירים שתי ידיים, ההצעה תעבור.

עוד עונה לנו. לא שמעתי את קרעי. אחמד, אם

הממשלה, על שלוש ההצעות יחד. בבקשה. אגב, הממשלה ביקשה הצבעה שמית על כל הצעה, על כל ההצעות, דבר חסר תקדים. ולדימיר, איך אתה מצביע? אנחנו יושבי-ראש השדולה. גם אתה מצביע נגד העצמאים? אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, אכן, איך הצבעת בכנסת הקודמת? אכן, חברת הכנסת ברק, אתה תצביע אותו דבר?

אתה מצביע נגד. קרן, נא להקשיב לשר כהן. שוב, אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, אני יודע שהנושא הזה מעורר הרבה מאוד תחושות והרבה מאוד יצרים, ואנחנו כן שלמים ולא שלמים, והלוואי שבתוך שלושה חודשים, כמו שהתחייבנו, אנחנו נצליח לעשות סינתזה בין שני החוקים ולהגיש חוק בשם הממשלה. כיום קובע חוק הביטוח הלאומי כי עובדים שכירים ועובדים עצמאים יהיו זכאים באופן שווה לרוב הזכויות בחוק, למעט לעניין ביטוח אבטלה וביטוח בגין פשיטת רגל של המעסיק, שאינם חלים לעניין עובדים עצמאים. הבדל חשוב נוסף נוגע לשאלת החיוב בדמי הביטוח. לגבי העובד השכיר, חלה חובה על מעסיקו, ולכן אי-תשלום דמי ביטוח אינו פוגע בעובד. אם עובד לא משלם את דמי הביטוח שלו, חלה על המעסיק חובה, הוא יקבל את התנאים שלו בכל מקרה. מי שהוא עובד עצמאי חייב בדמי ביטוח, וכאן זה הוויכוח הגדול מאוד שיש: האם העצמאים ייקחו חלק בהקמת הקרן הזאת וישלמו. חלק מארגוני העצמאים אומרים: אנחנו רואים בזה מס נוסף ואנחנו מסרבים, או כלשון החוק שאני הגשתי, אבל,

את בוודאי שומעת את קארה, שמייצג, קארה רוצה לקחת את הכסף מכספי הפנסיה שהאדם חסך לעצמו. הוא רוצה שיבזבז את זה, במקום בפנסיה, אתה לא תיתן לזה לקרות. הוא רוצה שיבזבז את זה תוך כדי החיים, הכי גרוע.

כשהיה אצלי שלשום חבר הכנסת אבו שחאדה וישבנו, אמרתי לו, אני,

תומך במה שאת אומרת.

כן.

אז אמרתי לו: תן לנו שלושה חודשים לשבת ולהביא הצעה שכולנו חתומים עליה. גם שמך הוזכר שם.

שנייה. תעביר בטרומית ונעשה את זה. חברים, יש מחויבויות,

יש מחויבות, אז חבל להגיד את זה, כי אתה יודע שזה לא יקרה. בסדר, שמעתי, לחוקק שלושה חודשים. שמעתי, אבל אני אומר, אבל אתה הבנת, אני אומר באומץ גדול,

אני עולה ואומר, הוא אומר, זה הכי גרוע.

מה שניסחנו הוא מצוין, את יודעת את זה, ברק. מה שהוא אומר זה הכי גרוע לעצמאים. לא משנה להגיד את זה, עזבי.

כמו כן, מטבע הדברים, אופן חישוב הכנסתם של עובדים עצמאים שונה מזה של עובדים שכירים. לפיכך, הצעת החוק שבנדון מבקשת להשוות, חבר הכנסת אבו שחאדה, אני מתייחס להצעת החוק שלך, אז אתה רוצה שאני אגיד את זה במרוקאית ותבין? תקשיב. מדובר בנקודות שאנחנו דיברנו עליהן. הצעת החוק שבנדון מבקשת להשוות את מעמדם של עובדים עצמאים לזה של עובדים שכירים לעניין הזכאות דמי האבטלה. זאת הצעת החוק שלך. אני רוצה להדגיש כי הוגשו הרבה מאוד הצעות חוק דומות, בניואנסים כאלה ואחרים, ובעיקרן הונחו על שולחן הכנסת הרבה מאוד פעמים, ועל חלק מהן אפילו אני הייתי חתום, אפילו על ידי, ואני אומר את זה כאן. יתרה מזו, גם חברים שלי וקראו בשמו של ולדימיר, קרן ברק, אנשים שייאמר לזכותם שמהיום שאני מכיר אותם בכנסת הזאת הם מתעסקים רק עם זה. מתעסקים רק עם זה. אציין שנושא זה חשוב לי באופן אישי. לפני חודשיים הייתי בכנס של העצמאים והתחייבתי שאנחנו נעשה סינתזה של ההצעות. היו שם שתי הצעות על השולחן, אחת שהרוב תמך בה ואחת שהרוב לא תמך בה. אני אומר לכם שהכנסת הזאת והממשלה הזאת יצטרכו לתת תשובה על זה, כי התחייבנו. אבל אתם דוחים את זה, מאיר. שנייה. אז אנחנו, ראה, מטבעה של קואליציה, שיש א' ויש ב' ורוצים להגיע יחד עם המציעים למשהו מסודר. לא ביקשנו לדחות בשישה חודשים, לא עשינו קונצים. אתם לא מכניסים את זה, אמרנו למציע העיקרי: בוא נשב, ואחרי הישיבה הזו נלך לשר האוצר ונשב עם קארה, כי הוא חלק מהקואליציה, ונראה איך אנחנו מייצרים משהו טוב שנוכל להעביר אותו. לא הכנסתם את זה לתקציב וזו הבעיה המרכזית. תאמין לי, אתה יודע שיש המון דברים שלא,

לא, לא, אתה טועה. בוודאי. הרחבת ביטוח האבטלה לדמי העצמאים, לרבות אוכלוסיית המשתתפים החופשיים, הפרילנסרים, שגם בהם נצטרך לטפל, היא צעד ראוי שאני תומך בו. צעד זה עשוי לשפר את, כן, בבקשה.

רואה שיש הרבה לחוק,

פשוטה, יואב אמר את זה בשמך, יואב אמר את זה בשמך, ואני מתנגד, כי אני אמרתי, אני לא אמרתי את זה בשמו. אין לי שום סמכות לדבר בשמו על שום דבר. בשמם של התומכים ברעיון. אני הצעתי לך את הדבר הזה. שמענו את ההצעה. זה לא הסיכום של הקואליציה, ואני עומד בסיכום של הקואליציה, אני חלק ממנה,

שאני חייב להגיד שזה קשה, כי אני הייתי בין אלה שתומכים, ואני אהיה כאן, בעזרת השם, עד שזה יעבור. השר, אתה חבר כנסת או שאתה רק שר? אני חבר כנסת. אז אתה מצביע נגד עכשיו. כן, אני חבר כנסת. אני פה איתך ביום ובלילה.

כי אתה אומר "קשה", אבל יש שרים שזה אולי קשה להם והם לא נמצאים פה.

צריך לבחון בזהירות את התנאים של הרחבת ענף ביטוח האבטלה כך שיוכל להיות מותאם למאפייני התעסוקה הייחודיים של העצמאים. זה מה שאומר קארה, וצריך להקשיב לזה, כי חלק מהעצמאים באים ואומרים, ואני רוצה עוד פעם להסביר: הצעתנו אומרת שאנחנו נקים קופה שהמדינה תשים בה כסף, שהעצמאים ישימו בה כסף, שנייה, אני רוצה להסביר לאלה שלא מבינים, שזה לא ייראה כאיזה דו-שיח. ונכתוב כללים מתי עצמאי יוכל לגעת בקופה הזאת. זאת אומרת, עצמאי שם כסף והמדינה שמה כסף, ואחרי שנה,

אחרי שבקופה יהיו, אני הצעתי שהמדינה תשים 350 מיליון ונגייס עוד 350 מיליון. יהיה הסדר מתי עצמאי יוכל לקחת כסף ובאילו תנאים. חלק מהעצמאים אומרים: לא, אנחנו רוצים שתהיה קופה וולונטרית, צודק קארה, ואם אנחנו רוצים למשוך את הכסף,

אני מתווכח על זה עם קארה, אבל עד שלא נגיע להסכם,

קארה, כמו שאת מתווכחת עם חלקים מהקואליציה, אבל הוא כבר לא מייצג את העצמאים, זה מה שאני מנסה להסביר לך. הוא כבר לא מייצג אותם. אני לא צוחקת איתך. הוא לא מייצג את העצמאים ובטח לא את הדעות שלהם. כדאי שתבדוק בכל ארגוני העצמאים,

תוכלי לשבת, בבקשה? תודה רבה. אתה כזה שקרן וחצוף. הוא לא מייצג אותם בכלל. תראו, קרן, יש איזה משהו צודק בטענה של העצמאים שבאים ואומרים: אם אתה רוצה שאני אשים כסף, אני העצמאי, אז אל תשית עליי כללים. ומה עשו עם הפנסיה? עובדה שעשו עם הפנסיה משהו מאוד דומה. הייתה פנסיה חובה, נכון? גם הכרחתם אותם. זה לא נכון, מה שאתה אומר.

כופה עליהם. לגבי הפנסיה, אני מסכים איתך לגמרי. בעיתות משבר כאלה זה בדיוק אותו הדבר. בכל אופן, זה אחד הטיעונים. הטיעון השני שהם אומרים: אנחנו אחרי קורונה ואנחנו נמצאים במשבר גדול, הם לא אומרים את זה.

הם לא אומרים את זה. זה לא נכון. אני יושבת-ראש השדולה לעצמאים. נפגשתי עם כל הארגונים. הם לא אומרים את זה, רק אביר אומר את זה. יכול להיות שאת פוגשת את העצמאים שבאים לשדולות, אבל יש הרבה מאוד עצמאים עם עסקים מאוד קטנים שאומרים: אתם לא יכולים להשית עלינו היום. אנחנו רוצים שתיתנו לנו דמי אבטלה בלי שאנחנו נשלם. הם לא אומרים את זה. יש בינינו ויכוח. גם את זה אתם לא נותנים להם. כיום פטורים העובדים העצמאים מתשלום דמי ביטוח בעד רכיב ביטוח אבטלה ופשיטות רגל, ולפיכך הרחבת הביטוח תחייב מציאת מקור מימון חלופי. אני מציע שביטוח אבטלה לעובד עצמאי ינוהל כענף ביטוח נפרד על ידי קרן שמיועדת לכך. זאת הקרן שאני הסברתי,

כל הארגונים, כל הענפים, אתה יכול לבדוק שבזמן הקורונה ישבתי עם כולם, חוץ מאביר קארה, כולם בעד המנגנון הזה, כולם,

רק הוא לא. אני גם לא מבינה את מי הוא מייצג. הוא לא מייצג את העצמאים. השדולה שלנו, יחד עם עודד פורר, לאורך שנה ישבנו עם כולם. זה בדיוק מה שרצינו. אתה גם לא יודע כל כמה זמן הם יוכלו למשוך את הכסף. אם אתה שם כסף, לא כל חצי שנה אתה יכול למשוך אותו. יש באמת כללים.

אבל עצמאי חייב לשים בקופה. גם המדינה צריכה לשים. הפתרון של קארה הוא לשבור את כספי הפנסיה, לשבור את קופות הפנסיה, ותוך כדי החיים לבזבז אותם. זה גם גרוע לעת הזאת וזה גם גרוע לזמן הפנסיה. המנגנון שאתה אומר מקובל על כל הארגונים. אני אגיד לך יותר מזה: היושב-ראש פה לא נתן לי להצמיד את החוק. החוק הראשון בנושא הזה הוא שלי, פשוט היושב-ראש לא נתן לי להצמיד בגלל עניינים פרוצדורליים. אז יש לנו על מה לדבר, ואני אומרת לך שהמנגנון שאתה אומר עכשיו הוא המנגנון הנכון. ואתה לא יכול להתייחס אליו כמייצג העצמאים,

הוא פשוט לא. תעבירו בטרומית. תעבירו בטרומית את כל ההצעות. אמרתי, וקרן חיזקה את החשיבות של העניין: עלות החל"ת, ביטוח אבטלה בלבד על אוכלוסיית העובדים העצמאים, היא 600 מיליון שקלים להתנעת התהליך, ומכאן העלויות ימומנו באמצעות הפרשת דמי ביטוח על ידי העובדים העצמאים. לכן, אני מציע, אבו שחאדה והחבר'ה שמגישים, שלא נעשה על זה הצבעה, ונשב ביחד איתכם ועם כולם, עם הביטוח הלאומי, עם האוצר, ותוך שלושה חודשים, גם עם קארה. למרות מה שנאמר, הוא חלק מהקואליציה והוא בהחלט מייצג,

אומר קארה: הנושא הזה כבר סגור. אני חושב שבסופו של דבר כולנו נהנה מזה שדווקא בנקודה הזאת תהיינה הסכמות של כולם.

בתוך שלושה חודשים זה יגיע לכאן, זאת התחייבות שלי. מאיר, מה הבעיה להעביר בטרומית ולדון בוועדה כמו בני אדם? אתה יודע שיש בעיה עם הדבר הזה. יש החלטות קואליציוניות. בוועדת השרים לא סוכם שזה יעבור בטרומית, ואנחנו מכבדים את זה. תודה רבה לכם. תודה רבה. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, מה עמדתך לגבי הצעת השר? תפדל,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כבוד השר, חברות וחברי הכנסת, שמעתי את השר, ואני רואה כמה הוא אמין וכמה שהנושא חשוב לו, וגם לנו. אני גם רוצה לחשוב על איזושהי פשרה שתעזור לשני הצדדים.

קראתי פה בשמותיהם של 15 חברי כנסת שהציעו את ההצעה הזאת. הם חלק גדול מאוד מסיעות הבית, גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה,

רוצה לפגוע בהצעה החשובה הזאת בגלל איזושהי ציניות פוליטית וחישובים ושיקולים קטנים של פוליטיקה צרה. לכן, אני רוצה להציע לשר, להציע לממשלה, פשרה: אנחנו יכולים לקבל את, השר מאיר כהן, יש תשובה, הוא רוצה להציע לך משהו. תפדל, סמי, תציע. ההצעה מאוד פשוטה. אנחנו יכולים, כל המציעים, להעביר את זה עכשיו בטרומית ולהביא את זה בעוד שלושה חודשים רק בהסכמה, אחרי שכל הדברים שהצעת פה יעברו דיון רציני ועמוק, גם באוצר, גם במשרד, עם כל הגורמים הרלוונטיים. אנחנו נשמח להיות חלק מהדיונים האלה. נעשה את העבודה כמו שצריך. שמעתי את ההצעה שלך. יש לי גם מה להגיד בעניין הקרן הזאת. אני לא רוצה להגיע למצב שהעצמאי משלם 100 שקלים ומחזירים לו 20. אני רוצה לדעת שדברים כאלה לא יקרו, יש לנו מה להגיד בנושא הזה. אפשר לשבת, להקים צוות שיעשה עבודה רצינית ולהביא את זה לפה בעוד שלושה חודשים רק בהסכמה בינינו לבין הקואליציה. אז אני מציע להעביר את זה עכשיו בטרומית. השלב הבא: נעבוד ביחד, ונעבוד רק בהסכמות. תודה רבה, אדוני השר. תודה רבה. חבר הכנסת גפני, בבקשה. שלוש דקות לחבר הכנסת גפני, זכות התשובה. אדוני היושב-ראש, רבותיי השרים, חברי הכנסת, השר מאיר כהן, אני מבקש לפזר את ההפגנות באגף הקואליציה. השר מאיר כהן, אנחנו התייעצנו, שלושתנו, חבר הכנסת שחאדה, חבר הכנסת ינון אזולאי ואנוכי לא שומעים. נא לשבת, רבותיי. אנחנו התייעצנו, שלושת המציעים, ואנחנו לוקחים אותך מאוד ברצינות. מאיר כהן, אני מדבר אליך. הסדרנים, תעברו אחד-אחד, ומי שעומד, תעירו לו. מאיר כהן, אתה הצעת לנו הצעה, ואנחנו לוקחים אותך מאוד ברצינות. אתה אדם הגון. השם שלך הולך כאן די הרבה שנים בעניין הזה של דמי אבטלה לעצמאים. אתה הגשת הצעות חוק. אתה עלית כאן במליאת הכנסת ודיברת. אני מאמין לך, אנחנו מאמינים לך שבעוד שלושה חודשים תביא איזשהו פתרון לעניין הזה. אנחנו מאמינים לך בעניין הזה, אבל אתה יושב עם כאלה שלא כל כך אפשר להאמין להם, מה אפשר לעשות? ואז אנחנו באים ואומרים, אנחנו הסכמנו שלושתנו שאנחנו לא נביא את זה בלי הסכמה, ולכן אנחנו מקדמים את העניין שלך. זה יעבור בטרומית ולא ממשיכים הלאה בלי הסכמה, ואז אתם לא מובכים, בגלל שחלק גדול אצלכם דיברו על דמי אבטלה לעצמאים. הרי מה שייצא עכשיו, אם יהיה לכם רוב ואנחנו נצביע גם על הטרומית וניפול בטרומית, אנחנו מייד נניח את הצעת החוק מחדש, ואם כנים דבריכם ותביאו בעוד שלושה חודשים, אנחנו ניצמד אליכם ואנחנו נביא גם את החוקים האלה. אבל למה, למה צריך על כל דבר מחלוקת? אדוני השר, אמרת את הדבר הכי נורא מבחינתי, אמרת שלא היה זמן ועשו את הדברים.

היה לכם זמן להביא את החוק המטורף הזה של הכשרות? לזה היה זמן? לא היה אפשר להביא את הדבר המובן מאליו של דמי אבטלה לעצמאים אם הכוונה בסופו של דבר להביא את זה? אי-אפשר להביא את זה בטרומית? יש דברים בחוק ההסדרים שאתם הבאתם שאנחנו פשוט מתפלצים מזה. למה, סתם לפגוע בציבור? אני מציע מה שהציע חבר הכנסת אבו שחאדה. אני מציע: תתמכו בחוקים הללו בקריאה טרומית. אנחנו לא נמשיך את החקיקה אלא בהסכמה איתכם, ואז המציאות תהיה כזאת שאנחנו וגם אתם יכולים לחיות עם האמירה הזאת. אני מסתכל על חבר הכנסת אביר קארה. הוא יוצא מהדיון הזה נורא, נורא. הוא ילך אחרי זה לבחירות,

הוא לא יקבל קול אחד. הוא דיבר כל הזמן על עצמאים ופה הוא מצביע נגד? תודה רבה.

ינון אזולאי, בבקשה. הרב גפני, ברשות היושב-ראש, השרים, אני רוצה להגיד דבר אחד: אני מצטרף לכל מילה ומילה שאמרת. אבו שחאדה, אנחנו רוצים להגיד לשר, הוא חתום על ההצעה הזאת. הוא חתום עליה, ואני אומר: בוא, תעביר את זה טרומית. אבל אביר קארה,

עכשיו קיבלתי טלפון מכמה עצמאים, והם אמרו שהם מתביישים בך, שאתה לא מייצג אותם.

וחרפה, ואני קורא לך להצביע בעד, בעד, בעד.

כלפון,

על השבת,

לפחות העצמאים, תדאג להם. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה שמית. נא להתחיל. ההצעות המוצמדות, אלקטרוניות. (קוראת בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, בעד משה אבוטבול, בעד יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה,

ניר אורבך,

ינון אזולאי,

ישראל אייכלר, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, בעד משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, בעד זאב בנימין בגין,

אוריאל בוסו, בעד ענבר בזק, נגד

בעד מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, בעד ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, נגד רם בן ברק,

איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור, בעד נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, נגד קרן ברק, בעד ניר ברקת, בעד יאיר גולן, נגד מאי גולן,

איתן גינזבורג, אינו נוכח יואב גלנט,

גילה גמליאל,

מאזן גנאים,

בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, בעד סימון דוידסון,

אבי דיכטר,

גלית דיסטל אטבריאן, בעד אריה מכלוף דרעי,

צבי האוזר, נגד צחי הנגבי, בעד שרן מרים השכל, נגד מיכל וולדיגר,

רות וסרמן לנדה, נגד מכלוף מיקי זוהר,

אימאן ח'טיב יאסין,

ווליד טאהא,

בועז טופורובסקי, נגד משה טור פז,

אחמד טיבי, בעד

נגד דסטה גדי יברקן, בעד מאיר יצחק הלוי,

אלי כהן,

יום טוב חי כלפון, נגד עופר כסיף, בעד אופיר כץ,

חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, בעד רון כץ,

יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס,

יריב לוין, בעד נעמה לזימי,

יעקב ליצמן, אינו נוכח גבי לסקי, נגד יאיר לפיד, נגד לימור מגן תלם,

אמילי חיה מואטי, נגד פטין מולא,

טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז,

אורי מקלב, בעד אבתיסאם מראענה,

יעקב מרגי,

מופיד מרעי,

בנימין נתניהו, בעד יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר,

אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת עידית סילמן,

עלי סלאלחה,

בצלאל סמוטריץ'

אוסאמה סעדי,

מנסור עבאס,

איימן עודה,

חוה אתי עטייה, בעד יצחק פינדרוס, בעד שירלי פינטו קדוש,

מאיר פרוש, בעד יסמין פרידמן,

איך אתה נגד העצמאים, ירדנה, דקה. רמאי, נוכל,

מכרת את העצמאים. מכרת את העצמאים, תודה רבה. המחאה נשמעה. אנחנו באמצע הצבעה. אני חושב שהבנתי מה הכוונה. תנו להמשיך. קטי, קטי. (קוראת בשם חבר הכנסת) אלכס קושניר, נגד אנחנו באמצע. אני אתן לך, אני אתן לך אחרי סיום ההצבעה לשאול אותי מה שאתה רוצה. קטי, דע מאין באת ולאן אתה הולך, אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה, קטי. מזמן לא היה דבר כזה. עוד לא הצבעתי, אבו מוחמד, (אומר בערבית:

גבר, תירגע. גבר, תירגע קצת. יאללה. אנחנו באמצע ההצבעה, גבר.) יאללה, אוקיי. אנחנו באמצע הצבעה, יא זלמה.

בעד העצמאים. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יואב קיש, בעד גלעד קריב, נגד שלמה קרעי, בעד מירי מרים רגב, בעד מיכל רוזין, נגד שמחה רוטמן, בעד יעל רון בן משה,

שרון רופא אופיר, נגד מוסי רז, נגד אפרת רייטן מרום,

ג'ידא רינאוי זועבי,

יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר,

יובל שטייניץ, בעד קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, נגד יוסף שיין,

עמיחי שיקלי, בעד מיכל שיר סגמן,

נגד נירה שפק, נגד עאידה תומא סלימאן,

נא לקרוא בשמות אלה שלא ענו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) ישראל אייכלר, בעד דוד אמסלם, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח איתמר בן גביר,

נפתלי בנט, אינו נוכח איתן גינזבורג, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח חיים כץ, בעד מיקי לוי, נגד יעקב ליצמן, אינו נוכח מרב מיכאלי,

מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת יש מישהו באולם שלא הצביע ורוצה להצביע? בני בגין. הוא הצביע, אני חושבת.

הצבעת? מולא, מולא. אתה הצבעת. פטין מולא. הוא הצביע, לא? אתה הצבעת. מה לא?

פטין, פטין, אתה לא אביר קארה, תירגע.

ההצבעה. אגב, אני רוצה להודיע שהממשלה שינתה את

ההצעה של חבר הכנסת סמי אבו שחאדה על דמי אבטלה לעצמאים לא התקבלה בהפרש של קול אחד בלבד. עכשיו אנחנו עוברים להצבעה על הצעת החוק של משה גפני בהצבעה שמית. אם מישהו רוצה לשנות הצבעה, מותר לפי החוק. מותר.

קרעי, שאלת אם מותר. בין הצבעה אחת לשנייה, מותר, בתשובה על השאלה שלך. הוא יכול בשתי ההצבעות הבאות להצביע בעד. תוך כדי הצבעה לא. שתי הצבעות, מותר, בהצבעות שונות. יואב, יואב, יואב, מה רצית? הסברתי, שעל הקול שלו החוק יעבור. תודה רבה. שמענו אותך. אנחנו מתחילים בהצבעה. גפני, אנחנו מתחילים עכשיו בהצבעה על ההצעה שלך, שמית. בבקשה, תפדלו. כמה חבל, סמי. הצעה טובה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד סמי אבו שחאדה, בעד יולי יואל אדלשטיין, בעד אמיר אוחנה, בעד ניר אורבך,

ינון אזולאי, בעד ישראל אייכלר, בעד דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס,

משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, בעד זאב בנימין בגין,

אוריאל בוסו, בעד ענבר בזק, נגד חיים ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק, נגד מירב בן ארי,

רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, בעד יואב, אפשר שקט? אנחנו באמצע הליך הצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יואב בן צור,

נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, נגד קרן ברק, בעד ניר ברקת, בעד יאיר גולן, נגד מאי גולן, בעד איתן גינזבורג, אינו נוכח יואב גלנט, בעד גילה גמליאל,

בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני,

סימון דוידסון,

אבי דיכטר, בעד גלית דיסטל אטבריאן,

אריה מכלוף דרעי,

צבי האוזר,

צחי הנגבי, בעד שרן מרים השכל, נגד את נגד?

איך את נגד, מיכל וולדיגר, הלוואי שהיית מבינה בעד מה את מצביעה. הלוואי שהיית מבינה משהו. איך הגעת לפה בכלל? חברת הכנסת דיסטל, אנחנו באמצע ההצבעה. אנחנו באמצע הצבעה. גלית, אנחנו באמצע ההצבעה. אנחנו באמצע ההצבעה, רבותיי. אני אתחיל לקרוא לסדר. (קוראת בשמות חברי הכנסת) מיכל וולדיגר, בעד רות וסרמן לנדה,

מכלוף מיקי זוהר, בעד אימאן ח'טיב יאסין, נגד ווליד טאהא,

בועז טופורובסקי, נגד משה טור פז,

אחמד טיבי,

אלון טל,

דסטה גדי יברקן, בעד מאיר יצחק הלוי,

אלי כהן,

יום טוב חי כלפון,

עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, בעד חיים כץ,

ישראל כץ, בעד רון כץ,

יוראי להב הרצנו, נגד מיקי לוי, נגד אורלי לוי אבקסיס,

לזימי, נגד יעקב ליצמן, אינו נוכח גבי לסקי, נגד יאיר לפיד, נגד לימור מגן תלם, נגד אמילי חיה מואטי, נגד פטין מולא,

טטיאנה מזרסקי, נגד מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז, בעד אורי מקלב, בעד אבתיסאם מראענה, אינה נוכחת יעקב מרגי, אינו נוכח מופיד מרעי, נגד בנימין נתניהו,

יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר,

אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת עידית סילמן, נגד עלי סלאלחה, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' בעד אוסאמה סעדי,

מנסור עבאס, נגד איימן עודה, בעד

אתי עטייה,

יצחק פינדרוס, בעד שירלי פינטו קדוש, נגד מאיר פרוש, בעד יסמין פרידמן, נגד אביר קארה,

קושניר, נגד יואב קיש, בעד גלעד קריב, נגד שלמה קרעי, בעד מירי מרים רגב,

מיכל רוזין,

שמחה רוטמן,

יעל רון בן משה, נגד שרון רופא אופיר, נגד מוסי רז, נגד אפרת רייטן מרום, נגד ג'ידא רינאוי זועבי,

יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר,

יובל שטייניץ,

קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, נגד יוסף שיין, נגד עמיחי שיקלי,

מיכל שיר סגמן, נגד רם שפע, נגד נירה שפק,

עאידה תומא סלימאן, בעד נא לקרוא שוב את אלה שלא היו,

מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ: (קוראת בשמות חברי הכנסת) דוד אמסלם, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, בעד רם בן ברק, נגד נפתלי בנט, אינו נוכח איתן גינזבורג, אינו נוכח

אינו נוכח עופר כסיף, בעד יעקב ליצמן, אינו נוכח מרב מיכאלי, נגד מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבתיסאם מראענה, נגד יעקב מרגי, בעד יבגני סובה, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת עלי סלאלחה, נגד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת האם יש מישהו באולם שלא הצביע?

יאיר לפיד, יש עתיד. תמשיכו לעשות צחוק מהציבור שבחר בכם. תתביישו. איפה היית 12 שנה?

הצעה חשובה. אנחנו עוברים להצעה

אי-אפשר, יש לו סוכריות. רבותיי, להוציא את זה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אבי דיכטר,

גלית דיסטל אטבריאן,

אריה מכלוף דרעי,

צבי האוזר,

צחי הנגבי,

שרן מרים השכל,

מיכל וולדיגר,

רות וסרמן לנדה, נגד מכלוף מיקי זוהר, בעד אימאן ח'טיב יאסין,

בועז טופורובסקי,

משה טור פז, נגד אחמד טיבי, אינו נוכח אלון טל, נגד דסטה גדי יברקן,

מאיר יצחק הלוי,

אלי כהן,

נגד יום טוב חי כלפון, נגד עופר כסיף, בעד אופיר כץ,

חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ,

רון כץ,

יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי, נגד אורלי לוי אבקסיס, בעד יריב לוין, בעד נעמה לזימי, נגד יעקב ליצמן, אינו נוכח גבי לסקי, נגד יאיר לפיד, נגד לימור מגן תלם, נגד אמילי חיה מואטי,

פטין מולא,

טטיאנה מזרסקי, נגד מרב מיכאלי, נגד יוליה מלינובסקי, נגד מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז,

אורי מקלב, בעד אבתיסאם מראענה,

יעקב מרגי, בעד מופיד מרעי,

בנימין נתניהו, אינו נוכח

סגלוביץ'

יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר,

אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת עידית סילמן,

עלי סלאלחה, נגד בצלאל סמוטריץ'

אוסאמה סעדי, בעד מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, בעד חוה אתי עטייה,

יצחק פינדרוס, אינו נוכח שירלי פינטו קדוש, נגד מאיר פרוש,

יסמין פרידמן, נגד אביר קארה, נגד אלכס קושניר, נגד יואב קיש, בעד גלעד קריב,

שלמה קרעי,

מירי מרים רגב,

מיכל רוזין, נגד שמחה רוטמן,

יעל רון בן משה, נגד שרון רופא אופיר, נגד מוסי רז, נגד אפרת רייטן מרום,

ג'ידא רינאוי זועבי,

יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר,

יובל שטייניץ,

קטי קטרין שטרית,

אלעזר שטרן,

יוסף שיין, נגד עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן,

רם שפע, נגד נירה שפק, נגד עאידה תומא סלימאן, בעד נא לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא היו נוכחים. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, בעד משה ארבל, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח איתמר בן גביר, בעד קרן ברק,

איתן גינזבורג, לא משתתף בנימין גנץ, אינו נוכח אחמד טיבי, בעד חיים כץ, בעד יעקב ליצמן, אינו נוכח מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח בנימין נתניהו, בעד יבגני סובה, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת מנסור עבאס,

יצחק פינדרוס, בעד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת עמיחי שיקלי, בעד יש חברי כנסת שלא הצביעו, שלא הקריאו את שמם? תמה ההצבעה. נא להביא לי את התוצאות, בבקשה.

יש שינוי בתוצאות, יש שינוי: בעד, 54, נגד, 56. ההצעה לא התקבלה, גם לא של ינון. מזל שיש, בקואליציה. אז אני קובע שההצעה שלך, בעצם הכנסת קבעה, לא אני, לא עוברת.

שמקבל את הכסף, לא יהיה לך למי לתת.

החברים שלך יסגרו את העסקים. לא עשיתם כלום,

אביר קארה. קטי, אבל אתם בחרתם נציג. אתם בחרתם נציג, לא בנימין נתניהו. למה אתה, בנימין נתניהו?

אתם הבאתם נציג,

הרי ידוע שכל יזם שבונה דירות בישראל מחויב, לפי תקנות ההתגוננות האזרחית, להתקין בדירה מרחב מוגן. תקנות אלו, אשר הותקנו לנוכח לקחי מלחמת המפרץ, מבטאות שינוי בתפיסת העולם בהתגוננות המבוססת על מקלוט. בעת האחרונה, טווח הטילים של אויבינו גדל והשתפר, וחלקים נרחבים מתושבי היישובים הסמוכים לרצועת עזה מטווחים בתדירות גבוהה. כמו כן העיר אשקלון, מעצם היותה עיר גדולה ויעד אסטרטגי מבחינת אויבי ישראל, הפכה ליעד מועדף לשיגור רקטות וטילים על ידי החמאס, מה שגורם להרוגים ולפגיעה בתחושת הביטחון של תושבי העיר. בידוע שטווח הזמן הקצר בין ההתרעה על מתקפת הטילים לבין פגיעתה מחייב הקמתם של מרחבים מוגנים גם בבתים אשר הוקמו טרם תוקנו התקנות, ויש למגן וליצור מרחבים מוגנים בכל היישובים השוכנים בטווח של עד 10 ק"מ מגדר המערכת,

המקיפה את רצועת עזה, כפי שנעשה בעבר, וכפי שעשינו בעבר כאן בבית הזה, עד קו 7 ק"מ. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, יש לכלול את העיר אשקלון אף היא, למרות שהיא מחוץ לטווח של 10 ק"מ, מתוקף הנימוקים שנימקתי. מתוקף מציאות ביטחונית זו, על המדינה לממן מתקציבה מרחבים מוגנים בדירות מגורים אשר הוקמו לפני שנת 1992, במטרה להבטיח את שלום תושביה, החיים בגבורה ובתושייה באזור העימות. לאחרונה אף יצאה קריאה בכתב של פיקוד העורף לממשלה שיש למגן 10,000 בתי אב באשקלון. הצעת החוק נתמכת גם על בקשתם ופנייתם של גורמי מקצוע בפיקוד העורף. בפיקוד כתבו מכתב לראש הממשלה לשעבר חבר הכנסת בנימין נתניהו ולשר הביטחון בנימין גנץ, וזו לשון המכתב: עיריית אשקלון מממשת את אחריותה ומשקיעה כספים רבים לטובת החזקת המקלטים הציבוריים, ויש צורך לא רק במיגון ובשיפוץ של מקלטים ציבוריים ומוסדות חינוך. אך בשל המגמות שהשתנו ונוצר צורך למגן בתי אב שנבנו לפני 1992. כולנו זוכרים, אני מקווה שאלכס קושניר, חבר הכנסת אלכס קושניר ויושב-ראש ועדת הכספים, שומע אותי. אני מקווה שהוא נמצא פה, הוא הרי תושב אשקלון. והשר, שלום לך, אדוני, ברוך הבא. אני זוכר שראש עיריית אשקלון ישב כאן ביציע מתמוגג מנחת. כולנו זוכרים את ההנאה הצרופה והחיוך המלבב של יושב-ראש ועדת הכספים הנוכחי, חבר הכנסת אלכס קושניר, כשקרא בלהט ובהנאה לחברי הכנסת לתמוך בעד הצעת החוק שמעניקה הטבת מס לאשקלון, והבטיח פעם אחר פעם לעשות הכול למען תושבי אשקלון. וככה הוא אמר: חברים אשקלונים זכאים להטבה הזאת בזכות ולא בחסד.

יחד עם תושבי העוטף, מהווים חומת מגן אמיתית של מדינת ישראל. זה ציטוט מילה במילה ממה שאמר חבר הכנסת אלכס קושניר. הוא גם טרח להזמין את השר ליברמן שיהיה נוכח בזמן הדיונים, ואת ראש עיריית אשקלון. אז הגיע הזמן לעשות, לא רק לשבח את העורף, ולהעניק להם את ההטבות המגיעות להם ואת הביטחון המגיע להם. אז כאן אנו מביאים לא הטבה, לא הטבת מס,

מעגנים בחוק את הזכות של תושבי אשקלון ועוטף עזה עד טווח 10 ק"מ לחיות בביטחון, אשקלון יחד עם היישובים בתחום 10 ק"מ.

ערוץ 13 אלמוג בוקר, תושב הנגב, לאחרונה תושב נתיב העשרה, זועק את סוגיית המיגון. גם אז, כשהעברנו את ההחלטה על מיגון עוטף עזה עד טווח 7 ק"מ, זעקו, וכל חבריי שישבו בוועדות הכספים למיניהן,

אני חושב שחלק גדול,

של חברי הכנסת לא היו נוכחים, חלקם הגדול כאן חדשים, אבל גם אז הייתה זעקה: תקציב המדינה, זה ימוטט את הכלכלה, ימוטט את תקציב המדינה. אז מיגנו את עוטף עזה, ותראו מה זה עשה ליישובים, תראו מה זה עשה לשדרות, אין היום דירה אחת פנויה בעיר שדרות. ביישובי העוטף, בטווח 7 ק"מ יש הגירה חיובית.

שבגל הבא,

אני מקווה, נמצא את תושבי העוטף ותושבי אשקלון בתחושת ביטחון מעורערת, לכן הצעת החוק הזאת מחייבת. אני, ברשותכם, רוצה לצטט את מה שאמר ראש העיר תומר גלאם באותו דיון: "החלטתי לדבר מדם ליבי. אני כראש עיר רוצה להיות ציוני ולהמשיך את הבנייה, ובאותה נשימה אשקלון לא נספרת. העוטף ממוגן, אשקלון לא ממוגנת. אין לנו את הכלים הבסיסיים כדי לתת לאנשים להתמגן. אני מכתת רגליים בין משרדי הממשלה" את כל זה אומר ראש עיריית אשקלון מר תומר גלאם. "שלא נתבלבל, אף אחד לא עושה טובות לתושבים. התושבים שלנו נותנים את החוסן הלאומי לשרים, למדינה. תפסיקו פוליטיקה", זועק תומר גלאם, "מדובר בדיני נפשות. רקטות של 350 גרם יודעות להגיע רק לעיר אשקלון, ואם הרקטה הייתה נופלת ליד התושבים כולם היו קופצים. מה יעשו כשיהרגו שם 200, 300 ו-500 אנשים?" את זה אומר ראש העיר.

בזמנו, הוא אמר: לא מעניקים לא אזור "פיתוח א', לא עדיפות לאומית. זה ביזיון. הפכו את אשקלון לחצר האחורית של מדינת ישראל. קצ"א עושה הסכמים עם האמירויות ואני צריך להתחנן? על 400 דונם משלמים לי כמו על 15 דונם. המדינה מקבלת דיבידנד של 700 מיליון שקל. מי יפנה את הזבל? מי ייתן שירות? חבר'ה, די. אני אמשיך להילחם". זה ציטוט מראש עיריית אשקלון. בזמן הנותר אני אמשיך בציטוט שאמר בזמנו אלכס קושניר, אלכס קושניר מישראל ביתנו, יושב-ראש ועדת הכספים הנוכחי: "אני לא אתחיל מההתחלה, אני רק אגיד למי שפספס שמספרים לנו שבין צוק איתן לשומר החומות היו שבע שנים של שקט, ואולי בתל אביב יאמינו לזה, אבל אנחנו באשקלון יודעים שאלה לא היו שנים של שקט אלא אולי שנים של שקר" ככה הוא מגדיר. "ילדי אשקלון חיים בפחד ובחרדה. התושבים חסרי אונים בפני האיום הרקטי המתמיד על הבתים שלנו, על בתי הספר שלנו, על העסקים שלנו ועל הרחובות שלנו. במהלך השנים הללו הממשלה הצטיינה בלהבטיח. פעם אחר פעם חברי הממשלה השונים ובראשם ראש הממשלה" ככה הוא מלין אז, "הגיעו לעיר ו'הופתעו' לגלות שאשקלון היא העיר המטווחת ביותר בישראל. הופתעו, הבטיחו פתרונות ונעלמו. כך גם באוגוסט שנה שעברה", הוא אומר, "כאשר העליתי את החוק הזה להצבעה כאן, במליאת הכנסת, היו הרבה חברים בקואליציה שהצביעו נגד או שפשוט נעלמו מההצבעה. אני מאוד שמח שהתפקחתם".

אלה ציטוטים של חבר הכנסת אלכס קושניר, שהיום הוא והבוס שלו, יו"ר מפלגתו, יושבים על הקופה, להשתמש בטיעונים שלו כדי להציל ולשפר את המצב הביטחוני באשקלון ובעוטף עזה, אבל עד טווח 10 ק"מ. רבותיי, אם מישהו התלבט אם כדור הארץ עגול או מרובע, אלכס קושניר היום הוכיח לנו שהוא עגול. איך שגלגל מתגלגל ואיך שמסתובב לו. אני הייתי מציע לו לבוא ולהיכנס עכשיו לכאן,

ושיסתכל לי בעיניים: למה הוא לא נלחם על כך שוועדת השרים תתמוך בחוק הזה? לא לחינם, בפחדנות של השרים בוועדת השרים הם ביקשו לדחות את זה בשלושה חודשים.

תספרו את זה לנורבגים, מה זה דחייה בוועדת השרים,

כחבר ועדת השרים אני יודע איך גלגלנו חוקים. זה חוק נדרש, ואני קורא לכל חברי הכנסת, הן בקואליציה, הן באופוזיציה, אלון שוסטר, אתה יודע שגם במאבקים שניהלנו כאן בוועדות, יחד עם שי חרמש, על ה-7 ק"מ, איימו ואמרו: תקציב מדינה. תאמינו לי, זה תרם לכלכלה לא פחות מההשקעה שעשינו, לכן אני קורא לחברי הכנסת להצביע בעד החוק.

תודה רבה לחבר הכנסת מרגי. ישיב מטעם הממשלה סגן שר הביטחון חבר הכנסת אלון שוסטר. בבקשה, אדוני יעלה ויבוא.

הוא נמצא פה. הוא נמצא פה ליד הרב דרעי. בסדר גמור. יש בה כוונות טובות וראויות. אין מי שמבין יותר ממני את החשיבות בעניין המיגון, כתושב עוטף עזה כל חיי וכמי שכיהן כראש המועצה האזורית שער הנגב 16 שנה, בתקופות המסיביות, מחוסרות המיגון, מחוסרות ההגנה האקטיבית, ללא הגנה על הגדר. הממשלה פועלת כיום לפי שתי תוכניות מרכזיות, רב-שנתיות, למיגון: מיגון הצפון ומיגון בעוטף עזה ובאשקלון, בהתאם למקורות תקציביים שהועמדו לטובת נושאים אלו בהחלטות ממשלה בשנים האחרונות, וכך נמשיך לעשות גם בשנים הבאות, על בסיס הערכה מקצועית של האיומים ובהתחשב בתקציב הקיים.

משרד הביטחון ומשרדי הממשלה מקדמים מגוון רחב של פרויקטים. אנחנו נמצאים לקראת השלמה של פרויקט הקיר הסלארי המגן על עוטף עזה, הגדר, החומה לעיתים, והקיר התת-קרקעי, עם האמצעים, והוא נמצא לקראת השלמה. זה פרויקט שהושקעו בו מיליארדי שקלים בשנים האחרונות ומביא לשיפור משמעותי בביטחון ובתחושת הביטחון, שהיא קריטית באזור צמוד הגדר. כמו כן אנחנו שוקדים, על פי סדר עדיפויות, על שיפור המיגון בעוטף בגני ילדים ובחלונות של ממ"דים, חלונות מאוימים.

בהמשך לדברים עם חבר הכנסת מרגי, נשפר את המיגון בעיר אשקלון על פי ההחלטות הקיימות. אנו ערוכים לקיום מערך של הפגות לתושבי העוטף ביישובים סמוכי גדר בעת לחימה. בימים האלה ממש, והתקציב שיעבור,

בחודש הבא יאפשר את זה, יוקצה תקציב של מאות מיליוני שקלים, כמעט מיליארד שקלים, כולל שנת 2023-2022, לתחילת מימון פרויקט מגן הצפון. אנו עובדים גם על שיפורים במרחב התפר בגבול המזרחי ובאיו"ש. כל התוכניות מבוצעות בהתאם להערכת מצב מקצועית של הפיקודים המרחביים של פיקוד העורף ושל אגפי משרד הביטחון. אדוני יושב-ראש הישיבה וחבריי חברות וחברי הכנסת, אני לא רואה מקום לפרוץ את התוכניות הרב-שנתיות הללו באמצעות הצעת חוק פרטית. בכל מקרה, הנושא לא מתאים לקביעה בחקיקה אלא בהחלטות ביצועיות של הממשלה, בהתאם למקורות התקציביים ובהתאם להחלטות שתתקבלנה מעת לעת. אני מציע כי מליאת הכנסת תדחה את הצעת החוק ותוריד אותה מסדר-היום. מכיוון שאנחנו נמצאים בעידן שבו רצוי להרחיב ולהבהיר,

בוודאי. אני רוצה, ברשותכם, מתוך ההיכרות האישית, מתוך הידע שלי בתחום הזה, אני מבקש להביא לתשומת ליבכם, חבריי חברות וחברי הכנסת, מהן הנקודות או מהם האמצעים שבהם חשוב וראוי להשקיע השקעות תקציביות משמעותיות. ובכן, אני אספר לכם שלפני 14-13 שנה, אולי כבר 15 שנה, היה ראש ממשלה ששמו אהוד אולמרט, והוא שאל שאלה: עד מתי נמגן את עצמנו לדעת? הוא שאל את השאלה הזאת,

זה בא ממקום אמיתי, לא כהתרסה. אני זוכר היטב ביקור שלו באישון לילה בקיבוץ גבים. נפגשנו בבית ילדים, שהיה המקום היחיד שהיה ממוגן, והוא נפגש עם הורים בני המקום בזמן שלא היה עדיין מיגון.

את אחת מחברות הקיבוץ מספרת לו, אדוני היושב-ראש, אני אדבר אליך, אני חושב שאתה המאזין העיקרי, ובכן, היא סיפרה,

היא סיפרה שיש לה ארבעה ילדים, יש לה ארבעה ילדים ושני חדרי שינה ללא מיגון, ללא כיפת ברזל, והיא אמרה לו: כשיש צבע אדום, כבר הייתה התראה בתקופה הזאת, היו גם שנים ללא התראה, אני צריכה לבחור, בחירתה של שרה מגבים, לאיזה חדר לגשת במהירות, בשניות שיש לי, ועל איזו מיטה לשכב כדי להגן על הילד שלי או הילדה. זה בלתי אפשרי. הצעת חוק. זה כדי להסביר. מייד אני אגיע לפואנטה. אנחנו הגענו למסקנה שכך אי-אפשר.

לכן התשובה שלי לאהוד אולמרט, ראש הממשלה בזמנו, ששאל שאלה נכונה: עד מתי נמגן את עצמנו לדעת? כל עוד קבוצה קטנה, קבוצה מצומצמת, לאורך זמן, תיפגע פגיעה משמעותית גם בתחושת הביטחון שלה וגם בביטחון עצמו, כל עוד זה קורה, קבוצה קטנה לאורך זמן, פגיעה משמעותית, כל עוד זה קורה, המדינה צריכה להתגייס. אני רוצה לומר לשבחה של מדינת ישראל, לשבחן של ממשלות ישראל במהלך 15, 16 השנים האחרונות, שכשהיה צורך לעסוק בסוגיה הזאת, ברגעים הקריטיים ידעו כל הממשלות למצוא את הנקודה הקריטית ואת הייעוד הנכון שבלעדיו לא היה אפשרי לקבוצת האוכלוסייה הזאת לעמוד במשא. אני אתן לכם את הצמתים העיקריים. צומת אחד הוא הצומת של מיגון הגנים. אמרה השרה מגבים, סיפרה את הסיפור על הילדים. יש הבדל גדול בין מיגון של המרחב הציבורי לבין מיגון של מוסדות החינוך. במוסדות החינוך ישנם בני אדם צעירים, חלקם גם לא יכולים ללכת או לרוץ, אבל מגיל שלוש הם מחויבים בחוק חינוך חובה להגיע למוסדות החינוך.

השילוב הזה של ילדים שלא יכולים להגיע לבד למיגון והעובדה שהם מחויבים להגיע לבית הספר,

במקרה הזה, חייב את הממשלה במחצית העשור הראשון למאה ה-21 לעסוק במיגון גני הילדים. נדמה לי שזה היה בתקופה שעמיר פרץ היה שר ביטחון. הוא קיבל החלטה להתחיל לעסוק בנושא של מיגון בתי הספר. זו הייתה החלטה חשובה, החלטה מכוננת. בהתחלה היה ניסיון למצוא דרך של מיגון לא על ידי בנייה חדשה אלא על ידי מיגון חלק מהכיתות, על ידי פתיחת דלתות. פיקוד העורף עשה תרגילים ובדק אם באמת ב-15 שניות ילדים בגילים שונים יכולים לפרוץ מהדלתות מהכיתות הלא-ממוגנות לכיתות הממוגנות. הנושא הזה הוכרע בסופו של דבר, כנסת נכבדה, לא להאמין, בבית המשפט העליון, בעתירה שהוגשה על ידי תושבי עוטף עזה, אם אני זוכר נכון, בהובלת עו"ד אדי ווסר, ידידי מכפר עזה. הוא העלה את הנושא, ובדיונים מאוד לא פשוטים ובהכרעה מאוד ייחודית, בית המשפט העליון, שבדרך כלל אין לו מקום להתערב בהחלטות פרקטיות של מיגון, החליט שהוא אכן מורה למדינה למגן באופן מלא, לא כיתה פה כיתה שם, למגן באופן מלא את בתי הספר. והינה, הצומת הזה של מיגון מוסדות חינוך היה קריטי. בלתי אפשרי היה לייצר חיים נורמליים בעיר שדרות, בקיבוצים, במושבים לאורך רצועת עזה, ללא הפתרון, המהלך הזה. המהלך הזה בוצע, ואנחנו הרווחנו מערכת חינוך מחודשת, חדשנית וממוגנת. אני חושב שכ-20 בתי ספר חדשים נבנו כך ומאות גני ילדים ומעונות. זה היה במחצית העשור הראשון. לאחר מכן, כאשר ברבות השנים האיום נמשך, השאלה הגדולה הייתה באיזה אופן, אדוני היושב-ראש, אנחנו נקיים מה שקוראים "הגנה אקטיבית",

לא נחכה לרקטה, לחומר הנפץ, אצלנו בבית אלא אנחנו נפגוש את האיום הזה, האיום האקטיבי הזה, בשמיים, בשחקים. אם אתם זוכרים, התחולל ויכוח גדול בשאלה הטכנית, מקצועית, כלכלית, כספית, אם ההגנה האקטיבית תהיה הגנה באמצעות טיל נגד רקטות או באמצעות תותח לייזר, דיון מאוד מעניין. אני יכול לספר לכם על מפקדי חיל האוויר שהיו בעד הקונספט הזה ומפקדים שהיו בעד הקונספט האחר והתווכחו ביניהם. היו פרופסורים לפיזיקה גרעינית שחשבו ככה ואחרת. כך או כך, חברים יקרים, על ההמשך נעשה אולי פודקאסט על הנושא הזה, מאוד מעניין. אם כן, אנחנו מתנגדים לקונספט של קביעת המיגון באמצעות חקיקה, בוודאי חקיקה פרטית, ואני מבקש להסיר את ההצעה מסדר-היום. תודה רבה לסגן שר הביטחון. בוודאי, בוודאי. חבר הכנסת מרגי, בבקשה. עד שלוש דקות לרשותך להשיב, אדוני, ומייד לאחר מכן נעבור להצבעה. אלון, ידידי אלון שוסטר, סגן השר, ראש מועצת שער הנגב לשעבר, תביט לי בעיניים, אלון. אלון, מותר לך להביט בי.

רחמיי, ליבי עליך. שלחו אותך. לא הגשתי שאילתה בסוגיית מה משרד הביטחון עושה בעוטף עזה. שלחו לך סקירה מה במשרד הביטחון. לעניין לא ענית. לעניין לא ענית. אני לא הייתי רוצה שיישמע מכאן שראש מועצת שער הנגב לשעבר נגד מיגון יישובים עד 10 ק"מ, ומנמק את זה,

אני לא מאמין שהקראת את זה, שאתה מסתפק במה שעושים במכשול וזה מבורך, ואתה, בפעולות פסיכולוגיות תיתן תחושת ביטחון. אלכס קושניר, אני מקווה שהוא לא יתקזז, גם הוא היום יופיע כתושב אשקלון. אני אומר לכם, רבותיי, איך שגלגל מסתובב לו. אתם מכירים את זה, עם הלחן? איך שגלגל מסתובב לו. הדברים שאתם אמרתם ונלחמתם בעדם, היום אתם נגדם. אני אומר לכם, זאת פחדנות של אותם שרים בוועדות שרים. למה לא התנגדתם? אם התשובה כפי שהגשת אותה, למה ועדת שרים לא התנגדה? למה היא דחתה את זה בשלושה חודשים אם אין כוונה בכלל? אתה בא ומציג שהמכשול מספק והכול מספק, ושומר החומות היה איזה תסריט שחלמנו עליו,

ואשקלון לא סבלה, אז למה לא התנגדתם בוועדת שרים? למה שלושה חודשים?

שיקרתם, הקמתם ממשלה, לשקר גם בשוטף בכל יום ראשון בוועדת שרים? בושה וחרפה. גם ההצגה שהייתה פה, הצגה מבישה, וחבל לי שזה אתה. יש לנו שני חברי כנסת משער הנגב. תושבי אשקלון, באמצעות אבי דיכטר. חבר הכנסת דיכטר, באמצעותך יועבר המסר: יו"ר ועדת הכספים, שהבוס שלו הוא שר האוצר, כל ההבטחות שהבטיח, ועשה על זה קמפיין בבחירות, היום הוא מתנגד למיגון אותם בתים שאין בהם מרחב מוגן, שנבנו לפני 1992. הוא בעצמו מתנגד להם, יחד עם שר האוצר שלהם, ובפחדנות הם לא הפילו את זה בוועדת שרים, דחו את זה בשלושה חודשים. עכשיו מספרים לנו סיפורי מעשיות מה עושים במכשול.

אני קורא לחברי הכנסת לקחת את היושרה והאומץ הציבורי שלהם ולהצביע בעד מיגון עוטף עזה. תודה רבה לחבר הכנסת יעקב מרגי. חברי הכנסת, נא לשבת, בבקשה. אנחנו עוברים להצבעה. ההצבעה היא אלקטרונית, ולכן נעבור להצבעה. חברים, מי בעד? מי נגד? הצבעה ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק מיגון עוטף עזה,

אם כך, חברים, בעד, 45, נגד, 52, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק לא התקבלה. אנחנו עוברים לנושא הבא שעל סדר-היום, הצעת חוק שכר לחיילים בשירות סדיר, של חבר הכנסת אלי כהן. בבקשה,

הצעת חוק שמספרה 2182. בבקשה,

עד עשר דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כל אחד מאיתנו יודע מה החשיבות של חיילי צה"ל, מה הם עושים עבורנו 24/7, בכל עונה, בכל זמן ובכל מקום. בשנת 2017 הייתי שותף להעלאת שכרם ב-50%, יחד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר משה כחלון. הגיע הזמן להעלות זאת שוב. אבל אני רוצה להתחיל בסיפור. השר לפיד, השר לפיד, השר לפיד. השר יאיר לפיד. השר יאיר לפיד שיוצא החוצה.

אני, אגב, רוצה לספר לכם סיפור שקשור אליו, והסיפור הזה נועד לטובת חברי הקואליציה. כשהייתי שר הכלכלה והתעשייה היינו בקואליציה. הביא בזמנו חבר הכנסת לפיד מהאופוזיציה הצעה להוסיף תקציב למשפחות עם ילדים אוטיסטים, יש לו קשר לנושא. אני מכיר לא מעט משפחות שיש להן ילדים אוטיסטים, ואני יודע עד כמה החיים שלהם קשים, עד כמה זה לא פשוט, עד כמה התוספת שהמדינה נותנת לא מספיקה. באתי אז לשר הבריאות ליצמן, שנמצא עכשיו בארצות הברית, ואמרתי לו: השר ליצמן, אני לא אוכל להסתכל לאנשים האלה בעיניים. אני מכיר אותם, אני רואה את הילדים. חייבים לתת להם את הסכום הזה.

ואתם יודעים שליצמן ולפיד, צמד-חמד זה לא, ואמר לי: אתה יודע מה, בוא נראה איך אנחנו נפתור את זה. ודאגנו להעביר את זה לטובת הילדים האוטיסטים, כי אמרנו שזה חשוב, כי זה לא קואליציה ואופוזיציה.

על מנת שאני אוכל להסתכל לאותם הורים בעיניים, לדעת שעשינו את השליחות שלנו. ואני אומר לכם, חברי הקואליציה, תסתכלו בעיניים, היום כשאתם יורדים כאן מהכנסת עם הנהגים והעוזרים, לחיילים שעומדים בטרמפיאדה, לחיילי גולני שנמצאים עכשיו ברובאי, לתצפיתניות שנמצאות עכשיו בסוריה, ללוחמים שלנו בצנחנים, בנח"ל, בגבעתי, בכיפת ברזל, בקרק"ל, בחטיבות,

תסתכלו על הילדים האלה, שנותנים את הנשמה שלהם 24/7, ותגידו להם שלא מגיע להם. תחשבו עליהם כשאתם עושים את זה. אני מציע לך לא להרים יותר מדי. אם תתנגדו, זה בגלל שאין לכם אומץ. אין לכם אומץ להגיד להם שלא מגיע להם. אני רק אומר לכם מה אמר לפני זמן קצר בנט, שאגב, לא נמצא כאן, מעניין למה הוא לא נמצא: לחיילים שלנו מגיע שכר נורמלי. לא יכול להיות, אומר בנט, לכי,

לכי לאבו מאזן, שרוצה להעמיד את חיילי צה"ל לדין. לכי לאבו מאזן.

סעי אליו, סעי אליו. זו הקואליציה שלכם. אתם רוצים ללכת נגד חיילי צה"ל. תתביישי לך, מיכל רוזין. תתביישי שהלכת למי שרוצה להעמיד את חיילי צה"ל לדין. תתביישי. וגם ראש הממשלה שלך, הבובה, שלא נמצא כאן. ומה אומר אותו בובה, ראש הממשלה בנט? הוא אומר: לא יכול להיות שהחיילים נשענים על הכיס של ההורים. נעלה את השכר של החיילים. הוא אומר, בוא נשמע, גברת רוזין, ב-2017 אנחנו העלינו ב-50%. אומר, אגב, שר האוצר ליברמן: נגדיל משמעותית את השכר של חיילי הסדיר. אומר, נוסף לכך: אנחנו נעלה את חיילי הסדיר לא רק על ראש שמחתנו, גם על ראש תקציבנו. לכי לאבו מאזן. זה המקום שלך. יש לך כרטיס חד-כיווני, את יכולה ללכת. אומר ליברמן: נעלה אותם לא רק על ראש שמחתנו, נעלה אותם על ראש תקציבנו.

תתביישי לך. בתקציב של 452 מיליארד שקל, 452 מיליארד שקל, לא מצאו סכום להעלות, אפילו בתקציב כזה רק ללוחמים לא מצאו סכום. תתביישי לך. את הולכת נגד חיילים.

אני רוצה לומר לכם, בתקציב של 452 מיליארד שקל, מה כן מצאתם שאפשר לתת: מצאתם את מספר השרים הכי גדול ביחס לח"כים, שר בלי תיק, סגני שרים מיותרים, שני שרים במשרד האוצר, חוק נורבגי שלא היה כדוגמתו, 53 מיליארד שקלים למנסור עבאס, קרקעות הקיבוצים, מה שביקשו במפלגת העבודה,

500 מיליון לרשות הפלסטינית, את זה יש, על זה הוא נלחם, 1.1 מיליארד שקל פנסיות לפורשי צה"ל.

לחיילי החובה אין? תתביישו לכם, אתם, היום כשתצביעו נגד. תתביישו. בנט, בנט, אני עכשיו רוצה לומר לכם, מוזר, מוזר, מוזר, אנחנו העלינו לכם.

אנחנו העלינו, תתביישו לכם שאלה השותפים שלכם. תתביישו שאלה השותפים שלכם, נגד חיילי צה"ל. תתביישו. שכולם יראו איזו ממשלה אתם. אלי, אלי, אלי, תסביר שהעלינו ב-50%.

חברת הכנסת שטרית, שיתביישו שזאת השותפה שלהם. שיתביישו. ואני רוצה לשאול אתכם: איפה בדיוק נמצא עכשיו גנץ? אותו גנץ שנלחם עבור הפנסיה, אותו גנץ שהלך ודאג להדליף שהוא נתן 500 מיליון שקלים למנסור עבאס, על גנץ אני יכול לומר: הרצחת וגם ירשת? רק ביום שני האחרון הוא הביא חוק להאריך את השירות של חיילי החובה בחודשיים, ביום שני האחרון,

הוא לא מצא את הזמן. ואני רוצה לספר לכם, ראיתי את גנץ השבוע. אמרתי לו: המטרה שלי היא לא להביך אותך, המטרה שלי היא להעביר את החוק. בוא נקדם את זה בטרומית, נתחיל עם הלוחמים. ומה אתם חושבים? הינה, כרגיל, כאן הוא ברח. אגב, לא רק הוא ברח. כל הפנסיונרים המדושנים של צה"ל לא נמצאים כאן, כל אלו שמקבלים פנסיות של עשרות אלפי שקלים. איפה אורנה ברביבאי? איפה יאיר גולן, שמקבל פנסיות כפולות? איפה הם נמצאים כאן בדיוק, כל אלה שמקבלים את הפנסיות? אגב, להבטיח לעצמם רוב, אל תדאגו, הרשימה המשותפת נותנת להם כרית ביטחון. הם לא יצביעו איתם. בזכות זה, גם אתה פנסיונר וגם אתה צריך להצביע לחיילי החובה. גם אתה צריך להצביע. אנחנו העלינו ב-50%.

מתביישים. אגב, ללכת עם חיילים ולהצטלם, את זה אתם יודעים. אבל אני רק אגיד לכם, את אותה בושה, הפנסיונרים כאן שרוצים להרים את הקול, חיילי צה"ל מרוויחים בממוצע שלושה שקלים לשעה. שלושה שקלים לשעה. תודה רבה. חברת הכנסת שפק, תודה. חברת הכנסת שטרית, תודה. חברת הכנסת שטרית, את רוצה לדבר עם חברת הכנסת שפק? את יכולה ללכת לדבר איתה. חברת הכנסת שטרית, חברת הכנסת שטרית, אני מדבר אלייך. את רוצה לדבר אליה? תיגשי אליה. כבר קראתי לה, גברתי. מרוב שאת צועקת, את לא שומעת. אני מבין. מרוב שאת צועקת, את לא שומעת. את מפריעה לו לדבר. חבר הכנסת כץ, תודה רבה. זה בזמן שלו. רק שתדעו, זה לא על הזמן שלי. לא, אני עצרתי לך, אדוני, אם לא שמת לב. אני מודה לך, גברתי. אני מודה לך, גברתי. אני מודה לך. אני מודה לך. חברת הכנסת שפק, רק שתדעי, השכר הממוצע של חיילי החובה הוא שלושה שקלים לשעה. לזה הם מתנגדים, לזה אתם לא מוצאים בכל התקציב של 452 מיליארד שקל.

גנץ, אם הוא היה גיבור, לפני שהוא נותן כסף לפנסיונרים, תן לחיילים. אל תברח מכאן היום. הייתם צריכים לראות, כשהייתה ישיבת הממשלה על הפנסיונרים,

עשו מאמרים, נלחמו.

בשכונה שאני גדלתי בה, קודם כול אתה דואג לחלש, לפני שאתה דואג לזה שמרוויח עשרות אלפי שקלים. זה מה שאתה עושה. לכן אתם צריכים להתבייש לכם אם אתם תלכו נגד החוק הזה.

בנט הוא ראש הממשלה החלש ביותר שהיה מקום המדינה, אומר לכולם כן, תראו אחד שהוא אמר לו לא.

אם היום יקומו ביניכם שני צדיקים,

היה מספיק אחד, אבל הרשימה המשותפת.

שמנסור עבאס איתכם, שהרשימה המשותפת מתנגדת. שני צדיקים שיגידו לא, ב-452 מיליארד נמצא את התקציב, ונוכל להעביר את החוק הזה. אבל אתם לא תוכלו לבוא ולהסתכל לחיילים שלנו בעיניים. חברים יקרים, לסיכום, ממשלת בנט,

סער וליברמן, איבדתם את הדרך, או כמו שהחיילים הטובים שלנו אומרים, התברברתם בניווט. השרים שלכם מחזרים אחרי אבו מאזן, שרוצה להעמיד לדין את חיילי צה"ל. במקום עשר מעלות ימינה, לקחתם עשר מעלות שמאלה ממרצ. חברתם לאחים המוסלמים. כסף לחיילי צה"ל לא מצאתם, כסף לחיילים של האחים המוסלמים מצאתם גם מצאתם. תתביישו. אני מציע לכם היום להצביע בעד החוק החשוב הזה, אחרת לא תוכלו להסתכל לחיילי צה"ל בעיניים.

תודה רבה לחבר הכנסת אלי כהן. ישיב מטעם הממשלה סגן שר הביטחון חבר הכנסת אלון שוסטר. בבקשה, אדוני. אדוני יושב-ראש הישיבה, חברי הכנסת, מערכת הביטחון והממשלה כולה רואות ערך רב בשירות הסדיר, בשיפור התנאים של המשרתים ובשיפור זכויותיהם במהלך השירות וגם אחרי שחרורם. ביוזמת שר הביטחון ושר האוצר מתקיימת בימים אלה עבודה מקצועית בין משרד האוצר למשרד הביטחון מתוך כוונה להעלות את שכר החיילים, כפי שאמר גם שר האוצר וכפי שביקש או הציע בהצעת החוק חבר הכנסת כהן. אתם שכחתם את החיילים.

הינה, אני בא להרחיב. במסגרת השיח השוטף עם משרד האוצר הבאנו לתקציב פרויקטים חברתיים. הרי פה מדובר על "עם הפנים לחברה", ואם צריך להתבייש, חס וחלילה,

הממשלה הזו ניצבת בגאווה מול הציבור כולו, מול המשפחות, וכמובן שמול הבנים שלנו, החיילים המשרתים. אני השתבחתי בשלושה חיילים קרביים, אחד בבה"ד 1 היום, השני השתחרר לא מזמן, ואני מודיע לכם, חברים יקרים, שאין לנו שום נקיפות מצפון.

אנחנו גאים במורשת של הגב של ממשלות ישראל כולן, ובפרט בשיתוף הפעולה המדהים שהולך לקרות כאן בשנים הקרובות. אם כן, מה רציתי לספר לכם? בשבועות הקרובים יובא על ידי הממשלה לאישור הכנסת תיקון חקיקה שיעגן בחוק ובתקציב המדינה, מה שלא היה בעבר, את תוכנית ממדים ללימודים, אותה תוכנית שמיועדת לחיילים משוחררים מאוכלוסיות ספציפיות וללוחמים,

רגע, תשמע. המסדירה מימון שכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה, מהלך שהיה צריך לעשות.

מהלך שכמו רבות מההחלטות החשובות, רבים מהפרקים שיבואו לידי ביטוי בתקציב הקרוב, נמנעו ממנו, משום שלא הצלחנו לייצר תקציב בממשלה או בממשלות האחרונות. הבאנו לתקצוב ולקידום מלא של רפורמת נפש אחת למען נכי צה"ל ששילמו בנפשם ובגופם למען המדינה, ואנחנו גאים בכך. עשינו את הדבר הנכון, עושים את הדבר הנכון, ואני מקווה שלו בשביל הפרויקט החשוב הזה כל כך, שלא צריך להסביר אותו, כל סיעות הבית יתייצבו סביב התקציב ויתמכו בתוכנית האנושית הזאת.

בעזרת התקציב, שאני מקווה שנצליח להעביר אותו, ושגם חבריי מהאופוזיציה יתמכו בו בשמחה, נאפשר את תוכנית מגן בצפון למיגון היישובים סמוכי הגדר, כפי שאמרתי, כמעט במיליארד שקלים.

זו החלטה ותיקה של הממשלה, משנת 2018, שבעקבות העובדה שלא הצלחנו, ניקח אחריות קולקטיבית, מדינת ישראל, רשויות השלטון של הרפובליקה הישראלית הראשונה, לייצר תקציב. לא הצלחנו לבצע גם את אותה החלטה של 5 מיליארד שקלים למיגון הצפון. אבל עכשיו אתם מביאים תקציב.

אני מעריך שמשהו כמו 800 מיליון שקל נוכל להשקיע בשנתיים הקרובות, מייד ייגמר התקציב, לשנת 2023-2022. אבל אתה לא מסביר,

חבר הכנסת קיש.

התקציב, שנצליח סוף-סוף, רצינו שזה יקרה לפני שנה, זה יהיה כנראה באיחור אלגנטי של שנה.

התקציב יאפשר התעצמות ובניין הכוח של צה"ל ושל סוכנויות הביטחון האחרות. מה היה יותר חשוב מחיילי צה"ל? כשאתה מדבר, אתה לא יכול להקשיב למה שאני אומר. תראה כמה חשוב. אני באתי לפה כדי לדבר איתך.

כל העת מתקיים שיח עם משרד האוצר, כל הזמן, בנושאים,

חבר הכנסת כץ.

מתוך הבנה שדווקא החוסן החברתי הוא חלק מהביטחון הלאומי. ואני שב ואומר שאני מקבל את האמירה העקרונית שהחוסן הלאומי שלנו, היכולת שלנו לעמוד בפני אתגרים, הוא לא רק פונקציה של מיגון פיזי, הוא בהחלט פונקציה של תחושת מעורבות, תחושת אחריות ושל הרגשה של שותפות. אבל הם

ולכן מה שצריך לעשות זה לגלות אחריות ולהעביר בקרוב ממש תקציב שיאפשר למדינה שלנו לפעול.

חבר הכנסת קיש. חבר הכנסת מולא, תודה. חבר הכנסת מולא, אתה גם עומד וגם צועק. שב, בבקשה, ועכשיו אל תדבר. מספיק עם הפרעות. הפרעת גם לדובר הקודם וגם לדובר הנוכחי. מספיק. מספיק עם זה.

חבריי הלהוטים, יוקם צוות ממשלתי שיעסוק במתווה שירות חדש, והוא יעסוק בדיוק בסוגיה או המסר, אם תרצו סיסמה יפה שאני נותן לכם חינם: לא מוותרים לאף אחד ולא מוותרים על אף אחד.

קטי, את לא שומעת. תראי איזו הצעה יפה: לא מוותרים לאף אחד ולא מוותרים על אף אחד. חבר הכנסת מולא, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. חבר הכנסת מולא, אתה בקריאה ראשונה. מתווה השירות החדש, חברותיי וחבריי, יאפשר, רגע, תן לי לגמור את הרעיון. מסלולי שירות נוספים, ובמסגרתו יועלה השכר למי שמשרתים בשירות משמעותי וארוך.

אנחנו רואים את כל המהלכים שנעשים גם להכנסת אוכלוסיות נוספות לשירות אזרחי וגם צבאי כמכלול אחד. במסגרת הזו אנחנו כמובן נעסוק בדיוק באותה הצעה שחבר הכנסת כהן מציע שנעסוק בה, גם בהגדלת המשכורת, השכר של החיילים, של הבנות והבנים שלנו. איך אתם עושים את זה?

אנחנו מניחים שזה הפתרון ארוך הטווח היחיד להמשך קיומו של צבא העם ולשמירה על ביטחון המדינה, לאור הצרכים הביטחוניים. וצריך להגיד,

שום ארגון כלכלי חברתי-מדיני לא יכול לקחת על עצמו להיכנס לגירעונות בלתי הגיוניים,

אלא הוא יוצר דירוג, הייתי אומר, במשימות שלו. ועל כן, אמר גם שר האוצר, ותומך שר הביטחון, המהלך הזה יקרה, והוא יקרה בקצב הנכון שהממשלה האחראית שאנחנו מובילים, לשמחתי, תחליט עליו.

תודה, חבר הכנסת קיש.

נוכל לשמוע, להתייעץ, לשמוע את ההערות על המהלך הכל-כך חשוב הזה של השירות המשותף. התהליכים האלה, כפי שאמרתי, מובלים על ידי משרד הביטחון ביחד עם משרד האוצר ומשרדי ממשלה נוספים, וזוהי בדיוק הדרך הנכונה לקדם אותם. בכל מקרה, התשלום לחיילים בשירות סדיר שאנחנו עוסקים בו לא מתאים לחקיקה. התשלום היום נקבע בפקודות ובהתאם למקורות התקציביים, וראוי שיימשך כך.

לכן אני מציע, חברותיי וחבריי, שמליאת הכנסת תדחה את הצעת החוק ותוריד אותה מסדר-היום, ותאפשר למשרדי האוצר והביטחון לבצע את עבודתם בדרך המלך. למה להפריע לאנשים שצריכים לעבוד לעשות את עבודתם?

אלו המשרדים. אנחנו יכולים להיעזר כמובן בחוות הדעת, במקצוענות, במעקב של ועדות הכנסת, אבל ההחלטות תתקדמנה בעזרת הממשלה, ולא בדרך שמבקשת, הייתי אומר, להביך את הממלכה, את הממשלה,

בידי מי שמנעו מאזרחי המדינה את התקציב עד עכשיו.

חבר הכנסת קיש. הרי זה דבר מגוחך, שמי שמנע, הרי אנחנו כבר שמענו את זה. שלוש פעמים אמרת את זה, לא יכולנו לפספס. את האפשרות להתקדם ולתקצב, ואולי כבר בעבר להעלות את שכר הבנים והבנות שלנו, בא בטענות שאנחנו מנסים עכשיו לגבש, על פי סדר עדיפויות נכון, את התקציב המשותף שלנו. שמעתי קודם הערה לגבי אומץ הלב של הממשלה או של השרים. אני מניח שזה נאמר מתוך ניסיון ללקט, למצוא איזשהן אמירות שקצת יסעירו או יעוררו את הדיון הרדום. אני מוכרח לומר לכם שאני מלא גאווה, חבריי וחברותיי, על היותי שותף לממשלה שאומרת את האמת, ממשלה שמייצבת סוף-סוף את השלטון במדינת ישראל, סוף-סוף ממשלה שמביאה תקציב. כל כך רצינו שזה יקרה בשנה הקודמת. לצערי, היה מי שסבר שלא מגיע למדינת ישראל שיהיה לה תקציב. הקמנו ממשלה אחרת, ממשלה משותפת, ואני מוכרח לומר לכם שאני מלא גאווה על השותפות הזאת, מקיר לקיר, של יהודים וערבים, דתיים ומאמינים בדברים אחרים.

הוא לא אומר כלום. עבר הזמן.

אם לא היה ברור, אני מציע באמת להוריד את ההצעה הראויה הזאת מסדר-היום, ואנחנו נקדם את המהלך הזה בתקופה הקרובה.

חבר הכנסת אלי כהן, בבקשה. חבר הכנסת אלי כהן, בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות. 1.5 מיליארד שקל לפנסיות התקציביות, לא הייתם צריכים שום ועדה מיוחדת. תסתכלו על שולחן הממשלה כאן. כשתראו את שולחן הממשלה כאן, אתם תראו את הממשלה המושחתת והמנותקת. אלי, תוריד את המיקרופון, כדי שישמעו אותך. תסתכלו כאן מסביב לשולחן הממשלה, ותראו את הממשלה המושחתת והמנותקת ביותר מקום המדינה. כל אחד שלא יושב כאן בכיסא, זה 9 מיליון שקל לקדנציה. לזה, אגב, הם לא הקימו ועדות, את זה הם אישרו באופן מיידי. שר בלי תיק שהוא גם נורבגי, זה מה שנקרא חטא על פשע,

כל הפנסיונרים של צה"ל, שמרוויחים עשרות אלפי שקלים, נעלמו. אגב, עוד מעט נראה כאן את האלוף אלעזר שטרן. מה רשמו בבית הספר לקצינים? ממני תראו וכן תעשו. תתבייש לך. ממני תראו וכן תעשו? דאגתם לפנסיות שלכם, להעלות אותן, אבל בחיילי צה"ל, שמרוויחים 3 שקלים בשעה, לא טיפלתם?

חבר הכנסת לפיד, שיושב, אגב, הוא ראש הממשלה בפועל, כל האחרים נעלמו. גנץ נעלם,

ליברמן נעלם. אגב, שם את חמד עמאר כשר בלי תיק, שנמצא איתו.

לפיד, לפני שיצאת, הזכרתי סיפור מלפני שלוש שנים. כשאתה הבאת את החוק של האוטיסטים, אני הייתי בקואליציה, אתה היית באופוזיציה. הלכתי לליצמן, שאתה והוא לא בדיוק חברים, ואמרתי לו: תעביר את זה. אתה יודע למה אמרתי לו? כי יש לי חברים עם ילדים אוטיסטים. רציתי להסתכל להם בעיניים.

כשאתה תיסע הביתה עם הנהג שלך, כשתראה את החיילים, אתה לא יכול להסתכל להם בעיניים, לא אתה ולא אף אחד מהחברים שלכם. 452 מיליארד שקל מצאתם לכל דבר. 200 מיליון שקל, אמרתי לגנץ: תתחיל בלוחמים, את זה הוא לא מצא. הנורבגים עולים יותר מ-200 מיליון, אבל דבר אחד: כל היום מחזרים אחרי מנסור עבאס. תפתחו את רשימת הדרישות של ה-53 מיליארד שקל. הולכים השרים בממשלה הזאת לאבו מאזן, להיפגש איתו, זה שרוצה להעמיד לדין את חיילי צה"ל. תתביישו לכם, אתם לא ראויים. רואים כמה שאתם מושחתים. תסתכל סביב שולחן הממשלה, תראה כמה אתם מושחתים.

תראה, 25. אני אגיד לך, אנחנו אמרנו ועשינו. אנחנו העלינו ב-50% בזמן שאתה הצבעת, ולדימיר בליאק, בעד חוק נורבגי, בעד שר בלי תיק, בעד סגני שרים מיותרים, בעד 1.1 מיליון, בעד אותו בני גנץ, שלא נמצא כאן עכשיו.

אדון שוסטר, אדון שוסטר, אתה החזרת אותנו לימי מפא"י, למלמולים. אי-אפשר להבין ממך שום דבר. ממדים ללימודים, ממדים למדים. יכולת להגיד בצורה ברורה: נעביר את ההצעה הזאת, לא כמו הבוס שלך גנץ,

לא רצה להיות כאן.

כשגם אתה וגם גנץ תלכו לבסיסי צה"ל, אל תסתכלו לחיילים בעיניים. תתביישו לכם. תודה רבה לחבר הכנסת אלי כהן.

חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה, על פי בקשת האופוזיציה. על פי דרישת 29 חברי כנסת, ההצבעה תהיה הצבעה שמית.

אני מבקש מחברי הכנסת לשמור על השקט ולאפשר לסגנית מזכירת הכנסת לקרוא את השמות. סגנית מזכירת הכנסת, בבקשה, נא להתחיל בהצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד סמי אבו שחאדה, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה, בעד ניר אורבך,

ינון אזולאי, בעד ישראל אייכלר, בעד דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, בעד משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, בעד זאב בנימין בגין,

אוריאל בוסו,

ענבר בזק,

חיים ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן,

ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי,

רם בן ברק, נגד לא להפריע באמצע

חברת הכנסת גולן, אנחנו באמצע ההצבעה. חבר הכנסת כץ, אנחנו באמצע ההצבעה, תודה רבה. חבר הכנסת כץ, חבר הכנסת כץ. כן, בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) איתמר בן גביר,

אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, נגד קרן ברק,

ניר ברקת,

יאיר גולן,

מאי גולן, בעד איתן גינזבורג, אינו משתתף בהצבעה יואב גלנט,

גילה גמליאל, בעד מאזן גנאים, נגד בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, בעד סימון דוידסון,

אבי דיכטר, בעד גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת אריה מכלוף דרעי,

צבי האוזר, נגד צחי הנגבי, בעד שרן מרים השכל, נגד מיכל וולדיגר, אינה נוכחת רות וסרמן לנדה,

מכלוף מיקי זוהר,

אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא,

בועז טופורובסקי, נגד משה טור פז,

אחמד טיבי, אינו נוכח אלון טל, נגד דסטה גדי יברקן,

מאיר יצחק הלוי,

אלי כהן,

מאיר כהן,

יום טוב חי כלפון,

עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, בעד חיים כץ, בעד ישראל כץ, בעד רון כץ, נגד יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי, נגד אורלי לוי אבקסיס, בעד יריב לוין, בעד נעמה לזימי,

יעקב ליצמן, אינו נוכח גבי לסקי,

יאיר לפיד, נגד לימור מגן תלם, נגד אמילי חיה מואטי,

פטין מולא, בעד טטיאנה מזרסקי, נגד מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז,

אורי מקלב,

אבתיסאם מראענה, אינה נוכחת יעקב מרגי,

בנימין נתניהו, בעד יואב סגלוביץ' נגד יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת עידית סילמן, נגד עלי סלאלחה, נגד בצלאל סמוטריץ'

אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס, נגד איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, בעד יצחק פינדרוס, בעד שירלי פינטו קדוש, נגד מאיר פרוש, בעד יסמין פרידמן, נגד אביר קארה, אינו נוכח אלכס קושניר, אינו נוכח יואב קיש,

גלעד קריב, נגד שלמה קרעי, בעד מירי מרים רגב, בעד מיכל רוזין, נגד שמחה רוטמן, אינו נוכח יעל רון בן משה,

שרון רופא אופיר,

מוסי רז,

אפרת רייטן מרום, נגד ג'ידא רינאוי זועבי,

יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, נגד יובל שטייניץ, בעד קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, אינו נוכח יוסף שיין,

עמיחי שיקלי,

מיכל שיר סגמן,

רם שפע, נגד נירה שפק, נגד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת נא לקרוא בבקשה בשמות חברי הכנסת שלא הצביעו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח מיכאל ביטון, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן,

מיכל וולדיגר, בעד אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת אחמד טיבי, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח מרב מיכאלי,

מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבתיסאם מראענה,

יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר,

אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח אביר קארה, אינו נוכח אלכס קושניר, אינו נוכח שמחה רוטמן,

יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלעזר שטרן, נגד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת האם יש מישהו מחברי הכנסת שלא הצביע? אביר קארה. (קוראת בשם חבר הכנסת) אביר קארה, נגד יש עוד חבר כנסת שלא הצביע? אם כך, ההצבעה הסתיימה. נא למנות את הקולות, בבקשה. נגד החיילים. הקואליציה. נגד החיילים, בעד הכיסא, בעד הכיסא שלך. מושחתים. בעד הכיסא שלך. נגד כל דבר, בעד הכיסא. נגד העצמאים, נגד החיילים. ווי ווי על הכיסא. ממשלה נגד חיילי צה"ל,

איזה, נגד חיילי צה"ל, בושה. איזה ביזיון.

בעד הרפורמים.

בזה אתם תומכים, בעד הרפורמים. נגד האזרחים,

נגד העצמאים ובעד הרפורמים. אחלה ממשלה. הרפורמים נגד צה"ל. הרפורמים נגד צה"ל. הרפורמים נגד צה"ל. הרפורמים נגד צה"ל. הרפורמים נגד צה"ל.

בושה וחרפה, הרפורמים נגד צה"ל. חבר הכנסת אבוטבול, מספיק.

חבר הכנסת אבוטבול, מספיק.

חבר הכנסת אבוטבול, בבקשה.

שלך,

חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, הכנסת מציינת היום 20 שנה להירצחו של האלוף, השר וחבר הכנסת לשעבר רחבעם זאבי, זכרו לברכה. הרצח המזוויע ההוא היה ללא ספק אחד מאירועי השיא של האינתיפאדה השנייה. בבוקרו של 17 באוקטובר 2001 ארבו מחבלים של החזית העממית וירו בשר התיירות של מדינת ישראל מטווח אפס. ההתנקשות בשר זאבי תוכננה ואורגנה במשך זמן רב, עקבו אחריו ואספו מידע מודיעיני על אודות סדר-יומו. ההחלטה קרת הרוח לרצוח שר בישראל הייתה ועודנה חצייה של כל הקווים האדומים. זו התקפה נפשעת על מדינת ישראל, על סמליה, ופגיעה בלתי נסבלת בריבונותה, בשלטון שלה ובשר בישראל. ברמה האישית אני זוכר את הבוקר הנורא ההוא כמפקד מחוז ירושלים. הגעתי במהירות למלון היאט, שנמצא דקות ספורות מבניין המטה הכללי של משטרת ישראל. כשהגעתי למקום נחרדתי לגלות ששר בישראל נרצח. זה היה יום טראומתי בעבורי ונורא מאוד במסגרת תפקידי. לאחר מכן ארגנתי את כוחות המרדף, יחד עם שירות הביטחון הכללי, כדי לתפוס את המחבלים השפלים. במהלך השנים מדינת ישראל רדפה אחרי מבצעיו ומתכנניו של פיגוע ההתנקשות, ובשנת 2006, במסגרת המבצע "הבאת ביכורים", סוף-סוף שמה ידיה על המרצחים הנתעבים, שעמדו להשתחרר מהכלא ביריחו. יש לכך חשיבות עליונה במאבק בטרור ובמשמעויות הקשות של האירוע החמור הזה. יהי זכרו של השר רחבעם זאבי ברוך. אני מתכבד להזמין את ראש הממשלה חבר הכנסת נפתלי בנט,

כבוד יושב-ראש הכנסת חבר הכנסת מיקי לוי, שרים, חברי כנסת,

זכרו לברכה, מכובדיי כולם. לפני 50 שנה בדיוק פנה האלוף רחבעם זאבי למשורר חיים חפר בבקשה: כתוב שיר אשר ייטיב לשקף את סיפורה של ארץ המרדפים. "ארץ המרדפים" היה כידוע הכינוי שליווה באותן שנים את בקעת הירדן, בעת שמחבלים חדרו מירדן לתוך ישראל בניסיון לפגוע באזרחי ישראל. אז חיים חפר כתב את השיר "האיש מן הבקעה", ובעבור רבים האיש הזה היה גנדי, האיש מן הבקעה, אלוף פיקוד המרכז הבלתי-נשכח, מי שהוביל את המרדפים אחרי חוליות המחבלים לפני יובל שנים, וכך שמר על ביטחון אזרחי מדינת ישראל וחייהם. "האגדות יפות הן", כתב חיים חפר, "עד שפתאום עפות הן, רק אלוהים ידע לאן".

גם גנדי היה במידה רבה אגדה, אגדה בחייו, אגדה במותו, לא אגדה נוטפת דבש, גם לא אגדה שמחפשת להיות בלב הקונסנזוס החם והנעים,

אגדת גנדי ליוותה את המעשה הביטחוני וההתיישבותי בארץ ישראל במשך עשרות שנים, מיום שעמד על דעתו ועוד כנער צעיר בחר להתגייס לשורות הפלמ"ח ועד שנפל בידי מחבלים בני עוולה והוא שר בממשלת ישראל. גנדי לא רק חי על משמרתו, הוא גם נפל

אשר מרבית חייו הבוגרים הוקדשו לביטחונה של ישראל ולתקומתה, נפל בבירתה, ירושלים.

"מולדת", אמר פעם גנדי, "היא אותו נוף, אותו תא שטח, שאני ועמי גדלנו בו וקיימנו חיים חומריים, ממלכתיים ורוחניים. וכשאני אומר עמי," המשיך גנדי, "אני מתכוון לאבותינו ואבות אבותינו, כפי שממחישים זאת לנו ספרי התנ"ך והתפילה". ואומנם, את חייו הוא הקדיש כדי לצקת תוכן ממשי למילים אלה, להידוק הזיקה שבין עם ישראל לארץ ישראל. הוא ידע היטב שמה שמחבר בין עם ישראל לארץ ישראל הוא לא רק הצורך הפיזי, הפרקטי, במדינת מקלט, אלא שורשים של העם שלנו, שנטועים כאן כמעט ארבעת אלפים שנה, מאז צוּוה אברהם אבינו לקום ולהתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה. הוא ידע שכל צעד שאנחנו דורכים בארץ קושר אותנו לארץ, הוא ידע שכל פסוק שאנחנו קוראים מהתנ"ך מעמיק את אותו הקשר, הוא גם ידע היטב לשזור את גבורתם של השופט גדעון ולוחמיו עם גבורת לוחמי הפלמ"ח, שעימם נמנה גנדי. יש היום משקפיים כאלה, שאפשר להסתכל דרכם במציאות רבודה, שמלבישים על המציאות תמונות, אז גנדי כאילו הסתובב עם משקפיים כאלה ברחבי הארץ והוא ראה את ההיסטוריה שלנו שכבות-שכבות על מציאות חיינו בהווה. הוא היה יריב חד למול החולקים על דעתו, בר-פלוגתא משובח ועתיר ידע. לשונו הייתה חדה, שנונה ומושחזת, מיטיבה לשקף את תפיסת עולמו. בעולם של מעט שחור, מעט לבן והרבה מאוד אפור, גנדי היה איש של שחור ולבן. הוא לא חשש להילחם על תפיסותיו, גם אם הן הוציאו אותו מלב הקונסנזוס. בצמתים שבהם רבים ניצבו וחיפשו כיוון, לגנדי לא היה ספק לאן הדרך צריכה להוביל. הדסקית, שלא משה מצווארו, זאת אשר סימלה את דאגתו לשבויי צה"ל ולנעדריו, המחישה גם דבר נוסף: גנדי היה חייל של ארץ ישראל עד יומו האחרון, חייל עיקש, אדוק ולא מתפשר. גם כאשר פשט את מדיו, שירותו כחייל לא באמת הסתיים. שליחותו של גנדי כאן, בין כותליה של כנסת ישראל, ארכה כ-13 שנים, וגם מעל הדוכן הזה ממש המשיך גנדי להילחם על דעותיו, על אמונותיו, על דאגתו לארץ ישראל ועל עתידה. משפחת זאבי היקרה, 20 השנים שחלפו בלי אבא, בלי סבא שהכרתם ואהבתם, הן ודאי רצופות בגעגוע ובכמיהה למי שהוא היה בעבורכם. אומרים שאדם חי כל עוד הוא קיים בזיכרון אחרים, לכן אני בטוח שכפי שהיה נוכח בחייכם, כך הוא נצור גם בליבכם ובליבם של רבים בעם הזה. נזכור את רחבעם זאבי כאוהב מושבע של ארץ ישראל, נזכור אותו כיהודי הגאה במורשת שלנו, נזכור אותו כלוחם מושבע על תקומתה ועל הבטחת עתידה של מדינת ישראל. יהי זכרו של רחבעם זאבי ברוך. תודה רבה לראש הממשלה. אני מתכבד להזמין את ראש האופוזיציה חבר הכנסת בנימין נתניהו, בבקשה. מכובדי יושב-ראש הכנסת חבר הכנסת מיקי לוי, בני משפחת זאבי היקרים, חברי הכנסת, לפני כמה חודשים, בזמן מבצע שומר החומות, תקפו פורעים ערבים בירושלים אדם בעל חזות חרדית בשער שכם. הם גידפו אותו, הם הפילו אותו ארצה, פניו שתתו דם. האיש הצעיר הזה הוא נתן זאבי, נכדו של גנדי. התוקפים נמלטו, אבל המשטרה פעלה במהירות לאתר את החשודים באירוע הנפשע הזה, והכי חשוב, נתן זאבי קם ושב לאיתנו. כששמעתי על כך בזמן המבצע חשבתי על גנדי ועל משמעות המבצע שאליו יצאנו. לפורעים בירושלים ובערים האחרות, למי שתקף אותנו בירי טילים מרצועת עזה ולכל אויבינו, המבצע הראה את נחת זרוענו. באותם ימים גורמי הטרור הרגישו את עוצמת פעולתנו. מי שביקש לפגוע בנו נשא בתוצאות. כמו במקרה של נתן זאבי, אין מתאימים יותר מדברי הנביא מיכה: "אל תשמחי אֹיַבְתי לי כי נפלתי קמתי." מבצע שומר החומות לא היה המערכה הראשונה שעברנו בדורות התקומה, והוא גם לא יהיה המערכה האחרונה. זהו צו חיינו, כי רק מי שנכון להגן על המולדת במסירות, בהתמדה ובהקרבה זוכה לראות בבניינה. זה בדיוק גנדי: חייל ומפקד, אוהב הארץ, בונה הארץ, מגן הארץ. הוא התחיל בפלמ"ח, בברית השיבולים והחרב, ש-80 שנה מלאו עכשיו להקמתה. איך אמר גנדי? עשינו זאת בלי ציוד,

בלי נשק, אבל עם הכרה, בלי מדים, אבל עם מורל. זה היה בדיוק באותן שנים שגנדי ספג את אהבת ארץ ישראל שלו, אהבה עזה, נלהבת, אמיתית, לכל רגב אדמה של ארצנו. הצעידה והמסעות בנגב ובגליל, מסעות מים אל ים, לימדו אותו, לדבריו, שלא ניתן להסתפק בשאלה איפה אפשר להציב מרגמות. בד בבד חייבים להכיר את המשמעות ההיסטורית של המקומות הללו בתולדות עמנו. אני יכול לומר לכם, הרי כל אחד חייב לספר על קשריו האישיים, אז אני אומר את הקשרים האישיים שלי, החזקים ביותר,

אני יכול לומר לכם מניסיון אישי שגנדי צדק: צעידה בנתיבי המולדת היא הדרך הטובה ביותר להקנות את אהבת המולדת. כשצעדתי עם חבריי וחייליי בסיירת מטכ"ל מאות קילומטרים, יכול להיות שדיכטר יכול לספור יותר טוב מאות קילומטרים, אני חושב אלפי קילומטרים, בגיאיות ובהרים, בוואדיות ובג'בלאות, כמו שהיינו אומרים, בנחלים ובמדבריות, פגשתי אין-ספור אתרים היסטוריים מימי התנ"ך,

וגם מתקופות מאוחרות יותר. הידיעה שאני דורך ברגליי על אותה קרקע שעליה התהלכו קדמונינו, הידיעה הזאת העלתה אותי לגבהים. החוויה הזאת הייתה טבועה בגנדי. הוא דיבר איתי עליה כל הזמן. כשהוא היה פוגש גל אבנים קדום, הוא רצה להבין אם מדובר בנוטרה, בשומרה, במלונה, בסוכה או במגדל. הרי בכרם, כך מלמד התנ"ך, יש לפחות חמישה-שישה מבנים שתפקידם לשמור על פרי הגפן, וחשוב לדעת את ההבדל ביניהם. איך כתוב בישעיהו? "כרם היה לידידי, ויבן מגדל בתוכו" שם זה המגדל. להכרות הקרובה הזאת עם משעולי המולדת דרך הרגליים הצטרפה תאוות הקריאה של גנדי. אני ראיתי במו עיניי את הספרייה הכבירה שלו. זה אוסף מרשים ביותר של ספרים, כתבי יד נדירים, שהוא טיפח במשך שנים. אני חושב שהעושר העצום הזה נתן המחשה לאימרה המחויכת: ביתי הוא ספרייה וסביבה חדרי מגורים. זה פשוט היה כך. הוא חי סביב הספרים הללו, וזה היה עוד חיבור אמיתי בין גנדי לביני. כשדיברנו על ספרים שעוסקים בחקר ארץ ישראל או בספרים שעוסקים באבות אבותינו העיניים שלו זרחו, וגם שלי. למען הסדר הטוב אני חייב להבהיר לכם, חברי הכנסת, שבמונח "אבות אבותינו" אני מתכוון ל-our forefathers, לא לארבעת האבות, כפי שאמר מי שאמר. חברי הכנסת, גנדי היה לוחם ומפקד במלחמות ישראל בעשורים הראשונים של המדינה. כאלוף פיקוד המרכז בסוף שנות השישים הוא עיצב ושכלל את תורת המרדף אחר המחבלים בבקעת הירדן, ובזה הוא יצק נדבך עיקרי במאמץ לחסום את גבולנו המזרחי מפני איומי הטרור, שהיו אז מירדן. אני זוכר היטב את המרדפים הללו, בחלקם השתתפתי, לפעמים מצידו האחד של הנהר, לפעמים מצידו השני. הפעילות הזאת הייתה כרוכה בסכנות, והיא הייתה כרוכה גם בקורבנות. טובי חברינו נפלו, והם הונצחו באנדרטת הבקעה, שגנדי יזם את הקמתה. לכן, לא פלא שלגנדי היה יחס מיוחד לבקעת הירדן. הוא אף קרא לכמה וכמה יישובים שם, נתן להם את שמם,

באותה מידה היה לו יחס מיוחד למרחבי השומרון, שבהם נאחזו שבטי ישראל לפני אלפי שנים. השומרון זה שורשים, השומרון זה ביטחון, השומרון זה חלוציות, לכן אני שמח מאוד על הזכות שניתנה לי, יחד עם חבריי, לקדם את הקמתו של מרכז ההנצחה והמורשת לגנדי ולרעייתו היקרה יעל בברקן בשומרון. בשעה טובה, בימים אלה, אחרי מאמצים שעשינו במשך שנים לקבל את האישורים,

ואני מודה לכל החברים שעזרו בזה, בשעה טובה הדחפורים עלו על הקרקע ועבודות הפיתוח במקום החלו. זה יהיה מרכז חדיש ומרהיב שיחנך להכרת הארץ בכלל ולהכרת השומרון בפרט, בהתאם לפועלו של גנדי. חברי הכנסת, לפני 20 גנדי נלקח מאיתנו בפיגוע טרור נפשע בירושלים. המאמר האחרון שהוא כתב, שהוא הספיק לכתוב לפני הירצחו, היה על הטרור, על המתקפה הנפשעת ב-11 בספטמבר בארצות הברית. לדאבון הלב גנדי עצמו נפל קורבן לטרור הנתעב. מחבלים צמאי דם גדעו את חייו כשהוא בעיצומה של עשייה נמרצת. אבל הטרור לא ניצח אז והוא לא ינצח היום. כשאני אומר את זה

התנאי הוא שנילחם בו במלוא עוצמתנו ללא מורא וללא סייג. לצערי, הממשלה הנוכחית לא עושה זאת. היא מגלה חולשה תהומית בתחום זה, כמו גם בתחומים אחרים. מול ירי רקטות על קריית שמונה, אין תגובה, מול אש מקלעים על מרפסות בשדרות,

פשוט לא עושים כלום. גנדי היה מזדעק למראה הריצה הבהולה של שרים אל אבו מאזן, שהסומק חזר ללחייו, גנדי היה מוחה על קיפוח לוחמי צה"ל, שלא קיבלו כל תוספת לשכרם בשעה ש-53 מיליארד ש"ח הובטחו לרע"מ, גנדי היה תוקף בשצף-קצף את מחדלי הקורונה, את הפגיעה בחקלאים, את ההשלמה עם הסכם הגרעין המתגבש עם איראן, גנדי לא היה משלים עם ממשלה שהעומד בראשה בקושי עובר את אחוז החסימה והיא מתקיימת רק בזכות קולות התנועה האסלאמית, גנדי בטוח לא היה משלים עם דיבורי סרק על ממשלה שהיא 10 מעלות ימינה בעוד שהיא בפועל 180 מעלות שמאלה. קולו האישי של גנדי חסר, אבל זעקתו מושמעת על ידי המוני אזרחי ישראל. צאו לרחובות, תשמעו אותם. זכרו חי, חי מאוד בתודעת העם. נכיר כולם את תרומתו לעמנו ולארצנו. תודה רבה לחבר הכנסת בנימין נתניהו. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. בלי קריאות ביניים, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי השרים, חברי הכנסת, בני המשפחה, בנות, בנים, נכדים, חברים ומוקירי זכרו, לפני 20 שנה, באותו יום מר ונמהר, חשבתי שאותו מחבל, בן החזית העממית, שלף אקדח ורצח את רחבעם זאבי גנדי האיש. היום אני מבין שהוא למעשה נטל פטיש וניתץ במכוון מראה. גנדי לא נרצח כאדם פרטי, הוא נרצח כי הוא היה גנדי, הוא נרצח בגלל מי ובעיקר

גנדי היה מראה, מראה לכל כך הרבה תהליכים שעוברים היום על החברה הישראלית, על המערכת הפוליטית שלה, מראה שכל כך כל כך חסרה לנו היום, מראה של נאמנות ערכית, אידיאולוגית, רעיונית, לדרך מול מי שמעדיפים כיסאות ומנעמי שלטון. פעם אחר פעם אחר פעם היה לגנדי משפט מפתח: "המולדת קודמת למולדת" כן, קודמת למפלגה ולאינטרסים הפוליטיים שלה. גנדי ויתר על כיסאו והתפטר בשל חוסר תגובה על ירי של טרוריסטים לעבר חברון, כי זאת הייתה המחויבות, השליחות, האחריות והנאמנות שלו. גנדי היה מראה של מבט מפוקח על המציאות הדמוגרפית והגיאו-פוליטית, מראה שידעה להסתכל נכוחה אל התהליכים, תהליכי העומק המסוכנים שעוברים על החברה הערבית בישראל.

להבחין בין התקופה שקדמה למלחמת ששת הימים, שאז עברה החברה הערבית תהליכי ישראליזציה, היה שם סוג של השלמה עם הניצחון היהודי בתש"ח, ועד למלחמת ששת הימים והמפגש של המכונים "ערביי ישראל" עם ערביי יהודה ושומרון והתקווה שהחלה מפעפעת בהם שהינה, אם הם יכולים לקבל, לדרוש, לנהל משא ומתן, אז גם אנחנו יכולים. גנדי, במבט מאוד חד, מפוקח וקורא עתידות, והיום אנחנו יודעים עד כמה הוא צדק, ידע לקרוא לילד הזה בשמו בלי לגמגם, בלי לטשטש, בלי לעצום עיניים, להבין את הסכנה ובעיקר להבין את דרישת הנאמנות חסרת הפשרות שאנחנו צריכים להציב לערבי הארץ הזו כתנאי להישארותם כאן כאזרחים שווי זכויות. גנדי היה מראה של יושרה אל מול גל של צביעות ששוטף את מי שדוגלים וחותרים לטרנספר של יהודים ומזדעזעים מהמילה הזו כל אימת שהיא מוזכרת ביחס לאויבים. גנדי היה מראה לשורשיות שנטועה עמוק בתנ"ך, במסורת, במורשת, בהיסטוריה המפוארת של העם היהודי, ויציאה אל מרחבי העשייה מתוך אותה שורשיות עמוקה וחזקה, שכל הרוחות שבעולם באות ונושבות בה ואינן מזיזות אותה ממקומה מול גלים של ניתוק פרוגרסיבי שאיבד את הדרך. כמה חסרה לנו בימים האלה

עכשיו תראו, חברים, אל מול מראה ברורה כל כך, עם דמות ברורה כל כך, יש שתי תגובות אפשריות. רובנו, כשנתבונן במראה, נמצא פערים גדולים. אנחנו לא מגיעים אל הסטנדרטים האלה, כל אחד וחולשותיו, כל אחד ומעידותיו. אבל יש מי שרואה את הפער בינו ובין המראה ומקבל על עצמו להידמות לה, מקבל על עצמו להידמות ולהיות כמה שרק אפשר קרוב, כדי שהבבואה שאני רואה במראה תהיה גם הבבואה שלי, של מה שאני מאמין,

מקדם וחי. יש מי שלא מסוגל לחיות עם הפער הזה ושובר את המראה, שובר את המראה כדי לא לראות את עמוד השדרה ואת קריאת הכיוון שהיא נותנת לו. אז היה מי ששבר את המראה אז, כי הוא הבין שגנדי עם אמונותיו ומורשתו מאיים עליו. יש מי שמנסה לשבור את המראה היום, וזו כנראה הסיבה שמי שמתהדרים בנוצות של ממלכתיות בימים כתיקונם מרשים לעצמם להחרים, כן, להחרים, את טקס האזכרה הממלכתי לשר וקצין, אלוף ומפקד, ציוני, לוחם שנפל על משמרתו בשל היותו שר בממשלת ישראל במדינת ישראל היהודית המתחדשת.

אדוני היושב-ראש, רק לכם, בני המשפחה, ולרבבות רבבות אוהדיו ומוקיריו, ובעיקר ממשיכי דרכו, יש לנו המון סיבות לאופטימיות. המונים המונים המונים בעם ישראל, בחברה הישראלית, מתבוננים אל המראה שהציב לנו גנדי במרכזו של הסלון בהערצה, ועובדים קשה ועושים את כל יכולתם כדי להיות דומים עד כמה שרק ניתן אל המראה, והמראה הזו תנצח ותהיה מודל לכולנו. יהי זכרו של רחבעם זאבי גנדי, השם ייקום דמו, ברוך.

תודה רבה לחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. חבר הכנסת ניר אורבך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, שרים, חברי וחברות הכנסת, משפחת זאבי היקרה, שלוש נקודות. על גנדי אפשר לומר ולכתוב הרבה, אבל אני רוצה להתייחס לשלוש נקודות. נקודה ראשונה, רחבעם זאבי, שכונה גנדי, למה הוא כונה גנדי? יש על זה כמה גרסאות. אחת הגרסאות אומרת שבקיבוץ, כשהיה נהוג לגלח את ראש הבנים, הוא נכנס לחדר האוכל קירח, רזה ויחף והזכיר לחברים את מהטמה גנדי, ומאז דבק בו הכינוי. לא סתם פתחתי בסיפור על שמו. השם הוא המהות. שמות ילדיו של גנדי מעידים על הדמות שהוא היה, על אהבת ארץ ישראל ועם ישראל שבערה בעצמותיו. לבנו הבכור קרא יפתח פלמ"ח ולקטנים יותר סייר בנימין, מצדה, צאלה וערבה. אהבת הארץ והעם הייתה חלק ממנו, מאופיו וממהלך חייו. היא החלה מהחינוך שקיבל בביתו, כשנולד בימין משה, המשיכה בקיבוץ גבעת השלושה, שם למד והתחנך, ולאחר מכן בתיכון, בגימנסיה העברית רחביה, שם הושפע מאוד ממוריו בכל הנוגע לאהבת הארץ. גם כשהמשיך ללימודים גבוהים, הם היו לימודי ארץ ישראל. בהיותו בתפקידים בכירים בצבא, ארץ ישראל ועם ישראל עמדו תמיד לנגד עיניו. נקודה שנייה, היכולת לחלוק אך גם לכבד, היכולת לעבוד עם אנשים גם עם האידיאולוגיה שלהם שונה לחלוטין, להצליח לקדם דברים בשותפות, לנצח מלחמות, לעבוד למען עם ישראל גם כשהוא לא מסכים עם השותף שלו, כי הוא עדיין שותף, הוא שותף כי בסוף הבסיס משותף

אנחנו אולי נחלוק על הדרך, אולי נחלוק על הטקטיקה, אבל מה שצריך לעמוד לנגד עינינו הוא טובת עם ישראל, תמיד ומעל הכול. נקודה שלישית, על כרטיס החבר של תנועת מולדת, התנועה שגנדי הקים, היה כתוב: ארץ ישראל לעם ישראל על פי תורת ישראל. גנדי, כידוע, לא היה אדם דתי במובן המקובל, אבל הוא היה אדם שאוהב את המסורת. הוא הבין שעם ישראל קיבל את ארץ ישראל על פי המסורת ומכוח המסורת זכותנו על ארצנו. מכוח המסורת זכותנו על ארצנו, מכוח המסורת אנחנו עם. שלוש נקודות פשוטות, אבל הן עולם ומלואו. אלה שלוש נקודות שיכולות לשנות סדרי עולם. שלושה מחבלים רצחו את גנדי, שלושה מחבלים שקיבלו מאסרי עולם. ברגע אחד ומטווח קצר הם רצחו את הגבורה הצבאית, את הגאווה הלאומית, את האהבה ואת הנתינה. לפעמים כל מה שיש לנו זה רק שלוש, שלוש שניות, דקות, שעות, ימים, שבועות ואפילו שנים. אפשר לשנות בהם סדרי עולם. השאלה היא תמיד: באיזה צד אנחנו בוחרים להיות? שלוש הנקודות הללו הן מורשתו הלאומית והציבורית של שר וגדול בישראל, רחבעם בן מינה ושלמה זאבי, השם ייקום דמו. יהי זכרו ברוך. תודה רבה לחבר הכנסת ניר אורבך. תמה הישיבה לזכרו של חבר הכנסת לשעבר והשר לשעבר רחבעם זאבי גנדי, זכרו לברכה. תודה רבה למשפחה על השתתפותכם באירוע זה. נמשיך בסדר-היום. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק הכנסת (תיקון, ייצוג האופוזיציה בוועדות הכנסת), התשפ"א 2021, של חבר הכנסת צחי הנגבי. בבקשה.

תודה רבה, אדוני. רבותיי חברי הכנסת, יש חוקים שלא אמורים להגיע לחקיקה ויש נושאים שלא אמורים להיות מוסדרים בחקיקה. כשהם מגיעים לחקיקה, אדוני היושב-ראש, זה אומר שמשהו

בלתי נסבל, קרה, משהו שאף אחד לא האמין שיקרה, ולכן גם אף אחד לא חשב ליזום את העיגון של הדבר הזה בחקיקה.

למעלה משבעה עשורים הכנסת לא נדרשה להגן בחוק על הזכויות הבסיסיות של האופוזיציה. היה ברור לכל ממשלה כי העובדה שהיא נהנית מרוב בכנסת אין פירושה שמותר לה לעשות שימוש ברוב הזה כדי לנהוג בדורסנות כלפי המיעוט. בדיוק ההפך, בגלל שהכנסת העניקה לה את האמון, הממשלה מחויבת לשמור על מעמדה של הכנסת. מעמדה של הכנסת, בשונה ממעמד הממשלה, הרשות המבצעת, מעמד הכנסת הוא גם מעמדה של האופוזיציה. מעמדה של הכנסת הוא גם הכבוד שרוחשים כלפי אלה שאינם מיוצגים ברשות המבצעת. זה הבסיס למשטר הדמוקרטי הפרלמנטרי שלנו, ולפי המסורת הזו אכן ניתנים לאופוזיציה כדבר שבשגרה, שאיננו מעוגן ומעולם לא היה מעוגן בחקיקה, כלים יעילים לתת ביטוי ראוי להשקפות שלה, לבטא את הקול שלה, שהוא למעשה קול של רבים רבים בציבור. בין שהאופוזיציה גדולה מאוד, כמו שהיא היום, או כמו בעבר, האופוזיציות שנהנו מפחות משקל פרלמנטרי, תמיד הקול של האופוזיציה היה קול בעל חשיבות. לכן, מאז ומעולם נתנו לאופוזיציה לנהל ועדות קבועות משמעותיות וגם ייצוג הולם בכל הוועדות, כשהמושג "ייצוג הולם" תמיד היה תרגום מדויק של התפלגות הקולות כפי שהריבון, כפי שהעם הכתיב. כך נהגנו אנחנו בכל הממשלות שהובלנו. נדמה לי שמכל יושבי האולם הזה השר דרעי זכה להיות השר הראשון מכל 120 חברי הכנסת. באיזו שנה כיהנת לראשונה בממשלה? 1989. זאת הוכחה לכך שהיו ממשלות, גם אלה שאתה כיהנת בהן וגם אלה שאני זכיתי לכהן בהן, החל בשנת 1996, שפעלו על פי המסורת הזאת. היה לממשלה רוב, אבל הרוב הזה לא נהג בדורסנות כלפי האופוזיציה. דרך אגב, כך נהגו גם ממשלות השמאל. כאשר השמאל זכה בבחירות ובראשו עמדו שמעון פרס, יצחק רבין, אהוד ברק, תמיד השמאל נתן כבוד למסורת שהבית הזה נהג בה של כיבוד האופוזיציה. אבל משהו קרה. כמו שאמרתי בתחילת הדברים, נפל דבר. זאת כבר לא ממשלת ימין, זאת כבר לא ממשלת שמאל, ממשלת "אחדות", ממשלת "הריפוי", ממשלת "הנמכת הלהבות", "איחוי הקרעים", "הפחתת השסעים". אני שם את כל הדברים האלה במירכאות כפולות ומכופלות. אבל לפחות, אם באתם לאחד, איך זה, אדוני היושב-ראש, שדווקא הממשלה הזאת, עם כל ההתיימרות הזאת, המופרכת, קורעת לגזרים את כל כללי המשחק שהיו נהוגים פה בבית הזה עשרות בשנים? מאיפה השחצנות הזאת כלפי האופוזיציה? כאילו זכו ב-90% מן הקולות. זאת דווקא ממשלה שיש בה, מה שנקרא "על הקשקש". רוב דחוק שבדחוקים, חיים על זמן שאול מהצבעה להצבעה. ראינו היום בהצבעה חשובה 55 ו-54 בקושי, על קול אחד, תלויים על בלימה של כל רסיס של כל מפלגה, בכל נורבגי. אנחנו לא שוכחים, אדוני היושב-ראש, שדווקא במעמד המכובד ביותר והחגיגי ביותר שהקואליציה הזאת תזכה לחוות בקדנציה הזאת, מעמד השבעת הממשלה, אפילו במעמד השבעת הממשלה בקושי הצליחו לקושש 60 חברי כנסת, מחצית מן הבית הזה. אפילו לא רוב מספרי. והינה, דווקא הממשלה הזאת, שהייתה צריכה מכוח העובדות האלה שפירטתי, אדוני היושב-ראש, לנהוג מנהג של צניעות, לכבד את יחסי הכוחות האמיתיים בכנסת, להבין שאומנם זה יהיה מאוד קשה ובכל ועדה אנחנו לא נעשה להם חיים קלים, אבל לפחות הם לא מתבזים בניסיון חסר תקדים לקעקע מסורות של 73 שנים. אז עדיין לא מאוחר מדי. עדיין יש לממשלה הזאת, לפחות בתחום הזה, אני לא מצפה שבתחומים המדיניים, בתחומי הביטחון, בתחום הקורונה, בכל היעדר התפקוד היסודי הכואב בנושאים מהותיים, יהיה שינוי. כי אי-אפשר שיהיה שינוי כשמדובר בממשלה שהיא חסרת ניסיון, חובבנית, מקבעת כללי משחק שך לא להגיע לשום מקום, לא לבצע שום מדיניות, לא לגבש שום מדיניות. גם אדם אופטימי כמוני לא מעריך שיחול שינוי. תהיה פה תקופה לא קלה לעם ישראל, ואנחנו נתמודד איתה. אבל לפחות בנושא הבסיסי הזה, של איך אנחנו חיים אחד עם השני בתוך הכנסת, בתוך הוועדות, אנחנו מצפים לחישוב מסלול מחדש, לנטישה של הדרך הרעה הזאת, המוזרה הזאת, שאין בה באמת רווח, כי הרי אנחנו לא מוכנים להשלים עם הסיטואציה הזאת. חברת הכנסת שטרית. אמרתי כמה שהוא צודק. אנחנו לא מוכנים ולא נשלים, וילווה אתכם הצל הזה של הפגיעה במסורת של הכנסת מבוקר עד ערב בכל יום כנסת. אתה מדבר לאנשים שעשו מבצע חד-פעמי. לא מעניין אותם מה יהיה מחר. הם יודעים שזה חד-פעמי. אין חזון, לכן לא מעניין אותם. למה לדבר ככה?

לא ידעתי, בקול רם. אז אני חוזר לשר שאמור להשיב. אני לא מציע שנעשה את הדברים האלה באמצעות הוראה של בית המשפט או בלחצים של דעת הקהל או אפילו בתקשורת. אני כבר שמעתי קולות בתקשורת, שבדרך כלל איננה מזדהה עם הזעקה שלנו בשום נושא. אפילו בנושא הזה שמעתי כמה וכמה דברי ביקורת חריפים לא נעימים של התקשורת. לכן אני מציע שלא להתחפר בעמדות האלה, לכבד את האופוזיציה, לכבד את הזכות שלנו להיות שותפים מלאים בוועדות על פי המשקל של ההתפלגות של יחסי הכוחות בכנסת, להמשיך את הקו האידיאולוגי, הענייני, המהותי על סוגיות, על נושאים, על תוכניות, על מדיניות, על חזון, על השקפות עולם, ולהפסיק כבר עם העימות הזה על הדרך הראויה לנהל את הבית הזה. זה יהיה לכבוד לממשלה ובראש ובראשונה לכנסת.

תודה לחבר הכנסת צחי הנגבי. ישיב על הצעת החוק השר יועז הנדל. בבקשה, אדוני. את הממשלה, את הממשלה. לא, אני מסכים. אם לא הייתי מסכים הייתי מדבר אחרת. קודם כול, אני רוצה להודות לחבר הכנסת צחי הנגבי. אני חושב שזה השיח שצריך להתנהל כאן, שיח ענייני, ולהתווכח אידיאולוגית. אני פחות מתחבר לצעקות שרצות פה מדי כמה ימים. אנחנו יכולים להתווכח על המון נושאים ולהסכים על המון נושאים, והבית הזה צריך לקיים את הפולמוס היהודי הידוע. דיבר קודם ראש האופוזיציה על אבות אבותינו, אז לא רק אבות אבותינו הציונים אלא גם אבות אבותינו בסנהדרין ובמקומות אחרים בתולדות העם שלנו. הממשלה מתנגדת להצעת החוק, מכיוון שהרכבת הוועדות של הכנסת זה לא נושא שמתאים לחקיקה, כך אנחנו סבורים. מאז ומעולם הרכבת ועדות הכנסת נעשתה בהתאם ליחסי הכוחות הפוליטיים. הם משתנים מכנסת לכנסת ומקדנציה לקדנציה. גם מציע הצעת החוק הזאת יודע זאת היטב. אתה נבחרת לראשונה ב-1988, אם אני לא טועה, וב-33 השנים שחלפו מאז לא הוגשה הצעת חוק מהסוג הזה, וגם אתה לא הגשת. יתרה מזו, אני חושב שיש משהו מעניין, ושוב, ויכוח אידיאולוגי שהוא חשוב ומעניין: אלה שמתנגדים למוסדות מסוימים, קח לדוגמה את בג"ץ. אלה שהשכם והערב אומרים שאי-אפשר לעתור לבג"ץ, ומה פתאום שבג"ץ יעסוק בעבודת הכנסת, ואיך זה ניתן ואיך זה אפשרי, וחס וחלילה, ובית המשפט שלהם וזה שלנו, דווקא אלה, כשהם צריכים הם עותרים לבג"ץ.

1. צביעות גדולה, 2. סימני שאלה אידיאולוגיים גדולים על התהליכים,

עזבי, לא באופן אישי. אף אחד מאיתנו הוא לא אדם פרטי. אנחנו שליחי ציבור. בניגוד להחלטה סיעתית, אנחנו שליחי ציבור. לעתור, אתה משקר. הלכנו באופן פרטי, אישי, קטי, את לא אדם פרטי. את עותרת על עניין פוליטי-ציבורי. אם התפיסה שלך היא שאסור לעתור לבג"ץ בגלל, לא, אתה רואה? אנחנו, יש לנו

אנחנו לא הולכים אחרי אדם אחד, אנחנו יכולים לחלוק על זה, אם את הולכת אחרי אדם אחד או לא. ברמה האישית. תודה, חברת הכנסת קטי. אני חייב להגיד, אני מבין את מה שאמרת. אדוני היושב-ראש, אני מקבל את דבריה וגם עליהם אני חולק. אני חושב שכאשר יש מפלגה שבה יום אחד מצביעים בעד ההתנתקות כי יושב-ראש המפלגה הוא בעד ההתנתקות, ויום אחרי הם נגד ההתנתקות כי היושב-ראש נגד,

ויום אחד הם בעד שחרור מחבלים כי היושב-ראש בעד,

קרעי.

ויום שני הם נגד שחרור מחבלים כי היושב-ראש נגד, חבר הכנסת קרעי,

ויום אחד כולם מצייצים כמה חשוב לעשות שיתוף פעולה עם מפלגת רע"מ ולנהל איתם משא ומתן,

כשעושים הקבוצה האחרת עם רע"מ,

אז אני קורא לזה הליכה אחר אדם אחד. זה פולחן אישיות, כך אני תופס את הדברים. יכול להיות שאחרים יתפסו את זה אחרת. אז תענה עניינית, גם על זה בתולדות העם היהודי ידענו משברים, אחרי קבוצות שהלכו אחרי אדם אחד. אני רוצה לחזור לעניינו, להצעת החוק הזאת: מרכז האופוזיציה הנוכחי הוכיח, כאשר קיים, אבל אריה דרעי, ביהדות שלנו, ביהדות שלי, אני לא זוכר שכתבו במסכת בבבלי שסופרים מנדטים ולפי זה הולכים אחרי אדם כלשהו. אולי בנצרות הולכים אחרי האפיפיור.

בעם היהודי, הולכים אחרי הרעיון, וגם כשיש אדמו"ר ורב חשוב, שואלים את עצתו ולא הולכים אחרי אדם אחד. יועז, לא, לא, אתה יודע מתי הלכנו אחרי אדם אחד? עם שבתאי צבי. ולאן הגענו בסוף? חלק מהעם התאסלם ונמצא עד היום בטורקיה עם השבתאים.

אנחנו לא הולכים אחר אדם אחד, לא משנה מה הוא אומר. הולכים אחר רעיון, ומפלגה שהולכת אחר רעיון, הולכת אחר תפיסת עולם, ולכן כשיש התנתקות,

ולכן כשמשחררים מחבלים,

והם לא משנים את דעתם בהתאם למה שאותו אדם אומר,

על מה אתה מדבר? אתה מחוק.

כשיואב קיש מנהל משא ומתן עם רע"מ ומסביר שזה בסדר, וכולם אומרים שזה בסדר, חבר הכנסת קיש, תודה. יועז, בשם מי אתה מדבר?

זו הליכה אחר אדם אחד. יועז, בשם מי אתה מדבר? אני הולך, לא עברת את אחוז החסימה. אני הולך, מה זה משנה? אריה, אתה עבד של סקרים? אנחנו עבדים של רעיונות. העם היהודי הוא עבד של רעיונות, לא של סקרים.

הסקר הכי חשוב הוא הקלפי. אתה הרי יודע, מי יודע יותר ממך שבכל סקר הליכוד לוקח את כל המנדטים של ש"ס, ובקלפי ש"ס מקבלת את המנדטים של הליכוד. מה זה משנה?

חברים, אני נבחרתי לכנסת בבחירות חוקיות. כך זה במדינת ישראל, לא על פי סקרים, והמבחן הכי חשוב הוא מבחן הקלפי, ובקלפי העם קבע שיש ממשלה, ממשלת אחדות. גם כשהעם אמר לכם בקלפי לא ללכת להתנתקות אז הלכתם, מפלגת הליכוד, וגם כשהעם אמר שהוא לא רוצה לשחרר מחבלים אז שחררתם 1,027 מחבלים, ועכשיו מלאו עשר שנים לשחרור גלעד שליט. וגם כשהעם אמר נגד הקפאה, אתם הקפאתם בנייה, וכולכם אמרתם אמן, יועז,

חברת הכנסת שטרית, קטי.

גם כאשר אמרו לכם: תכריעו את החמאס בעזה, הבטחתם ולא עשיתם את זה.

וגם כאשר העם זעק כי איבדתם את המשילות בנגב ובגליל, לא עשיתם כלום. מתי נזכרתם? כשאתם באופוזיציה. באופוזיציה פתאום אתם נזכרים בכול. הכול צריך לעשות. פתאום גיליתם שיש נגב וגליל, לא רק קיסריה ורחביה. פתאום גיליתם שיש ערים מעורבות. פתאום גיליתם שיש ערים מעורבות.

פתאום יואב קיש, שניהל משא ומתן עם רע"מ, גילה שהוא בעצם לא רוצה לנהל משא ומתן עם רע"מ, כי עכשיו הוא באופוזיציה.

פתאום גיליתם שאתם רוצים חוק על ועדות הכנסת.

כי עכשיו אתם באופוזיציה. לא, כי באתם, למשול? באתם להראות שיש חוק אחר,

את מה שאמרו ז'בוטינסקי ובגין, תגלו עד כמה חשובה המשילות בנגב והגליל. עכשיו אתה שר. מה אתה עושה?

אולי תגלו, לא להיות עבדים, תהיו

נא לשבת, חבר הכנסת קרעי. חברת הכנסת, יועז הנדל, מי אתה ואת מי אתה מייצג?

תודה רבה לכם. אה, לא לרדת? תודה רבה לכם.

לפי התקנון, עשר דקות. אני מאפשר, אם המציע רוצה, סיימת את דבריך.

לפי התקנון, השר משיב עשר דקות אחרי המציע.

תודה רבה לכם. חבר הכנסת הנגבי, רוצה להשיב? לא, לא. יש נוהל. הממשלה הגישה בקשה להצבעות שמיות על כל החוקים,

הצבעה שמית. מזכירת הכנסת, נא להקריא את שמות חברי הכנסת. אנחנו מתחילים בהצבעה. נא לשמור על השקט בזמן ההצבעה. קרעי, זה מפריע בזמן ההצבעה. לא קוראים קריאות ביניים בזמן ההצבעה.

בעד סמי אבו שחאדה, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה, אינו נוכח ניר אורבך, נגד ינון אזולאי,

ישראל אייכלר, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, בעד חברת הכנסת מירב בן ארי, זה מפריע. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, בעד חברי הכנסת, נא לשמור על השקט. חבר הכנסת רומן, רומן, מנהל סיעת ישראל ביתנו. סדרנים, נא לפזר שם את, בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) זאב בנימין בגין,

אוריאל בוסו,

ענבר בזק,

חיים ביטון, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן,

ולדימיר בליאק, נגד מירב בן ארי,

רם בן ברק,

איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור,

נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, נגד קרן ברק,

ניר ברקת, בעד יאיר גולן,

מאי גולן,

איתן גינזבורג, אינו נוכח יואב גלנט, בעד גילה גמליאל, אינה נוכחת מאזן גנאים,

בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני,

סימון דוידסון,

אבי דיכטר, בעד גלית דיסטל אטבריאן,

אריה מכלוף דרעי, בעד צבי האוזר, נגד חברת הכנסת סילמן, חברת הכנסת בן ארי. סדרנים, נא להושיב גם את מי שנותן גב לנואם. (קוראת בשמות חברי הכנסת) צחי הנגבי,

שרן מרים השכל,

מיכל וולדיגר,

רות וסרמן לנדה,

מכלוף מיקי זוהר,

אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי,

משה טור פז,

אחמד טיבי, אינו נוכח אלון טל, נגד דסטה גדי יברקן, בעד מאיר יצחק הלוי, נגד אלי כהן,

מאיר כהן, אינו נוכח יום טוב חי כלפון,

עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, בעד חיים כץ, בעד ישראל כץ, בעד רון כץ, נגד יוראי להב הרצנו, נגד מיקי לוי,

אורלי לוי אבקסיס,

יריב לוין, בעד נעמה לזימי,

יעקב ליצמן, אינו נוכח גבי לסקי,

יאיר לפיד, אינו נוכח לימור מגן תלם,

אמילי חיה מואטי,

פטין מולא,

טטיאנה מזרסקי, נגד מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז, בעד אורי מקלב, אינו נוכח אבתיסאם מראענה,

יעקב מרגי, בעד מופיד מרעי, נגד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ'

אינו נוכח אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת עידית סילמן,

עלי סלאלחה, נגד בצלאל סמוטריץ'

אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס, נגד איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה,

יצחק פינדרוס, בעד שירלי פינטו קדוש, נגד מאיר פרוש, בעד יסמין פרידמן,

אביר קארה,

אלכס קושניר, אינו נוכח יואב קיש,

גלעד קריב,

שלמה קרעי,

מירי מרים רגב, בעד מיכל רוזין,

שמחה רוטמן,

נוכח יעל רון בן משה,

שרון רופא אופיר,

מוסי רז,

אפרת רייטן מרום,

ג'ידא רינאוי זועבי, נגד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר,

יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי

שטרית, בעד אלעזר שטרן, נגד יוסף שיין, נגד עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, נגד רם שפע, נגד נירה שפק,

עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת

בשמות חברי הכנסת שלא היו נוכחים. (קוראת בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ישראל אייכלר, בעד דוד אמסלם, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח חיים ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח איתמר בן גביר,

נפתלי בנט,

איתן גינזבורג, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, נגד אחמד טיבי, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אורי מקלב, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח אלכס קושניר, אינו נוכח שמחה רוטמן, בעד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת יובל שטייניץ, בעד עמיחי שיקלי, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת יש חברי כנסת במליאה שלא קראו בשמם ורוצים להצביע, או שקראו בשמם?

(קוראת בשם חברת הכנסת) גילה גמליאל, בעד

תוודאו לפני הספירה אם תיקנתם את הספירה של בועז טופורובסקי, כי הוא תיקן לפני התשובה. נודיע לפרוטוקול. תמה ההצבעה. נא להגיש לי את התוצאות. להלן תוצאות ההצבעה: 46 חברי כנסת בעד, נגד הצביעו 50. אי לכך, הצעת החוק לא

עד חמש דקות לרשותך, אדוני. אני חושב שאני לא אזדקק לחמש דקות. השר הנדל, היה לנו פה ויכוח. הרי החוק הזה עוסק בהגנה על זכויות האופוזיציה. באת ודיברת על דרך, על אידיאולוגיה, דיברנו על הציבור שנמצא מאחוריך. אני הייתי צריך להסתכל בוויקיפדיה כדי להיזכר, השר הנדל, בדרכך הפרלמנטרית. לפני שהיית בפרלמנט, הכרתי אותך, הערכתי אותך. אני חושב שהפרלמנט גרם לך לתזזיתיות יתר. אני מזכיר לחברים פה: התחלת במפלגת תל"ם עם בוגי,

לפני כשנתיים. אחרי זה הם הפכו להיות כחול לבן, והיית חבר כנסת מטעם כחול לבן, ואחרי זה פרשת מכחול לבן והקמתם את דרך ארץ.

הייתה תקופה שלא נכנסתם לאיזושהי כנסת, ובסוף הצטרפתם לתקווה חדשה. אז אתה כל הזמן מחפש שמות, פעם זאת דרך ארץ, פעם זו תקווה חדשה. בסוף, אני אומר לך את האמת בפרצוף, רואים את זה בסקרים. אין מאחוריכם ציבור, לא מאמינים בכם, אתם אופורטוניסטים, אין לכם דרך, וכל מה שיש לכם לעשות זה ללמוד מהליכוד איך אנחנו עובדים. תודה רבה. אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר-היום. לא, זה לא ייגמר, זה לא ייגמר. זה פינג פונג. אין בתקנון, אי-אפשר. מכובדי, אי-אפשר. יש תקנון. סמוך עליי שאם היה מתאפשר, לא הייתי מקפח את זכותך. אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר-היום, הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון, חובת לימוד עברית וערבית במוסדות חינוך תיכוניים), של יריב לוין.

אדוני, עד עשר דקות עומדות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כבוד השר, חברות וחברי הכנסת, למען האמת, עצוב מאוד שבכלל צריך להביא הצעת חוק כזאת לדיון, משום שנדמה שכל מי שחי באזור הזה, אפשר להרגיע את האזור השמאלי? חברת הכנסת סילמן, רם שפע. בבקשה, אדוני. וכל מי שחי במדינת ישראל אמור לתהות, נדמה לי, איך ייתכן שלמרות שחיים בתוכנו כ-20% מאזרחי ישראל שהם דוברי השפה הערבית, ושבאזור סביבנו רוב מוחלט של המדינות דוברות ערבית, אפילו באזור המרוחק, לא רק מסביב לגבולותינו, במציאות הזו יש בקושי אלפים בודדים של תלמידים בבתי הספר הממלכתיים שלומדים ערבית. הדבר הזה לא היה כך בעבר, אלא שכתוצאה משורת החלטות שערורייתיות של שרי חינוך לאורך השנים, מספרם של לומדי הערבית הלך וירד, הלך וירד,

והגיע בעצם למצב שמעטים מאוד הם אזרחי ישראל היהודים שדוברים את השפה. יתרה מזו, אדוני היושב-ראש, אם בעבר לפחות התברכנו בלא מעט יהודים שהגיעו ועלו מארצות דוברות ערבית והייתה להם את השפה, או כשפת אם או לפחות כשפה שהייתה להם בקיאות מסוימת בה, הרי שגם הדבר הזה, מטבע הדברים, הולך ונעלם, והדור החדש איננו בקי ואיננו יודע ואיננו מכיר. אני חושב שזה מצב בלתי נסבל, זה מצב נורא ואיום. הוא תולדה של הזנחה מתמשכת של משרד החינוך, של שרי החינוך. הוא גם תולדה, וצריך לומר את זה בגילוי לב, של רתיעה של לא מעט אנשים בחברה היהודית מכך שמטבע הדברים הערבית היא שפתם של אלה שלא פעם נמצאו בצד שנלחם בנו. הדבר הזה מרתיע אנשים ויצר איזושהי תדמית שלילית לעניין הזה. אבל אני חושב שהיום, דווקא היום, כאשר אנחנו נמצאים שנה לאחר חתימת הסכמי אברהם, עם שינוי מאוד גדול שהצלחנו לייצר במזרח התיכון, עם רוחות של שלום ועם פוטנציאל מאוד מאוד גדול לעתיד ולהמשך, הדבר הזה, הצורך הזה בלימודי הערבית הופך לחיוני יותר ויותר, ומולו חוסר מעש, והייתי אומר אפילו ההפך, הליכה אחורה ורגרסיה. אגב, אני רוצה לומר דבר נוסף בעניין הזה: יש כאלה שמתפארים בכך שישנם מקומות שבהם כבר מלמדים משהו, מלמדים קצת ערבית מדוברת. אני חושב שאין טעות גדולה מזו. אין שום דרך אמיתית ללמוד ערבית בלי לימוד יסודי של ערבית ספרותית. אגב, אדוני היושב-ראש, קיבלנו עכשיו דוגמה עד כמה הנושא הזה מעניין את שרת החינוך ואת משרד החינוך. אפילו להשיב להצעה שלי, לשמוע את הדברים מתחילת הדרך, שרת החינוך לא חשבה שהנושא מספיק חשוב, והגיעה רק עכשיו. לא פלא, האמת, לא מפתיע. לא ציפיתי למשהו אחר. אני רוצה לפנות לחברי הכנסת רוזין, לסקי, לחברות הכנסת רוזין ולסקי, שנמצאות כאן. אני רוצה, גם מוסי רז. וחבר הכנסת רז, שנמצא כאן. אני רוצה לשאול אתכם באמת שאלה אמיתית. הרי אתם יודעים היטב שהצעת החוק הזאת, הצעת החוק הזה, חברת הכנסת לסקי, אתם הרי יודעים היטב שהצעת החוק הזו היא לא איזו,

תקשיבי עד הסוף. פרובוקציה שעשיתי עכשיו מספסלי האופוזיציה. כי את הצעת החוק הזו אני הגשתי ביחד עם חברכם לסיעה, השר דהיום, עיסאווי פריג', עוד בכנסת התשע-עשרה, כאשר הייתי חבר כנסת, והינה, ההצעה הזו סוף-סוף מובאת לכאן לדיון.

לצערי הרב, זה לא הגיע למליאה.

זה לא הגיע למליאה, ואני אסביר לכם גם למה. הוא עונה לכם, הוא עונה לכם. אני אענה לכם. אני אענה לכם.

אתם מכירים אותי שאני לא רק אומר דברים, אז תקשיב, חבר הכנסת מוסי רז. חבר הכנסת רז, אי-אפשר לשאול ואז, תקשיב. אני אספר לך מה היה. אני ידעתי ששר החינוך, חבר הכנסת רז, אני עונה לך.

אני ידעתי ששר החינוך דאז מתנגד להצעת החוק,

אבל למרות זאת אני עשיתי את המקסימום שיכולתי והבאתי אותה לדיון בוועדת שרים לחקיקה על חשבון המכסה שהגיעה לי, ונאבקתי וניסיתי לשכנע. לצערי הרב, כפי שאתה יודע, הסיעה שלי משכה את ההצעה מהשולחן ולא יכולתי להביא אותה להצבעה. יש לי הצעה, תשמע אותי עד הסוף. ביקשתי אז, ואמרתי לחבר הכנסת פריג': בוא נגיש את זה עוד פעם. הפעם אתה תגיש, ונגיש את זה על המכסה הסיעתית שלך. לצערי הרב, לא הספקנו. עכשיו אני אומר לך בצורה הברורה ביותר:

הדבר הזה, אי-אפשר לחשוב על איזה פסיק במה שאתם מאמינים בו שהדבר הזה סותר אותו. ההפך הוא הנכון. אתם הייתם יכולים לעשות מה שעושות פה סיעות אחרות כשמגיע משהו שחשוב להן. הינה, לדוגמה, בא חבר הכנסת ווליד טאהא, אל תרוצי כל כך מהר ותתרגזי, חברת הכנסת רוזין, כי זה דווקא משקף את האבסורד ואת הצביעות שלכם. בא חבר הכנסת טאהא, וכשהוא רצה לפתוח את המכון הפתולוגי בשבת הוא אמר: רבותיי, אם אני לא אקבל א', ב' וג', לא תהיה ממשלה. אבל אתם כבר הצבעתם בעד חוק הכניסה לישראל, ועכשיו אתם הולכים להצביע נגד הצעת החוק הזו, ואתם הולכים להצביע נגד הדבר הכי בסיסי ביכולת לייצר חיבור וקשר בין כלל אזרחי ישראל ובינינו לבין העולם הערבי. הרי איך נתקשר עם אנשים אם אנחנו לא מבינים את שפתם, אם אנחנו לא מסוגלים לקרוא ולהכיר את תרבותם, אם אנחנו לא מסוגלים להבין את המצוקות שלהם או את מה שחשוב להם? איך נעשה את זה, מכלי שני? מכלי שלישי? מתיווך של מישהו כזה אחר? איך אתם מעיזים להתנגד להצעה הזו?

איזו צביעות. בושה וחרפה. עכשיו, אני אומר לכם, זה עוד לא מאוחר. זה עוד לא מאוחר. חברת הכנסת אמילי מואטי, את נבחרת לכנסת בשביל להפיל את החוק הזה?

אז איפה אתם? תשמיעו קול זעקה.

איפה אתם כשהממשלה מחליטה אפילו,

לא לדחות את הדיון? מחליטה במכה, מתנגדים על הסף. אני קורא לכל חברות וחברי הכנסת למה אתה מזלזל במנסור?

שבאמת מאמינים ביכולת לייצר שיח אמיתי, שבאמת מבינים את החשיבות שכל ילד וילדה בחינוך הממלכתי, והדגשתי שהצעת החוק הזו נועדה לטפל בחינוך הממלכתי, במה שמדינת ישראל נותנת לתלמידים שהולכים לזרם החינוך הממלכתי שלה. כל הילדים האלה אתם עצמכם היום, כל מי שירים יד נגד החוק הזה, אתם פוגעים בהם, אתם שוללים מהם את הזכות, את הדבר הבסיסי הזה של ידיעת השפה הערבית, הכל-כך חשובה כאן. אני קורא לכם לא ללכת כעיוורים אחרי ההחלטה השערורייתית הזאת של הממשלה ולתמוך בהצעת החוק.

תודה רבה לחבר הכנסת לוין.

את ותיקה ואת יודעת שזה רק אחרי ההצבעה, וזה תלוי בשיקול דעתו של יושב-ראש הישיבה, אז אנא, נא לא ללחוץ במקומות, תשיב על הצעת החוק שרת,

חבר הכנסת מוסי רז, זה מפריע למהלך הדיון. שרת החינוך חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. בבקשה, עד עשר דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, ראשית אתחיל בדברים כלפיך, חבר הכנסת יריב לוין, על כך שלא הייתי מראשית דבריך. מחילה.

עניין טכני, אבל הפך למהותי, אז באמת אני מבקשת מחילה. אני אתייחס לנושא של לימוד ערבית בבתי הספר. אני מוכרחה לפתוח ולומר שהנושא של לימודי ערבית, ובכלל השפה הדבורה, ערבית אצל היהודים ועברית אצל הערבים, כחלק מניסיון לחבר ולגשר ולייצר פה מרקם חיים משותף, זה משהו שהוא מהותי וחשוב. יחד עם זאת, אני מכירה את זה גם מהכנסת העשרים, כשאני בעצמי הגשתי הצעת חוק ללימודי ערבית כבר מכיתה א', כי אני חושבת אפילו שלא צריך להתחיל את זה בתיכון או בחטיבת הביניים, צריך להתחיל את זה עוד הרבה קודם, כדי לייצר תשתית טובה יותר, מיטבית יותר, גם של החיבור והקשר וגם של השפה, ולכן, כמה שנתחיל מוקדם יותר אנחנו נרוויח יותר. ובכל זאת, לא נהוג במשרד החינוך שתוכניות לימודים מבוססות על חקיקה או מקודמות באמצעות חקיקה. אני בהחלט מזמינה אותך להיות שותף בשיח לקידום השפה הדבורה, כי זה נושא שנמצא על סדר-היום של משרד החינוך,

גם לגבי הערבית, אבל גם לגבי האנגלית כשפה בין-לאומית, שאני חושבת שזה אחד הכלים החשובים והמשמעותיים עבור כולם, וגם השפה העברית בבתי הספר הערביים, ששם אנחנו גם משקיעים תקציבים ושעות כדי לקדם את זה. אני רוצה לתת,

איזושהי סקירה לגבי לימודי ערבית היום במערכת החינוך.

אנחנו ממש לא במנוחה והנחלה, יש הרבה מה לעשות, אבל גם היום נעשה. יש לימודי ערבית חובה בכיתות ז' ט' בבתי הספר העבריים בהיקף של שלוש שעות שבועיות לכל כיתה. כ-95% מהתלמידים בחטיבות הביניים לומדים את השפה הערבית. מדובר בכ-125,000 תלמידים.

אנחנו מדברים על שיעורי בחירה במקצוע הערבית או עולם הערבים והאסלאם או לימודי המזרח התיכון. אנחנו מדברים שם על כ-12,000 תלמידים הלומדים את תחומי הדעת האלה. שוב, זה לא מספיק. צריך לקדם את זה עוד, אבל זה בהחלט קיים. בדרך כלל בחטיבות העליונות אנחנו גם מעניקים, לא יודעים. אז אני אתייחס לזה, הערה מצוינת. אני אתייחס לזה, הערה מצוינת. 95% לומדים, 95% מקרב 12,000 התלמידים שעושים בגרות חמש יחידות או בלימודי הערבית או בלימודי עולם הערבים והאסלאם. פשוט פילחתי את 12,000 התלמידים. 95% מהם זה, לצערנו הרב, חמש יחידות, כל הזמן בתי הספר מונעים מהתלמידים לגשת לחמש יחידות בערבית, כי זה מוריד את, הממוצע, לפי דעתי, זה ספקולציה. אני לא אתייחס לזה,

רגע, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אני אתן את הנתונים. אחר כך אני אתייחס גם במהות למה שאתם מציינים, אבל לפחות שתהיה לנו איזושהי תמונת מצב לגבי מה שקורה היום, ומכאן יש רק לאן לצמוח. התחלתי לומר שבחטיבות העליונות גם מדי שנה מוענקות שעות סיוע, שעות תגבור, כדי לעודד יותר ויותר תלמידים להשתלב בלימודי הערבית, בלימודי התחומים הללו, והשנה אנחנו נעניק לחטיבות העליונות כ-1,800 שעות לטובת עידוד לימודי הערבית. חשוב לציין שבבתי הספר היסודיים מדובר אומנם במקצוע בחירה,

בית הספר יכול לבחור אם ללמד או לא, למעט באזור הצפון ובחיפה, במחוז צפון ובחיפה, משום מרקם החיים שם, שם לימודי הערבית הם לימודי חובה. עכשיו אני רוצה לומר לכם שכל מה שאמרתי הוא יפה, ובאמת נעשים מאמצים מאוד מאוד גדולים לקדם את הנושא של לימודי השפה הערבית, ועדיין אנחנו רואים שילדים, גם כאלה שעושים חמש יחידות ערבית, יוצאים והם לא יודעים לדבר, כי אין דגש על השפה הדבורה. ולכן התחלתי בראשית דבריי, לא, אתה צודק.

מאוד בעד הרעיון, האחריות, שמה שקורה עכשיו הוא ברמה מאוד בעייתית, גם לגבי, צעד בכיוון הנכון, אז חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, אני רוצה לומר לך משהו: שום הצעת חוק, גם בהנחה שאפשר היה לקבע תוכניות לימודים באמצעות הצעת חוק, שום הצעת חוק לא באמת תהפוך את זה למשהו משמעותי אם אנחנו לא נשנה את דרכי הלמידה וההוראה של השפה, כי הדגש צריך להיות בסוף על השפה הדבורה. זה נכון לערבית, זה נכון לעברית שלומדים בבתי הספר הערביים, אולי הם לומדים את הספרות, אולי הם לומדים קצת לכתוב, אבל הם לא באמת יודעים לדבר ולתקשר בסוף ברמה שאנחנו רוצים, וזה נכון גם לשפה האנגלית. אז אם אסכם את דבריי, חברים, הנושא הוא חשוב. אני כן חושבת שצריך לקדם ולחזק את הנושא של לימודי השפה הערבית במערכת החינוך במדינת ישראל, בדגש על הערבית הדבורה, אבל לא נהוג במשרד החינוך שתוכניות לימודים יהיו מעוגנות בחקיקה, ולכן אני מבקשת מחברי הכנסת להתנגד להצעה הזאת.

תודה רבה לשרה, שרת החינוך יפעת שאשא ביטון. המציע רוצה?

שלוש, סליחה. אדוני היושב-ראש, השרים, חברות וחברי הכנסת (אומר דברים בשפה הערבית,

אין שום מפלגה אסלאמית בכל רחבי העולם אשר מצביעה נגד השפה הערבית, נגד שפת הקוראן המכובד. אתם מפלגה אסלאמית?) לא מוחאים כפיים, חברי הכנסת. (חבר הכנסת טאהא, הכיסא, ) נא לשבת. חברי הכנסת, נא לשבת.

אתם מפלגה אסלאמית או מפלגה של

(המוסלמים במדינה צריכים לדעת: חברת הכנסת מראענה נגד לימודי השפה הערבית, נגד לימודי הערבית.) צריך תרגום,

לא מבינות. לא מבינות. (נגד

נוכח דוד ביטן, בעד ולדימיר בליאק, נגד מירב בן ארי, נגד רם בן ברק, נגד איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור, בעד נפתלי בנט,

אלינה ברדץ' יאלוב, אינה נוכחת קרן ברק, בעד ניר ברקת,

יאיר גולן, נגד מאי גולן, בעד איתן גינזבורג, אינו נוכח יואב גלנט, בעד גילה גמליאל, אינה נוכחת מאזן גנאים,

בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני,

סימון דוידסון, נגד אבי דיכטר, בעד גלית דיסטל אטבריאן, בעד אריה מכלוף דרעי, בעד צבי האוזר, נגד צחי הנגבי, בעד שרן מרים השכל, נגד מיכל וולדיגר, אינה נוכחת רות וסרמן לנדה, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, בעד אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, נגד בועז טופורובסקי, נגד משה טור פז, נגד אחמד טיבי, אינו נוכח אלון טל, נגד דסטה גדי יברקן, בעד מאיר יצחק הלוי, נגד אלי כהן, בעד מאיר כהן, אינו נוכח יום טוב חי כלפון,

עופר כסיף, בעד אופיר כץ, בעד חיים כץ,

ישראל כץ, בעד רון כץ, נגד יוראי להב הרצנו, נגד מיקי לוי, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, בעד יריב לוין, בעד נעמה לזימי, נגד יעקב ליצמן, אינו נוכח גבי לסקי, נגד יאיר לפיד, אינו נוכח לימור מגן תלם,

אמילי חיה מואטי, נגד פטין מולא, בעד טטיאנה מזרסקי, נגד מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, נגד מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז, בעד אורי מקלב, אינו נוכח אבתיסאם מראענה,

יעקב מרגי, בעד מופיד מרעי,

בנימין נתניהו, בעד יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר,

אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת עידית סילמן,

עלי סלאלחה, נגד בצלאל סמוטריץ' בעד אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס, נגד איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, בעד יצחק פינדרוס, בעד שירלי פינטו קדוש, נגד מאיר פרוש, אינו נוכח יסמין פרידמן, נגד אביר קארה, נגד אלכס קושניר, נגד יואב קיש, בעד גלעד קריב, נגד שלמה קרעי, בעד מירי מרים רגב, בעד מיכל רוזין, אינה נוכחת שמחה רוטמן, בעד יעל רון בן משה, נגד שרון רופא אופיר, נגד מוסי רז, נגד אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת ג'ידא רינאוי זועבי, נגד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, נגד יובל שטייניץ, בעד קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, נגד יוסף שיין,

עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, נגד רם שפע, נגד נירה שפק, נגד עאידה תומא סלימאן,

נא לקרוא בשמות חברי כנסת שלא הצביעו, שלא נכחו באולם. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אמיר אוחנה, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, נגד איתן גינזבורג, אינו נוכח גילה גמליאל, בעד בנימין גנץ, אינו נוכח מיכל וולדיגר, בעד רות וסרמן לנדה,

אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת אחמד טיבי, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מיקי לוי, נגד יעקב ליצמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אורי מקלב,

יבגני סובה, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח מאיר פרוש, אינו נוכח מיכל רוזין, אינה נוכחת אפרת רייטן מרום, נגד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת עמיחי שיקלי, אינו נוכח יש מי מחברי הכנסת שלא הצביע ורוצה להצביע? (קוראת בשם חבר הכנסת) איתמר בן גביר,

תמה ההצבעה. בעד הצעת החוק הצביעו 47 חברי כנסת, נגדה הצביעו 51 חברי

אי לכך אני מודיע שהצעת החוק לא עברה. חברי הכנסת מיכל רוזין ומוסי רז הגישו בקשה להודעה אישית בעקבות אזכור של חבר הכנסת יריב לוין. אני מאשר לאחד מכם לדבר, אם אתם חפצים בכך.

עד חמש דקות לרשותך, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, הצעתו של חבר הכנסת לוין היא הצעה טובה. אני תומך בה, למרות שהצבעתי נגדה, בדיוק, אתה עושה צחוק, בדיוק כפי שעשה חבר הכנסת לוין בפעמים הקודמות. אני ביקשתי לדבר קודם לכן, כשהזכרת אותנו, חבר הכנסת לוין, משום שגם לנו יש, בדיוק כפי שאמרת, הצעות חוק דומות, אולי אפילו זהות, יש הצעה של סיעת מרצ, יש כאן הצעות של סיעות אחרות. השפה הערבית במדינת ישראל צריכה להיות משודרגת, צריכה להיות במעמד של שפה רשמית. בשביל זה יש לבטל גם את חוק הלאום, אני מקווה שגם בזה תהיה איתנו. היא צריכה להיות בחובת לימודים בדיוק כפי שהצעת. אז למה לא הצבעת בעד? בדיוק בגלל זה עליתי לכאן, להסביר את הדבר הזה. בדיוק כמו שאתה אמרת, חבר הכנסת לוין, שאתה נאבקת,

הצבעת נגד, גם אנחנו נאלצנו להצביע נגד.

אנחנו צריכים, אני לא הצבעתי נגד אף פעם, אתה הצבעת נגד. אנחנו צריכים לשדרג מהותית את מצבה של השפה הערבית על ידי זה שיהפכו אותה לשפה רשמית,

ועל ידי זה שנבטיח את זכויותיו של המיעוט הפלסטיני,

במדינת ישראל ועל ידי זה שנבטיח שלא תהיה הדרה ועל ידי זה שנבטיח שלא תהיה אפליה, כי זה לא מספיק רק לדעת את השפה. אני מסכים שזה תנאי, תנאי שבהחלט יכול להועיל. אם כבר עליתי לכאן, אני לא יכול לרדת מפה בלי שאזכיר,

כלאם פאדי, זה מה שקוראים לזה.

אדוני היושב-ראש, מפריע לי חבר הכנסת. חבר הכנסת לוין.

אני לא יכול לרדת מפה בלי שאזכיר את מה שקרה לפני שבוע, בעיצומו של חג שמחת התורה, במופאקרה שבדרום הר חברון, פוגרום שבו באו עשרות רעולי פנים, פגעו באנשים, פגעו בכלי רכב, פגעו בבתים, יידו אבן ופגעו בראשו של ילד בן שלוש ועשרה חודשים,

ולא הסתפקו בזה, מותר לו. וניסו לפגוע בו גם כשהיה ברכב, להבא לא להזכיר שמות כשאתה לא רוצה שיעלו. גם כשהיה באמבולנס, ברכב הפינוי בדרכו לבית החולים. לסדום היינו, לעמורה דמינו. כך היה. ביקרתי את הילד בן השלוש ועשרה חודשים, מוחמד חממדה. ההורים שלו לא היו איתו. תבינו עד לאן מגיע הכיבוש שצריך לשנות, הם אפילו לא חשבו שמישהו ייתן להם אישור כניסה לישראל כשהם גרים מחוץ לישראל, בשטחים הכבושים. הם לא חשבו אפילו שיסכימו לתת להם אישור כניסה לישראל, אפילו שילדם בן השלוש שוכב פצוע בבית החולים. תבינו עד כמה הדברים האלה נוראיים. אני מודה לאלוף שמייד סידר את הדבר הזה, אבל תראו איך חיים תחת כיבוש, אותו כיבוש שחייבים לסיים. אני קורא גם מכאן לשר הביטחון בני גנץ: השמע את קולך המוסרי. נמאסה עלינו השתיקה שלך.

תודה רבה. אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר-היום, הצעת חוק יישוב תחת איום מיידי, התשפ"א 2021, של חבר הכנסת ישראל כץ ואחרים. בבקשה, אדוני. עד עשר דקות לרשותך, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, לפני 21 שנה, כחבר כנסת באופוזיציה, בהיות ברק ראש ממשלה ובייגה שוחט שר האוצר, הגשתי את הצעת חוק הנגב המקורית, והצלחתי להשיג רוב בשלוש קריאות להעביר את חוק באר שבע והנגב דאז, שבא לתת הטבות מס, הנחות במס, ביישובי הנגב מקו קריית גת ואשקלון ודרומה בשש קטגוריות והנחות במס מ-7% עד 25%. החוק עבר, ויישובי הנגב חוו בפעם הראשונה סיוע שאפשר להם לצמצם במידה מסוימת את הפערים שנפערו בינם לבין שאר חלקי המדינה. אמר לי ראש עיריית באר שבע דאז, טרנר: זאת השנה הראשונה שבה הייתה הגירה חיובית למגורים לתוך הנגב במקום עזיבת הנגב. לימים החוק שונה, הבסיס שלו נשאר, אבל חלק מהיישובים הוצאו. כרגע אנחנו נמצאים במצב דומה, חלה הרעה וחל גידול בפער בין יישובי הנגב לבין מקומות מרכזיים במדינת ישראל. מאחר שרציתי להצמיד את הצעתי ליוזמה של הממשלה, שנקבעה לפי טווח ההתראה

מספר השניות בכל התראה, שר האוצר דהיום נלחם כארי עבור הטבת מס לאשקלון, טווח התראה של 30 שניות, יו"ר ועדת הכספים דהיום,

היום הוא התנגד לזה. היום הוא התנגד לזה. חכה, אנחנו בונים את המתח. נלחם להגיש ממש בחירוק שיניים,

הם כל פעם דוחים בשלושה חודשים. אז רציתי להצמיד ואמרתי: נעביר את זה בטרומית ואז נתייעץ עם חברינו הוותיקים,

והחדשים ונתאים את זה. מאחר שזה הולך על בסיס של התראה, למרות שאין כאן עניין ביטחוני, גם חלק מיישובי הצפון הרחוק יוכלו להיכנס ולקבל סיוע. לכן טבעי, אני יכול להגיד לכם מי היו חברי הכנסת שהיו חתומים על החוק הזה ותמכו בו, מהם שהיו גם בקואליציה, אגב. טוב, הייתי אני, היה טלב אלסאנע, אגב, כל היישובים הבדואיים נכללו בדבר הזה וגם עכשיו ייכללו, בחוק החדש. הטיעון היה שצריך שוויון, לכן קבענו קטגוריות, והוא כלל גם יישובים בדואיים באזור באר שבע, וגם בתיקון הזה הם ייכנסו לתוך החוק. אגב, אני לא רואה כאן את חבר הכנסת מאזן גנאים, שחתם לי על הצעת החוק. נדמה לי שהוא גר בסח'נין. אז קודם התנגדו לשפה הערבית? טוב, זה עניין סמנטי. אבל אם הוא יצביע נגד או לא יתמוך בחוק, זאת תהיה פעם ראשונה שאני מכיר שחבר כנסת מצביע נגד העיר שלו, שעד כמה שדיווחו לנו גם רוצה לחזור להיות שם ראש עיר. אריה, אתה היית שר פנים. הגיוני שיבחרו באדם שמצביע נגד הטבה לעיר שלו, שהיא כלולה? עכשיו, זה גם נוף הגליל, זה גם נצרת, זה גם באר שבע וגם אשקלון, זה גם מועצות אזוריות וגם יישובים שנכללו ונכללים בהצעת החוק החדשה. מדובר על יישובים כמו קריית גת, וגם כאלה שלא נכללים היום, כמו המועצות האזוריות מרחבים, יישובים כמו רהט,

שגב שלום, תל שבע, כסייפה, וכמובן כל היישובים שבכוונתי לשדרג את הטבת מס: דימונה, ירוחם, אילת, מצפה רמון, נתיבות, אופקים ושדרות. אני בונה כאן מבנה שאושר על ידי בג"ץ בזמנו, הוא שוויוני, מקו קריית גת, שגם תיכלל, מאשקלון ודרומה, וגם יישובים בצפון. אנחנו נמצאים בתקופה שהממשלה הזאת מביאה גזרות קשות מאוד על כלל הציבור, אבל הגזרות שלה, באופן לא מפתיע, פוגעות בעיקר בפריפריה. אגרת גודש על כניסות לתל אביב וגוש דן

אני אומר את זה כשר תחבורה לשעבר שעשה הרבה מיזמי תחבורה, היא בכל השנים האלה לא תפחית פקק אחד ולא תמנע צפיפות של רכב אחד, אבל תהיה מקור הכנסה גבוה של 1.3 מיליארד שקלים בכל שנה. מי ישלם את הרוב? אלה שחייבים לבוא לתל אביב לטיפול רופא מומחה, למשהו עסקי, כל הפריפריה שאנחנו עמלנו לחבר אותה בכבישים ורכבות, ועשינו את זה, אתה גר בדרום, בנגב: רכבות בנתיבות,

באופקים,

במגדל העמק, בעמק יזרעאל, בכל המדינה, כרמיאל, בכל מקום. עכשיו אומרים להם: תבואו לגוש דן ותשלמו כסף. 1.3 מיליארד שקלים בשנה על חשבון הפריפריה, על חשבון שכבות מוחלשות? כל הדברים האלה יחלישו אותם, ולכן חייבים לחזק אותם. זה הזמן היום באמת להוביל את החוק הזה, שיש לו בסיס אמיתי, בסיס כלכלי אמיתי, בסיס חברתי אמיתי, ולחזק את אותם יישובים בדרום,

וגם חלק מיישובי הצפון, שגם הם חשופים. מי שחושב שטילים מעזה יצרו את האיום העיקרי על מדינת ישראל, אנחנו לא שוכחים לרגע את החזית הצפונית ואת הפוטנציאל שלה ואת כל מה שקורה שם, ולכן, אנחנו באים ומציעים

הממשלה, לכאורה, יעלה כאן השר במשרד האוצר ויגיד: אנחנו בעד הדברים, אנחנו יזמנו. אבל זה אף פעם לא קורה. כבר פעם שנייה אתם דוחים. הרי הייתם ממש להוטים להעביר את ההצעה על אשקלון, ואתם דוחים אותה פעם שנייה. אז אני מציע לכם, תתמכו כאן בקריאה הטרומית בהצעת החוק הזאת, בואו נראה אתכם משיגים אותה, ונגבש ביחד דבר מדויק ונכון שבאמת ייתן את ההטבה הראויה לכל אחד באופן שוויוני. ואני חוזר ואומר: עת צרה לישראל, עת צרה למדינת ישראל, עת פגיעות קשות. אנחנו הכנו עשרות חוקי הסדרים ותחרות, והממשלה החדשה אימצה את רובם, וזה לגיטימי, ואני מברך על זה. אבל כאן לקחו את מה שהשלכתי למגירה האדומה, את כל הגזרות והעלאות המיסים, ואני מכיר אותן, ואני הייתי בדיונים שניסו למכור לי אותן, ואמרו לי: זה לא מיסים. אמרתי: באמת, תפסיקו. אתם קוראים לזה אגרה להפחתת השימוש בכלים חד-פעמיים, אז למה אתם רושמים סעיף הכנסה של 800 מיליון שקל בסעיף הזה? כי אתם יודעים שהשימוש לא יפחת, אבל המחיר יעלה. 300 מיליון שקלים על משקאות קלים, אם הייתם חושבים שזה יבלום שימוש במשקאות, לא הייתם רושמים 300 מיליון שקלים בסעיף הזה כמקור ההכנסה, כי השימוש לא יפחת. אתם גם הכנסתם אגרה, ייקור של הליכה לרופא. אתם גם הכנסתם העלאת ארנונה על משקי הבית.

כשאתם רואים את ההתנגדות, אתם שולפים רגע החוצה, ותנסו להכניס את זה אחרי זה פנימה. כל הדברים האלה הם בתוכנית שלכם, שפרסמתם. מעל מיליארד שקל לקחת ממי שקופות החולים מפנות אותו לביקור אצל רופא מומחה? גם זה כבר אסור לאנשים?

כשהוא יגיע לאזור תל אביב, הוא ישלם גם את אגרת הגודש. משום מה הפגיעה הכוללת בציבור תמיד הולכת לאותן פינות. ואדוני השר, אני מכיר את החומר, אני מכיר היטב את החומר. כמו שעמד כאן ראש הממשלה נפתלי בנט ואמר: האבטלה ירדה, אני מברך את שר האוצר, אבל האבטלה ירדה באמצע יולי, ומאז היא כבר עולה, כי התוכנית ליציאה מהחל"ת שעשיתם הייתה לא נכונה חברתית ולא נכונה כלכלית. אנחנו הכנו מענק לתת למובטלים ותיקים לחזור, המענק הזה קיים, אבל גם לתת למעסיקים שיקלטו מובטלים ותיקים, לתת להם תמריץ, ביטלתם את הכסף, אני לא יודע לאן הוא הולך. ביטלתם דברים, חבר הכנסת חיים כץ. ולא רק שביטלתם,

67 פלוס, נא לסיים.

שאנחנו נתנו להם רשת ביטחון, אתם הולכים ומבטלים. נתנו ל-50,000 אנשים. 30,000 חזרו לעבודה, בני 67 פלוס, 20,000 לא חזרו, ואתם שולחים אותם לרחוב בלי כסף לתרופות ולמזון.

אותו דבר עם עשרות אלפי משפחות שלא זכאיות אפילו להבטחת הכנסה,

אז לפחות תאפשרו להעביר כאן חוק שיקל על מי שיכול להשתכר, שההכנסה הפנויה שלו תהיה יותר גבוהה, כדי שיוכל להתקיים ולקיים את האחרים. ואני קורא לכולם, כמו שהיה לפני 21 שנה, לתמוך בחוק הזה, כי הוא חוק ראוי ונחוץ.

על הצעת החוק השר חמד עמאר.

סליחה, סליחה. הוצמדה להצעת החוק הצעתו של חבר הכנסת שלמה קרעי.

תודה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, זו ממשלת שקר והונאה. ישראל ביתנו הרימו את אשקלון על ראש שמחתם, עשו קמפיין על חשבון התושבים שיושבים שם פוחדים, הילדים שרועדים מאימת הטילים, והבטיחו בכל פה, מעל כל במה, החתימו על עצומות, תקפו אותנו.

בואו תראו מה הם כתבו, אני מקריא לכם ציוצים שלהם, רק שתבינו את האבסורד, את ממשלת ההונאה הזו. ציוץ של ישראל ביתנו: החוק של ישראל ביתנו להעניק הטבות מס לתושבי אשקלון עבר אתמול בוועדה המסדרת. אז למה הוא לא מקודם? כי נשיאות הכנסת בראשות הליכוד החליטה להקפיא לשבועיים. לא נעבור על כך בשתיקה. חתמו על העצומה של יוזם החוק, חבר הכנסת אלכס קושניר. הינה עוד ציטוט: חוק הטבות המס יעלה לדיון הכנה לקריאה ראשונה בוועדת הכספים בשבוע הבא. זו הצעת חוק פרטית של קושניר, והיא מוערכת במאות מיליוני שקלים. העוזר ליאור שפירא כותב: הצעת החוק של קושניר למתן הטבות מס עברה בקריאה טרומית בכנסת, מלפני ארבעה חודשים, ב-2 ביוני. גאה על העבודה של כל צוות הלשכה, ושאפו ענק לאלכס קושניר על העברת חוק סופר-חשוב בקריאה טרומית. אין ספק שאחרי התקופה המזעזעת, מגיע להם הטבות מס ומגיע להם לחיות טוב יותר. אלכס, 30 שנה ישראל ביתנו בפוליטיקה, שום הישג,

חוץ מקומבינות ושחיתות.

יש לכם הזדמנות, אבל הכול כלום, הכול כלאם פאדי, שום כלום. תושבי אשקלון חשובים בעיניכם לא יותר מקליפת השום. מה שהיה טוב לקמפיין כבר לא טוב למציאות. יבוא אלכס ויעלה ויגיב, ויבוא חמד עמאר השר ויגיב: כן, אנחנו בתקופה של תקציב, זאת הייתה ועדה זמנית, אבל פנסיות תקציביות, אין שום בעיה, מיליארד וחצי ברגע, ככה אישרתם, בלי ועדות ובלי סיפורים. כל מה שאמרתם על תושבי אשקלון, נא לסיים, אדוני. היה שווה אפס מאופס. הם לא שווים בעיניכם כלום, הם רק לעשות סיבוב עליהם,

אתה הרבה זמן אחרי, לצורך קמפיין בחירות, זה הכול. זה מה שאתם שווים. תודה רבה.

ישיב על הצעות החוק כבוד השר חמד עמאר. בבקשה, אדוני. בבקשה, אדוני, עד עשר דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אגיד לכם, אני מתפעל מכם, למדתם כל כך מהר להיות אופוזיציה. גילה גמליאל, אתי חוה עטייה. הם לא שומעים אותי. חברת הכנסת אתי חוה עטייה. בבקשה, אדוני.

עכשיו כבר לא. הם לא מפריעים ככה? אתה שומע אותם, אתי. אתי, אני שומע את הדיון שאתם מקיימים שם ואני נהנה. אתם יכולים להמשיך. אתם יכולים להמשיך, אם אתם רוצים. תגיד, על מה אנחנו מדברים? תשמעו, חבר'ה, אני אומר לכם, אני מתפעל מכם כל פעם מחדש כשאני יושב כאן ומקשיב לכם. למדתם כל כך מהר להיות אופוזיציה, משהו בלתי רגיל. חברי, והוא חברי, חבר הכנסת יריב לוין עולה ומדבר בערבית כאן, ואתה מסתכל על חוק הלאום ורואה שם מה מעמדה של השפה הערבית ומי הוביל את זה ומי הביא את זה לחוק במדינת ישראל, ואתה בא, ורואים את החבר'ה נלחמים בשביל השפה הערבית. לפחות תעשו דברים שאתם מאמינים בהם. מה עם תושבי אשקלון? אני אענה לך על אשקלון, אל תדאג. יש לי עשר דקות, אני אנצל אותן עד הסוף. חבר הכנסת קרעי. חבר הכנסת קרעי, תשאל את שר האוצר לשעבר מה הוא הצביע בחוק אשקלון באוגוסט בשנה שעברה בוועדת השרים וכאן בכנסת. תשאל אותו. הוא יגיד לך שהצביע נגד. תמיד הולכים אחורה, אבל ביבי, אבל אתם. באוגוסט שנה שעברה. מה, השתנה משהו? אם השתנה משהו, תגיד לי. לא השתנה שום דבר. קברתם את זה בוועדת הכספים עכשיו.

אז הוא הולך בשביל הצעות חוק כאלה, ואני בא ושומע. אני מנסה להיזכר מי ישב מסביב לשולחן הזה 12 שנים.

כל החוקים שאתם מביאים עכשיו, למה לא העברתם? למה לא העברתם?

אני שואל אותך למה. היית קואליציה. למה לא עשית את זה? למה לא עשית את זה בשביל אשקלון?

אלי אבידר. השר עמר, אתה פונה אליו אישית.

לא עשית את זה כי לא רצית לעשות את זה. זה היה הדגל שלכם.

לא עשית את זה כי לא רצית לעשות את זה. לפחות אנחנו עושים מה שאנחנו מאמינים בו, ואני מבטיח לך דבר אחד: כל מה שישראל ביתנו הבטיחה, תקיים. אתה לא עושה. אתם משקרים לחיילים.

אל תגיד שכל דבר.

תודה רבה, חבר הכנסת קיש. בישיבה. אני לא אוותר לכם.

לשבת. בוא תעלה לכאן. בוא תעלה לכאן. פטין מולא, שב. שב. תירגעו. הבטחת חוק לאום.

חברת כנסת מוכשרת, תשבי, תירגעי. תיקחי אוויר. קריאות ביניים, בישיבה. בישיבה. אמרתי עלייך שאת מוכשרת, אז תירגעי. תראי איך אני רגוע. אתם רואים כמה אני רגוע. אני מאוד רגוע.

אתם יודעים למה אני רגוע? כי אני יודע שמה שהבטחתי אני אקיים, וכל מה שאמרתי לפני הבחירות, אני אעשה אחרי הבחירות. לא כמוכם. כל מה שהבטחתם, לא עשיתם. 12 שנה ישבתם כאן, לא עשיתם כלום.

אני שמעתי עכשיו את שר האוצר לשעבר, ואני מקווה שיישאר לשעבר ארבע וחצי שנים ועוד עשר שנים, שמעתי אותו אומר שמהפריפריה באים לתל אביב לקבל שירותי רפואה.

למה אין לנו רפואה בפריפריה? למה אין לנו בתי חולים בפריפריה? למה אני צריך לנסוע למרכז? כי אתם לא עשיתם כלום. כלום לא עשיתם.

אתם לא עשיתם כלום. תתביישו לכם. תתביישו. הייתם 12 שנה, לפחות תראו לי דברים שעשיתם בפריפריה. רק דיברתם. כלום לא עשיתם. כלום לא עשיתם.

השר עמאר. טוב שליברמן מעצבן אתכם, מוציא לכם את העצבים, כי הוא עושה עבודה נכונה. הוא הצליח לעשות מה שאתם לא הצלחתם לעשות.

גררתם את מדינת ישראל שלוש שנים וחצי בלי תקציב. אישרתם תקציב אחרון במרץ 2018, שעבדתם עליו ב-2017. בושה. גררתם את מדינת ישראל, לאיפה? אפס מאופס. אני מציע לכם שתירגעו. איתי לא כדאי. כולכם תצעקו ביחד, אני אצעק כאן. אני יותר חזק מכם, ואני לא מציע לכם לצעוק. מה עם "בלי נאמנות אין אזרחות"? חמד, אמרת שאתה רגוע. אני מאוד רגוע. אני צוחק. אתה רואה שאני מתעצבן? אני צוחק.

עכשיו תן שואו של עצבני.

השר עמאר, אבל ב-12 שנה, לפחות בחלקן, ישראל ביתנו הייתה בקואליציה. תשמע, אני אתן לך דוגמה הכי פשוטה. אני עשיתי חישוב: 12 שנה הליכוד היה בשלטון, והעביר למגזר הדרוזי 3.2 מיליארד שקל, וחלק גדול עדיין לא הגיע לשם. אנחנו רק שלושה חודשים, אישרנו תוכנית של 3 מיליארד שקל למגזר הדרוזי. נחכה, נראה מה תעביר. אישרנו תוכנית, ואנחנו נעביר את הכסף. זו דוגמה הכי קטנה שיש. זו דוגמה. 12 שנים, 12 שנים, אני אומר לכם, חברים.

טוב מאוד שליברמן עושה לך ככה. אתה כל כך מתעצבן. אני נהנה מזה, נהנה מזה. עד שתגיע למה שהשר ליברמן, אתה צריך עוד כמה וכמה אלפי קילומטרים.

תן הישג אחד.

אלפי קילומטרים עד שתגיע למה שהוא עשה. המים שאתה שותה, אם הוא לא היה מתחיל ברעיון של התפלת המים, אני נותן לך רק דבר אחד, אם הוא לא היה מתחיל בהתפלת המים, מדינת ישראל לא הייתה עם מים עכשיו.

דיברתי על זה, אני מציע לדחות את זה בשישה חודשים. אם אתם לא רוצים, אני אצביע עכשיו, כי אנחנו, ישראל ביתנו, כל מה שהבטחנו, נקיים. הממשלה הזאת היא ממשלה חדשה, ממשלה של עשייה, ממשלה שבאה לעבוד למען האזרח, לא באה לדבר ולעבוד למען איש אחד. בגלל זה הצבעתם נגד העצמאים. פטין מולא, בישיבה. המציעים מעוניינים להשיב. חבר הכנסת ישראל כץ ראשון, בבקשה. שלוש דקות לרשותך, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. ז'בוטינסקי אמר פעם: כשאין לך טיעונים, תדבר הרבה ותרים את קולך. אפשר לעשות את זה בשקט ולהגיד: כל ההבטחות של ישראל ביתנו על הקרח. שר האוצר לא עומד בהתחייבות שהוא דחף אליה, לתת הטבת מס לעיר אשקלון, ולא רק שהוא לא עושה את זה, הוא פוגע היום בפריפריות בסדרת גזרות ומחליש אותן. אנחנו היום באים לחזק אותן. אני יכול לומר שאנחנו דאגנו לעצמאים ודאגנו לבעלי עסקים ודאגנו למובטלים בחל"ת, ובא ליברמן ואמר: אני גיבור. במקום לצאת בהדרגה מהחל"ת, הוא ביטל לבני 67 פלוס, לנשים בהיריון, לעשרות עשרות אלפי מובטלים שאין להם עבודה, והוא זרק אותם לרחובות. הוא לא נותן פיצוי, אדוני היושב-ראש, לעסקים שנפגעו.

אני נגד סגר, זה טוב מאוד שלא יהיה סגר. גם הבאנו חיסונים, החיסונים קיימים. אבל איך אתה יכול לא לפצות עסקים שנפגעים? אנחנו פיצינו, נתנו סיוע לעצמאים, לבעלי עסקים, למובטלים, לנכים, למקבלי מס הכנסה שלילי. אני גאה בזה. עומד כאן ראש ממשלה כמו בנט, גם לא יודע שהאבטלה עלתה, ותוקף אותי על זה שנתתי סיוע לעם הזה, למדינה הזאת. אני גאה בזה, אני גאה בסיוע שנתנו לכל אזרחי המדינה כדי לעבור את התקופה הכי קשה בהיסטוריה, ודאי ב-100 השנים האחרונות.

שמאות אלפי מובטלים ירוצו רעבים ברחובות? שמאות אלפי עסקים יקרסו? הם מפסיקים את הסיוע, ולכן חייבים היום לחזק את הפריפריה. ואני אומר לכם שיישובים כמו נוף הגליל, יישובים כמו עפולה ומגדל העמק, יישובים כמו אשקלון ובאר שבע ומרחבים, וגם יישובי הבדואים בנגב, רהט ויישובים אחרים, ועוד יישוב אחד, חבר הכנסת מאזן גנאים, אמרו לנו שאתה שואף לחזור ולהיות ראש העיר סח'נין. איך אתה הולך להצביע היום נגד הטבת מס ישירה לכל תושבי סח'נין? הם נמצאים במפה של החוק. איך אתה יכול לעשות דבר כזה? איך תסביר להם את הדבר הזה לאחר מכן? כמו שעשיתי לפני 21 שנה, באופן שוויוני, שעמד בבג"ץ ובכל המקומות, אני אתן סיוע למרוחקים, לפריפריות, לחלשים, כמו שעשינו בשנה הקודמת. היה כאן שר הפנים אריה דרעי,

ביחד איתו, הוא פעל, הביא והעניק סיוע של 700 מיליון שקלים למשפחות נזקקות במדינת ישראל במהלך תקופת הקורונה הזאת. אנחנו סייענו לכל מי שצריך לעבור, מתוך ערבות הדדית, מתוך ראייה של הצורך לתת כתף בתקופה הקשה הזאת.

עברת את זה בכמה דקות. אני כבר מסיים, אדוני היושב-ראש, ואני פונה לחברי הכנסת, משפט סיום,

לא להתכחש לאמונתם, לתת כתף. אני קורא לאנשי ישראל ביתנו לא לדחות בשלושה חודשים ולבוא להצביע היום בעד מה שהם הבטיחו שלשום.

חבר הכנסת שלמה קרעי, בבקשה, אדוני. השר עמאר, אין לכם שום הישגים. לא עשיתם כלום. לא עשיתם כלום 30 שנה, או שבעצם כן עשיתם, שחיתות ושחיתות. אתם המפלגה המושחתת ביותר בתולדות ישראל.

ב-200 שנה, אתה צודק, לא אצליח לעשות את מה שליברמן עשה. המפלגה שלי לא הייתה קשורה בפרשת השחיתות החמורה והגדולה ביותר בתולדות ישראל, והכי חשוב, אני לא עברתי לשמאל הפוסט-ציוני. יש לכם קושניר, יושב-ראש ועדת הכספים, יש לכם שר אוצר, יש לכם שר במשרד האוצר, יש לכם יושבת-ראש ועדת רפורמות. חילקתם לאחים המוסלמים, חילקתם לפנסיות התקציביות, חילקתם לכולם, ורק לתושבי אשקלון לא נשאר לכם כלום. אפשר לעלות ולספר סיפורים, אבל אם הייתם כמו אריה דרעי כשהיה שר הפנים, הייתם יודעים להוציא דברים לפועל. אבל אתם אפס במעשים, נותנים הכול לשמאל הפוסט-ציוני. זאת ממשלת שקר והונאה, אדוני היושב-ראש. ראינו כאן היום מצג של ביזיון, מצג של רמיסת כל ההבטחות שהבטיחו לכל החלשים. התחלנו עכשיו עם החוק הזה. לפני כן אני רוצה להקריא לכם ציטוט של יאיר לפיד: "ביקשנו להעלות מחר בכנסת את חוק דמי אבטלה לעצמאים.

העצמאים יהיו זכאים לדמי אבטלה כמו השכירים. כי מגיע להם. כי כל החיים הם שילמו, שמנו את ההצעה על השולחן. הממשלה החליטה שיש להם משהו חשוב יותר. החוק הנורבגי. הצעת חוק שמסדרת להם עוד חברי כנסת, עוד ג'ובים ועוד תקציבים, חבורה של מנותקים יהירים. לא יודעים, לא אכפת להם ולא מעניין אותם החיים האמיתיים". זאת החבורה שיושבת כאן, חבורת יש עתיד, יודעים לשבת בפיקניק, פיקניק יש עתיד. "עצמאים עושים שינוי", "זום לעתיד". אביר קארה, ענבר בזק, ולדימיר בליאק, רוממות העצמאים בגרונכם וחרב פיפיות בידיכם. אתם דוקרים אותם ומסובבים את הסכין. ראינו אתכם גם מצביעים כאן היום נגד החיילים. נגד החיילים. פנסיות תקציביות שמנות לחבר'ה יש לכם, ולא היה צריך ועדה מיוחדת, השר שוסטר, אבל לחיילי החובה אין לכם שקל. שוסטר, שפק וקושניר, הצבעתם נגד מיגון תושבי העוטף. אתם תושבי העוטף, ובגדתם בתושבים שלכם. הם ימשיכו לשבת בחדרי מדרגות ולא ימגנו אותם. תתביישו לכם. ממשלה מנותקת, ממשלה של יהירים. לא מכירים בטעם של הרעב, לא מכירים בפחד של תושבי העוטף. מושחתים, נמאסתם. היום שלכם יגיע בקרוב, והממשלה הזאת תבוא אל קיצה. תודה, אדוני היושב-ראש.

אנחנו עוברים להצבעה. להזכיר: ההצבעה הראשונה תהיה שמית, חבר הכנסת קרעי, תהיה מרוכז. ההצבעה הראשונה תהיה שמית והשנייה, אלקטרונית. אם אתם חפצים גם בשנייה שמית, נא להגיש בקשה, כי הממשלה לא ביקשה שמית.

אנחנו עוברים להצבעה שמית על הצעתו של חבר הכנסת ישראל כץ. מזכירת הכנסת, נא להקריא את השמות.

משה אבוטבול,

סמי אבו שחאדה, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה, אינו נוכח ניר אורבך,

ינון אזולאי,

ישראל אייכלר,

דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס,

משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר,

זאב בנימין בגין,

אוריאל בוסו,

ענבר בזק, נגד חיים ביטון, בעד מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן,

ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי,

רם בן ברק,

איתמר בן גביר,

יואב בן צור, בעד נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, נגד קרן ברק,

ניר ברקת, בעד יאיר גולן,

מאי גולן,

איתן גינזבורג, אינו נוכח יואב גלנט,

גילה גמליאל, בעד מאזן גנאים,

בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, בעד סימון דוידסון,

אבי דיכטר, בעד גלית דיסטל אטבריאן,

אריה מכלוף דרעי, בעד צבי האוזר, נגד צחי הנגבי, בעד שרן מרים השכל,

מיכל וולדיגר,

רות וסרמן לנדה,

מכלוף מיקי זוהר,

אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, נגד בועז טופורובסקי, נגד משה טור פז, נגד אחמד טיבי, אינו נוכח אלון טל, נגד דסטה גדי יברקן,

מאיר יצחק הלוי, נגד אלי כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח יום טוב חי כלפון,

עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ,

חיים כץ, בעד ישראל כץ,

יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי,

אורלי לוי אבקסיס,

יריב לוין, בעד נעמה לזימי, נגד יעקב ליצמן, אינו נוכח גבי לסקי,

יאיר לפיד, אינו נוכח לימור מגן תלם,

אמילי חיה מואטי, נגד פטין מולא,

מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז,

אורי מקלב,

אבתיסאם מראענה, נגד יעקב מרגי, בעד מופיד מרעי,

בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת עידית סילמן, נגד עלי סלאלחה,

בצלאל סמוטריץ'

אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס,

איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה,

יצחק פינדרוס, בעד שירלי פינטו קדוש, נגד מאיר פרוש,

יסמין פרידמן, נגד אביר קארה,

אלכס קושניר,

יואב קיש,

גלעד קריב, נגד שלמה קרעי,

מירי מרים רגב,

מיכל רוזין,

שמחה רוטמן,

נוכח יעל רון בן משה,

שרון רופא אופיר, נגד מוסי רז, נגד אפרת רייטן מרום, נגד ג'ידא רינאוי זועבי,

יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח יובל שטייניץ,

קטי קטרין

אלעזר שטרן,

יוסף שיין,

עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת רם שפע, נגד נירה שפק, נגד עאידה תומא סלימאן,

נא להקריא את שמות חברי הכנסת שנית, אלה שלא היו נוכחים או לא השתתפו בהצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח מיכאל ביטון, אינו נוכח נפתלי בנט, נגד איתן גינזבורג, אינו נוכח אתם נגד תושבי אשקלון.

קרעי, בזמן ההצבעה לא קוראים קריאות ביניים.

אינה נוכחת אחמד טיבי, אינו נוכח אלי כהן,

מאיר כהן, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח בנימין נתניהו, בעד יבגני סובה, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח שמחה רוטמן, בעד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר,

עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת יש מי מחברי הכנסת שלא קראו בשמו או שלא השתתף בהצבעה ורוצה להצביע?

תמה ההצבעה. נא להגיש לי את תוצאות ההצבעה. להלן תוצאות ההצבעה על הצעת החוק של חבר הכנסת ישראל כץ: בעד הצביעו 47 חברי כנסת,

אי לכך אני מודיע שהצעת החוק לא עברה. אנחנו עוברים להצבעה שנייה, הצבעה שמית על הצעתו של חבר הכנסת שלמה קרעי. בבקשה, מזכירת הכנסת,

הוגשה בקשה לשמית. למה? עידית, יש הסכם.

אז תסדרו את זה ביניכם. אני לא כפוף לשום הסכם. אנחנו עוברים להצבעה אלקטרונית על הצעת החוק של חבר הכנסת שלמה קרעי.

נא לשבת. הצבעה. ההצעה להעביר

הצעת חוק ליישוב תחת איום מיידי (הוראת שעה), התשפ"א 2021, לא נתקבלה. בעד הצעת החוק הצביעו 38,

49. אני מוסיף את קולו של יושב-ראש הכנסת, שלא נקלטה לו ההצבעה. אי לכך אני מעדכן את התוצאות: נגד, 50, בעד, 38. חברי הכנסת,

שתי בקשות להודעה אישית משני חברי כנסת, הראשונה של חבר הכנסת אלכס קושניר, ואחריו, חבר הכנסת אריה דרעי. בבקשה, אלכס קושניר. עד חמש דקות לרשותך, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני אחלק את הנאום שלי לשני חלקים, ברשותך. בחלק הראשון אני רוצה לפנות לחיילי צבא ההגנה לבנימין נתניהו. אתם כנראה עברתם טירונות מאוד קשה. זה כלל קורס שקר, קורס הטרלה, והכי חשוב, קורס כישורי משחק. יכולות המשחק שאתם מביאים פה לבמה הזאת, באמת, זה פשוט מדהים. כל אחד מכם יכול להתקבל להוליווד מה זה בקלות. אלכס, אתה לא צריך להתאמץ, אבל הבעיה היא, לכישורי השקר שלכם, שבגלל הטירונות המפרכת שעברתם כדי להתקבל לצבא ההגנה לבנימין נתניהו, היו לכם גם תופעות לוואי. אנחנו מגינים על אשקלון,

מהן תופעות הלוואי?

איבדתם את הזיכרון. מספיק עם הסיפורים. איבדתם את הזיכרון. אתם לא זוכרים שרק לפני ארבעה חודשים יכולתם לעשות,

את כל הדברים האלה שפתאום כל כך חשובים לכם. אתם המפלגה הכי מושחתת בישראל. כל כך אכפת לכם,

מהפריפריה והחיילים ותושבי אשקלון,

לפני שנה בדיוק, באוגוסט, אבל

העליתי את החוק בפעם הראשונה,

קטי שטרית, קריאת ביניים מותר. ועדת השרים לחקיקה, שלכם, התנגדה לחוק, אבל אתם רק, כולכם פה, כולם, שרים בלי תיק. הצביעה נגד, וצעקתם שמדובר, אלכס, זה בהסכם הקואליציוני שלכם. בהצעת חוק פופוליסטית, זה בהסכם הקואליציוני. תודה, קטי. אז אנחנו המשכנו להילחם, זה בהסכם הקואליציוני שלכם. והעברנו את החוק הזה בקריאה טרומית. אנחנו עשינו לכם טובה. קטי, תודה. חשבתי שאני אגיע לוועדת הכספים, ועם חברי חמד עמאר וראש המפלגה שלי אביגדור ליברמן, נגיע למשרד האוצר, נפתח את המסמכים ונראה המון עבודות מטה בנושא, כי זה היה כל כך חשוב לכם, איזה סיפורים, ויש כבר את כל הנתונים והכול.

חברים, אני אגלה לכם סוד, חבריי לקואליציה, אין כלום. אפס נתונים, על איזה עבודת מטה אתה מדבר?

צריך להתחיל הכול מהתחלה, וזה מה שאנחנו עושים. זה החלק הראשון, אדוני. עכשיו החלק השני. אתם גם מושחתים וגם שקרנים. תושבי אשקלון והסביבה, אנחנו הבטחנו לכם שנדאג לכם ונעביר חוק שידאג לכם להטבות, ואנחנו עושים את זה.

נכון שהחוק הזה עבר בקריאה טרומית וכבר היה דיון בוועדה שלי.

ונכון, ארבעה חודשים. ונכון שאנחנו נמשיך ונקדם את זה, כי אנחנו מחויבים.

ואני בטוח שאתם תבחנו אותנו, איפה זה בתקציב?

כי אתם, החברים בצבא ההגנה לבנימין נתניהו,

לא הבאתם כסף לאשקלון. אתם יודעים מה הבאתם לאשקלון?

בסיפורים, זה מה שהבאתם 12 שנה של טילים. אלכס, אז אני מציע לכם, אלכס, תן תאריך, תאריך. חבריי, אנחנו נצביע בעד, תן תאריך. חבריי היקרים למפלגת הליכוד, צוות ההטרלה וצוות הציוצים וצוות השקרים, מי היה שר הביטחון? אני מציע לכם קצת ענווה, מה שלום איסמעיל הנייה? העובדות לא מבלבלות, כנראה. העובדות לא מבלבלות.

ולא ללכת על דברים כל כך ציניים וכל כך נמוכים.

להשתמש בחיילי צה"ל, אלכס, להשתמש בתושבי הדרום, תודה.

כמו שעשיתם כשהייתם בממשלה, השתמשתם בהם רק כשהייתם צריכים, לצרכים אלקטורליים, ואתם ממשיכים לעשות את זה. אבל עזבו,

כנראה שאנחנו לא נסכים, אבל הציבור, הציבור לא מטומטם. הציבור ישפוט, אותנו על מעשים. וכן, חבריי בצבא ההגנה לבנימין נתניהו, מתי אשקלון יקבלו הטבות?

לעומתכם.

ולכן, אני בטוח שיום אחד תתפכחו,

ותבינו שטובתו, אלכס,

של ראש האופוזיציה וטובתה של המפלגה זה מה זה דברים שונים,

זה מה זה לא אותו דבר,

וטובתה של המפלגה וטובתה של המדינה זה גם לא אותו דבר. וכשתתפכחו, תבינו שאנחנו, בממשלת השינוי עושים את הדבר הנכון, מעבירים תקציב הכי חברתי שהיה כאן,

מעבירים רפורמות לקשישים, בצבא ההגנה לליברמן מצדיעים, קושניר?

לא בעמידה, בבקשה. נא לשבת. לנכי צה"ל, מביאים תוכנית ממדים ללימודים בבסיס התקציב, קושניר, בצבא ההגנה לליברמן, מצדיעים אצלכם? מגדילים תקציבים בפריפריה, מגדילים תקציבים במשרד הבריאות ובמשרד הרווחה ובמשרד החינוך,

אדוני. וכשהתקציב יעבור, אבל בצבא ההגנה לליברמן מצדיעים או לא? האזרחים יתחילו להרגיש שהוקל להם תודה.

ויבינו, אתה מצדיע כשליברמן נכנס לחדר? עד כמה עבדתם עליהם 12 שנה. חבר הכנסת קושניר, תודה. אבל אני אומר לכם שיום אחד תתפכחו. תודה רבה. תודה. חבר הכנסת

שרים, חברי כנסת, חברות כנסת, אני מבקש, ברשותכם, דקה, לא יותר מזה, ותבינו למה אני מבקש דקה של הקשבה. בשבת הקרובה יחול יום הפטירה השמיני של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. שמונה שנים עברו. מי שהכיר אותו, מי שגדל עליו, מי שהיה איתו, תחתיו, מרגיש את החוסר הגדול, אבל גם כל עם ישראל יודע שאיבדו מנהיג גדול,

מנהיג שחולל מהפכה גדולה ושהרים את קרנה של יהדות ספרד. אנחנו פונים, אני פונה מכאן לכל מי ששומע אותנו, כמובן גם לחברי הכנסת,

לכל מי ששומע אותנו: אנחנו רוצים ביום שישי, בהדלקת נרות, להוסיף נר, נוסף לנרות שמדליקים לפני שבת, נר לעילוי נשמתו של רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה, לכבוד עילוי נשמת המנהיג הגדול הזה. יהי זכרו ברוך.

תודה רבה. אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר-היום, הלוואי שנצליח לשמור על המכובדות הזו גם בהמשך, הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון, זכות למגורים בדירה ציבורית לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות), של חברת הכנסת מירי מרים רגב. כל הכבוד לך. מירי מרים, אימא שלי תשמח שאתה אומר את זה. למזכירות כל הכבוד, כי כך רשמו. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אם אני לא טועה, בעבר הגשתי חוק כזה.

היום הורשע אלירן מלול ברצח מיכל סלה, זכרה לברכה, תודה. עד עשר דקות לרשותך. וצפוי לקבל מאסר עולם. דיאנה רז, לטרישיה לני פוינטר, וופא עבאהרה, אירנה גריבנב, נג'אח מנסור, אוקסנה סימנוביץ', נורה אל-כעביה, וופא ג'והר, רואן אל-כתנאני, מאיה וישניאק, טטיאנה חייקין, מאסטוול אלאזה, ילנה יצחקבייב,

כולן נרצחו בשנה שעברה על ידי בני הזוג וקרובי משפחתן, נשים יהודיות וערביות כאחת. כולן ככולן סבלו במשך שנים מאלימות מתמשכת, לרוב מצד בני הזוג האלימים, ובחברה הערבית אנו עדים לעלייה מתמשכת וכואבת במקרי רצח. הקורונה הציבה בפתחנו אתגרים רבים, לצד תמונת מראה של תחלואות בחברה הישראלית הדורשות טיפול מיידי. בתקופת הקורונה עלו הפניות על מקרי אלימות במשפחה בעשרות, אם לא במאות אחוזים. בשנה האחרונה פנו אליי עשרות נשים שבעקבות הקורונה האלימות בבית גברה, הילדים מפוחדים. הם מפחדים מאבא שבא הביתה, הם מחכים ומפחדים מהרגע שתגיע המכה הבאה, הסטירה לאימא, השרפה במגהץ, הסכין שהוא הוציא, העצבים שמוציא האבא על הילדים ועל האישה. הנשים הללו מוצאות את עצמן במקלט לנשים מוכות, ואין להן לאן לחזור, כי פעמים רבות האלימות מלווה לא רק במכות אלא בניתוק מהמשפחה, ניתוק מהחברים, ניתוק מהסביבה. אז הן חוזרות אל הבית הקודם, כי אין להן ברירה, אל הבעל המכה, אל הגיהינום, אל הפחד, אל ההשתנה של הילדים במיטות, חוזרות ומוצאות שם את מותן. מדוח מבקר המדינה עולה כי 7.5% מתוך כלל הנשים ששהו במקלטים הועברו לתוכנית שיקום בדיור ציבורי. היתר, כ-50%, חזרו למקלטים או חזרו אל מותן או אל המוות, אולי לא הפיזי, המוות הרגשי, המכות הרגשיות והפיזיות שהן מקבלות, כשהן עושות הכול כדי לשמור על הילדים שלהן שלא יהיו ברחובות. אותן אימהות שלא הצליחו לצאת ממעגל האלימות, אילו הן היו מקבלות דיור מוגן שאליו הן היו יכולות לברוח ולהתחיל התחלה חדשה ללא כל חשש כלכלי, הן היו יכולות לשרוד עם הילדים שלהן, כי אימהות הן חזקות, כי נשים הן חזקות, כי יש להן סביבה תומכת באותם מקומות שאליהם הן הולכות.

ועדת שרים לחקיקה, קואליציית השינוי והריפוי, שטובה בדיבורים, הן גם מדברות בנקבה, כולן. אתה שומע, אופיר? אתה אופירה, אתה כולן.

כן, אתה אופירה, אתה כולן, כי הן מדברות. הן טובות בלדבר בנקבה, אבל כשמגיעות לזמן אמת, איפה הן? הן לא פה. איפה כל הנשים שבעד הנשים? איפה כל הנשים שבעד נשים? הן לא פה.

כי הן טובות בכתיבת פוסטים של ניחומים, הן טובות בלצייץ, הן טובות בלדבר בלשון נקבה, נכון, אפרת? כולל חברה שלך מרב מיכאלי, אבל מה, הן לא טובות בלקום ולהגיד: רגע, איך נציל חיים של נשים? איך נציל חיים של נשים? ציפיתי שלפחות אחרי הצעת החוק שהובילה תמר זנדברג, לפחות מרצ ישבו פה, לפחות מרצ יגידו: לא, אנחנו נצביע בעד החוק, כי אנחנו בעד נשים, כי אנחנו בעד להציל חיים. אבל גם הם לא פה. אז מה הן עושות? רק מדברות ומדברות ומדברות. לוחמות צדק, עלק לוחמות צדק. איזה לוחמות צדק? לוחמות צדק בטוויטר, בטיקטוק? במה אתן לוחמות צדק?

שפעם אחר פעם מצהירות, מסבירות, נואמות ומטיפות לנו איך לשמור על זכויות של נשים, כמה חשוב להיאבק באלימות נגד נשים, אתן לא פה היום כדי להצביע בעד הנשים, כדי להצביע בעד החיים.

כי אתן צריכות לשרוד. הכיסא הזה, מה שווה הכיסא הזה אם איבדתן את כל האג'נדות שלכן, אם איבדתן את כל הערכים שלכן? מה שווה הכיסא הזה? איפה מנסור עבאס, שאמור לייצג, עם הסיעה שלו, את הנשים שרוצחים בחברה הערבית? איפה הוא, שהיה צריך להיות פה ולהגיד: לא, אני אמנע את זה. כולם נעלמים, כולם הולכים, כי מה חשוב? חשוב הכיסא. אבל הציבור רואה לכם, הציבור רואה לכם. ואתם יודעים עוד משהו? אני מאמינה גדולה, אני מאמינה בקדוש ברוך הוא. כל מה שנעשה בדרך של נוכלות, בדרך של שקר, חוזר ויחזור אליכם. על מי שהיום לא יצביע בעד החוק הזה, כל אחת ואחת מכן, בנות ונשות הקואליציה, תהיה רשומה האישה הבאה שתירצח על ידי בן זוגה. תודה רבה. ישיב על הצעת החוק השר יועז הנדל, בשמו של שר הבינוי והשיכון.

חברת הכנסת רגב, השארת ארבע דקות, יכולת לדבר עוד. בבקשה, אדוני, עד עשר דקות לרשותך.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, חברת הכנסת מירי רגב, ממשלת ישראל עומלת בימים אלה על תוכנית לטיפול בזכות למגורים לנשים,

ששהו במקלט לנשים מוכות, ולכן ועדת השרים לחקיקה לא קבעה עמדה לגבי הצעת חוק זו, אלא קבעה המשך דיון בו בעוד כמה חודשים. אני ממליץ לחברת הכנסת שלא להעלות את ההצעה להצבעה, זה מסמוס.

כך שהממשלה תוכל לגבש תוכנית הולמת לנושא כל כך חשוב. אם המציעה איננה מוכנה לחכות עד שהממשלה תגבש תוכנית לטיפול הולם בנושא ובוחרת להעלות את זה ללא עמדת הממשלה, הקואליציה תיאלץ להצביע נגד הצעת החוק ולהמשיך בגיבוש הטיפול בעניין ברמה הממשלתית.

מכיוון שנותרו לי תשע דקות ו-17 שניות, עומדות לרשותך.

עד שחבריי יופיעו פה במליאה ונוכל להצביע בעניין. עכשיו הוא יתווכח איתנו על ההישגים,

הרב דרעי קלע לדעת הדובר, כן. אני חייב להגיד שאני מופתע. אני מאוד מופתע, חברת הכנסת רגב. אני זוכר שאת היית דוברת צה"ל ושרה בממשלה לא מעט שנים. היית בעמדת מפתח, ידעת להשפיע על התרבות, על חיי הספורט שלנו, הופעת על פודיומים, באולימפיאדות, בכל כך הרבה אירועים חשובים בתולדות מדינת ישראל. זה היה

חלק מרשימים יותר, חלק מרשימים פחות, ואני תמה: האם בכל התקופה הזאת, שדיברת בה כל כך הרבה פעמים, האם שכחת את מה שעכשיו עמדת כאן והטפת עליו? איך קרה שכל כך הרבה שנים את בעמדות מפתח כאישה מובילה, פורצת דרך, ורק עכשיו שמת לב שנשים סובלות? פתאום, רק עכשיו. יועז,

איך קראה לך חברת הכנסת רגב? אופיר. אופיר, סליחה. נא לאפשר לשר.

אני לא מצליח להבין,

אני מרגיש שיש לי אחריות,

משרד התקשורת מקדם דברים בתחום התקשורת. בממשלה על נושא המשילות בנגב ועל נושא הסיבים ותחום התקשורת. חשוב שיהיו סיבים בעפולה,

וחשוב שיהיו סיבים אופטיים במקומות אחרים.

אבל אני לא מצליח להבין מאיפה עזות המצח לעמוד כאן, מעל הבמה הזאת, ולתת נאומים מלאי פתוס על מה שבמשך שנים,

כן, ברשותך. בתפיסת עולם, לפי התפיסה הזו, האופוזיציה לא תגיש שום הצעת חוק כי לא עומדת הזכות, כי היא הייתה בשלטון. על כל חוק אתה יכול לומר את זה. אתה נותן טיעון טוב, אדוני היושב-ראש, אבל אני חייב להגיד שאחרי שנתת את הטיעון הזה, על התשובה שלי, שאני אחראי היום, ולכן כשחברת הכנסת רגב באה אליי בטענות, היא צודקת צדק מוחלט, כי אני אחראי היום ולא היא. אבל עדיין נשאלת השאלה: מה קרה עד עכשיו? ואם לא נתחקר את זה, אתה יודע,

למה קרה ומה נעשה טוב יותר, לא נדע להיות מדויקים. אני לא מצליח להבין איך יושבים כאן אנשים מכובדים, גם יש לי תשובה,

ברשותך, אדוני היושב-ראש. מאחר שהיום אתם גוזרים סרטים, מוציאים תוכניות מגירה וניירות עבודה של הממשלה הקודמת, עומדת לכם הזכות, אבל גם לחברי הקואליציה עומדת הזכות היום להגיש הצעות מספסלי האופוזיציה. אני לא מבטל את זכותה של האופוזיציה. לא, כי אני שומע, זה לא דווקא אליך. אני שומע כל היום: מה עשיתם? מה עשיתם?

לפחות באותה נשימה, כששרת התחבורה מתפארת בהישג של משרד התחבורה, שתזכיר את השרה הקודמת שהייתה, וכן את משרד הבינוי וכן את משרד האוצר. אדוני היושב-ראש, אתה צודק. אני רוצה לחלק פה שבחים, זה בשביל היושרה, בשביל היושרה, אני אומר.

אני רוצה לחלק שבחים פה לשר התקשורת הקודם על נושא הסיבים, וגם ליושב-ראש ועדת הכלכלה הקודם, שעזר מאוד בנושא העברת מתווה הסיבים. ללא שיתוף הפעולה הזה עם מפלגת ש"ס ועם יושב-ראש ועדת הכלכלה הקודם זה לא היה בא לעולם. אבל אחרי שאמרנו שבחו של אדם, של יושב-ראש,

חייב להגיד, יועז, היית בחומה ומגדל? אחרי שאמרתי את זה, אני חייב להגיד שעדיין, עדיין, יש כאן טעם לפגם. ואני רוצה להציע לכם הצעה מהפכנית, הצעה מהפכנית בבית הזה, שלא תעלו על דעתכם: אולי נפתח ענייניות, ואם גיליתם במקרה שחוסר המשילות בנגב,

בערים המעורבות, פתאום זה נושא שמטריד אתכם, אז בואו נשתף פעולה ביחד כדי שתהיה משילות, כי 12 שנה נכשלנו. ואם גיליתם שהנשים, יועז,

מהמעמד הסוציו-אקונומי הנמוך סובלות, מאי גולן, בישיבה. קריאת ביניים בישיבה. אז בואו ביחד נטפל בזה, ולא נגיש הצעות כדי לקנטר אחד את השני. אני חייבת להגיד לו. יועז, תגיד שהמדינה הוקמה כשהמפלגה שלך הוקמה. אתה מצחיק, סטנדאפיסט. ואם גיליתם במקרה,

אז בואו ביחד נבנה יישובים. אתם יודעים מה קרה היום בשנת 1946, היום? עלו ליישובים בנגב, הנקודות בנגב, הקימו יישובים, ציונות. אם זה מעניין אתכם, אז בואו ביחד נעשה את זה. אפשר להיות ענייניים. אז חברת הכנסת רגב, אם מעניין אותה נשים ודיור ציבורי, אני מקבל את זה, ואני מציע כאן, בשם הממשלה, לעשות את זה ביחד ולדחות את ההצבעה. ואם מחליטים שלא לדחות כדי לקנטר את הקואליציה אז בסוף אנחנו מנהלים דיון לא ענייני,

אדוני היושב-ראש, אני לא יכול שלא לתהות על כך שהחברים שיושבים כאן במשך שנים כל כך ארוכות לא עשו דבר בעניין, ועכשיו, כשיש להם הזדמנות לעשות, הם לא עושים. כאשר מדברים על ציונות ועולה חוק איחוד משפחות, אני לא יכול שלא לתהות איך אותם אנשים מצביעים עם הרשימה המשותפת נגד והקואליציה מצביעה בעד, ואני לא יכול שלא לתהות איך בנושא הדיור הציבורי, שכל כך הרבה שנים מפלגת השלטון ישבה ויכלה להשפיע, היא לא עשתה את זה, ואני לא יכול שלא לתהות מה קרה לשב"ס ולמשטרה בתקופה שאותה המפלגה שיושבת כאן וזועקת מספסלי האופוזיציה הייתה בשלטון. לאן הם נעלמו? זו הייתה שנת חורף? זו הייתה שנת 12 השנים? מה קרה? ואני שואל שוב מה קרה בכל אותם תחומים שהאנשים שיושבים כאן וזועקים היו מופקדים עליהם. איך קרה שאיבדנו את הנגב והגליל? איך קרה שהפכנו את רצועת עזה לאיום על מדינת ישראל כל כך הרבה שנים? עכשיו, איפה ההבטחות על הכרעת החמאס? איפה ההבטחות על כך שאנחנו נתיישב בכל מקום? איפה ההבטחות על החלת הריבונות על בקעת הירדן? ואני יודע שיש לי חברים בממשלה שלא מסכימים איתי, אבל אני הייתי בממשלה הקודמת, הייתי האצבע העודפת שיכלה להצביע על החלת החוק בבקעת הירדן, אירוע היסטורי. אני זוכר תמונות של חברים רוקדים ברחובות וושינגטון. ריקודים כאלה לא היו מאז ריקודי ההורה בהקמת המדינה. וכל הרוקדים והעולצים, ברגע שזה התפוגג, התפוגגו גם כן, שכחו מזה, הפסיקו לבקר, הפסיקו לשאול שאלות, יועז, תשמע

הפסיקו לברר למה וכמה ואיך זה קורה.

יש לי בדיחה ממש מקסימה. אדוני היושב-ראש, אתה מרשה להם? רגע,

רגע, שלא יהיו אי-הבנות,

אם אתה מרשה להם, בדיחה. היושב-ראש קובע, חברת הכנסת שטרית. זוכר את המערכון של אריק איינשטיין, שהוא מגיע ואומר: יש פה חול וחול וחול. הוא אומר לו: איזה חול? זה חול מאתמול. זה אותו דבר, אתה חול וחול ולא עשיתם כלום.

חברת הכנסת שטרית, אני מסתכל על המדינה יפה שלנו, ואני מאוהב בארץ הזאת ובאנשים שלה. אני מעולם לא חטאתי בחטא המרגלים, לא כשנתניהו היה ראש ממשלה ולא כשנפתלי בנט ראש ממשלה ולא כשהיו ראשי ממשלה אחרים. אני לא חמוץ אז ולא חמוץ היום. אני מסתכל מה טוב למדינה, מה ראוי למדינת ישראל. כל פעם שאתה עולה להגיב אתה מעורר עניין פה,

בעיניי, אנשים שאוהבים את המדינה הזאת לא יכולים להחמיץ עליה לפי הפוזיציה. עוד בדיחה. אדוני היושב-ראש, אתה מאפשר?

הוא לא מאפשר, אני מצטער. אני הייתי שמח.

לא מאשר, זה לא זמן מערכונים. זה לא זמן מערכונים. כשאני מסתכל על הצעות החוק שעולות כאן יש לי תחושה בבטן,

יש לנו בקואליציה תחושות,

יש לי תחושה שאתם לא מביאים את הצעות החוק האלה ברצינות, שאתם לא מתכוונים למה שאתם מעלים לשולחן הזה, שאתם לא לוקחים את הכנסת הזאת ברצינות ומצביעים על מה שראוי ונכון, ויש לי תחושה ויותר מתחושה שההצבעות שלכם לא נובעות משיקולים אידיאולוגיים. כי כשאני הסתכלתי בחוק איחוד משפחות על ההצבעה שלכם, קשה לי להגיד שזה היה ממניעים אידיאולוגיים. וכשאני מסתכל על התמיכה שלכם בשנים האחרונות, ואני חוזר על זה שוב, בשחרור מחבלים ובהקפאת בנייה ובהתנתקות, ובעוד אלף ואחת נקודות שבהן אתם לא פעלתם,

אני חושב שזה לא נבע משיקולים אידיאולוגיים, ולכן אני מציע לכם ולנו ענייניות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

המציעה רוצה להשיב? יש לי תחושה שאת הממשלה שלכם לא הקמתם ממניעים אידיאולוגיים,

השר הנדל, יש לי תחושה שאת הממשלה שלכם לא הקמתם ממניעים אידיאולוגיים.

שלמה, עשר דקות, נגמר לי הגרון. חבר הכנסת קרעי, תודה. שלוש דקות לרשותך.

אני רוצה להגיב על התשובה הלא-עניינית של ועדת השרים לחקיקה. הם אמרו: עוד חצי שנה, אמר יועז הנדל. אתה יודע מה זה אומר עוד חצי שנה? עוד חצי שנה זה אומר שאני יכולה להעלות את החוק שוב, עוד חצי שנה. בחצי שנה הזאת נשים יכולות להירצח על ידי הבעלים שלהן והכול בסדר.

זה חוק שאתם צריכים להוכיח שאתם עומדים במה שאתם אומרים. ריפוי ושינוי, איזה ריפוי ואיזה שינוי? אתם חולי, אתם יודעים מה? אין שקל אחד במדינה לדיור ציבורי. אנחנו העברנו הצעת מחליטים על מלאי תכנון של דיור ציבורי, ואתם מחר הולכים לדון בפינויים של אנשים מדיור ציבורי, ילדים שלא יהיה להם לאן ללכת, שיישנו ברחובות, שיישנו על ספסלים, שיבקשו אוכל כשאנשים עוברים שם. תתביישו לכן, כל הנשים שיושבות כאן ומדברות בלשון נקבה, שבאות ומחבקות את שירה איסקוב,

אבל לא יודעות למנוע את שירה איסקוב הבאה, שתודה לאל שהיא בריאה וחיה. אז אתם צבועים. על מה אתם מדברים? אתם ממשלה מנותקת ושבעה שמשקרת פעם אחר פעם לציבור שלה. אתם, כל חברי הכנסת הערבים, ואת, שהיית יושבת-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, אתם צריכים להצביע, כולל רע"מ, בעד ההצעה,

הזאת, כי כל יום נרצחות עוד ועוד נשים ערביות. אז כל הנשים שיושבות כאן, בצד שמאל, חברי הכנסת. את תומכת, אני יודעת. דיברתי על מנסור עבאס וכל החבורה שלו. ואת, כאן מפלגת העבודה מדברות על נשים, נשים,

מרב מיכאלי, כל היום: אתן ואתן, והמזגנים והרכבות ואתן ואתן. למה אתן לא מצביעות בעד החוק הזה? למה אתן לא מצביעות בעד החוק הזה? אתן בעד נשים, נכון? חבר הכנסת קריב.

בעד מה אתה? אתה רק בעד הרפורמים. בעד מה אתה? אתה נגד תורת ישראל ונגד נשים. תתביישו לכם. תתביישו לכן, כל הנשים שיושבות כאן. מה עשית בכנסת, גברת? השלטון שלך חיסל את הדיור הציבור במדינת ישראל. בוקר טוב לחברת הכנסת מירי רגב. בוקר טוב.

כל הנשים שיושבות כאן, שם, שם, אנחנו נעשה לכן שיימינג בתקשורת. כל אישה שתירצח, איפה היית, בדיור הציבורי? חבר הכנסת קריב, תודה. היא תירצח בגלל שאתן לא מתעניינות באמת בנושא נשים. אם נושא הנשים כל כך חשוב לכן, שימו בצד ימין ושמאל, קואליציה אופוזיציה, תודה.

ותצביעו בעד החוק הזה.

אנחנו עוברים להצבעה. ההצבעה היא אלקטרונית. הצבעה, חברי הכנסת. עברנו להצבעה.

להעביר לוועדה את הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון,

39, נגד הצעת החוק הצביעו 44. אי לכך אני מודיע שהצעת החוק לא עברה בקריאה טרומית. אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר-היום, הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, מעצרים) (תיקון, ביצוע מעצר וחקירת אדם בעל מוגבלות שכלית או נפשית), התשפ"א

של חבר הכנסת משה אבוטבול וקבוצת חברי הכנסת. ישיב על הצעת החוק סגן השר לביטחון פנים,

חבר הכנסת אבוטבול, בבקשה, עד עשר דקות לרשותך.

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה,

בעזרת השם, להציג את אותה בקשה, ואני פונה אליכם לתמוך כאיש אחד בלב אחד, בסך הכול בקשה: בביצוע מעצר וחקירת אדם בעל מוגבלות שכלית או נפשית, שהצטרפו אליה חברי כנסת מכל סיעות הבית, מהרבה סיעות בבית, שתמכו בנושא הזה, מוצע לחייב את משטרת ישראל להכשיר חלק מעובדיה, מהשוטרים, להתנהלות עם אנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית ולדאוג לכך שבכל משמרת עבודה יהיו שוטרים שיש להם הכשרה להתנהלות עם אוכלוסייה כזאת, בעלת מוגבלות.

מוצע ליצור מאגר שיכלול את פרטיהם של אותם אנשים עם מוגבלות נפשית או שכלית שאינה מאפשרת תקשורת סדירה ולחייב את המשטרה להפנות שוטרים מוכשרים בלבד לביצוע פעולות חקירה או מעצר מול אדם הנכלל במאגר. אני רוצה לציין, חברים יקרים: אנחנו לא סתם הגשנו את הצעת החוק הזאת, וזה קרה דווקא בגלל שקרו מקרים מאוד מזעזעים שפורסמו גם בתקשורת, על בעלי מוגבלות שהשוטרים התנהגו אליהם באגרסיביות, בצורה מאוד מאוד קשה, ורק לאחר שהם התנהגו אליהם כך והיכו אותם או פנו אליהם בצורה מאוד מאוד קשה, לאחר מכן רק גילו שמדובר באדם עם בעיה שכלית או בעיה של מוגבלות כזאת או אחרת. אז הדבר הטוב ביותר שנוכל לעשות הוא למנוע מעצמנו מבוכות מהסוג הזה, שיכולות גם להגיע לפגיעה בחיי אדם. אני מבקש מהחברים גם בקואליציה וגם באופוזיציה, ללא יוצא מן הכלל, להצטרף להצעת החוק הזאת. למדינה זה לא עולה כסף. זאת הכשרה די פשוטה, לעשות את זה לשוטרים, שיהיו מיומנים בנושא הזה, כך שעניין של עלות, דחייה עד בחינה תקציבית לא קשורה לנושא הזה. בסך הכול צריך להיות פה רצון טוב של היושבים בבית הזה, לבוא ולחבר את עצמם לאותם ילדים בעלי מוגבלות. לאחר מכן, כאשר אנחנו מגלים שאין להם את היכולת, וכשראינו שהם בעלי מוגבלות, אז מתחילים כל התירוצים של משטרת ישראל ושל רשויות החוק שאומרות: לא ידענו, אילו ידענו. אז בואו נגרום לאותם שוטרים לדעת מראש מיהו אותו ילד מוגבל, מיהו אותו מבוגר מוגבל, ולא להגיע לטעויות. אני מצפה ומקווה מאוד שהממשלה תכיר בנושא הזה ותדאג לחופש הצבעה ולתמיכה בחוק החשוב הזה, לתועלת הציבור שנמצא גם ככה בקשיים עם עצמו, ציבור של חינוך מיוחד, של בעלי מוגבלויות.

תודה רבה לחבר הכנסת אבוטבול. ישיב על הצעת החוק סגן השר לביטחון פנים חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. בבקשה, אדוני, עד עשר דקות לרשותך. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, קודם אני אומר לחברי חבר הכנסת אבוטבול, רגע. חברי הכנסת והיועצים. בבקשה, אדוני. קודם כול אני אומר לחבר הכנסת אבוטבול שהנושא הוא נושא חשוב, ועכשיו אני איכנס לפרטים. כמובן שקראתי, כמובן שבדקתי, ואני אתייחס לדברים החשובים שאמרת ולנושא החשוב. הדבר הראשון הוא שלמעשה הצעת החוק, יועצים, יועצי הקואליציה. הנושא של חקירת אדם בעל מוגבלות שכלית או נפשית מוסדר כבר היום בחוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית), ששם הוא קובע הסדרים ביחס לזימון אנשים עם מוגבלות שכלית לחקירה.

כבר היום המשטרה,

נא להושיב את כל מי שעומד ולהשתיק את כל האזור השמאלי. כבר היום המשטרה מכשירה את כלל שוטריה העוסקים בתחומים האלה שיש להם מפגש עם אזרחים בהכשרה בתחום המוגבלות השכלית או הנפשית. אתם מספיק מכירים אותי כדי לדעת שקראתי, תקשיבו ואחר כך ננהל על זה דיון. אני לא שולף מהמותן, והאמינו לי, אני לא רק מקריא,

מגזר האג"ם, חוקרים ובלשים עוברים הכשרות, קורסים והשתלמויות בתחום המוגבלות השכלית והנפשית ואף מונו רפרנטים בכל תחנת משטרה, והיא צפויה למנות רפרנטים נוספים בנושא. המשטרה גיבשה מתווה לפי נוהל מהשנה הזאת לטיפול באירוע שבו מעורב אדם עם מוגבלות נפשית. הנוהל קובע את העקרונות הכלליים לטיפול באירועים שבהם מעורבים אנשים עם מוגבלות נפשית, גם את פעולות המשל"ט באירוע שבו דווח על אדם עם מוגבלות נפשית החשוד בביצוע העבירה, וכן את פעולות השוטר באירוע שבו מעורב אדם עם מוגבלות נפשית.

לפי הנוהל שגובש באירוע שבו דווח על מעורב שהוא אדם עם מוגבלות נפשית, המוקדן יבצע בדיקה במערכת המשטרתית, וכן יבצע תחקור מעמיק של המודיע בנוגע לאותו אדם.

הנוהל קובע את סדר הפעולות של השוטר באירוע, לרבות האופן שבו ייגש שוטר לאותו אדם, בדיקת האדם במערכות המשטרתיות, זיהוי רמת האיום, התנגדות מצד אותו האדם ופעולות השוטר במקרים שבהם יש להפעיל סמכות כפייה, ויש מקרים כאלה, וכן במקרים שבהם, להתרשמות השוטרים, לא נעברה עבירה פלילית, או שנעברה עבירה פלילית אך יש אפשרות לטיפול רפואי. אני רוצה לציין, אני לא מתעלם, אני מניח שהצעת החוק נולדה גם בעקבות אירועים שכולנו מכירים אותם, ולכן אני מתייחס לזה, כי היו שינויים בעקבות אותם אירועים, ואני שם אותם, חבר הכנסת אבוטבול, גם בפניך. בעקבות האירועים הקודמים של מפגש שוטרים עם אזרחים בעלי מוגבלויות מינה מנכ"ל בית הנשיא בחודש יוני 2020 ועדה בין-משרדית לטיפול בהכשרות בהתמודדות כוחות האכיפה והביטחון מול אנשים עם מוגבלויות. זה לא רק נהלים משטרתיים, יש גם ועדה בין-משרדית בראשות מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים אשר בחנה את הנושא, ובעקבות המלצות הוועדה, קידמה המשטרה הכשרות נוספות לשוטרים, מעבר להכשרות הקודמות שתיארתי לכם. המלצות נוספות של הוועדה טרם יושמו במלואן, והעבודה ממשלתית לפעול ליישומן נמשכת,

הקמה של צוותי התערבות במשבר וצוותים רב-מקצועיים אשר יתערבו בקריאה או בתלונה הנוגעת לאנשים עם מוגבלויות ויציעו סיוע מיידי, נקודתי, להם ולבני משפחותיהם, לרבות הערכת מצבם הנפשי ותיווך בינם לבין גורמי האכיפה במידת הצורך. ועדת השרים לענייני חקיקה, בישיבתה ב-3 באוקטובר 2021, החליטה לדחות את הדיון בהצעה בשלושה חודשים, על רקע הפעילות הממשלתית המתקיימת כבר היום בנושא, כמפורט לעיל, וכן על מנת לבחון את המשך יישום המלצות הוועדה הבין-משרדית שקמה בעקבות התערבות מנכ"ל בית הנשיא ולבחון את הצורך בעיגון הדבר הזה, הנושא הזה בכלל, בהצעת חוק במסגרת חקיקה ראשית. אני כן אומר שיש פה שני ראשים להצעת החוק. הראש הראשון הוא כיצד בפועל, כאשר מתקבלת קריאת 100, נניח ממישהו שאומר, איך להגיע ואיך לטפל. זה סיפור של הכשרת האנשים במשטרת ישראל ובכוחות האכיפה, זה פן אחד. יש צד שני להצעה, שאני אומר אותו פה וצריך לשים עליו סימן שאלה, אני לא שם סימן קריאה, אני שם סימן שאלה: האם נכון שיהיה מאגר של אנשים עם מוגבלויות? איפה שאלת הפרטיות של האנשים? לפני המאגר, חברים, הרי אתם רואים שאני לא שולף מהמותן. אני מנסה לנהל איתכם הבנה ולהסביר לכם שהעניין הזה של להעביר מידע, הרי מה אתם אומרים פה? שאותו איש, אישה, מישהו, שיש לו קושי, יהיה עליו סימון אצלנו. זה מה שאומרת ההצעה. אני לא אומר כן, אני לא אומר לא, אני אומר שיש פה קושי משפטי חוקתי אמיתי שצריך ללבן אותו. ההצעה שלי אליכם, אני אומר לכם מה ההצעה. אני לא בא מהמקום של לא רוצה. יש באמת עבודה, יש עבודה ממשלתית שהתחילה קודם, התחילה ביוני 2020. בשל הרצינות, גם של הצעת החוק וגם של הנושא שמתייחס אליה, בדקתי מעבר לעניין: האם בשנים האחרונות השוטרים כולם עוברים הכשרות במערכים השונים, אני לא יכול להגיד לכם שבדקתי 20 שנה אחורה, אבל כן בדקתי מה קרה בחמש השנים האחרונות, וההתקדמות שיש שם בהקשר הזה, בכל הקורסים, זה בלשים, אנשי שטח, נקרא לזה, זה לא משרדי החקירות, הם עוברים את ההכשרות האלה. הצעה שלי לחבר הכנסת אבוטבול: תדחה את זה בשלושה חודשים, בהידברות עם המשרדים. אני ערב לך על ההצעה הזאת שלמרות כל העיסוקים האחרים, אני אתערב גם בזה שההידברות תהיה הידברות אפקטיבית, ונעשה דבר טוב, משותף לכולם. כרגע זה איננו בשל להצבעה, לפחות מבחינתי. אני אצביע נגד אם תתעקשו להעלות את זה, למרות שהנושא הוא נושא חשוב. זאת הצעתי אליך.

המציע רוצה להשיב? בבקשה, אדוני.

יש מערך שעובד, שהתחיל כבר ביוני 2020. אבל אדוני, זה מה שאני מסביר פה. נכון.

גם לפני כמה שבועות היה חוק שביקשו להעביר אותו, לגבי נושא של ילדים שנשכחים ברכב,

לא רציתם להעביר את החוק הזה בגלל שזה קידם את מירי רגב, שביקשה את זה. לאחר מכן, כשלא העברנו את זה ועברו עוד כמה חודשים, בינתיים קרה אסון עם ילד שנשכח ברכב. יואב, לא ניתן לשחק עם חיי אדם. זה יכול להגיע לילד מפגר, לא עלינו, או חינוך מיוחד או מוגבל שיקרה לו משהו, ואני לא יכול להמתין עם זה שלושה חודשים. אני מציע, אם אדוני באמת רוצה לקדם את הנושא, אדרבה, תתמכו בזה ותביאו את זה לוועדה. נשב בוועדה, נדסקס, נשמע מה הרעיונות שלכם. תעשו את זה. זה חינוך מיוחד, דחילק. גם בדברים כאלה מהסוג הזה שלא עולים כסף, סך הכול הבנה, גם את זה לא?

אני רק רוצה לומר לך, אם זה הכיוון שלכם, לא לתמוך בנושא הזה, אז אני רוצה לומר לך, כתבתי משהו קטן, מי שיש לו ומי שאין לו: כסף למפלגת רע"מ, 53 מיליארד, יש ויש, פנסיות לאנשי גנץ ולגנרלים, יש ויש. כמו בשיר, איווט עשתה עוגה: נתנה לנושאים הערביים, נתנה לגנרלים, נתנה לרפורמים. למי לא נשאר? לחיילים לא נשאר, לעצמאים לא נשאר, לחרדים לא נשאר, לעוטף עזה לא נשאר, ליישובים תחת איום לא נשאר, לזכויות מגורים לנשים מוכות לא נשאר, הגדלת הבטחת הכנסה לקשישים דוחים את זה בינתיים,

וגם להדרכת שוטרים על חינוך מיוחד, שזה לא עולה כסף, גם לזה לא נשאר. רק לערביי ישראל, לרפורמים, לגנרלים, לכל נושאי השמאל, נשאר ונשאר. איך מסיים השיר? הלך, בכה, הלך, בכה, הלך, בכה, איבכי עליכום, ממשלה אכזרית. תודה רבה לחבר הכנסת אבוטבול. אנחנו עוברים להצבעה. אי-אפשר להשיב. אין בתקנון דבר כזה. אנחנו עוברים להצבעה. חברי הכנסת, לשבת. הצבעה. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, מעצרים) (תיקון, ביצוע מעצר וחקירת אדם בעל מוגבלות שכלית או נפשית),

בעד הצעת החוק הצביעו 27 חברי כנסת, נגדה, 32 חברי כנסת. אי לכך ההצעה לא עברה. לפרוטוקול אני מודיע, רגע, הוא לא הספיק, אז הוא לא הספיק. לא משנה תוצאות. חברי הכנסת, אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר-היום, הצעת חוק להפחתת השימוש ברכב פרטי ולעידוד שימוש בתחבורה הציבורית, התשפ"א 2021. אני מודיע מראש שתשובה והצבעה במועד אחר. חבר הכנסת אורי מקלב, בבקשה, עד עשר

לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מכובדי השר, חבריי חברי הכנסת, כפי שאמר היושב-ראש, אנחנו דנים בהצעת חוק להפחתת השימוש ברכב פרטי ולעידוד שימוש בתחבורה הציבורית. זה דבר שכולם מסכימים לו, רק חסר בכותרת איך עושים אותו, איך אנחנו מפחיתים את השימוש ברכב הפרטי ומעודדים עוד ועוברים לשימוש בתחבורה הציבורית.

ראו זה פלא, יש דבר אחד שקל מאוד לעשות אותו: ברגע שאנחנו לא מחייבים את כל העובדים שמקבלים אחזקת רכב, ואני אתמקד בעיקר במגזר הציבורי ובשלטון המקומי, נשאיר רגע את המגזר הפרטי. כפי שכולנו יודעים, כל מי שמקבל אחזקת רכב צריך גם להחזיק רכב בפועל. אי-אפשר לקבל אחזקת רכב בלי שיש לך רכב.

מה עושים אנשים שרוצים ומעוניינים, ומי לא מעוניין לקבל אחזקת רכב או לא מעוניין לקבל תוספת במשכורת? אין מי שמוכן לוותר על התוספת הזאת. מה עושים אנשים? קונים רכב. כשקונים רכב מה עושים עם הרכב? נוסעים ברכב. הפיתוי נמצא, קל יותר, זמין יותר, למה שייסעו ברכב ציבורי? מה אנחנו עושים בזה שאנחנו מתנים אחד בשני? אנחנו גורמים לכך שאנחנו מעודדים אנשים לקנות רכב פרטי, ויש לנו תמריץ שלילי לנסוע בתחבורה הציבורית. אנחנו רוצים להפוך את הקערה על פיה בצורה הכי פשוטה והכי הגיונית, שדרך אגב, כולם מסכימים לה,

לא להתנות את אחזקת הרכב בזה שאדם צריך לקנות את הרכב. תקבל אחזקת רכב. אבל איפה הבעיה? למה בכל אופן אנחנו קוראים לזה אחזקת רכב? אז הסיפור הוא כזה, הסיפור הוא ידוע. במסגרת משאים ומתנים שהיו בין ועדי העובדים לבין הממשלה היה פתרון. זה רצה תוספת במשכורת, ולחלק מהתוספת היו גם סיבות: אנחנו נוסעים לעבודה, יש לנו נסיעות ודברים כאלה. מצד שני הממשלה והאוצר מאוד לא רצו להעלות את המשכורת, מכיוון שזה עלויות גדולות מאוד, אז אמרו: נעשה משהו אחר, מה שנקרא בונוסים, שלא נמצאים בגוף המשכורת. זה לא תחשיב, זה לא מרכיב שהוא חלק מהפנסיה. ניתן אחזקת רכב. אחזקת רכב אתה מקבל כל זמן שאתה עובד. כשאתה לא עובד אתה לא מקבל אותה, והיא גם לא בתחשיב. אז אם אדם מרוויח 10,000 שקל ועוד 3,500 שקל על אחזקת רכב, ביחד 13,500 שקל, על 10,000 הוא מקבל פנסיה ועל 3,500 הוא לא מקבל. אנחנו אומרים את הדבר הכי פשוט: אל תתנה אחד בשני. תיתן להם. עכשיו אני אוסיף לך עוד דרגה, החוק מדבר על עוד משהו: המצב היום הוא שאנשים שיש להם פחות מ-100% נכות וזכאים לגמלת ניידות, אנחנו מחייבים גם אותם להחזיק רכב. אותו אחד שיש לו נכות חייב להחזיק רכב, הוא לא יקבל את הניידות בלי זה. אם הוא אומר שהוא גר במרכז העיר וקשה לו לנהוג והוא רוצה להמיר את גמלת הניידות בנסיעה במוניות, בתחבורה הציבורית, הוא לא יקבל את זה, אנחנו אומרים לו לא. הוא יקבל את זה עם קבלות? לא את הכול.

למי שיש לו מעל 100%. אנחנו מדברים על כאלה שיש להם פחות מ-100%. שם ההתניה היא דווקא ברכב פרטי. מעבר לזה, נחזור רגע לעובדים. מה קורה לעובדים שאין להם היכולת לקנות רכב? גם אם יש לו אחזקת רכב אבל אחזקת עולה לו יותר מהאחזקה שהוא מקבל, הוא מקבל 2,000 שקל אחזקת רכב, ואחזקת רכב עולה לו 3,000 שקל והוא לא יכול לעמוד בזה אנחנו אומרים לו: אתה לא מקבל את זה. אנחנו מפלים את העובדים החלשים. לא זו אף זו, מעבר לכך, אנשים שיש להם מגבלות ראייה ומגבלות אחרות שלא יכולים לנהוג ברכב או הם אנשים עם מוגבלויות והם לא יכולים לקנות את הרכב, הם לא יקבלו את אחזקת הרכב. סדרה שלמה של אפליה ודברים מעוותים שאנחנו עושים. דרך אגב, כשדיברנו על גמלת ניידות, יש כאלה שאם יש להם נניח בעיית ראייה, הם לא יכולים לנהוג ולא יכולים לקבל את אחזקת הרכב.

אנחנו גורמים כך לעוול ולתמריץ ומצב שלילי שאנשים נוסעים ברכבים פרטיים וגורמים לזיהום אוויר, להוצאות דלק, לעומסים בכבישים, שזה החלק העיקרי. כולנו יודעים, ופורסם גם בעיתון, שידוע שבירושלים בימי חמישי יש פחות לחץ בכניסה לירושלים. מדוע יש פחות לחץ בכניסה לירושלים? עובדי הממשלה לא באים, נמצאים בתל אביב. עד לפני תקופה לא ארוכה הייתי במשרד התחבורה. במשרד התחבורה, באיזה מנהג קודם, בימי שלישי עובדים בתל אביב. יש משרד גדול של משרד התחבורה בתל אביב, אז עובדים בתל אביב. זה תענוג לאלה שנשארים פה, החניון ריק, אפשר להשיג חניה, אתה לא צריך להסתובב עשר פעמים עד שאתה מוצא חנייה. אנחנו רואים כמה אחזקת הרכב הזאת היא משמעותית לזיהום האוויר, להוצאות על דלק ולפקקים. אין על זה חולק. זה עבר כמה ורסיות, ואני רוצה לספר לכם שהממשלה החליטה ב-2007 שהיא מתמרצת. היא עשתה ועדה ירוקה בין-משרדית, ואחת ההחלטות לעבור ולהוביל שימוש ברכב ציבורי,

בלי שאנחנו מתנים תשלום אחזקת רכב בהחזקת רכב. אבל הממשלה פועלת בכיוון הפוך בדיוק מהרציונל,

בסוגיה של הצמדת רכב שירות,

יש לה אינטרס והיא מפיצה. העומסים בכבישים, זה לא פחות באשמת הממשלה. אבל זה הכול כלול באחזקת רכב.

זה לא משנה כאן בעניין הזה, הוא חייב לקנות רכב או לקבל ליסינג. הוא לא יכול להגיד: אל תיתנו לי לא ליסינג, לא רכב שלי, תן לי את הכסף הזה במשכורת. לא נותנים לו את זה. וזה נסחב איתנו אחרי החלטת הוועדות כבר 13 שנה של החלטות ממשלה, דוח של בנק ישראל שמדבר על כך, החלטת ממשלה נוספת לפני שמונה שנים, לאחר הדוח ולאחר ההסכם עם ה-OECD, שגם את זה צריך לעשות, והממשלה לא מתקדמת עם העניין הזה. כולם מסתירים את זה. במקום שהממשלה תציג את החוק הזה ותביא את ההסכם הזה,

האוצר לא עומד.

שזה יהיה בתור מרכיב, והאקטואריות של הרבה שנים נמדדת בסכום גדול, ואם אנחנו נצטרך להפוך את כולם למשכורת בסיסית, ועל זה לשלם לכל הפנסיונרים ובכל הפנסיה התקציבית, לשלם לכולם על זה פנסיה, ודאי שלא. אבל היה עוד משהו, עוד ציון דרך באמצע: הייתה תקופה שלא ביקשו את זה, ובעקבות זאת הייתה תביעה לבית המשפט להכיר, ובית המשפט הכיר בזה כחלק, אם זה לא ישולם בצורה של אחזקת רכב אלא כמרכיב בתוך המשכורת, זה יחויב בתוך הפנסיה.

אנחנו מציעים בהצעת החוק הזאת שהחוק יגיד בפירוש: אומנם אתה לא מקבל את זה, אתה מקבל אחזקת רכב ואין לך רכב, אבל אנחנו מכירים בזה בגלל עידוד התחבורה הציבורית. אנחנו גם מאפשרים לאנשים, המעביד יכול לדרוש מ-10% מהעובדים שלו שהוא רוצה דווקא שיהיו ברכב, שמה? שדווקא כן יחזיק רכב. יש זכות למעביד ל-10% מהעובדים שלו, באמת יש הלימה בין אחזקת הרכב לבין השימוש ברכב, אחזקת רכב מחייבת שיהיה לי אוטו. היום היא מחייבת ואנחנו רוצים שלא תחייב, אבל אנחנו רוצים שלמעביד תהיה הזכות, בכל משרד ממשלתי ל-10% מהעובדים, שאנחנו יודעים שיש סוג של הלימה, הוא יכול לבחור, ואז מי שהוא לא אוהב, יכול להיות, על זה לא חשבתי,

כיושב-ראש ועד עובדים,

אבל החוכמה שיש בך היא לבוא לוועדה ולחשוב איך אנחנו מתגברים על זה, ואם זה לא נכון וזה לא טוב, אז נוריד את הדבר הזה. אנחנו עשינו כמה וכמה דברים שייתנו מענה גם למעביד, ומצד שני, סגן השר יאיר גולן, סגן השר יאיר גולן, כשיש אוזנייה לא שומעים. אתה לא שומע אותנו. אנחנו שומעים אותך בשיחת הטלפון שלך. בבקשה. חבריי חברי הכנסת, בדיונים האחרונים שהיו בהסתדרות, אני עצמי הייתי אצל ניסנקורן כשהיה יושב-ראש ההסתדרות החדשה,

יושב-ראש ההסתדרות החדשה, אבי ניסנקורן,

בהסתדרות החדשה.

בהסתדרות הוא היה. עזוב אותך, לא היה?

ישבנו והועלו כמה נושאים,

במקרה הזה הוא עבד נכון. הועלו כמה דברים. לכול יש פתרונות, לכול יש פתרונות. הבאנו חוות דעת משפטית בעניין הזה. כשהייתי יושב-ראש ועדת המדע בכנסת ניהלתי וקיימתי כמה דיונים בנושא הזה, מכיוון שזה קשור למדע,

אין מי שלא חושב ככה.

יוצא כאן שאנחנו נמצאים באותו מצב כמו של סוף שנה, ולכן אני מביא זאת כהצעת חוק פרטית. אבל הממשלה ביקשה בכל אופן שלושה חודשים לבדיקה, למשא ומתן בין-משרדי שמשרד המשפטים יוביל אותו, משרד התחבורה יוביל אותו ומשרד האוצר, כדי שנוכל להביא את הצעת החוק הזאת בצורה מוסכמת. בהזדמנות הזאת,

לסגנית ראש עיריית תל אביב הגב' מיטל להבי, שהיא דרבנה הרבה. אנחנו עובדים ביחד הרבה שנים. היא פנתה אליי כשהייתי יושב-ראש ועדת המדע, ואנחנו ממשיכים בעניין הזה, לחבר הכנסת רם שפע, שהיה שותף בעניין הזה, לשר המשפטים גדעון סער ולשרת התחבורה מרב מיכאלי, אריאל יעקובי, יושב-ראש הסתדרות עובדי המדינה, שאנחנו בקשר איתו ואנחנו רוצים להמשיך את הקשר הזה בעניין הזה, ואני מבין שאתה מכיר אותו כבר, נכון? ואתה גם מוקיר. הוא בן אדם קשה. ולקובי בר נתן, הממונה על השכר באוצר, וגם לשר במשרד האוצר חמד עמאר, שדיבר איתי היום והוא מוכן להיכנס ולשבת עם כל מי שקשור לעניין הזה באוצר. אני מקווה מאוד שב-90 היום האלה נצליח להגיע להסכמה כדי שהדבר הזה,

כדי שאנשים יוכלו לקבל את החזר הכסף בתוך המשכורת במזומנים והם גם לא יצטרכו לקנות רכב אלא ייסעו הרבה בתחבורה הציבורית,

ואנחנו נראה באופן מעשי את ההפחתה של, הייתי בטוח שאתה תמצה את עשר הדקות.

תודה רבה. מאחר שלהצעת החוק הזאת התשובה וההצבעה במועד אחר, אנחנו נעבור לסעיף הבא על סדר-היום,

החוק של חבר הכנסת חיים כץ,

הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון, הצמדת קצבת הבטחת הכנסה בגיל זקנה לגובה של 80 אחוזים משכר המינימום), התשפ"א 2021. כפי שאמרתי, תשובה והצבעה במועד אחר. הצעת החוק של חבר הכנסת חיים כץ וחוה אתי עטייה, שהיום הייתה בפעילות יתר והפריעה הרבה ליושב-ראש.

חברי אדוני היושב-ראש, וזה חברי על אמת, זה לא כמו אצל עורכי הדין, חברי המלומד, ואחר כך הוא אומר: איך אני אתפור אותו? העלות התקציבית של הצעת החוק? מה אתה מוטרד, השר עיסאווי פריג'? יש הרבה הצעות חוק שאני מסכים איתן אבל עלות תקציבית, אתה מבלבל בינו לבין ישראל כץ. תשמע,

כשאני הגעתי לכנסת, קודם כול, לפני שאני מדבר על הצעת החוק, אני רוצה להודות לחברתי חברת הכנסת אתי חוה עטייה, שהייתה שותפה בגיבוש, נכנסה לנושא כשהייתה ממונה על הביטוח הלאומי והייתה פעילה והביאה נתונים ועשתה את העבודה שלה, ובהצעת החוק היא ביוזמים יחד איתי בזכות, לא כמו שמחתימים פה כאילו, בכאילו, אז היא בזכות. אני מודה לה על שהיא אמרה לי: לך תציג את הצעת החוק. כשאני נכנסתי בזמנו לכנסת, לפני 22 שנה, תציג אותה לפחות טוב כמו שהיא הייתה מציגה אותך. אמרתי שאני הולך לטפל בנושא של עובדים וגמלאים, לא הולך לדבר לא על חוץ, לא על ביטחון, לא על גבולות, לא כלום. נכון שזה נותן יותר תקשורת ויותר מעניין מחברה וכלכלה, חוץ וביטחון הרבה יותר מעניין. אמרתי שאלה הנושאים שאני בא לטפל בהם בכנסת. הייתי יו"ר ועדת העבודה והרווחה הרבה מאוד שנים, וב-2015 מוניתי להיות שר העבודה והרווחה. כשהגיע דוח העוני, הסתכלתי וראיתי ש-20% מהעניים בישראל הם אזרחים ותיקים. 20% מתוך 1,198,800, לפי הנתונים שביקשתי מהביטוח הלאומי, נגיד 198,396 אנשים מתחת לקו העוני הם מעבר לגיל עבודה, 67 לגברים ו-62 לנשים. ואמרתי, כשאני מסתכל על דוח העוני כל שנה, איזה תיקון דרמטי יכול להתבצע בדוח העוני, מרצ, שיושבים פה, שהיו באופוזיציה וצעקו: הילדים עניים, הזקנים עניים, אתם לא נותנים, אתם כן לוקחים, אמרתי: איזה תיקון אנחנו יכולים לעשות לאוכלוסיות האלה ולדוח העוני?

לא סחורה בשבילך? הבאת לי חדש?

שדרג אותך, שדרג אותך. לא, תעצור רגע את השעון, תן לי את שלוש הדקות. אני אתן לך, טוב. אני לא עולה לפה הרבה. טוב, בוא נדבר לעניין. אמרתי: זאת הזדמנות עצומה, הזדמנות עצומה לתקן את דוח העוני גם כלפי ה-OECD, גם כלפי העולם. אם אנחנו נשנה את ההצמדה, אז נוכל להגיד שלא יהיו אזרחים ותיקים עניים במדינת ישראל בכלל. פניתי ליחידת המחקר שלך, הביטוח הלאומי, ואמרו לי: 800 מיליון. אז יכול להיות שעכשיו, כשאני מסתכל על ה-198,396, 52,900 מהם ניצולי שואה, שהם 30% מניצולי השואה שחיים בישראל. זה דור הולך ונעלם, כי לפני ארבע שנים, בנתונים שלי, היו 220,000, והיום יש 160,000. רק בחלק המצומצם, לפני שכחלון הוסיף, נפטרו 66,800, ואלה צריכים למות בעוני? באתי והנחתי את הצעת החוק. אמרתי שבשביל להיות on the safe side, ניתן להם 80% משכר המינימום ונשנה את ההצמדה לחציוני, כי המדד יחזיר אותם מתחת לקו העוני. מתחת לקו העוני זה לא אומר שהם לא יהיו עניים, כי אם הוא יעבור בשני שקלים את קו העוני, אני לא נכנס לעומק העוני. אני לא נכנס לעומק העוני. אני מדבר סטטיסטית כלפי העולם, כלפי ה-OECD, כלפיי,

שהצלחתי להביא חקיקה שמוציאה את האזרחים הוותיקים מעל קו העוני. שמע, בשבילי, אם זה יעבור, וזה יעבור תוך שבועיים, תכף אני אגיד למה,

כי בשביל זה באתי לכנסת. שתבין: אני הנחתי על שולחן הכנסת, כשכל ח"כ יכול להניח 100,000 הצעות ליום, לא לעלות לדיון, אבל להניח במזכירות, אני הנחתי הצעה אחת. זהו. אני לא משחק במשחקי כלום. וראיתי את חוק הסדרים, ולהפתעתי, איווט העלה את זה בחוק ההסדרים. פניתי אליו לפני חודש בנושא הגמלאים, שהיו צריכים להוריד להם בינואר, והוא הלך לקראתי. הוא אמר לי: חיים, לא מפריע לי ללכת איתך,

אני רוצה שתצמיד את הצעת החוק שלך להצעת החוק בחוק ההסדרים. היום בבוקר פתחתי את העיתון, והיום רק ידעתי שאני מעלה את ההצעה, וראיתי הישג: כ-6,500 ניצולי שואה יקבלו פנסיה חודשית. אמרתי: ואללה,

אנחנו יכולים לעלות את זה פי עשרה. להוריד ממעגל העניים עוד 60,000 או 59,800 ניצולי שואה, אני אגיד לך בדיוק כמה: 52,900 ניצולי שואה, ולהוציא אותם ממעגל העניים. ופניתי לאיווט היום בבוקר, והוא אמר לי: חיים, אבל אצלך זה 80%. אמרתי: אצלי זה 70%. נכון שבחוק כתוב 80% אני יורד ל-70%, אני מתיישר עם הוועדה. ואני חייב להגיד שהוא אמר לי: דחה את ההצבעה בשבוע. אנחנו נעביר את ההצבעה בשבוע הבא, נצרף אותה לחוק ההסדרים, ואתה, אני מגשים לך חלום. כשבאת לכנסת וסימנת, סימנתי את העניים במדינת ישראל. אתה רואה מה זה ממשלת שינוי? תבין. אתה מבין מה זה שחבר כנסת עומד פה ולא מחרטט, ומבין על מה הוא מדבר, ויודע את המספרים, והוא מתייצב מול האוצר? ומה לעשות שלפעמים הם לא יכולים להתמודד מולו כי הוא יודע יותר מהם, כי הוא מתמקצע בנושא? אתה מבין את זה שעומד חבר כנסת ולא מחרטט ומדבר באוויר, בעננים ובזה. ואללה, אני יכול לדבר, לספר לך סיפורים שעות, אבל על הנושאים של אנשים, של איגוד מקצועי, של פנסיה, של מה שאני עוסק בו, אז אלוהים נמצא בפרטים הקטנים, ואני יורד לפרטים הקטנים, ואני עוזר לאנשים באשר הם האנשים, כי אני חושב שבשביל זה אני פה. יש לך רגישות חברתית. בשביל זה באתי לכנסת. והיום איווט הושיט לי יד, וואללה, ואני מודה לו. אני מודה לו, למרות שגם בלעדיי החוק הזה היה עובר. יכול להיות שעוד אני אעשה בוועדה שפצורים קטנים. אני אתיישר, אני אמרתי שאני אתיישר. אבל יכול להיות שישמעו את דעתי ונעשה שפצורים קטנים. ואללה, אבל אני יודע להגיד תודה. לא מעניין אותי לא פוליטיקה, לא אללה, לא כלום. אני לא בודק מי האנשים האלה, מי האנשים האלה שיעלו מעל קו העוני.

כי אני יודע שאף אחד מהיושבים פה, נכון לעכשיו, לא שם. יכול להיות שיהיו בעתיד כאלה שהבאתם, הסודנים שהבאתם בחוק הנורבגי, שהבאתם אותם ככה בעוונטה, ואחר כך הם יהיו בדוח הזה.

אבל אני כבר בטח לא אהיה שם, סביר להניח, או בטוח שלא אהיה שם. אבל אנחנו פה, אנחנו נהיה שותפים למהלך, ואני מקווה שבהצמדה תהיה לנו הזכות שיבוא עבאס בעוד 20 שנה ויגיד: אני חלק

שקבע שאין אזרחים ותיקים מתחת לקו העוני במדינת ישראל. זה מהלך דרמטי. הייתי פה בכמה הצעות חוק דרמטיות: אלמנות צה"ל, אכיפת דיני עבודה, שיוך של עובדי קבלן למעסיק אחרי תשעה חודשים. הייתי בטעות גם בפנסיית חובה, שזה היה רע למשק, רע למשק כי זה דופק את האנשים. הצבעתי נגד,

לא הצבעתי כי זה היה צו הרחבה של פואד, אללה ירחמו, ועופר עיני, כי הם שיחקו פוליטיקה ופגעו באנשים. ואני פה עכשיו כשותף למהלך שימנע מאזרחים ותיקים להיות מתחת לקו העוני. אני חושב שזה הישג מדהים, ואני מודה

לחווה עטייה, שכתבה איתי את החוק, ולאביגדור ליברמן, שהושיט לי את היד ואמר לי: אתה תהיה חלק מההצלחה הזאת.

תודה לך, חבר הכנסת חיים כץ. מי אמור להשיב? סיכום? אין הצבעה. אנחנו עוברים להצעה לסדר-היום בנושא: מאבק המטפלות והחינוך לגיל הרך, מס' 324, 345, 354, 359 ו-369. חברת הכנסת קטי קטרין שטרית. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, הצעה דחופה לסדר-היום זו לא הייתה בכלל מתקיימת היום במליאה, אך כנראה שישנם גורמים בממשלה הזאת שלא רוצים להגיע לפשרות מול מעונות היום. במשך ארבעה ימים, אדוני השר, במשך ארבעת הימים האחרונים יושבים להם 70,000 פעוטות בבית. ולמה הם יושבים בבית? כי לצערנו, שר האוצר ליברמן אינו מצליח לגבש פתרונות על מנת לפתור את המשבר הזה. השביתה במעונות היום פוגעת בעיקר באוכלוסייה החלשה ביותר בישראל. יום עבודה שהורה במעמד סוציו-אקונומי נמוך מחסיר בעקבות אותה שביתה משפיע הרבה יותר על חיי המשפחה ועל המשכורת החודשית שלו, ובעיקר על הפעוטות שלא חזרו לשגרה ונותרו בבית. נועם ואפרת הם בני זוג בשנות ה-30 לחייהם שמתגוררים בשכונת הקטמונים בירושלים. אחרי למעלה משנה וחצי של מציאות קורונה, כשסוף-סוף חזרנו לסוג של שגרה, נועם ואפרת מוצאים את עצמם שוב במצב שבו הם נאלצים להיעדר מהעבודה או להוציא סכומי כסף עבור בייביסיטר בעקבות אותה שביתה, ובעיקר בעקבות אטימות הלב של האוצר. שכר המטפלות במעונות היום המפוקחים עומד על 5,700 שקלים, נמוך ב-40% משכר הסייעת בגן בעירייה, גן עירייה. בנוסף, מעונות היום המפוקחים סובלים ממחסור של מאות עובדות ועובדים,

בין היתר, עקב השכר הנמוך,

נוכח התנאים המורכבים ביחס לאלטרנטיבות, המביאות אותם לידי נטישה. האחריות לגיל הרך התפצלה לשלושה משרדים. אם רק היו לוקחים את השכר של הפקידים באותם שלושה משרדים ומחלקים אותו למטפלות, דיינו. זה מחולק ככה: משרד העבודה והביטחון החברתי, משרד הכלכלה ומשרד החינוך, וכך המטפלות נופלות בין הכיסאות. בתקופה של התמודדות עם משבר הקורונה זה עוד יותר מגביר את חוסר הוודאות שלהן. ב-19 ביולי 2021 התקבלה החלטת ממשלה על העברת מעונות היום ממשרד הכלכלה למשרד החינוך. הבעיה היא לא המעבר, אני מברכת על השינוי בתפיסה שהטיפול בגיל הרך צריך להיות חינוכי ולא רק טיפולי. הבעיה במעבר היא הדרך שבה הוא נעשה. ארגונים שונים עוברים בין המשרדים השונים ולא מקבלים פתרון לבעיותיהם. בנוסף, לא קם צוות מתכלל בין-משרדי של המשרדים הללו שמטפלים כדי לטפל ולתת מענה לאותם מעונות יום ולהקל על הקליטה שלהם במשרד החינוך. לכן אני קוראת מכאן לשר האוצר מר ליברמן וגם לשרת הכלכלה אורנה ברביבאי לפתוח במשא ומתן מיידי וקצוב בזמן עם הארגונים השונים ומעונות היום עוד היום כדי לפתור את המשבר, אשר פוגע ב-70,000 הפעוטות. אדוני היושב-ראש, אי-אפשר לתת לזה יום אחד נוסף. הילדים האלה נפגעים, ההורים נפגעים, ואתה יודע, אני מסתובבת בארץ ורואה עסקים נסגרים. הם לא נסגרים בגלל שסוגרים את השערים שלהם אלא בגלל שאנשים לא מגיעים לא למסעדות, מה אנחנו רוצים, שיסגרו את המעונות האלה? זה הפתרון? צריך לעזור למעונות, צריך לעזור למטפלות, להשאיר אותן עם שכר נורמלי ומכובד. תודה רבה. תודה, חברת הכנסת קטי שטרית. חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת. חבר הכנסת איתמר בן גביר. אתה מבין, אדוני היושב-ראש, כשעשינו זום כולם היו.

דיבורים, ולא מעשים. יושב-ראש הישיבה, כנסת נכבדה, בעוד 20 דקות, חצי שעה, נצא כולנו מכאן ונחזור איש-איש לביתו, וכאשר אני אלך לביתי, כמו רובנו, אמצא בו ילדים, במקרה שלנו, ברוך השם, שישה ילדים מתוקים, חמודים, אחד מהם פעוט של ממש. יש משהו שהוא מעבר לכל מחלוקת ושסע בבית הזה והוא הילדים שלנו, המלאכים המתוקים שאנחנו כל כך אוהבים ושניתן הכול,

אנו נמצאים היום ביומה הרביעי של שביתת המטפלות במעונות היום המפוקחים, במחאה על התנאים הכל-כך קשים. לפיכך, עשרות אלפים של פעוטות נמצאים בבית מאז תחילת השבוע. השביתה הזאת באה לעולם לאחר שהארגונים שמפעילים את המעונות הללו מתריעים כבר חודשים רבים, מנסים ליצור דיאלוג עם ממשלת ישראל, השר עיסאווי, לדבר איתכם, לפנות אליכם, לבקש מכם, אבל אתם לא הייתם מוכנים לשמוע אותם. המטפלות הללו מחזיקות באוצר הכי חשוב של כולנו. לפיכך היינו צריכים לפרגן להן, להעניק להן, לצ'פר אותן, לתת להן, אך במקום זאת, צריך להודות שהן עובדות בתנאי עבדות, שעות ארוכות, ימים ארוכים,

נמוך

יום העבודה של המטפלות הללו מתחיל מוקדם בבוקר, יום אינטנסיבי, רווי בפעילות שעוסקת בדבר הכי חשוב, בילדים רכים, צעירים, שזקוקים לעיניים שמשגיחות עליהם, לאוזניים ששומעות אותם ולאהבה כה רבה.

ממשלת מנותקים, אתם ממשלה שמרשה לעצמה להפר את כל הבטחות הבחירות שלכם. אתם ממשלה שרק ביממה האחרונה ראינו איך אתם פוגעים בחיילים משוחררים, מפירים הבטחות על דמי אבטלה לבעלי העסקים, ובעצם פוגעים בחברה הישראלית. במקום שממשלת ישראל תתייחס בכובד ראש, באהבה, בחמלה, למי שמחזיקות באוצר הכי חשוב שלנו,

אתם פוגעים בהן. בואו נראה אתכם מרוויחים 5,700 שקלים בחודש ומסתדרים. יכול להיות שממשלת ישראל צריכה מטפלת. חבר הכנסת ינון אזולאי.

בראש, כבוד השר, סגן השר,

חבריי חברי הכנסת, אלה שעדיין נשארו אחרי יום כזה, השבוע ביקר אצלנו שר האוצר בוועדת הכספים והציג.

על המטפלות, על המאבק. תשובתו הייתה: הנושא בטיפול, כבר היום פגישה. התעדכנתי על הפגישה, התעדכנתי דרך התקשורת, גם באופן אישי. בפגישה דיברו על הכול, אפילו על האקלים, על כל מה שרק אפשר, אבל בתכלס לא על שכר המטפלות. עם זה, תמתינו לעוד שלושה, ארבעה חודשים. מה תמתינו? אין להן ילדים בבית? הן לא צריכות להאכיל אותם? מה אתם רוצים, שהן יפגעו בילדים מבחינת העבודה שלהן?

הן נותנות את הנשמה כל השנה, כל רגע. הן מטפלות בילדים שלנו.

אשתי מנהלת מעון, אני יודע את זה מהמקום הזה,

אז מה אתם רוצים? לדרוך עליהן? לפגוע בילדים האלה זה התעללות בחסרי ישע. אתם לא פוגעים רק במטפלות. שרת הכלכלה הייתה, והיא לא ידעה לענות על זה. כן, כן, זה בטיפול. מה בטיפול? גם עוד שלושה חודשים לא תיפתר הבעיה. ואני כבר מבקש מסגן השר לא להגיד לנו: הייתם פה, לא טיפלתם. אתם אומרים שאתם ממשלת שינוי, תטפלו. לא טיפלנו? תטפלו. היו עוד הרבה דברים שטיפלנו בהם ועשינו, ויש דברים שלא טיפלו בהם. וכשלא טיפלו, תעיד על זה חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, שהיינו ביחד, וגם אני הרמתי קול שם ועשיתי מאבק, היא תעיד על זה, כי אני חושב שמגיע למטפלות האלה בזכות ולא בחסד. ילדים הם שמחה. ילדים הם שמחה זה לא סיסמה, זאת מציאות.

תשמרו על החיוך שלהם, אל תהרסו להם אותו. החיוך הזה שלהם בריא לנו, הוא קודם כול בשבילנו. המטפלות האלה שבאות ונותנות את הנשמה לילדים האלה, תבינו אותן. הן מגיעות בערב הביתה, אחרי יום עבודה קשה ומפרך, אני יודע מה זה מהמקום האישי, הן מגיעות הביתה ויש להן לטפל בעוד ילדים, לפעמים באותם גילים. הן רוצות להגיע ולחייך גם אליהם ולהיות מראה ולקבל את החיוך בחזרה. הן לא איזה שפחות, הן לא עובדות סתם. אתה יודע, פעם הייתה שפחה.

יש פה שפחה, שהיא תעשה את הכול. אין, נגמרו הימים האלה. זה מגיע להן. תנו להן. תנו לילדים לחייך. אתם יודעים שאם משביתים את המעונות, מושבת המשק. ולקראת סיום אני רק רוצה להגיד מילה אחת למטפלות:

תודה רבה לכן. מטפלות יקרות, אתן עושות עבודה טובה, עבודת קודש. לאחרונה יצא על כל מיני מטפלות שזאת מתעללת, זאתי מתעללת, אבל תדעו לכם שרוב-רובן,

הן משפרות ומייפות את התינוקות, הן משפרות ומטפלות בילדים שלנו בצורה הכי טובה. כל אחת מהן היא כמו אימא. תעזרו להן. אני לא תוקף, לא כלום. אני רוצה שתעזרו להן, אני רוצה שבאמת יצאו לקראתן. אני רוצה שבאמת תהיה להן עבודה מכובדת עם משכורת מכובדת, שהן ירגישו שבאמת כיף להן לבוא לעבודה. בואו נתאר לעצמנו שאם היינו באים פה לעבודה בשביל כמה שקלים,

במצב של היום אנחנו באים על פחות משכר מינימום, עם ה-24 שעות שאנחנו עובדים פה, אבל בואו נגיד שכל אחד מאיתנו היה בא ועובד ואומר: תשמע, יש לי סיפוק בעבודה,

הכסף, הכסף נשחק. אני מגיע הביתה ואין לי במה לקנות לחם לילדים שלי. זה המצב שלהן. תעשו למען תינוקות של בית רבן שלא חטאו. ושוב, תודה רבה למטפלות, כן. תודה.

תמשיכו לעשות את העבודה שלכן. אנחנו איתכן במאבק שלכן.

תודה, חבר הכנסת ינון אזולאי. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. כבוד היושב-ראש, סגן השר, חברי וחברות הכנסת, השר וסגן השר, אני יודעת שהשביתה היא שביתה של המטפלות המחנכות עצמן, אבל זה לא כל הסיפור. השביתה הזו צריכה להיות בעיני הממשלה שביתה למען חינוך יותר טוב לילדים. זה לא רק מאבק עובדות, זה מאבק על איך ייראה החינוך במדינת ישראל ואם באמת הממשלה, לפי ההחלטה שקיבלה להעביר את האחריות למעונות היום למשרד החינוך, זה אומר שאתם מבינים שמיום לידה עד גיל שלוש אלה שלוש השנים הכי חשובות בחינוך הילדים ובפיתוח וטיפוח הילדים האלה, הפעוטות האלה.

כאשר עוברים כמה ימים של השביתה הזו בהתעלמות מוחלטת מהארגונים, ואני מלווה אותם צעד אחרי צעד, נכחתי בישיבות שיזמנו, בפגישות עבודה שיזמנו, אני ויושבת-ראש הוועדה לזכויות הילד חברת הכנסת מיכל שיר, בין האוצר לבין הארגונים, ואני חייבת להגיד דבר אחד: לא יכול להיות שימשיכו לזלזל במה שנקרא "המקצועות הוורודים". אי-אפשר, בגלל שהרוב המוחץ של העובדות הן נשים, להגיד בהיסח הדעת: תחכו ארבעה חודשים. נגמרו הימים שבהם עבודת נשים הייתה סוג של תרפיה לנשים. היום במדינת ישראל הנשים עובדות כדי לעזור בקיום היום-יומי של המשפחות שלהן. שני בני הזוג עובדים, ולמרות זאת עולה מספר המשפחות שיורדות מתחת לקו העוני כאשר שני בני הזוג עובדים. אני רוצה להבין איך יכול להיות שמקבלים החלטה על העברת סמכות למשרד החינוך ודחייה לעוד כמה חודשים של ההתחלה לחשוב איך פותרים את הבעיות ומה התוכניות. השארתם אותן באזור דמדומים שאף אחד לא לוקח אחריות עליו. משרד הכלכלה הוא האחראי לסל המחירים, סל המחירים שלא עודכן מ-2012. מ-2012. בינתיים יש רגולציה שמכבידה יותר ויותר ונוגסת מהחלק שאמור להיות של העובדות האלה. אני גם סבתא לנכדים שהולכים למעונות יום, ואני לא רוצה שתטפל בהן מטפלת מתוסכלת שחושבת איך להביא את פת הלחם לבית. אני רוצה שתטפל בהם מטפלת שמרגישה שהיא עושה את זה גם בגלל שהיא אוהבת את המקצוע ובגלל שמתגמלים אותה יפה. ב-2017 יזם חבר הכנסת השר לשעבר כץ תוספת של 400 שקל, תוספת שניתנה, וקראו לה "תוספת כץ". אני פונה לשר האוצר: תעשה "תוספת אביגדור" הפעם. אל תחכה ארבעה חודשים. תן תוספת עכשיו, תפתח את סל המחירים לדיונים. אל תתעלמו מהמלצות הוועדה הבין-משרדית, ששלוש שנים עבדה על ההמלצות, וביניהן, שצריך לשנות שני דברים: המשכורת וההכנה של המטפלות, התקינה.

אני מבינה שעניין התקינה נמשך עד שמשרד החינוך יקבל על עצמו, אבל עכשיו מה שנחוץ זה לסיים את השביתה. מסיימים את השביתה על ידי תמיכה במטפלות, אפילו בתוספת שהולכת ישר אליהן עכשיו, ומתחילים משא ומתן ישיר עם הארגונים.

ישיב סגן השרה יאיר גולן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, נאמרו פה דברים של טעם ודברים מרגשים על ידי חברי הכנסת, ואני מודה לכם על הדברים היפים. אבל לפני שאני אתייחס עניינית,

אני לא מתכוון לסגור חשבונות עם העבר, למרות שאפשר, אני רוצה דווקא לשבח את חבר הכנסת אורי מקלב, שבהתייחסותו לנושא התחבורה הציבורית, התחבורה הפרטית, להוריד כלי רכב מהכביש, שיבח את חברת מועצת העיר תל אביב וסגנית ראש העיר מיטל להבי ואת חבר הכנסת רם שפע, לא שותפיו הפוליטיים, אבל ידע להחמיא גם כשמישהו נמצא בצד השני. אני חושב שזו דוגמה ומופת לתרבות פוליטית ראויה. אם כולנו מצד אחד נדע להתווכח ומן הצד השני גם לשתף פעולה סביב נושאים ראויים וטובים, יש לנו המון סביב מה לשתף פעולה, הרי מדינת ישראל רק תרוויח, ואמון האזרח הישראלי במוסדות השלטון אך ילך ויצמח. ועכשיו עניינית לנושא שמועלה פה לסדר-היום. חבריי חברי הכנסת, אנחנו נחושים לתת מענה, והוא יהיה מענה קבוע. המענה הקבוע הזה יגדיל את התגמול הכספי של המטפלות והסייעות במעונות הציבוריים המפוקחים על ידי המשרד והעתידים לעבור לאחריותו של משרד החינוך ב-1 בינואר 2022. אנחנו נחושים לעשות את זה. שרת הכלכלה דהיום היא שרה חברתית מובהקת, והנושאים האלה בראש מעייניה, ואנחנו ניתן בעניין הזה טיפול הולם. אני מנצל את הדוכן הזה על מנת לפנות אל המטפלות והסייעות: קודם כול, חזרו לעבודה. דבר שני, נשב יחדיו ונמצא את הפתרון ההולם. אכן אתן זכאיות וצריכות לקבל תגמול כספי ראוי וגבוה יותר, חד-משמעית, חד-משמעית, ולשם אנחנו חותרים. אנחנו מסוכמים בנושא הזה עם האוצר, ונמצא את הדרך לעשות את זה בצורה הראויה והנכונה ביותר. רק בואו נשב עכשיו למשא ומתן ובואו נסיים את השביתה לאלתר, כי חבל, מי שמשלם את המחיר זה הילדים היקרים של כולנו. של כולנו. אני רוצה לומר, אבל למה לא לשבת איתן עכשיו? אני רוצה לומר, אדוני סגן השר, למה לא לקרוא להן עכשיו?

לצערי, זה לא התחבר לכדי ישיבה משותפת, ואני מקווה מאוד שאחרי הערב הזה הן יגידו: כן, אנחנו רוצות לשבת. אני אומר לכם, השרה מוכנה בכל מקום ובכל שעה לשבת עם הסייעות ועם המטפלות ולתת פתרון הולם. ואני אומר שוב: בקצה יהיה להן תגמול כספי גדול יותר, כי מגיע להן. אין בינינו ויכוח על הנושא הזה. אני יכולה לתת לך הצעה? אין ויכוח. היה מסלול מ-2015, זה נקרא מסלול תעסוקה. הלאה, הלאה. אנחנו לא רוצים. אין ישיבה ביום ראשון,

חברת הכנסת תומא סלימאן. ישבו ולא נתנו להם מענה, אמרו להם: תחכו לאחר התקציב. אנחנו לא נמתין לאחר התקציב, אנחנו ניתן פתרון עכשיו. אנחנו רוצים לתת פתרון עכשיו.

יש לנו סיכום עם משרד האוצר לתת פתרון עכשיו. סגן השר, רק אני קורא להן: בואו, שבו. תגיד מה. סגן השר, רק בקשה קטנה.

אני לא צריך לספר לחברי הכנסת הנכבדים שיש, כרגיל, עמדות פתיחה למשא ומתן. אני קורא לכל השותפים לעניין לשים את העמדות האלה עכשיו בצד. בואו נישב יחדיו, ניתן פתרון, אבל בינתיים בואו נחזור לעבודה, ולא נהפוך את הילדים האלה לקורבנות של סכסוכי העבודה וסכסוכי שכר. סגן השר, אבל יש לי בעיה.

השר, יש פתרון.

עכשיו, קודם כול, רבותיי, חבריי חברי הכנסת, מי שיש לו,

שבסופו של דבר, יפילו על ההורים. תדאגו רק, לא. בדיוק זה. חבר הכנסת אזולאי, אתה כל כך צודק. אני מסכים איתך. אנחנו רוצים להביא פתרון שלא ייפול על ההורים, חד-משמעית. אז אני אגיד לך, יש פתרון. היום ההורים משלמים בין 2,100 ל-2,800 שקל לילד. נכון. עכשיו, זה כמובן מחיר נמוך משמעותית ממה שנלקח במעונות אחרים, והפער הזה בתשלום הוא לפי המצב הסוציו-אקונומי של כל משפחה ומשפחה.

חד-משמעית, לא רוצים שהתשלום יעלה למשפחות.

הכי קל זה לגלגל את זה על המשפחות, לא רוצים שזה יקרה. לאף אחד, לאף מגזר. לכן אני אומר: בואו שבו איתנו, בואו שבו איתנו, נמצא את הדרך להעלות לכן את התגמול הכספי, ומצד שני לא להשית,

את הנטל הנוסף על ההורים, כי הרי מדובר פה בחלק מהמקרים במשפחות קשות יום באמת, ואנחנו לא רוצים לעשות אותן לקשות יום יותר, חס וחלילה. אבל יש מסלול שאפשר לתת להן ישירות מהמשרד, לתת להן תוספת על מה שנותנים להן באופן קבוע. זה העידוד, אמרנו.

מסלול תעסוקה, כמו מסלולי תעסוקה, ישר לחשבונות. חברת הכנסת קטי שטרית, הרי אני מכיר את הרגישות שלך לענייני חינוך, חלקנו כאן פעם יחד את ועדת החינוך, ואני לא צריך להסביר בפורום הזה כמה הנושא קרוב לליבך. לכן אני מבקש ממך להפעיל את כל השפעתך ולומר לנציגות הבכירה של המטפלות והסייעות: בואו מחר בבוקר, מחר בבוקר מוכנה השרה, לא סגן השרה, אלא היא עצמה, בכבודה ובעצמה, לשבת עם הנציגות,

לשבת עם הנציגות, למצוא את הפתרון ההולם ולהפסיק לאלתר את השביתה. ואני אומר בקצה, חד-משמעית, שנמצא את הדרך,

נמצא את הדרך המהירה. הבעיה היא לא עם השרה. הבעיה היא לא אצלכם, הבעיה היא באוצר,

אז אני מסביר. אני בטוחה שאתם באים לקראתן ומבינים את החשיבות. עשינו עם האוצר כברת דרך. אני אומר לך, אנחנו דנים בזה, מטפלים בזה. עשינו עם האוצר כברת דרך ארוכה. ככל שידי משגת, אנחנו קרובים לסיכום עם האוצר. לכן אני אומר, במצב הזה, כשיש כבר כמעט סיכום עם האוצר ויש נכונות עצומה של השרה לטפל בזה מהר ולאלתר, לכן אני אומר: בואו נפסיק את השביתה, נישב יחדיו, ניתן את הפתרון ההולם ביותר, המהיר ביותר. ואני אומר, הפתרון הזה ישמור על שני עקרונות שמבחינתי הם חיוניים לפתרון המשבר: שכר גבוה יותר למטפלות או תגמול כספי גבוה יותר למטפלות ולסייעות, ולא לגלגל את התגמול הגבוה יותר הזה למשפחות עצמן,

תודה רבה. היום, ויגיד להן את זה. מה עמדתכם בקשר להצעה? אתם מקבלים, אנחנו מבקשים להעביר את הנושא לוועדת העבודה והרווחה. אני חושב שכך יהיה נכון וראוי. אתם מסכימים? ועדת העבודה והרווחה. היושב-ראש, בערוץ 20 עכשיו פרסמו שהנהלת ויצ"ו, משאבי אנוש, שלחה לעובדים הנחיה לקבל עובדים זרים למעונות.

זה דבר הזוי, שרוצים לקבל למעונות עובדים זרים בגלל המצב של השכר. אז צריך להביא את זה בחשבון.

אם חסר להם עובדים זרים, נורבגי, זה ייבדק. אני לא מכיר דבר כזה. אני במקומם הייתי, שהמדינה תטפל בילדים. חבר הכנסת אזולאי, אני לא מכיר דבר כזה.

אני אבדוק

שהממשלה תיקח את המעונות ותטפל בילדים.

אתם מסכימים להעביר לוועדת העבודה והרווחה? לכלכלה. לא העבודה והרווחה.

אני מכירה את הפעילות של סגן השר. אני יודעת שסגן השר, יושבים איתם היום.

אני יכולה לבוא אליהם בפנייה אם יגידו להם שעכשיו יושבים איתם, אבל אם לא ישבו איתם, על מה הם יסגרו? קטי, הם ישבו. אני נכחתי בישיבה. הם לא רוצים להגיע איתם לכלום עד שלא יגמרו את עניין התקציב, וזאת עמדת האוצר. עד שהאוצר לא יכריז על עמדה אחרת, הכול סתם. אני לא חושב, ולא, לא ועדת העבודה והרווחה. לא, לא. ועדת הכלכלה. את זה עושים בכלכלה, אוקיי. ועדת הכלכלה. אז אנחנו מצביעים לכלול את זה בסדר-היום. עאידה, ועדת הכלכלה?

ועדת הכלכלה. אם המציעים מסכימים, אפשר להעביר לוועדת הכלכלה.

כל מי שהגיש את ההצעה לסדר-היום רוצה ועדת כלכלה. מה הדיון? למה לא מצביעים? לא, אין צורך.

מה, מה שאנחנו רוצים. אפשר גם דיון במליאה, אגב. יאיר, סגן השרה. אפשר להצביע, אדוני היושב-ראש.

שישה חברי כנסת בעד. אני קובע שההצעה לסדר-היום בנושא: מאבק המטפלות והחינוך לגיל הרך עוברת להמשך דיון בוועדת הכלכלה. רמקול, רמקול.

אני קובע שההצעה לסדר-היום בנושא: מאבק המטפלות והחינוך לגיל הרך עוברת להמשך דיון בוועדת הכלכלה.

שאירע בשנה שעברה בבני ברק, כאשר בלשים שלא הזדהו הותקפו, ובעקבות זאת המשטרה פשטה על העיר באלימות קשה, שכללה זריקת רימוני הלם ליד אזרחים חפים מפשע, במקרה הנוכחי, במה שראינו עד עתה, המשטרה ניסתה להכיל את האירוע, כדרכה בהכלה בשאר התחומים, ואף לגמד את משמעותו, ולא נצפתה עד לרגע זה שום תגובה משמעותית בשטח. מדובר בהתנהלות רופסת אל מול קבוצות אוכלוסייה אלימות שהיא המשך ישיר להתנהלות שכולנו צפינו בה במהלך אירועי הפרעות לפני כמה חודשים בערים המעורבות, אירועים שבראשיתם הופקרו מוקדי האלימות החמורה, והמשטרה התמקדה בגבולות האזורים הללו והותירה את התושבים לנפשם. כזכור, באירועים הללו נרצחו שלושה יהודים ונפצעו עשרות. גם לאחר ההפתעה של ערב האלימות הראשון המשטרה לא נערכה ללילות הבאים ולא אכפה את העוצר שהוטל. גם במצבי קיצון, שבהם הייתה סכנת חיים ממשית, כמו ירי חי על אזרחים ושוטרים, זיקוקים בכינון ישיר והשלכת בקבוקי תבערה על בתי מגורים ובתי כנסיות, לא נעשה שימוש בנשק חם. בחלק מהפעמים מי שזכו להיות היעד של פעילות המשטרה היו דווקא היהודים שניסו להגן על משפחותיהם ועל שכניהם. אני רוצה לפנות אל השר בר לב, השר לביטחון פנים: תפקידך לא לאפשר שדברים מעין אלו יקרו. תפקידך, תפקידכם במשרד לביטחון פנים, לתת לשוטרים את כל הגיבוי להגיב בעוצמה ובנחישות כנגד כל אותם פורעים ומחבלים. תפקידכם לדאוג שהשב"כ יהיה מעורב במאבק הזה בטרור שבתוככי מדינת ישראל, ובוודאי שתפקידכם לוודא שבמדינת ישראל מליציות כאלה ואחרות לא יוכלו להתנהל כגופים עצמאיים וכמשטרה פרטית, גם אם הם בני חסותם של חבריכם לקואליציה.

תודה, חבר הכנסת אבי מעוז. חבר הכנסת יעקב אשר. כמובן, חבר הכנסת אבי מעוז, לעירייה, ראש העיירה, וגם לנו כרע"מ, הייתה עמדה ברורה: גינינו את האירוע. הוא אירוע נקודתי. מי שהיום מקדם את העבודה מול המשטרה, את מערכת היחסים, ומנסה ליצור ממשק עבודה סדיר עם המשטרה ולקיים שותפות ושהמשטרה תפעל בתוך היישובים, תחת עיקרון של שמירה על שלטון החוק, זה אנחנו.

אני קצת חולק על זה שזה אירוע חד-פעמי. אנחנו כולנו יודעים שזה מתחולל כמעט כל ערב. מתח בין משטרה לאזרחים קיים בכל העולם.

ולפעמים המשטרה תוקפת, מבקרים אותה, ולפעמים היא נתקפת. האם אדוני אומר שהארגון הזה, בתור משטרה פרטית, זה ארגון מקומי,

זה חברת משטרה. זה אירוע חד-פעמי או שזה קיים בכל עיר ועיר שמתארגנים,

זו חברת שמירה ששייכת לעירייה, ויש כמובן שמתנדבים ועושים עבודה בשיתוף פעולה עם המשטרה. כבן כפר קאסם אני חייב לציין, ויתרונותיהם הם הרבה יותר מחסרונותיהם, אם בכלל. של מי? של החבר'ה, המתנדבים. האירוע הנקודתי זה סיפור אחר. אנחנו בעד התנדבות. כן, יעקב. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, שלום לך. אני סומך על ההגינות שלך,

אדוני השר,

ידידי זה השר, וידידי סגן השר, אני מאחל לכולם שתהיה להם הצלחה גדולה. גם כשהייתי ראש עיר אני מאוד דאגתי שיהיה קשר, במיוחד בערים שבהן יש סוגי אוכלוסייה שלא תמיד יש להם אמון במשטרה, דאגתי מאוד שיהיה קשר בין המשטרה לבינם. אני אגיד לך למה אני עומד פה על הבמה עכשיו, כי כשל יכול לקרות, דבר כזה יכול לקרות, למרות שאסור שהוא יקרה, ואני חושב שגם אתה גינית, וזה בסדר גמור. אתה יודע למה אני עומד כאן?

אני אצטט לך משהו, ותגיד לי מה היית עושה כשהיית שומע את זה היום, כשאתה בממשלה,

חצי כזה: יש לסגור את העיר אום אל-פחם, אום אל-פחם?

כפר קאסם, סליחה. יש לסגור את העיר כפר קאסם לנכנסים ויוצאים עד שכל פראי האדם שהיו שותפים לו ייתפסו וייענשו בחומרה. לא נקבל מצב של מדינה בתוך מדינה. תחשוב שאבי מעוז היה עולה כאן והיה אומר את זה כך: נסגור את העיר בגלל פראי האדם. מה הייתם עושים? אין יוצא ואין בא.

ואם זה היה עוד שר שאיתך בתוך ממשלה,

האירוע הזה בבני ברק? רגע, אל תהרוס לי את הפאנץ'. בואו נהיה רגע גלויים, אנחנו כמעט

אם ליברמן, שרק עד לפני שלוש-ארבע שנים לא היה מוכן להסתכל לכם בעיניים ולשבת לידכם, הוא הפך פה את מזכירות הכנסת כי כשהוא עבר לאופוזיציה הושיבו אותו ליד איימן עודה, אם ליברמן היה אומר את זה היום, פיניטו ממשלה, נכון? וליברמן הוא איש אמיץ, הוא חיסל את ההוא ב-24 שעות והכול,

אבל את המילים החמורות הללו, שיש לסגור את העיר לנכנסים ויוצאים עד שכל פראי האדם שהיו שותפים לו ייענשו בחומרה, הוא אמר על בני ברק. כשהיה אירוע, ובתחילת האירוע אנחנו הראשונים שגינו את אותם נערים שעשו את מה שעשו, לא הספקנו לסיים להוציא את ההודעות שלנו החוצה, המשטרה, בטעות גדולה, לדעתי, אני בטוח שהם גם מצטערים עליה עד היום, נכנסה למסע נקם בעיר, עם רימוני עשן, כשאנשים קשישים לא יכלו לישון בלילה, כדי לבוא ולהראות שלטון. וליברמן, כשהרימונים עוד מתפוצצים שם בבני ברק, אמר שכל פראי האדם האלה, נסגור את העיר עד שנחנך אותם. האמיץ הגדול הזה, היום הוא לא מעז להגיד את זה אם הוא לא היה בממשלה. אם הוא היה חבר של נתניהו ולא היה ביניהם איזה סכסוך אישי, הוא היה אומר את זה גם עליכם, ודאי. אבי מעוז היה מחוויר לעומת מה שהוא היה אומר פה. הוא היה עולה לפה והוא היה אומר: צריך לסגור את העיר שלך, ידידי השר. והתקשורת, שנתנה כל כך הרבה להבות על בני ברק אז, על הדבר הזה שקרה אז, כשרוב-רובם של תושבי העיר, של עסקני היהדות החרדית, גינו את הדבר הזה, ושם זה עוד היה בלשים, שיכולת להגיד שהנערים גם לא ידעו אם זה שוטרים או לא, מה שאתה רוצה, אם היה מקרה כזה של מיליציה חרדית שממומנת אולי על ידי יהדות התורה, או אולי מועצת גדולי התורה, מה היו עושים מאיתנו? קציצות היו עושים מאיתנו. קציצות היו עושים מאיתנו. זה האבסורד. זה הצביעות. ואתה יודע, אנחנו תמיד מסיימים באיזה דבר תורה. אני כל פעם אומר לך איזו גמרא, איזה תלמוד, איזה משהו. יואב ידידי, הכי הרבה צריך להיזהר לא מאלה שאומרים ככה ולא מאלה שאומרים ככה, הכי הרבה צריך להיזהר מהצבועים. הצבועים. אני חושב שאנחנו צריכים להגן על שוטרים, אנחנו צריכים לתמוך בהם, הם באים לעזור לאוכלוסייה. הם גם עושים טעויות לפעמים, וכולם משלמים על זה. אבל פראי אדם, אין לו אומץ להגיד את זה ואני לא רוצה שיגיד את זה על האזרחים שלך, אבל אני רוצה שאתה תמחה כשהוא אומר את זה על האזרחים שלי. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה, חבר הכנסת יעקב אשר. יעלה ויבוא חבר הכנסת אוריאל בוסו.

דקות. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, סגן השר, חבריי חברי הכנסת, למעשה, מי שהיה ראש עיריית בני ברק, חבר הכנסת יעקב אשר, ביטא באופן מאוד מאוד ברור ומובהק את ההבדלים בתגובות, קודם כול בזמן האירוע. הוא ציין פה את יושב-ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, בהתקפות חסרות רסן, ובהתקפה שקרתה עכשיו באירוע בכפר קאסם עד עכשיו,

שום דבר. להחליש את המשטרה. אנחנו רואים גם מה קורה בדרום, באזור המשולב שם, גם עם הבדואים, ובבאר שבע אתה שומע על אנשים שמפחדים לצאת. אבל אם לא ניתן את הכוח במקרה הזה למשטרה, אז איש את רעהו בלעו.

התמונות עדיין עומדות למול עינינו. מה שקרה בשנה שעברה בבני ברק, שהיו שם בלשים. האנשים שהגיעו בהתחלה לתקוף אותם לא ידעו שמדובר פה באנשי ביטחון או בשוטרים, אלא הבינו שמישהו בא פה לעשות בהם פוגרום, וזאת הייתה התגוננות גרידא. הגיעו מליציות שלמות. לפני זה השוטרים שם לא נפצעו בכלל. זה לא כמו, אין דמיון. לא ירד דם לאף אחד, זאת לא הייתה סכנת חיים. כי המיליציה של בני ברק היא לא כמו המיליציה, הגיעו מליציות, ב-24:00 זרקו רימוני עשן, ובאמת הרעידו שם את הילדים, הכניסו שם לטראומה. היה גיבוי קולקטיבי, לפחות מהצד שבא לגנות, שבאו לקחת קורבן ולהראות: אנחנו כאן במעשה של שופוני, בהתרסה אמיתית. אנחנו תמיד מדברים, קודם דיברו פה על הסיפור של להכשיר את השוטרים מול בעלי מוגבלויות, לבנות אמון תמיד עם הגוף שאתה נמצא בו עכשיו, המשטרה, שאתה מגיע ממנו. בצורה כזאת בטח לא בונים אמון. אבל כרגע, כשראינו את המקרה שקרה בכפר קאסם וקורה בעוד מקומות, ואת התגובות, כמה זמן, כמה שעות לקח, אפילו לאחראים במשרדים הללו ולראש הממשלה, לקח להם זמן להגיב לעומת המקומות האחרים. אנחנו לא מבקשים להתקיף את האזרחים האלה יותר. קודם כול, כמו שאמר חבר הכנסת מעוז, צריך לחזק את כוחות הביטחון, במקרים האלה בוודאי. צריך לתת להם גיבוי אמיתי.

אני חושב שהיום חתמתי על הצעת חוק של להתחיל לתת חסינות לחיילים ולשוטרים, כדי שלא יפחדו להפעיל כוח, כמו שעד היום מפחדים להוציא נשק או לפחות להזהיר. אבל מצד שני, צריך לדעת גם: הפוליטיקאים שמנסים להשתמש גם בכוחות הביטחון במקרים הללו בשביל לנגח ציבור שלם, תסתכלו ותלמדו ממקרים אחרים.

חבר הכנסת שלמה קרעי,

ישיב סגן השר לביטחון פנים יואב סגלוביץ'. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, קראתי כמובן את ההצעות לסדר-היום, וזה התפתח והלך למקומות אחרים. זה הכול לאותו מקום.

אז יש שתי אפשרויות: אחת שאתן את התשובה היבשה, וחבר הכנסת אשר יודע שאני יבשוש מאוד, השנייה, שאני אתן סיפור. סיפור, סיפור. זאת כבר שעת סיפור.

בואו נסכים על הדבר הראשון, ואני חושב שזה הכי חשוב מהכול כרגע אל מול מה שנאמר, שהמשטרה מחוץ למשחק הפוליטי. פשוט מחוץ למשחק הפוליטי. המשטרה מחוץ למשחק הפוליטי

בפעילות הציבורית, פוליטית, עמדות, דעות. והמשטרה צריכה לעשות את עבודתה על פי חוק, על פי דין, בצורה מקצועית, עניינית, נוקשה כשצריך, רכה שצריך. והיא צריכה גיבוי ציבורי לעבודה שלה, ואם היא עושה עבודה טובה,

אבל כשאנחנו מסתובבים,

ואין מה לעשות, אני שומע, פה מתחיל הסיפור:

אבל דווקא לי קל לענות מפה, מהדוכן, ממש קל לי, כי לא על זה דיברתי ולא על זה דיברתי, ולא על זה אמרתי ולא על זה אמרתי, ולא אמרתי לא לסגור פה ולא לסגור שם. אני חוזר על מה שאמרתי לפני שהייתי בתפקיד שלי היום: המשטרה במשטר דמוקרטי מחוץ למשחק הפוליטי. זה התפקיד שלנו לדאוג שהיא תהיה מחוץ למשחק הפוליטי. זה אומר שאנחנו לא יכולים להסתובב כל היום ולמדוד אותה בסרגלים שמתאימים לנו באותו רגע ועושים השוואה: המקרה הזה, המקרה ההוא. עכשיו אני בתפקיד אחר, אבל אם היה נמצא מישהו מעמדה פוליטית אחרת, היינו שומעים על פעילות כוחנית של משטרת ישראל במקומות אחרים, ביהודה שומרון או במקום אחר, תלוי בזווית הפוליטית. למה זה נקרא "משחק פוליטי"? כי מה שבשאילתה זה הרי משחק פוליטי. הרי שאלתם אותי שאלה פשוטה, ואני אחזור לתשובה היבשה. רציתם סיפור ואתם חוזרים לתשובה היבשה. היבשה היא נורא פשוטה: היו עבריינים בכפר קאסם. כשהגיעו לשם שוטרים הם תקפו את השוטרים. היו שם שוטר ומתנדב. עשו פעילות, ביצעו מעצר.

מחר יוגש כתב אישום לבקשת מעצר עד תום ההליכים על תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות.

עכשיו אתה אומר לי יבש. עכשיו תגיד לי: למה לא היה אפשר לעשות את זה יבש לפני שנה? בתור איש משטרה, איש מקצוע, תענה. יעקב, הרי סיכמנו שאתה לא רוצה רק יבש. יבש קיבלת, עכשיו תקבל רטוב. הרטוב שאני מבקש, אתה יודע מה? אני מבקש.

ההשוואה בין בני ברק לבין כפר קאסם היא השוואה פוליטית?

אני לא עשיתי השוואה בכלל. הוא לא עשה השוואה, אתם עשיתם. לא, אני אומר שאני עשיתי השוואה.

מה שאני השוויתי זה פוליטי?

אתם יודעים מה? אני אגיד הפוך, טעיתי ואני חוזר בי: אני הייתי פוליטי ואתם לא. אני הייתי פוליטי. מתנצל.

תמחל. אבל אני כן רוצה לנצל, אם לא הייתה היום שותפות כזאת או אחרת, המשטרה הייתה יוצאת במסע, מה אתה רוצה לומר? מסע נקם, למען ישמעו וייראו. נקודה. יעקב, מה שאתה אומר עכשיו, סליחה, חבר הכנסת אשר. מה שאתה אומר עכשיו,

זו האמירה שעליה אני מתריע, ממנה. אני אקח את דבריך כמו שהם. אני לא רוצה

אתה אומר שהפעילות של המשטרה מותנית בממשלה, זה מה שאתה אומר. על זה אני אומר לך: לא נכון. על זה אני אומר לך שאתה, באמירה הזאת, אני אומר מתוך כבוד גדול אליך, ואתה יודע את זה, היא אמירה מסוכנת, כי ביום שאזרח שרואה אותנו או לא רואה אותנו, מקשיב לנו, מאמין לנו או לא מאמין לנו, יחשוב שכך אנחנו פועלים בשגרה: לא משנה, הכול זה משחק. ואני אומר: לא הכול משחק. משטרה בחברה דמוקרטית יש לה אג'נדה, והאג'נדה הלוא היא שמירת החוק. משטרה, אני אומר לכם מניסיון של אחד שטעה, לא אחד שתמיד צדק, שהמשטרה גם טועה והיא גם תטעה. אבל הטעות שהיא עשתה או תעשה היא כאין וכאפס לעומת הטעות שאתה מגלם במה שאתה אמרת, כי מה שאתה אומר הוא שאם מחר תהיה ממשלה אחרת, אני אבוא ואגיד שהמשטרה היא פוליטית. ואתה יודע שכשבממשלה הקודמת אני ישבתי כחבר כנסת מהאופוזיציה, וכל פעם שנאמר הדבר הזה, למרות שהייתי באופוזיציה, לא הסכמתי לשמוע את הדבר הזה, לא אמרתי את המילים האלה בוועדה שאתה ניהלת מעולם. אז אני לא אומר לך, למרות שאתה צעיר ממני, לא אומר לך, למרות שאתה צעיר ממני: תלמד ממני.

אני אומר לך רק דבר אחד: תקשיב למה שאני אומר, כי יש לנו תפקיד משותף, לכל מי שיושב כאן: לגרום לכך שאזרחים לא יחשבו, לא רק שלא יחשבו, שלא תהיה מחשבה מן הסוג הזה. זה הדבר הכי מסוכן שיכול להיות. הכי מסוכן. ולכן אני אומר לכם עכשיו, בכובע שלי כסגן השר לביטחון הפנים, אבל מה לעשות שהם חושבים ככה? שגילויי אלימות כנגד שוטרים, ללא הבדל מי האלים, חרדי, ערבי, חילוני, נוצרי, יטופלו ביד קשה, בכל חומר הדין, וזה האחריות שלי לדאוג שזה יקרה, וזה יקרה. בכובע השני שלי, ואתם יודעים שקיבלתי כובע נוסף, ובכובע הנוסף אני גאה. אני שותף של היושב-ראש שיושב כאן עכשיו, מנסור עבאס, וגאה, אני שותף כי יש לנו אותה ראייה כמו שיש לך, יעקב, שצריך לעשות שינוי. כי יש היום אזרחים ערבים שסובלים ממכה קשה של אלימות, ונשתמש שם בכל האמצעים ובכל הכוח להחזיר שקט ושלווה על פי חוק ועל פי דין. לזה אני אחראי.

ואם ירימו יד על שוטרים, לא משנה היכן, זה דבר שלא יהיה מתקבל על הדעת. ופה אני קורא לכל חברי הבית הזה להבין שמרגע שמרימים יד על שוטר, ללא הבדל,

אני לא אומר לך, אני אומר עכשיו לחלל. אין סלחנות, לא בשל הסיבה, ולא בשל העובדה, ולא בשל התירוץ, ולא בשל המוצא. זה חובה על כולנו ביחד. ולכן אני חוזר ומסכם ביבשושיות: מחר כנראה יוגש כתב אישום כנגד האנשים החשודים, ואולי מחר, אם יהיו מספיק ראיות, וכנראה יש, הם יעמדו לדין, וזה צריך להיות הסמל והדוגמה לא רק שם, בכל מקום.

דעה נוספת, אני ארצה דעה נוספת. אתה אמרת, ואני הולך איתך, שהמשטרה בנויה על אמון הציבור, והציבור צריך לתת גיבוי למשטרה. אנחנו העלינו פה שאלה אחת, ואתה טוען שהיא באה מהצד הפוליטי, ואני אומר לך שהיא לא באה מהצד הפוליטי. בתור אזרח פשוט, אני מסתכל איך המשטרה הגיבה בבני ברק ואיך המשטרה הגיבה בכפר קאסם. הסבר איך יכול להיות שוני כזה בין התגובות, אז שאלת ואני אנסה לענות לך.

שאלת הסרגלים היא שאלה טובה.

תמיד, לא, בתור אזרח.

בתור אזרח, אזרח עם סרגל, בתור אזרח עם סרגל אני אומר לך שהיה פה אירוע אחר. אני הייתי באירועים, לא הייתי בתפקיד הזה, אבל שמעתי פה על אירועים שבאו בתלונות על התנהלות של המשטרה,

נכונה או לא נכונה, בצומת אום אל-פחם. לא שמעתי התרעמות פה.

כי כל אחד הולך עם סרגל. עכשיו אני לא אומר נכון, לא נכון, צודק, לא צודק.

אני רק אומר: כשמדברים על משטרה,

זרקו אותם לפח ותהיו ענייניים.

תודה, אדוני סגן השר. דעה נוספת, לחבר הכנסת ישראל אייכלר.

אפשר

לפתוח לו את הרמקול,

אדוני היושב-ראש, כבוד סגן השר, כבוד חברי הכנסת, כבוד השר, אתה הצגת שתי אפשרויות:

שמאשימים שהמשטרה היא פוליטית לפי הממשלה והיא פועלת כאן ככה ובמקום אחר ככה לפי סרגל מסוים, או שהמשטרה היא אובייקטיבית לחלוטין.

והאפשרות הזאת זועקת בהבדל בין היחס של המשטרה בבני ברק לבין מה שהיה בכפר קאסם, והיא הרוח התקשורתית שהיא מפעילה, לא רק המשטרה, היא מפעילה את כל מערכות השלטון באופן טבעי, כי דבר שנותנים לו פוקוס ציבורי, תקשורתי, בעניין בני ברק התקשורת הישראלית, לצערי הגדול, עוינת מאוד לבני ברק, עד כדי כך שאדם כמו ליברמן היה יכול להגיד שצריך לסגור את העיר הזאת, אין יוצא ואין בא. וליברמן הוא לא בן אדם שזורק מילים לא פופולריות בחוגים שהוא רוצה להיות בהם פופולרי. הוא הבין שיש רוח שאת בני ברק עכשיו צריך לכבוש, והמשטרה הגיעה כאילו במצעד כיבוש בידיעה שמדובר בסך הכול בכמה אנשים, שאותם צריך לגנות, שעשו את הדברים נגד האוטו, אבל מי שנפגע זה כל האזרחים. לעומת זאת, בכפר קאסם הרוח התקשורתית היום, ברוח התקופה, היא להכיל. וזה יכול להיות. ולמה אני קם ואומר את זה? גם בעתיד אני לא רוצה, אני רוצה שיהיה כמו שאתה אמרת, שהמשטרה תהיה אובייקטיבית לחלוטין, ולא יהיה שום הבדל בין הקבוצה החרדית שמתנהגת ככה לבין קבוצה חילונית או קבוצה ערבית, אותו יחס, אותה תגובה. והיא משטרה, תפקידה להגיב, היא לא יכולה לא להגיב. ואם המשטרה תדע את זה, חבר הכנסת ישראל אייכלר, זה כבר נאום. אני מסיים את המשפט. הנקודה מאוד ברורה. ואם המשטרה תהיה מקצועית לחלוטין, כפי שפעם התפאר בפניי מפכ"ל המשטרה לשעבר שברוך השם, רואים שפה בארץ אין יריות על שוטרים ואין את כל מה שקורה באמריקה, כי פה בארץ הציבור מאמין בבסיס שהמשטרה פועלת בלי שייכות פוליטית או חברתית. צריך לשמור מאוד שכל אזרח ידע שהשוטר לא פוגע בגלל שהוא חרדי, בגלל שהוא ערבי, בגלל שהוא ימני או בגלל שהוא שמאלני, אלא שיש פה הפרת חוק וככה המשטרה פועלת, והרוח התקשורתית היא סכנה גדולה מאוד לאמון הציבור במשטרה.

שבזה אנחנו מסכימים. המשטרה צריכה להיות חסרת פניות, אין לי ויכוח איתך. לגבי התקשורת, אני לא רואה את עצמי מומחה. אני יודע דבר אחד: אני שירתי הרבה מאוד שנים במשטרה, ואני אומר שהמשטרה היא אחד הגופים, לא אחד הגופים. מדברים פה הרבה על ביטחון לאומי. הרבה פה מדובר בכנסת, אנחנו שומעים פה, על הכול מגיע מכל מיני מקומות חיצוניים. מי שמדבר, וזו דעתי, אני אומר את דעתי בשעה המאוחרת הזאת: מדובר על ביטחון לאומי. צריך להתחיל יותר להתייחס, ואמרתי את זה מעל דוכן הכנסת יותר מפעם אחת: ביטחון לאומי הוא קודם כול ולפני הכול פנימה, כי כשהפנים חזק, הוא מקרין החוצה חוזק. אם על זה נסכים, אז לדעתי, ואני לא אסכם את הישיבה במקום היושב-ראש,

אני אחרון האנשים, אז באמת, תודה לכולם.

מבחינת עמדה, לאן אתם מבקשים להעביר את ההצעה?

ביטחון הפנים. אתה מסכים, אדוני השר? אז אנחנו מצביעים על העברת ההצעה לסדר-היום בנושא: התנהלות המשטרה מול קבוצות אלימות ואלימות משטרתית מול קבוצות שומרות חוק לוועדה לביטחון הפנים.

בבקשה.

אפס מתנגדים ואפס נמנעים. אני קובע שההצעה לסדר-היום עוברת להמשך דיון בוועדה לביטחון הפנים. הצעה לסדר-היום בנושא: סכנת חיים ממשית ואובדן רכוש ללא פיצויים לדיירי מבנים המצויים בסכנת קריסה,

חבר הכנסת ישראל אייכלר,

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, כבוד השר עיסאווי פריג', הנושא שאני הולך לדבר עליו הוא לא פוליטי בעליל, ויכול להיות שלכן יש רגיעה כזאת במליאה, למרות שהוא הדבר הכי חשוב לכולם, אבל זו שעה מאוחרת, אני לא דן אף אחד. בתאריך 12 בספטמבר למניינם, לפני שבוע-שבועיים, קרס בניין שלם בעיר חולון על כל תכולתו. מי שראה בחודשים האחרונים את הנפילה הנוראה, האסון הנורא שהיה במיאמי, כשבניין קרס ואנשים ישנו שם במיטותיהם, יכול להבין את הנס הגדול ולהודות לקדוש ברוך הוא, איך אנשים ניצלו על ידי יוזמה של שוטר שהוציא את האנשים. אנשים לא רוצים לעזוב את הבית עד שהוא לא נופל על הראש שלהם, וברוך השם שהבניין קרס בלי אנשים, אבל בניין קרס, ובנס נמנע אסון נוראי בנפש. כך היה גם ברעננה, בקריית גת, ברחובות, בירושלים ובחולון, שבעקבות הקריסה החלו אזרחים רבים לשים לב למצב הדירות שלהם. נבנו פה הרבה דירות בשנות החמישים. אנחנו בירושלים, אני לא אומר שבירושלים אין סכנה, אבל בכל זאת בונים באבן, בונים מסיבי יותר. כל הבניינים שבנו לעולים החדשים בשנות החמישים והשישים, כל שכונות עמידר ועמיגור, רובם ככולם יכולים להתפורר אחרי יובל שנים, זאת אומרת, יש פה סכנה גדולה מאוד. רבים התלוננו על סדקים רחבים שהתגלו בחדרי המדרגות ואפילו ביסודות. יש כאלה שבאו לדווח מתוך חרדה, וגם זה טבעי, אבל לא מעט מקרים התגלו על ידי אנשי המקצוע כמסוכנים, גם בבני ברק, גם בבית שמש, בכל מיני מקומות. בכל יום יש דיווחים אל הרשויות על מבנים מסוכנים. ועכשיו הדיירים נכנסים לסחרחורת נפשית, אדוני היושב-ראש.

אם יש לי בניין כזה, אני אלך לעירייה להגיד שהבית שלי סדוק, יוציאו אותי החוצה. לאיפה אני אלך?

לכן הוא לא רוצה להגיד. מצד שני, הוא פוחד לגור בבית, כי זה פיקוח נפש. לכן המדינה והעיריות צריכות להתחיל לפעול, לבדוק בעצמן ולא לחכות שיבואו להגיד להם, כשבא האזרח להגיד, זה כבר לפני הנפילה. והשאלה המרכזית, אדוני היושב-ראש: מה אחריותה של המדינה באופן ישיר או עקיף דרך הרשות המקומיות לחייו ולראשו של אזרח שנקלע לחורבן כזה שלא באשמתו? אני טוען: יש דירות שיש עליהן משכנתאות, והבנקים הבטיחו את עצמם בביטוח מבנה כדי שהמשכנתה שלהם לא תיפגע, אבל יש אלפי דירות שאין עליהן משכנתה גדולה. האם לא מדובר במפגע שעל המדינה להקצות עבורו ביטוח מיוחד? זה לא צריך לעלות הרבה כסף למדינה. חברות הביטוח ישמחו, במחיר מוזל, לבטח מבנים בכל הארץ, אבל ברור לכולם שהמבנים שנמצאים בסכנת קריסה לא נמצאים בסביון או בצפון תל אביב. ברוב השכונות המבוססות האזרחים משלמים ביטוח מבנה בגלל שהם רוצים לשמור על המבנה, ובעיקר בגלל שאין שם משכנתאות, אבל דווקא בשכונות מצוקה או בפריפריה חברתית, שאין להם כסף לביטוח, אלה אנשים שקורת הגג שלהם היא הרכוש היחיד שלהם, והאובדן הוא אובדן כל עולמם, אין להם תחליף ראוי אחר, והם עלולים להעדיף להישאר בבית המסוכן מאשר ללכת לנדוד.

אדוני היושב-ראש, אני מציע קודם כול, אדוני השר, שהמדינה תיקח ביטוח מבנים, על חשבונה,

זה לא הרבה כסף, לכל המבנים הרעועים בכל הארץ, שאם חלילה יקרה משהו, יהיה לאנשים ביטוח על המבנה, שתהיה להם

הדבר השני, הגיע הזמן להחזיר מחדש את פרויקט תמ"א 38, אשר ראשי עיריות רבים עשו כל ביורוקרטיה אפשרית כדי להתחמק ממנו, ובמבצע שומר החומות נחשף שעשרות אלפי דירות בישראל נמצאות ללא חדרי מיגון, דבר שתמ"א 38 מבטיחה, כי צריך לבנות ממ"ד על כל דירה. גם כשהייתי בוועדה להגנת העורף, כחבר ועדת חוץ וביטחון, הבאתי בפני מליאת הכנסת בקשה לדרוש לחייב את ראשי הערים שלא לבלום מיזמי תמ"א 38 לבניית ממ"דים, ושיעשה את זה פיקוד העורף, כי תוכנית תמ"א 38 נועדה,

לחיזוק מבנים ישנים ולהוספת ממ"דים להגנת העורף, וזה הצלת חיים. הגשתי אפילו שאילתה בעניין לשר הביטחון, ושאלתי מה תוכנית משרד הביטחון מול הרשויות שלא מאפשרות בנית ממ"דים על ידי ביורוקרטיה. משרד הביטחון השיב אז שראשי הרשויות רשאים לאפשר בניית ממ"דים, אבל הם לא עושים את זה. הם מיגנו עד 7 ק"מ, לא רוצה להאריך, אדוני, ושם יודעים שיש איזה מיגון, אבל טווח הטילים כבר התרחב לכל המדינה, ומי לוקח אחריות לזה שלא בונים את ההתחדשות העירונית ותמ"א 38 ואין ממ"דים? כשיבנו את תמ"א 38, יהיו גם ממ"דים וגם תהיה הרחבה וגם ירדו מחירי הדיור.

אדוני היושב-ראש, על הכנסת לדון בנושא בדחיפות, בטרם יתגולל עלינו אסון נוראי שימצא אותנו ללא כל מוכנות. ביצוע תמ"א 38 והתחדשות עירונית הוא פתרון מהיר, זול ויעיל ביותר, לפני שיקרסו הבניינים.

רבה, חבר הכנסת ישראל אייכלר. חבר הכנסת משה ארבל, אינו נוכח. חבר הכנסת דסטה גדי יברקן. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת ישראל אייכלר, אתה ציינת בנאומך לפני כמה שניות שרוב הבתים הם בפריפריה. אני רוצה להגיד לך שגם בפריפריה יש פריפריה, תלוי לאיזו קהילה אתה שייך. בהיותי סגן השר לביטחון פנים קיבלתי פניות מתושבי בית שמש. שם נאמר לי כי מבנה מגורים ברח' הנרקיס 135 נמצא בסכנת קריסה, וחיי אדם בסכנה ממשית. בתאריך 24 בפברואר 2020 פנו דיירי הבניין ברח' הנרקיס, אדוני השר, לראש העיר בית שמש והסבירו לה כי הבניין נמצא בסכנת קריסה בכל רגע ואינו ראוי למגורי אדם. הדיירים ביקשו תשובה מיידית, אך לא קיבלו כל מענה. כמו כן, הם הדגישו כי הצד של הבניין עומד באוויר ללא כל אחיזה, והדבר מגביר את החשש לנפילתו, וציינו כי יש בעיות תשתיות רבות. חמישה ימים קודם לכן הגיע לבניין המגורים המהנדס אייל כהן מטעם עמידר ואישר שהבניין אינו ראוי למגורי אדם בשום אופן. בתאריך 1 במרץ 2020 פורסמה חוות דעת מקצועית של המהנדס ביחס לתקינות בניין המגורים, ושם נכתב כי בבניין ישנו תפר המחלק את הבניין לשני חלקים, ותפר זה נפתח, ככל הנראה כתוצאה מתזוזה של חלק אחד או שני חלקים של הבניין. מכיוון שהבנייה היא סוג בנייה טרומית, יש חשש שתהיה קריסה מיידית בלא התרעה מוקדמת. לעניות דעתו של המהנדס, הבניין אינו ראוי לאכלוס כלל, ויש בו סכנה ממשית, וצריך לפנות את הדיירים במיידי, כותב המהנדס. לאחר פניות רבות שקיבלתי בלשכתי, בתאריך 3 ביוני 2021, כסגן שר לביטחון פנים, ערכתי ביקור בבניין, ונדהמתי לראות מבנה מדאיג המהווה סכנה אמיתית לדיירים המתגוררים בו, ונוכחתי לראות כי הוא בהחלט אינו ראוי למגורי אדם. בתאריך 6 ביוני 2021 פניתי בכתב לראש העיר עליזה ברוך, ועד היום אני מחכה לתשובה. ועדיין גרים שם הדיירים. שום קבלן לא היה מוכן לקחת אחריות ולבצע שיפוץ במבנה הנ"ל, מאחר שמבחינתם המבנה עלול לקרוס בכל רגע, ולא רצו לקחת אחריות,

העירייה מתעלמת מהתושבים לחלוטין ולא לוקחת שום אחריות. במקום שהעירייה תמצא להם מקום חלופי ללינה, לפני כמה ימים, לאחר הקריסה של בניין בחולון, כשלוחם כבאות והצלה הציל את תושביו, נזכרו בעירייה בפנייה של אותם תושבים. במקום להוציא את הדיירים עכשיו, למצוא להם מקום חלופי ללינה, העירייה תובעת אותם. מדובר באנשים קשי יום, קשישים, 99% מהדיירים הם דיירים שקנו את הדירה מדיור ציבורי. לכן אמרתי שיש פריפריה בתוך הפריפריה. במקרה הזה מדובר ב-99% מהדיירים שהם עולים חדשים יוצאי אתיופיה. האם יש קשר למצב החברתי של האנשים הללו? אינני רוצה ללכת למחוזות אפלים, אבל לא יכול להיות שבניין יקרוס בחולון והעירייה תפנה אותם, בניין עלול לקרוס ברעננה, לפני שבוע קראתי פרסום, העירייה פינתה אותם. אני לא חושב שהדיירים הם מאותה קהילה ברעננה או בחולון, אבל האם יש כאן דפוס פעולה, התנהגות פושעת כלפי ציבור מסוים, בגלל שהוא הגיע לא יודע מאיזה מוצא, ומסמנים את האנשים האלה? אתה יודע מה עצוב? אפילו העיתונאים לא היו מוכנים לסקר את האירוע הזה, ועד עכשיו, יכלו היום אנשים להיהרג. ולמה אני כועס? כי אני לא רוצה לעלות על בימת הכנסת ולדבר פה על דברים, אני לא רוצה להתבטא בביטויים כאלה ואחרים, אבל המעשים הללו, כנראה, אני מפנה את השאלה לראש העיר. מה מביא אותי,

וכאן אני מסיים: שרשרת של אירועים שכנראה היד קלה על ההדק, ובמקרה הזה: לא להתייחס לאוכלוסייה מסוימת. נרצח יהודי בשם דסטאו ביסטאי ברמלה לפני ארבעה חודשים על ידי ערבים, והמשטרה יודעת את זה, כחלק, בזמן המלחמה, שומר החומות. בדיוק היו חילופי שלטון. בזמן שאני הייתי סגן שר לביטחון פנים, השב"כ היה מעורב בחקירה, הממשלה נכנסה השב"כ יצא מהתמונה. ארבעה חודשים לא יודעים להביא את הטרוריסטים הללו לדין. האם זה בגלל מוצאו?

אבל זה בהחלט סימן שאלה. לא יכול להיות שבניין שכל מי שגרים בו יוצאי אתיופיה, המדינה מתעלמת מזה שהבניין עלול לקרוס עליהם. אני אומר לכם עכשיו, ארבעה חודשים אחרי הרצח של יהודי שנרצח רק בגלל שהוא יהודי, הוא לא נרצח בגלל שהוא אתיופי, הוא נרצח בגלל שהוא יהודי, והמדינה עדיין לא מצאה פתרון איך להביא את האנשים האלה לחקירה?

אינני רוצה לקחת גם את זה לשיח פוליטי, משום שמדובר בחיי אדם.

אדוני היושב-ראש, תודה רבה על הזמן. זה באמת מדם ליבי, ואתה יודע שבדרך כלל אני לא מעלה דברים כאלה, אבל כשאני מחבר את התמונות האלה, את הפאזל הזה, אז בלתי נמנע להוביל את הדבר הזה לשיח, אני לא רוצה לקרוא לו שיח, אני באמת משתדל, אבל אני מאמין שהציבור מבין לאן הדבר הזה יכול להוביל. תודה רבה.

חבר הכנסת רון כץ,

השר עיסאווי פריג', בשם שרת הפנים. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת אייכלר ויברקן, שמעתי את הדברים. זה לא נעים לשמוע אותם. זה כואב, זה קשה. אתה העלית שתי סוגיות: סוגיית ביטוח המבנים ותמ"א 38, חבר הכנסת יברקן העלה את השתלשלות העניינים, מקרה שהוא עבר אישית בבית שמש כסגן שר. אני קראתי את התשובה של השרה, ואני חושב שהיא נותנת מענה לשתי הסוגיות שהעליתם.

כיום, אופן ההתמודדות עם מבנים מסוכנים ברשויות המקומיות הוא באמצעות פקודת העיריות, המסמיכה את הרשות המקומית לחוקק חוקי עזר מקומיים שמטרתם לחייב בעלי נכסים לשמור על מבנים בשטח הרשות במצב תקין ושאינו מסכן את הציבור. בהתאם לכך, ככל שהרשות המקומית חוקקה חוק עזר בנושא הריסת מבנים מסוכנים, חוק העזר העירוני כולל סעיף המחייב את תושבי הרשות לטפל במבנים המסוכנים. שר הפנים עשה שימוש בסמכותו לפי סעיף 262 לפקודת העיריות. החוק קובע כי על בעלי בניין להחזיקו במצב המבטיח את שלום הבעלים, הציבור והמבנים הסמוכים. במקרה של מבנה הנחשד כמסוכן, תבצע העירייה בדיקות במבנה, ואם תוצאות הבדיקה יגדירו את המצב כמבנה מסוכן, יוצא צו מבנים מסוכנים על ידי מחלקת ההנדסה האזרחית של העירייה המקומית. מרגע שיוצא צו מסוג זה, האחריות על כל הפעולות מוטלת על בעלי הדירות בבניין.

שנייה, תשמע את התשובה עד הסוף. עליהם לאתר את הסיבות להגדרת המבנה כמסוכן ולהגיש לעירייה הצעת תוכנית שיפוץ מפורטת. ככל שבעלי הדירות אינם מטפלים בכשלים ההנדסיים ההופכים את המבנה למסוכן, יכולה הרשות המקומית, באמצעות התובע העירוני, להגיש תביעה פלילית כנגד בעלי הדירות בבניין ולהביא לטיפול בליקויים בידי בעלי הדירות באמצעות ההליך המשפטי. כבוד השר. אני אשלים ואני אתייחס לזה. שנייה, חבר הכנסת יברקן, אני אתייחס לזה. מאות תביעות פליליות מוגשות בשנה על ידי התובעים העירוניים עקב אי-טיפול של בעלי הדירות במבנים מסוכנים, אולם הליכים פליליים רבים מסתיימים ללא הכרעת בית משפט, לאחר שבעלי הדירות מטפלים בליקויים שעליהם הצביעו מהנדסי הרשויות המקומיות.

שלב א' זה פקודת העיריות. בא חוק עזר, שר הפנים עשה חוק עזר, והשתלשלות הדברים. נוסף לכל אלה, ישנם כלים ממשלתיים,

להתמודדות עם הסכנות הטמונות במבני מגורים. אני אפרט אותם. אני מבין את הנקודה, אבל חוק העזר הזה בא להפוך את האנשים האלה לעבריינים, במקום לדאוג להם למקום חלופי.

יש את הסוגיה של אחריות העירייה. הכלים הממשלתיים שאני אפרט עכשיו באו לתת מענה לסוגיה שהעלית וגם לתמ"א 38, והם: 1. קידום תוכניות להתחדשות עירונית או קידום של תמ"א 38 החדשה ומימון תכנונן, רשות מקרקעי ישראל, מינהל התכנון והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מממנות באמצעות תקציב המדינה תוכניות נרחבות להתחדשות עירונית. בנוסף, חלופת תמ"א 38 החדשה, שבאה ביוזמתה של שרת הפנים אילת שקד, תובא לחקיקה בתקופה הקרובה, ואמורה לתת מענה לקשיים שהועלו בידי ראשי הרשויות המקומיות, כמו מענה לצורכי ציבור, לדוגמה כדי להמשיך ולקדם בעיקר פינוי-בינוי או חיזוק של בניינים שנבנו לפני 1980. בתוך כך, מקדמת שרת הפנים מסלול מיוחד, שיתייחס למבנים שנמצאו כמסוכנים, ובמסגרתו יקוצר מאוד משך הזמן שייקבע לדיון.

תן לי, אני אשלים ואני אתייחס, אדוני. 2. הרי יש דירות שכדי לפנות להתחדשות עירונית, אתה צריך חתימה של אחוז מבעלי הדירות בעניין. אבל זה לא העניין.

זה כן העניין. תשמע אותי עד הסוף. זה העניין. סעיף שני בהתחדשות, הפחתת אחוז הסכמת בעלי הדירות הנדרש לקידום תוכנית להתחדשות עירונית בחוק ההסדרים הקיים, הצפוי להיות מאושר בכנסת הזו, הקרובה. מובא שינוי חקיקה להורדת אחוז הדיירים המסכימים לקידום התחדשות עירונית ל-66% במתחם, ואף ישנה יוזמה להפחתה נוספת, ל-51% מהדיירים.

כדי להביא להתחדשות עירונית בהיקף רחב יותר באופן משמעותי. 3. עבודת מטה ממשלתית בנושא תחזוקת מבנים, להקל על תחזוקת מבנים, משרדי הממשלה ביצעו עבודת מטה בשנים האחרונות בנושא תחזוקת מבנים גבוהים שתוכל להוות בסיס לחקיקה עתידית שתקדם ותיתן מענה משמעותי לכלים עבור בעלי דירות בבתים משותפים בסוגיית התחזוקה והשמירה על מבנה המגורים לאורך שנים. 4. תקציבים ייעודיים במסגרת החלטות ממשלה למבנים בסיכון באזור קו השבר הסורי אפריקני. 5. תקציבים ייעודיים לשיפוץ מבני מגורים במסגרת תוכנית שיקום שכונות של משרד הבינוי והשיכון שהוקצו לכך.

חמשת הדברים האלה, שאמורים להיות חלק מחוק ההסדרים, לפי דעתי ייתנו גם מענה רציני למה שהועלה כאן. עקב האירועים האחרונים בחולון ובערים נוספות, שבהם פונו בנייני מגורים עקב חשש לחיי אדם, החלה עבודה ממשלתית בין-משרדית בנושא מבנים מסוכנים, והיא צפויה לשלב גם את השלטון המקומי וגופים מקצועיים נוספים שיהיו שותפים להצעת כלים שונים להתמודדות עם סוגיה חשובה זו. זו תשובת השרה, שהיא מפורטת בעיניי. לגבי מה שאמרת, חבר הכנסת יברקן,

רק הערה אחת: אני ישבתי בוועדת הפנים של ווליד טאהא השבוע. אמר שם היועץ המשפטי של הוועדה שאין פרוטה אחת בתקציב לצורך התחדשות עירונית,

שנציג האוצר אמר שיהיה חצי מיליארד שקל. בספר התקציב זה לא מופיע.

אני הזכרתי את חמשת הכלים הממשלתיים שאמורים להיות חלק מחוק ההסדרים על פי התשובה המקצועית של השרה. תעקוב אחרי זה, וגם אני אעקוב אחרי זה. לגבי מה שאמרת, זו סוגיה נקודתית. אני מבין את הכאב שאתה מדבר עליו.

יש בעיה, ויש הליכים משפטיים של עיריות, אבל סוגיה ספציפית כזאת, אני מוכן להעביר את זה לשרה ולקחת מעקב וטיפול אחרי זה. אני, תודה לכם. זאת התשובה. תודה, אדוני. כבוד השר, מה הבאתי, הבאתי את זה לדוגמה, אבל יש מאות ואולי אפילו אלפי בתים שנוגעים בדיוק בדוגמה שהבאתי. חברי הכנסת, אנחנו מצביעים להעביר את זה, לאיזו ועדה?

לוועדת הפנים? אדוני השר, אתה מסכים?

אנחנו מצביעים על הצעה לסדר-היום בנושא סכנת חיים ממשית ואובדן רכוש ללא פיצויים לדיירי מבנים המצויים בסכנת קריסה. נא להצביע. זו אולי הזדמנות להגיד ליושב-ראש הכנסת שאולי בפעמים הבאות שרים שהשאילתות נוגעות למשרד שלהם, שהם בעצמם יבואו לענות. כי אם אנחנו רוצים עכשיו, אני מעביר את, ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. ארבעה חברי כנסת בעד, אפס מתנגדים, אפס נמנעים. אני קובע שההצעה לסדר-היום עוברת להמשך דיון בוועדת הפנים. תודה לכם.